כ' באלול התש"ף, 9 בספטמבר 2020. אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס'

התש"ף 2020, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה. אנחנו עוברים מכאן לשאילתות דחופות, והראשונה שבהן, שאילתה דחופה מס' 69, של חבר הכנסת יוסף טייב, בנושא התוכניות למיגור האלימות שאושרו ב-2018 ונותרו במגירות. ישיב להצעה חברנו השב אלינו, סגן השר לביטחון פנים גדי דסטה יברקן.

אתה מוזמן לעלות לדוכן. בבקשה, חבר הכנסת טייב. אדוני סגן השר, ברצוני לשאול: ב-2018 אישרה הממשלה שלוש תוכניות למאבק באלימות ברשויות המקומיות, בדגש על יישובים במגזר הערבי. לעת עתה רק ארבעה מתוך 15 הסעיפים בשלוש הצעות החוק שאושרו מיושמים בפועל. רצוני לשאול: 1. מה כלול בשלוש התוכניות? 2. אילו סעיפים מיושמים ומדוע? בבקשה. תודה,

שלום, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. החלטת ממשלה מס' 4328 מיום 2 בדצמבר 2018 לעניין סעיף 29(א), אבטחת מוסדות חינוך: המשרד לביטחון פנים מיישם את החלטת הממשלה ומממן באמצעות משטרת ישראל תקני אבטחה ניידת של מוסדות חינוך (מאבטח ורכב), בהתאם לפירוט להלן:

מועצה אזורית שער הנגב, המשך הקצאת התקנים הקיימים,

מועצה אזורית שדות נגב, המשך הקצאת התקן הקיים,

מועצה אזורית אשכול, המשך הקצאת התקן הקיים, ד. העיר שדרות, שני תקני אבטחה תוספתיים חדשים,

מועצה אזורית חוף אשקלון תקן אבטחה תוספתי חדש ישנו כרגע. בהחלטות ממשלה מס' 4390, מיום 20 בדצמבר 2018,

4328, מיום 2 בדצמבר 2018, לעניין סעיף 29(ב) ו-29(ג); מס' 3759, מיום 26 באפריל 2018, מס' 3758, מיום 26 באפריל 2018,

3757, מיום 26 באפריל 2018, מס' 3756, מיום 26 באפריל 2018; ומס' 3740, מיום 15 באפריל 2018 ובמסגרת החלטת ממשלה מס'

מיום 31 במאי 2020, הוחלט בין השאר להעביר לשרה לחיזוק וקידום קהילתי את הסמכויות הנתונות לשר לביטחון הפנים לפי חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז 2017. במסגרת זו, תוכניות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול המיושמות ברשויות המקומיות, לרבות התוכניות מכוח החלטות הממשלה המפורטות לעיל, יועברו למשרד לחיזוק וקידום קהילתי. לאור האמור בזאת, מוצע לפנות למשרד לחיזוק וקידום קהילתי בנושא. עד כאן התשובה המפורטת והרשמית.

גם המשרד לביטחון פנים עוסק בממשקים בנושא הזה יחד עם משטרת ישראל, כפי שציינו. אנחנו נותנים את כל המעטפת הנדרשת על פי מה שנשאר אצלנו במשרד ואנחנו עובדים על כך. תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת טייב. בבקשה. תודה רבה, אדוני סגן השר. הייתי רוצה לשאול מעבר לכך.

האם אותה תוכנית שהייתה אמורה להיות מיושמת,

ואני מבין שחלק ממנה עבר למשרד אחר, האם המשרד שוקל, מעבר לתגבור המשטרתי כדי למנוע אלימות, האם נעשות פעולות בשטח בעניין החברתי, בעניין הנוער, חינוך ועוד? אכן כך הדבר בשטח. במציאות הדבר הזה מיושם גם בפעולות יזומות של משטרת ישראל וגם של המשרד לביטחון פנים, בוודאי בנושא של נוער. הנושא הזה היה במשרד לביטחון פנים שנים, זה בתהליך מעבר. גם בשנה הזאת המשרד לביטחון פנים הוא זה שעושה את זה, עד שהמשרד שחלק מהסמכויות האלה עוברות אליו, אבל יחד עם זאת, אנחנו אכן מבצעים את הדברים הללו. תודה רבה לסגן השר יברקן. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 67, מאת חבר הכנסת אריאל קלנר, בנושא: סרטון זריקת האבנים מחברון. אני מזמין את השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון לעלות לדוכן על מנת להשיב על השאילתה. בבקשה, חבר הכנסת קלנר. אדוני השר,

נער פלסטיני זורק מטווח אפס אבנים על חיילי צה"ל ללא כל תגובה מן החיילים מלבד התגוננות. רצוני לשאול: 1. מהן הוראות הפתיחה באש? 2. כיצד נערך צה"ל למקרים דומים? האם התוקף נעצר? 3. האם מדובר בדפוס הנגרם כתוצאה מחשש בקרב החיילים?

כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת אריאל קלנר, אני אתחיל בתשובה הפשוטה: זה אירוע לא טוב, ואנחנו מתחקרים אותו. מה שראית זה חלק מהאירוע,

וזאת השורה הסופית. עכשיו אני אשיב לך בפירוט. הוראות פתיחה באש מתייחסות לסוגיית יידוי אבנים על כוחותינו על פי סעיף ה(2),

ניתן לבצע נוהל מעצר חשוד כלפי מיידי אבנים רק כאשר תקיפה באבנים מסכנת באופן ממשי את שלמותו הגופנית של חייל או אדם אחר ובלבד שנוהל מעצר החשוד יבוצע מייד ובצמוד ליידוי האבנים. בכל שלב יש לבחון אם עדיין מתקיימות נסיבות המצדיקות את המשך הפעלת הנוהל. לעניין מעצרו של התוקף, מידע זה נמצא בידי השב"כ. בצה"ל בכלל ובפיקוד המרכז בפרט פועלים להתמודדות עם כל הפרת סדר בגזרה ודואגים לאכיפת החוק ולשמירה על הסדר הציבורי, כל זאת תוך שימוש במגוון אמצעים העומדים לרשות צה"ל, תוך פעולה למעצר מפירי הסדר. האירוע המוזכר בשאילתה תוחקר על ידי מפקד פיקוד המרכז האלוף תמיר ידעי, והוא מצא כי הסרטון מתעד חלק קטן בלבד מהתמודדות כוח צה"ל עם הפרת הסדר האלימה שהייתה במקום. אין בסרטון כדי לשקף את אופן התמודדות של כוחות צה"ל עם הפרות הסדר והאלימות.

ביחס לפרק הזמן הקצר שתועד בסרטון, מצא מפקד פיקוד המרכז כי הכוח לא פעל כמצופה וכי היה נדרש מהם לפעול באופן אקטיבי יותר לצורך מניעת אירועים מסוג זה ולמעצר המתפרעים. על רקע זה הורה מפקד פיקוד המרכז על חידוד ההנחיות בדבר המצופה מחיילי צה"ל באופן ההתמודדות עם הפרות סדר אלימות.

שאלה נוספת לחבר הכנסת קלנר. בבקשה. תודה, אדוני השר. אני שמחתי לשמוע שזה לא משקף ושהכוח לא פעל כמצופה. באמת לא ראיתי את כל הסרטון, אבל אלה הדברים. אבל בכל אופן, אנחנו מדברים על עובדה.

שאין זה המקרה הראשון. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים את התופעה הזאת. רציתי לשאול את אדוני השר כיצד משפיעה המערכת המשפטית בכללותה, שכבר אנחנו רואים שלצערי איבדה את ההבחנה בין אויב לאוהב, אנחנו רואים את זה בהחלטות הגבוהות ביותר של המערכת המשפטית על הצלת בתי מחבלים והריסת בתי יהודים, כיצד היא משפיעה על צה"ל?

"הקם להורגך השכם להורגו" זה רק סיסמה, כמו שאמר רמטכ"ל צה"ל לשעבר איזנקוט, או דרך פעולה על פי המוסר היהודי המקורי? כמו כן, האם חיילי צה"ל חוששים מאימת הדין וממצלמה פתוחה יותר מאבן,

האם אתם בודקים את הדברים האלה?

חבר הכנסת קלנר, אני רוצה להגיד כאן שהייתי קצין בגולני באינתיפאדה של 1987. היא פרצה בדצמבר 1987 ואני התגייסתי בנובמבר, חודש בצבא. עוד לא עשינו הסתערויות, עוד לא כבשנו כפלוגה, ונאלצנו ללכת לקבאטיה ולג'נין ולמקומות קשים מאוד, גם עזה. עיקר יומנו היה התמודדות עם אבנים ובקבוקי תבערה. ובימים ההם היה בלבול בהוראות פתיחה באש, כי לא היינו רגילים לאירוע כזה בכלל בצה"ל עשרות שנים, בהיקפים, בהפרות סדר. מאז האינתיפאדה הראשונה הוראות הפתיחה באש כלפי מיידי אבנים הן ברורות ומוגדרות, ולוחמים וחיילים צריכים לחתור למגע וצריכים לסגור אירוע מהר. יחד עם זאת, אנחנו צבא מוסרי. אנחנו לא ממהרים להרוג את מי שלא צריך להרוג, לא הורגים על מנת להרוג ולא הורגים כשהדבר הזה יכול להבעיר עיר שלמה כמו חברון. בסך הכול זה ילד שבא, עם כמה חיילים מוגנים יותר ומצוידים יותר אפשר היה להשתלט עליו בקלות. יש אבנים שהורגות. יש אבנים שנפלו מגובה רב על חיילי צה"ל והרגו אותם או פצעו אותם קשה מאוד, כולל נכות קשה. וגם בהוראות פתיחה באש,

אתה רואה שאני מדבר איתך גלויות. אתה יודע, יכולתי להישאר באזור הפורמלי. אבל אני לא רוצה להיות באזור המהותי והאמיתי של הדברים. אבנים יכולות להרוג. וחייל צה"ל שמרגיש סכנת חיים או פגיעה קשה מאוד כלפיו בשל אבן וגודלה וקרבתה ועוצמתה יכול לבצע מהר נוהל מעצר חשוד ולחסל את האירוע, כולל ירי ברגליים אם צריך. ואם זה מסכן חיים, גם השלמת נוהל מעצר חשוד. ישבתי בדיון גם עם הרמטכ"ל, והרמטכ"ל עצמו אמר באירוע הזה פשיטא שניתן לקיים נוהל מעצר חשוד וניתן היה להשתלט עליו ולחתור למגע ולגמור את הסיפור מהר. למה לדעתך זה לא קרה, השר ביטון? אני רוצה להגיד לך שאני לא רוצה לשפוט לא את הלוחם הפשוט ולא את הש"ג. ואני ב-1987 והבן שלי עכשיו הוא טירון בגדס"ר גולני, ואני אפגיש אותו עם סיטואציה כזאת בחברון, והוא יתחיל תכף לעשות בט"ש. אני מצפה ממנו לשמור על חייו, לפעול בשיקול דעת, לחסל מחבל אם צריך, לעצור מפירי סדר אם צריך, ועדיין להיות מוסרי. לכל זה אני מצפה מהבן שלי. וזאת ציפייה קשה, ציפייה מורכבת, ציפייה שצריך להתאמן עליה. אם צה"ל אומר: אנחנו נפיק לקחים מהאירוע הזה ונתחקר אותו, ואלוף הפיקוד אומר: האירוע הזה לא טוב ואני מטפל בו, ומעביר הנחיות אחרות, אני סומך. אגב, אותו תמיר ידעי, האלוף, גם כן בן מחזור בקורס קצינים ולוחם בגולני כמוני, מאותו מחזור. זאת אומרת, באינתיפאדות הוא יודע לטפל, וצריך לתת את הקרדיט לצבא. עכשיו, אני לא מסכים איתכם. בכל פעם לשלוף איזה טיעון על משפטיזציה, לא מסכים. אני כן מסכים שהמציאות מורכבת. אני כן מסכים שהטלנו על חיילי צה"ל משימה שהיא לא הטבעית שלהם. משימת לוחמי גולני זה חיזבאללה וחמאס וגבולות ומלחמה כוללת. אנחנו נאלצים לעשות את המשימות האלה, ונעשה אותן הכי טוב שאפשר. שאלה נוספת, לחבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני השר, קודם כול, יישר כוח על התשובות ועל הדברים. אני רוצה לשאול שאלה שאומנם היא לא בדיוק באופן ישיר אלא היות שבאמת זו הזכות שאפשר לשאול. ככה: תחנת גלי צה"ל מסרה לבג"ץ בעבר שבמסגרת עתירה שהוגשה נגדה היא תפעל שהשידורים בשבת בגלי צה"ל יופעלו בידי אזרחים עובדי צה"ל ולא בידי חיילים. למרות שחלף יותר מעשור מאז אותה החלטה, מספר החיילים העובדים בשבת רק צומצם אך ההתחייבות לא קוימה. האם אדוני מכיר את הדבר הזה? ומדוע?

שאלה נוספת, לחבר הכנסת אופיר סופר,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני שמח על הדברים שאתה אומר. אני חושב שבסופו של יום אנחנו מגבים את מפקדי צה"ל ולוחמיו. אבל אני רוצה לספר סיפור על חייל בשם יעקב שמבה, כמדומני, שנקלע לאירוע בבאר שבע, בקניון בבאר שבע, במהלך אינתיפאדת הסכינים, חייל לוחם גולני שיצא מבית ספר למ"כים, במהלך האירוע הוא חשב שהוא עומד מול מחבל ובסופו של יום, מדובר שם על אירוע של מחבל,

אני חושב שכולנו זוכרים את המקרה. הסיפור שמפריע לי זה הגיבוי המשפטי. החייל הזה עבר משפט אזרחי לגמרי בבית דין אזרחי, מכיוון שהיו שם שלושה שותפים אזרחים, שלושה מעורבים אזרחים. לא נעשה שום דבר מצד הפרקליטות הצבאית הראשית, שום מעורבות. לא הייתה מעורבות של הפרקליטות הצבאית הראשית ולא הייתה מעורבות של הסניגוריה הצבאית. הקשר של מפקדיו בא לידי ביטוי באירוע הזה, שהתרחש לפני, כמדומני, כמה שנים, רק בזה שהם שחררו את החייל לחופשה. מאז החייל אזרח וממשיך להתמודד עם הסוגיה המשפטית לבד ובגפו ובסבסוד ובמימון משפחתי של כל התנהלותו הסנגורית. החייל הזה זוכה לפני כחודש וחצי על ידי בית המשפט המחוזי. הרי בסופו של יום חייל שיוצא החוצה מקבל תדריך יציאה ומקבל הוראה כיצד לפעול.

כשהוא לא פועל, אז אנחנו יודעים להדיח חייל שלא פועל, ולא כפי שאמר לנו יאיר גולן בשבוע שעבר, שאנחנו מדיחים חיילים רק כשהם פועלים אובר. הפרקליטות החליטה להגיש ערעור ולהעמיד את החייל הזה ולתבוע ממדינת ישראל לערער לעליון. אני לא מזהה כאן מעורבות של הפרקליטות הצבאית, לא מזהה כאן מעורבות של הסנגוריה הצבאית. ואני מבקש שהנושא הזה יטופל.

משרד הביטחון, לא רק הכשל המשפטי. חבר הכנסת אבוטבול, באשר לשאלתך, אני לא בקי בנושא שאתה מעלה. אני אגיד לך את עמדתי, ואני גם מוכן לפעול בנושא. אם יש פסיקה של בג"ץ או כל בית משפט אחר שלא מתקיימת, אנחנו צריכים לקיים אותה. אתה תצייד אותי בפסיקה ובהחלטה, ואם היא מפורשת וחד-משמעית, אני אפעל ליישם אותה בסיפור של פעולה בשבת של חיילים בגלי צה"ל.

אז תצייד אותי בנתונים ואני אפעל. חבר הכנסת סופר, הסוגיה שהעלית לגבי החייל הספציפי, סיפרת לי אותה בקצרה בעל פה בטרם עליתי לדוכן. אני רוצה להגיד לך שאם לחייל הזה יש זכויות חוקיות ומשפטיות של ליווי וייצוג צה"לי, גם על פי חוק, אני אפעל ואתה תצייד אותי בכל המקרה הזה, וגם לפנים משורת הדין, אם עדיין ניתן על פי חוק לסייע לו בכל דרך בהתמודדות המשפטית, גם את זה נבדוק. אם עומדים לזכותו חוקים שכחייל הוא יכול להיות מיוצג והוא לא טופל כראוי, אני אפעל בנושא הזה. תודה רבה.

אדוני השר, אנא תישאר איתנו גם לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 68, של חבר הכנסת אופיר סופר, בנושא פעילות צה"ל כלפי אנרכיסטים הפועלים ביו"ש. חבר הכנסת סופר, בבקשה.

אדוני השר, ממידע שקיבלתי מתנועת אם תרצו, עולה כי אנרכיסטים ביו"ש עוברים על כמה חוקים, בעת פעילותם נגד חיילי צה"ל. רצוני לשאול: 1. האם הוצאו צווי הרחקה לאנרכיסטים? 2. דבר נוסף, האם וכמה כתבי אישום ותלונות יש בסעיפים 223, 218, 215 מתוך צו בדבר הוראות ביטחון? אני מדגיש שאלה סעיפים שמטרתם למנוע הפרה וסיכון של חיילי צה"ל ולהגן עליהם ולסייע עליהם בביצוע משימתם. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת סופר, פנית אלינו בשאילתה שהמושג שבה הוא כאילו עדכני.

יש רייטינג למושג "אנרכיסטים". אז אנחנו עכשיו רק צריכים לשאול מיהו אנרכיסט: האם זה אזרח ישראלי שפועל מסיבות כאלה, מסיבות אחרות? האם אנרכיסט הוא כל מי שמפר את הסדר ביהודה ושומרון? אין התייחסות מפורשת בשאילתה שלך אם אתה מתכוון לאזרחי ישראל, עם תעודת זהות ישראלית, או לערבי ישראלי או לאדם מימין או משמאל שמפר את הסדר ביהודה ושומרון, או תושב יהודה ושומרון פלסטיני שמפר את הסדר, שגם אנרכיסט ייקרא שמו. עוד לא ראיתי בחוק הגדרה למושג אנרכיסט, אבל אני רוצה להתייחס לזה כאילו הבנתי למה אתה מתכוון,

צווי הרחקה נגד ישראלים, אתה בטח התכוונת לאזרחים ישראלים, שהם בכותרת "אנרכיסטים" מוצאים רק בעקבות קבלת המלצות של גופי ביטחון, שב"כ ואחרים, בדבר הסיכון שנשקף מאנשים מסוימים. בהקשר למושג הזה שאמרת, אנרכיסט, אנחנו לא רואים המלצות מגופי ביטחון להוצאת הצווים. לגבי כתבי אישום לפי הסעיפים, שהם בכלל כתבי אישום שחלים על אזרחים פלסטינים ביהודה ושומרון, לא אזרחים ישראלים, בחלק הראשון שלך לא יודעים למה אתה מתייחס, ונניח שאתה מתייחס לאזרח ישראלי שהוא אנרכיסט, אבל בחלק השני אתה מזכיר סעיפים לפי צו הוראות הביטחון, שזה צו שחל ביהודה ושומרון. הוא חל על אזרחים פלסטינים, שיכולים להישפט על פי אותם סעיפים בבית משפט צבאי. ככלל, בתי המשפט הצבאי באיו"ש דנים ושופטים את תושבי האזור הפלסטינים. אזרחים ישראלים שביצעו עבירות באזור יהודה ושומרון מועמדים לדין בבתי המשפט של מערכת השפיטה הכללית. מידע על התלונות שהוגשו נמצא בידי משטרת ישראל. אין בידינו את המידע הזה,

אם אתה אזרח ישראלי ואתה עשית עבירה ביהודה ושומרון, המידע הזה יהיה במשטרה ואתה תישפט בבית משפט כללי בישראל. עכשיו בעניין כתבי האישום ששאלת: בהתייחס למידע בנושא כתבי האישום על פי סעיפים 218, 223 ו-215, מתוך צו בדבר הוראות ביטחון, התש"ע 2009, בידי מערכת המשפט הצבאי באיו"ש לא קיימת האפשרות לאחזר נתונים לפי סעיף בודד, יש לנו נתונים, אבל לא לסעיף בודד, על עבירות כמו הפרעה לחייל, תקיפת חייל ועבירות נגד קיום הסדר הציבורי. ניתן לספק מידע על כתבי אישום שהוגשו לפי קטגוריה כללית, שכל הסעיפים האלה כלולים בה, שנקראת הפרות סדר. יש לציין כי תחת הקטגוריות הפרות סדר קיימים גם סעיפים נוספים, ובהם יידוי אבנים בנסיבות שונות וכו'. הנתונים בנוגע לכתבי אישום שהוגשו בעבירות המסווגות בקטגוריה של הפרות סדר, כפי שמופיע בשאילתה: בשנת 2016, 721 כתבי אישום, 2017, 1,020 כתבי אישום, 2018, 906 כתבי אישום, 2019, 511 כתבי אישום. לסיום, גורמי הביטחון ואכיפת החוק עושים את מיטב מאמציהם ופועלים בכל העת ללא לאות כדי למצות את הדין עם מי שפוגעים בסדר הציבורי ובהפרות הסדר באזור יהודה ושומרון. שאלה נוספת לחבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. אדוני השר, מעניין לעניין באותו עניין, וזה מתקשר גם לסוגיה שדיבר עליה חבר הכנסת קלנר וגם לסוגיה שהעליתי קודם וגם להצעה לסדר-היום שלי בהמשך היום, בהקשר של האירוע של איתן זאב, שהוגש נגדו כתב אישום השבוע, ולעניין האנרכיסטים ופעולתם במרחב יהודה ושומרון ובבקעת הירדן. אני רוצה לספר על מקרה של לוחם שייטת בשם צוריאל לילינטל, מקרה שאירע לפני שנה סמוך לחוות מחולה. מגיע לשם, עולה לשם המון משולהב של פעילי שמאל קיצוני ושל אנרכיסטים, שמשלהבים ומדליקים את כל האירוע יחד עם אוטובוס שלם של פלסטינים. כולם עולים לחווה הסמוכה למחולה,

את דגל ישראל ותולים שם דגל פלסטין ותוקפים באלימות פיזית את צוריאל ובני משפחתו. צוריאל נמצא שם יחד עם אשתו ושני ילדיו תוך כדי סיכון עצמי. אני אומר לך, ואני אומר את זה בתור מפקד, אם צוריאל לא היה קצין קר רוח, לוחם קר רוח בשייטת, אני מתקשה לתאר איזו תוצאה הייתה שם. היד שלו הייתה מאוד קרובה לאקדח, והוא עמד באיפוק מוחלט. צריך לזכור: הבעיה הזאת היא לא רק בעיה של צוריאל, היא בעיה של כל לוחמי צה"ל, ואני מכיר את זה היטב מגזרת יהודה. ללוחמי צה"ל אין את המיומנות להתמודד עם הפעילות האנרכיסטית. יש יחידות מאוד מסוימות במג"ב שיודעות להתמודד עם זה וגם הן מתקשות. אנחנו צריכים לא להעמיד את חיילי צה"ל בחזית לבד. יש פעולות מקדימות שצריכות להתבצע על ידי רשות ההגירה, משרד הפנים, משרד המשפטים, משטרת ישראל, השב"כ. המערכת כולה צריכה למנוע את הגעתם של האנרכיסטים לאותה נקודת חיכוך. אני רוצה לשאול, ואולי זה לא רק למשרד הביטחון, אילו פעולות מקדימות ממשלת ישראל עושה בעניין.

חבר הכנסת סופר, בגוף שאלתך הנוספת אתה טמנת את הפתרון ואת המאמץ המשותף. משרד הביטחון לבדו אומנם גדול ומשמעותי, אבל ללא מערכת משטרה מוגדלת וחזקה ביהודה ושומרון וללא עבודה מתואמת עם משרד המשפטים ועם הליכים מהירים של העמדה לדין ומיצוי העונש, לא נוכל לעשות לבדנו את כל העבודה שאתה מדבר עליה. אני לא מכיר את המקרה הספציפי, אבל ככלל, כל מצב של הפרת סדר ביהודה ושומרון צריך להיות מטופל בחומרה ולהיקטע. יש למצות את הדין עם כל מי שמרים יד על חיילי צה"ל, עם כל מי שמפריע להם לעשות את עבודתם, ורצוי, כפי שאמרת, שיטפלו בזה אנשים מיומנים, כמו מג"ב או המשטרה, ויחסכו ללוחם בצה"ל עימות עם אוכלוסייה אזרחית, אלא אם כן נגזרו עליו ונגזרו עלינו מצבים כאלה. אבל הנימוק שהצגת כאן,

אנרכיסטים, בוחנים אותם, אם השב"כ לא ממליץ לך, לשר הביטחון ולך,

צריכים להיות שיקולי מאקרו אחרים. מה שמתאר כאן אופיר סופר זאת תופעה. אנחנו מכירים אותה מהשטח, של חברות מאורגנות וממומנות, חבר הכנסת עמית הלוי,

ברוך הבא למשכן כנסת ישראל.

בצוק העיתים אנחנו הוותיקים פה, כולה שנה וחצי. יש לנו כבר שתי תמונות על הקיר בעוונותינו. אנחנו מעדיפים שזה לא יקרה הרבה,

שאתה תהיה שלוש שנים איתנו ונעשה פה משהו. אני מסכים איתך במאה אחוז. אנחנו צריכים פה מאמץ של המדינה על כל גורמיה: רשות ההגירה, משפטים, משטרה,

כפי שאתה יודע, שב"כ זה משרד ראש הממשלה. ואנחנו לוקחים אחריות. משרד הביטחון לא מחכה לאף אחד, הוא מתכלל, הוא מפעיל את המינהל האזרחי, הוא מפעיל את המתפ"ש, אלוף הפיקוד עושה פגישות בין כלל הגורמים ומנסה לתכלל את הדברים. יש מחסור משטרתי גדול מאוד במדינה, כל שכן באיו"ש. מנגנון המינהל האזרחי והמתפ"ש דל באמצעים ביחס לגידול האוכלוסייה. אנחנו צריכים לתת שירות ל-500,000 ישראלים יהודים ביהודה ושומרון ועוד מעל שני מיליון פלסטינים, ואני אומר לך שבנו מנגנון שטיפל בחצי מהכמות הזאת או פחות, והמנגנון הזה עבר דילול. אז יש פה מהלך מערכתי. יש בן אדם שאחראי לתופעה הזאת של אנרכיסטים, שבאופן קבוע, לא באופן מזדמן, באופן קבוע, משלהבים את השטח. אז זה עניין לשב"כ, למודיעין, למשטרה, למשרד המשפטים, לתלונה על האיש הזה, ונטפל בו. אבל אני לא זורק את האחריות כל פעם על חיילי צה"ל, על הש"ג. יש לנו מדינה לנהל ויש המון רשויות, וצריך לתכלל ולתקצב, וזאת ההזדמנות שלנו עכשיו. ברור שאובר-משפטיזציה כמו שאנחנו נפגוש במקרה בהמשך, במקרה של איתן זאב, ועודף משפטיזציה אל מול לוחמים זה חלק מהמערכת.

אבל אנחנו פה רוצים הבאה למשפט, אנחנו רוצים למצות את הדין עם האנשים. אני אומר לך שיש מצבים שאנחנו, בגלל חוסר טיפול משפטי, לא מגיעים ליעד, וטיפול משפטי מהיר. אבל אם אנחנו מחליטים להעמיד לדין באובר לוחמים, ומחליטים להעמיד לדין באובר אזרחים שהם מנותקים, והם היחידים, נתנו להם נשק כדי להגן על עצמם והצבא לא יכול להגיע לשם תוך 40 דקות, אז מה אנחנו מצפים, שהם לא יפעילו שיקול דעת? אז הם יפעילו שיקול דעת. כשמפעילים שיקול דעת, מותר לטעות, ולא יכול להיות שיוגש כתב אישום מול איתן זאב, וחבורה שלמה של פורעים פלסטינים שעולים בפאזה לעבר אותה גבעה, לעבר אותה שלוחה, לא יוגש נגדם כתב אישום. הוא ייעצר על ידי הימ"ס כאחרון הפושעים. אני לא מכיר את פרטי האירוע, ואני מוכן, בכל נושא שאתה פונה אליי,

להיכנס לעומקו ולטפל. כבוד השר, אני יודע שאתה מטפל.

אני רק אומר לך שאני לא יכול להטיל אחריות על צה"ל במשימות של משטרה. אתה יודע, ביהודה ושומרון יש גם משטרה. ביהודה ושומרון יש עוד כוחות שפועלים.

אנחנו לא נטיל את האחריות על אותו גדוד סדיר. יש עוד אנשים שצריכים לעשות את העבודה הזאת. אני חייב לומר, ברמה האישית, שכל פנייה שלי נענית אובר ובצורה מוחלטת ובצורה מצוינת וטובה. אבל כיוון שאנחנו עסוקים פה במערכת המשפטית ושר המשפטים לא יושב כאן, אני רוצה שהוא ישמע

אני ביקשתי מיושב-ראש הכנסת להיות דובר הממשלה והוא לא מינה אותי. אני משתדל בחלקת עולמי לעשות משהו טוב. אתה זורק עליי את כל הצרות של המדינה באותו יום.

השר ביטון, אם זה היה תלוי בי היית מתמנה מייד, רק שלפי כל הפרדת הרשויות, את דובר הממשלה ממנה הממשלה ולא הכנסת. בסדר גמור.

אבל רבותיי, עד כאן השאילתה הזו. השר מיכאל ביטון הוא סוג של קונסנזוס.

אנא תישאר איתנו גם לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 70, של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בנושא חיבור חשמל למאחזים לקראת החורף. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה, מוזמנת להקריא את השאילתה. אדוני השר, לפני למעלה מחצי שנה הונחה משרדך לחבר לחשמל ולמים 12 מאחזים לקראת החורף המתקרב. אני רוצה לשאול: 1. כמה ואילו מהם אכן חוברו לחשמל ולמים? 2. מהם לוחות הזמנים לחיבור, לחיבורים שנותרו? 3. מדוע עוד לא בוצעו החיבורים ביישובים הנותרים? תודה. בבקשה. תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר. הינה דוגמה לשאילתה, אנחנו עומדים פה ונותנים תשובות, אבל כדי שיהיה חשמל באיזה מקום צריך את חברת החשמל והרשות המקומית, והיתר בנייה לכל הבתים וקו כחול שהכול חוקי. עכשיו, כל המאחזים שאת מציינת, יש להם חשמל. השאילתה שלך מתמקדת בלמה אין להם מספיק חשמל, חשמל מסיבי, הפסקות חשמל כל הזמן.

יש להם חשמל. חשמל זמני. משתמשים לפי משפחות, לא, ברור, ברור. אני מכיר, יש להם חשמל זמני. אבל את אומרת: למה אין להם חשמל קבוע, מסיבי, סדור,

כמו שכל אזרח ישראלי צריך. אז איפה שבאה מדינת ישראל והקימה יישוב ויש קו כחול והיתרי בנייה, מביאים מה שנקרא אצלנו טופס 4 וביהודה ושומרון זה נקרא טופס הצטיידות: עברת את כל היתרי הבנייה, הבית שלך חוקי, גמרת לבנות אותו, מחברים אותך לחשמל רשמי, ועד אז יש לך חשמל זמני. במאחזים לא כל הבתים נבנו בתהליך סדור וחלק עוד נוספו מאז. בחלק מהמאחזים שאת מציינת נוספו בתים ממש בשנים האחרונות. מדובר במאחזים שהם ותיקים מאוד. זה כבר עבר את אישורי הבנייה. בתוך המאחזים האלה נוספו בתים בחמש השנים האחרונות ולא על דעת המדינה, ונוספו משפחות.

אנחנו לא נעשה פה ויכוח אידיאולוגי, אני רק מתאר לך מתי קל לחבר את החיבור הרשמי ומתי קשה. יחד עם זאת, אנחנו מטפלים.

גם הוותיקים ביותר לא מקבלים את השירות,

אבל גם ותיק, אם הוא לא מוסדר בהיתר בנייה מלא, חברת החשמל לא יכולה לחבר אותו. היא רוצה שיגידו: הבית הזה עם היתר בנייה מוסדר מלא ונחבר אותו. ויש מצבים מיוחדים, מסמכים ממשרד ראש הממשלה שכבר אישרו להם את זה מזמן.

אבל בינתיים משרד ראש הממשלה לא נותן הוראות לחברת החשמל ולא נותן הוראות לאלוף הפיקוד. הוא יכול לבקש מאיתנו לטפל, ואנחנו מקשיבים לו. מנכ"ל משרד ראש הממשלה הוא איש חשוב מאוד. אתם מבינים שזאת גם סכנה ביטחונית. מעבר לכך שאין חשמל ומים,

רונן פרץ פנה אלינו ב-23 בפברואר 2020, זה התאריך, ובימים האלה אין ממשלה בישראל. ממשלת ישראל החלה את עבודתה ב-17 במאי, לפני פחות מארבעה חודשים,

ומאז אני אגיד לך מה הספקנו. בשלושה חודשים האלה, את מדברת על שנים של הזנחה, אנחנו מטפלים. אנחנו, האזרחים חשובים לנו, גם אם הם גרים ביהודה ושומרון, ואנחנו מסדירים.

למה אתם מטפלים? אם זה מאחז לא חוקי, צריך לחבר אותו לקו חשמל? אז אני עניתי, והקשבת. כי מדובר באזרחים שווי זכויות, כי מדובר באזרחים שווי זכויות, כי מדובר באזרחים שווי זכויות.

זה לא קשור בכלל. אזרח ישראלי זכאי לקבל את תנאיו, אם פעל על פי חוק.

לך, אז אתה לא מטפל במי שלא בחר בך? מי שלא בחר בך לא קיים?

יש לך ביהודה ושומרון מאות אלפי אזרחים,

שמדינת ישראל שיכנה ובנתה את בתיהם ונתנה להם היתר בנייה. אבל הם לא שם בגלל זה. הם לא שם בגלל זה, רגע, אז מה אני עניתי? הם מקבלים, אבל אתה לא הקשבת. אני אמרתי שיש מצבים שהחיבור הזה מהיר על פי חוק, ויש מצבים מורכבים. השר ביטון, חבר הכנסת הורביץ, החברה שלו טליה ששון, בדוח מאוד מפורט, פירטה לך שמדינת ישראל ב-90% וכמה מהמאחזים האלו שנמצאים על אדמות מדינה, שרובם בשטח שיפוט של יישוב קיים, והמדינה פעלה, נכון. ולכן השאלה המתבקשת היא, יש מצבים שאתה אומר: זה פושע, עלה על גבעה, לא שאל אף אחד. יש מצבים שמדינת ישראל מיקמה את האנשים במקום מסוים, בקו כחול, פתאום זה לא קו כחול, היא נתנה לו היתר בנייה בכלל, ואחרי זה אין היתר. תן גם לי. אני, הם לא חוקיים כי הם לא מצביעים לו.

הם לא צריכים לקבל חשמל, זכויות אדם לא נגמרות, זכויות מגיעות גם מעבר לקו, אתה לא חושב שזכויות אדם, או שזה רק זכויות של אנשים בלתי חוקיים במדינת ישראל,

כדי להרגיע, אני לא צריך לתת גיבוי לפורעי

מי שגר במקום מסודר, אין לו בעיית חשמל. הבעיה היא אלה שפלשו. היהודים שם הם לא בני אדם שמגיע להם חשמל? אדון ניצן הורוביץ, בושה וחרפה. זה לא מדויק.

כל אדם מגיע לו שיהיה לו חשמל, בושה וחרפה. יש מצבים שמדינת ישראל החלה בהקמת יישוב ולא סיימה את ההסדרה שלו,

ראשי המינהל האזרחי עושים בו שימוש אך ורק במקרים הומניטריים מובהקים לפטור, בהוראה

את רוצה לתת דבר שהוא לא חוקי?

אדוני השר, עשרות כפרים שגזלו אדמות בנגב, אני מציע להביא להם גם רהיטים הביתה על חשבון הברון.

חברת הכנסת

תשלמי מכיסך על זה. מכיסך תשלמי. חבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת הורוביץ. תשלמי מכיסך על זה. מכיסך תשלמי.

חבר הכנסת הורוביץ, אני עוד מעט עוד עלול לחשוב שאתה בכלל שותף פעיל במפעל גאולת אדמות בארץ ישראל, כי אומרים שארץ ישראל נקנית בייסורים.

אז אנחנו עסוקים בקנייה ואתה מייסר אותנו, אז מסתבר שאתה משלים את התמונה.

כי אחרת כנראה המדינה לא הייתה קמה. הם מסכנים, לא יכולים לשלם חשבון? תשלמי חשמל. חבר הכנסת הורוביץ, מספיק. חברת הכנסת מאי גולן, די. ולכן אני רוצה חשמל חינם.

חבר הכנסת הורוביץ, הבנו. הבנו. ילדי רמת אביב וילדי

אינם הפקר ולא יהיה להם קר בחורף והם לא ישבו ללא חימום באמצע דצמבר?

חברת הכנסת שיר, הסמכות שלנו זה לתת את ההיתר לחיבור חשמל קבוע. לגבי שלושת המאחזים שציינו נפעל מהר כי אחרי בדיקה שלנו אפשר להוציא שם היתר לחיבור חשמל קבוע. לגבי תשעת האחרים, חייבים לבדוק את זה ולעבוד על פי החוק ואז להוציא את ההיתר, אבל אני מתחייב בפנייך לפעול מהר בנושא, ואם תרצי פגישת עבודה עם האנשים שלנו, נעשה פגישת עבודה.

אני לא יכול להגיד את זה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן,

לטעמי השר הציע לך הצעה שכדאי לאמץ אותה בשתי ידיים. לא הייתי שואל יותר שום שאלה. היא לא שמעה את ההצעה. היא באה עם השאלה בלי לשמוע את, לא הייתי שואל שום שאלה. הייתי עונה לו: כן, תודה רבה, לפני שיתחרט. חבר הכנסת יצחק פינדרוס. שאלה נוספת, בבקשה.

אני חייב לברך אותך על הבשורה שאמרת, ואני מאמין שחברי הכנסת שם שדואגים לבנייה הבלתי-חוקית ידאגו אולי לנתק חשמל מכל הפזורה הבדואית והבתים הבלתי-חוקיים במשולש, כי הם מאוד עסוקים בשמירת החוק. אין להם חשמל,

הייתה הוראה של הרמטכ"ל לפני כמה חודשים, מספיק, חבר הכנסת הורוביץ.

רק שאלה. לא, כי לא ביקשת. מבקש. לו היית מבקש, אבל יש הגבלה לשני שואלים. אתה חבר כנסת מספיק ותיק כדי לדעת. אדוני השר, במסגרת חיבורי חשמל. הייתה הוראה של הרמטכ"ל לפני כמה חודשים להקפיד על גילוח זקנים בצה"ל. פניתי אליכם גם כן כמה פעמים, לבדוק מה נעשה בעניין הזה של גילוח זקנים. אני קיבלתי לפחות מ-20 חיילים דתיים, הכריחו אותם לגלח את זקנם. האם נעשתה הבהרה להוראה הזאת של הרמטכ"ל מאז? שאלה נוספת לחבר הכנסת אופיר סופר.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, סיפרתי לך שבתחילת השבוע סיירנו בשומרון, ובין השאר היינו גם בחוות גלעד. חוות גלעד, דיברנו לפני הדיון, ובדקתי בינתיים, אינה מופיעה בתוך 12 המאחזים שאמורים להיות מוסדרים. אני רציתי לציין שעברה החלטת ממשלה לאישורה של חוות גלעד במהלך השבעה, והובטח שתשתיות חיוניות, כמו חשמל, יסודרו תוך כדי עד ההסדרה. אני רוצה לומר שכשהייתי בסיור השבוע, שמעתי את יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו, מתארת איך כשעה וחצי לפני השבת היא מקפלת את כל הילדים בגלל עומס חום ונוסעת למשפחתה בכפר סבא, כדי שחלק מהיישוב יישאר,

על מנת להקל על עומס החום שחלק מהיישוב עדיין עם חשמל וחלק אחר נסע. הייתי שמח אם במהלך הפגישה עם חברת הכנסת שיר גם הנושא של חוות גלעד יידון, לאור החלטת הממשלה, אומנם הקודמת. תודה רבה. בבקשה, אדוני השר. חבר הכנסת פינדרוס, תתפלא, אבל הבן שלי דתי, שומר מצוות ומגדל זקן. הוא בטירונות בגולני. לא, לא כולם יודעים. הוא גידל זקן בטירונות, והוא אמר לי: אבא, לא בקלות מסכימים לזקן שלי. הוא הולך ועושה שחרית ותפילין והכול. אחרי זה קיבלתי פניות על זקן בצה"ל. אז אמרתי לאכ"א שאני בניגוד עניינים, שאני לא יכול לטפל בנושא. קיבלנו כמה פניות. ביקשתי מהצבא לחדד את הנוהל, שיהיה ברור, שלא תהיה איפה ואיפה, ושזו לא תהיה החלטה קפריזית של מפקד בשטח. שיהיה ברור מתי חייל זכאי לעניין הזקן. אני עוד לא קיבלתי את התשובה הזאת. אם אתה רוצה, אתה תכתוב לי רשמית ואני אשיב לך בכתב בסוגיה הזאת.

אדוני השר, לעניין הזה אני מוכרח לומר שלי לא כל כך ברור כל ההסדר הזה מראשיתו. הרי אם ממילא ישנם חיילים שמטעמי אמונה דתית מאפשרים להם ללכת עם זקן, ומספרם הוא רב מאוד,

למה לא לאפשר את זה פשוט באופן רחב? חיילים רוצים ללכת עם זקן. אחד מהאלופים זה עמרם מצנע, כל חייו היה עם זקן. אני לא מצליח להבין. ואז מתפתחת מערכת שלמה של לנסות להשיג את הפטורים האלה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות.

יכול להיות שצריך להגדיר איזה זקן, ואיך הוא מסודר וכן הלאה. אני חושב שבשורה התחתונה אין לזה הצדקה. לא, יש מרכיבים.

יש מרכיבים לזקן,

במסכות אב"כ ודברים כאלה. יש מצבים מבצעיים, לא, אבל על זה אף אחד לא מדבר. זה נכון לגבי חייל דתי, אנחנו לא רוצים שהוא לא יוכל להשתמש במסכת אב"כ,

אני זוכר שאצלנו בערכת האב"כ שלנו היה לחיילים דתיים סכין גילוח, שצריך להתגלח לרגל האירוע. אבל אני הבטחתי תשובה כתובה, ואני אשיב לך בכתב. אני חושב שצריך לנסות. אבל תכתוב לי את זה, בבקשה, באופן רשמי. אתה יודע, לא רק בנושא הזה. אני חושב שבכל הנושאים, לייצר שוויוניות בין החיילים. אם יש באמת, מטעמים כאלה או אחרים, מקום לתת ולאפשר משהו לחיילים בהיקף רחב, אני לא מדבר על מקרים בודדים, נכון לנסות לייצר נורמה אחידה לכולם.

זה חייב להיות עקבי, כי אחת הבעיות היא שחייל מתגלח ואחרי יומיים הוא לא מגולח והוא מסביר למפקד שלו שהוא מגדל זקן. לא, זה ללא ספק.

אז הכללים, איך עושים את זה ומתי, זה דבר, בסדר, אנחנו ניתן תשובה רשמית על הנושא הזה. איך זה הולך, הלבינו שערותיו וצימח זקנו של רבן גמליאל? בסדר. אז זקן זה בסך הכול סימן לברכה. לגבי חוות גלעד, חבר הכנסת סופר, אני לא מכיר את הפרטים של המקום הזה.

אתה תכתוב לי פנייה רשמית, ואנחנו נבחן לעומק ונטפל.

את אומרת, ה-13, מספר 13. קבענו סיור למקום אחר. תודה רבה, חברים.

אנחנו נמתין שתיים-שלוש דקות, כדי שהשר יוכל להיערך למלא את שליחותו, כדובר הממשלה, מעתה נקרא לו. לצערנו שר הבריאות ואני מבין שגם סגנו נדרשו להיכנס לבידוד,

השר ביטון ישיב בשם שר הבריאות על שאילתה של חבר הכנסת סגלוביץ'. שלחתי לך את הכול. חבר הכנסת סגלוביץ', הדבר הזה הגיע אליו, מטבע הדברים, בהפתעה, וברגע האחרון. נאפשר לו שתיים-שלוש דקות של היערכות. אתה ערוך, אז בבקשה. על החדר האקוטי. נכון, על החדר האקוטי, על הטיפול באקוטי. אז, בבקשה, אדוני השר, אתה מוזמן לדוכן. חבר הכנסת סגלוביץ'

חבר הכנסת הורוביץ, אתה רשום אצלי בשאלה נוספת לנושא הזה. בבקשה, חבר הכנסת סגלוביץ'. אדוני השר, ב-28 באפריל פורסמו הנחיות חדשות ממשרד הבריאות למנהלי החדרים האקוטיים בבתי החולים בנוגע לטיפול בפגיעות מיניות, הכולל מענה טלפוני, ייעוץ ראשוני ומתן טיפול תרופתי און-ליין. השאלה היא: כיצד משרד הבריאות מוודא שיהיה טיפול און-ליין זמין על פי ההנחיות? תודה. לפני שאני מקריא לך את התשובה הרשמית, חבר הכנסת סגלוביץ', גם כחבר כנסת פעלתי למען החדרים האקוטיים, והחדר שחמור ביותר שלא התקיים בימים ההם ולא תוקצב על ידי המדינה היה באילת. בעוונותינו, זה היה לפני האירוע הקשה שכולנו נחשפנו אליו. המימון לחדר הזה קיים. מה שכן, אני רוצה להגיד לך מתוך ידע מדויק: זה לא מספיק שיהיה חדר אקוטי, אתה רוצה שטובי הרופאים והעובדים הסוציאליים ילוו את הפונה או הפונה ברגע הדרמטי הזה. ההנחיות וההדרכה שקיבלו באילת מגיעות מבית חולים סורוקה, שם הוקם חדר אקוטי ומערך טיפול בנפגעות תקיפה על ידי ד"ר איריס שהם, ממש שם ומופת לנושא, ומסל"ן ברמה המקומית. אני גם ביקשתי מהם להיות אלה שילכו ויעזרו לשדרג חדר כזה שיוקם ויתחיל לפעול באילת. אני יודע שאילת גם קרובה לליבך במשך שנים. אני אקריא לך את התשובה הרשמית: על פי הנחיות שהוצאו למרכזים האקוטיים באפריל, בשל התפרצות הקורונה ניתן שיקול דעת לרופא המטפל במרכזים לגבי מתן טיפול מרחוק. מתוך ההנחיות, במקרים חריגים ביותר ניתן לשקול מתן ייעוץ ראשוני והמשכי טלפוני על ידי עובד סוציאלי ו/או רופא בהתאם לשיקול דעת מקצועי של הרופא, ויש לתעד ברשומות הרפואיות כמקובל. עקב מורכבות הנושא, הוגדר שיש לתת מענה מרחוק במקרים חריגים, וזאת על פי שיקול דעת של הרופא, שיקול דעת שניתן לו, מאחר שהנפגעים אשר מגיעים לטיפול במרכזים אינם מוכרים לבית החולים, וקיימת אחריות גדולה מאוד במתן מענה ותרופות באופן כזה. הנושא הוכנס להנחיות על מנת לאפשר זאת במצבים חריגים. בכל מקרה, כנהוג במרכזים האקוטיים, יש לציין שחלק מהתהליך כולל שיחה עם עובד סוציאלי טרם שיחה עם רופא. ההנחיות הועברו לבתי החולים ולמנהלי המרכזים האקוטיים בחמשת בתי החולים ומופיעות באתר משרד הבריאות. חשוב לציין כי בתקופת הקורונה כל הגעה מתואמת עם צוות המרכז האקוטי בבית החולים. מבדיקה שערכנו, קיים מענה טלפוני בכל בתי החולים. בחלק מהמקרים עונה או עונה אחות או אח במיון אשר מציעים לקשר את הנפגע או הנפגעת עם עובד סוציאלי של המרכז האקוטי או הרופא. המחלקה לטיפול באלימות במשפחה ותקיפה מינית במשרד הבריאות נמצאת בקשר שוטף עם המרכזים האקוטיים במטרה להטמיע את ההנחיות ולתת מענה לבעיות של המרכזים, וכן לבעיות שעולות מהשטח ביישום ההנחיות. בעקבות הפניות, משרד הבריאות יבצע הערכה מחודשת בנושא במטרה לשפר את המענה הטלפוני לנפגעי תקיפה מינית שאינם יכולים להגיע לקבל טיפולים במרכזים.

שאלה נוספת לחבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. האמת היא שבנושא המרכזים האקוטיים והחוסר המתמשך שלהם אני עוסק מכינון הכנסת הזאת ועוד לפני שנכנסתי לכנסת. אבל אני לא סתם שאלתי את השאלה, וקיוויתי שהתשובה תהיה, אין לי טענות לאדוני השר. מתוקף הנסיבות אפילו חיכיתי כי פעם קודמת הייתה בעיה,

נחכה שיגיע השר, אני גם רוצה לציין שהצעתי, וזו כמובן הייתה,

אני מדבר על הפעם הקודמת. אני יודע, כן. גם הפעם הצעתי שאם רוצים לדחות ושהשר יהיה, אפשר. אבל אני גם מבין את הרצון לקבל תשובה כבר.

המטרה בסוף, מעבר ללעלות פה ולשאול שאלות ולהיות מצולם,

המטרה היא שדרך העניין הזה יקרה משהו. ולכן, אדוני השר, אני רק רוצה להדגיש בפניך, וחשוב להעביר את זה הלאה למי שמטפל בזה כרגע בזמן שנמצאים בבידוד, שזה לא מתקיים. אני לא הייתי שואל את השאלה אם לא הייתי יודע את התשובה לפני

ככה לימדו אותי במקומות שהייתי קודם: לא שואלים שאלה אם אתה לא יודע את התשובה. והתשובה שאני נותן וחשוב לי שהיא תעבור: אין מענה 24/7 כפי שמתחייב, כפי שמפורסם בכל המקומות.

זה עד שעה 16:00 בלבד. בחלק מהמקומות זה עובר למישהו שהוא אח כללי. כל הרעיון היה להקל על נפגעות של תקיפה מינית בזמן הקורונה, ומרוב שרצינו להקל ולתת שירות, אנחנו מעכבים. העסק הזה הוא תקול,

אתה יכול לשים את האצבע? אתה אומר שאין מענה 24 שעות, וגם כשמעבירים את השיחה זה לא לאיש המוסמך? אני אומר כך: הפרסומים של משרד הבריאות הם שיש אפשרות למענה טלפוני לנדרש למענה הזה, 24/7. כשאתה מתקשר למספר הזה שמופיע, שמפורסם באתר, ובדקנו את זה כמה פעמים, והוא מפורסם על ידי משרד הבריאות, הופץ לארגוני המגזר השלישי ודרכם לנפגעים ולנפגעות, יש שם הודעה מוקלטת, בחלק מהמקומות. הוא לא פעיל כל שעות היממה. בחלק מהמקרים זה עובר לאח כללי ונמסר,

שגם דרכו אי-אפשר לתאם. זה לא במאה אחוז מהמקרים, אבל מספיק מקרים קשים, ומדובר פה על מקרים קשים כשמתקשרים. לא הייתי פונה בשאילתה אם זה לא, אני, רק שנייה,

אני פה אומר לאדוני היושב-ראש, זאת הסיבה שלא המתנתי כי חשוב יותר ממה שאני שואל זה שיהיה טיפול, ואשמח מאוד אם העניין הזה יעבור, תיעשה בדיקה. אם צריך לסדר, שיסדרו מה שיסדרו, כי בסוף מה שחשוב הוא שיינתן טיפול לעניין.

אז אתה תשלח לי,

מתוקף זה שעמדתי פה, אעשה follow up מול שר הבריאות, שמתייחסים לדבר הזה ברצינות. שאלה נוספת, לחבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אחרי האונס הקבוצתי באילת נודע לי שאין חדר אקוטי בבית החולים יוספטל באילת, וקורבנות אונס צריכים לנסוע עד סורוקה בבאר שבע. ואז כשביררתי עוד, מסתבר שדווקא באילת, בגלל נושא התיירות והתיירים והמלונות, היו לא מעט מקרים, והיה בעבר חדר אקוטי, אבל נסגר. אם שאלת, אדוני השר, מה הסיבה, הסיבה היא כסף. ולמה אני מתרעם כל כך על התשובה הקודמת שלך? כי מסתבר שיש כסף, ואפילו נותנים אותו לאנשים שפועלים שלא כחוק. אבל בדברים חברתיים, ואני יודע שהנושא החברתי קרוב לליבך,

חדר אקוטי עולה פחות ממיליון שקל. כמה עולים המאחזים האלה? כמה עולות התשתיות האלה בשטחים? עכשיו ברור שיש קשר בין הדברים. תגיד לי: זה לא קשור, מאותו כיס זה יוצא. עכשיו אנשים באבטלה בקורונה, אין להם כסף לשלם חשבון חשמל, מישהו נותן להם חשמל חינם? אז הם מבקשים חשמל חינם. לי יש חשמל חינם? אתה מקבל חשמל חינם? למה אני כועס? כי זה אותו כסף, כי לדברים אקוטיים,

כמו חדר אקוטי, אין כסף, אבל לחשמל חינם, יש כסף. אבל אין להם חשמל

אבל חבר הכנסת הורוביץ,

אני מבקש,

וכדי שהיושב-ראש,

אבל חבר הכנסת הורוביץ, זה לא להאמין. אין להם חשמל.

אז אני אגיד, לא, לא,

ואני בטוח שבעניין זה גם תסכים איתי: חדר אקוטי זה טיפול רפואי, גם משפטי, יש לו גם חשיבות מבחינה משפטית אחר כך,

שצריך להיות בכל בית חולים. כי תחשבו על קורבן אונס שעבר או עברה מקרה קשה ביותר. היא מגיעה בלילה לאיזה מיון, לא יודעים, לא מבינים, הרופא בבית, הכול כזה מין ברדק. אומרים לה: תיסעי לבית חולים אחר,

הולכת הביתה והעסק נגמר. זה צריך להיות בכל בית חולים, אדוני השר. חבר הכנסת הורוביץ, רק ברשותך, אני רוצה רק להבהיר. אולי משהו לא מובן. הנושא של חיבורי החשמל במאחזים הוא לא שאלה של מי ישלם את החשמל. השאלה היא אם תהיה אספקת חשמל. אין ספק שהתושבים ישלמו את צריכת החשמל כמו כולם.

אף אחד מהם לא מבקש משהו אחר. הם רק מבקשים שתהיה להם אפשרות לשלם,

אני אשמח לנסוע איתך לסיור ולהסתכל על חשבונות החשמל והמים למקומות האלה. אין לאף אחד, בשמחה רבה. אין אף אחד שאני מכיר שחושב שהוא צריך לקבל חשמל בחינם, אבל כולם חושבים שמגיע להם חיבור חשמל. הם חושבים. אף אחד לא חושב.

למה לא, המדינה משלמת. משרד הביטחון נותן, כי יש עליהם לחץ פוליטי, אבל אתה לא בצד הפוליטי שלהם. אתה לא צריך לענות להם.

אני אומר לך שוב, אני רק אומר בצד העובדתי. השאלה שעולה היא לא מי ישלם את החשמל. השאלה היא אם יהיה חיבור.

כולם צריכים לשלם. על זה אין ויכוח.

אתה מציג את הבעיה הזאת של חדרים אקוטיים, שאני נדרשתי אליה לפני שנתיים ושנה וחצי עם העמותות שעוסקות בתקיפה מינית, גם מסל"ן וגם עמותה נוספת, אני חושב אחת משמונה, אני לא בטוח בשם שלה, ויחד איתן פעלנו כבר בוועדת הכספים, כשהייתי חבר ועדה לפני שנה, ללחוץ למימון למרכז האקוטי באילת. המימון הזה הגיע. היישום של ההקמה הוא לא מלא, ואנחנו רוצים הקמה איכותית. ואני אגיד לך מה הסכנה. אני רמזתי לזה קודם שבבאר שבע ישנו אחד המרכזים הטובים ביותר, והוא גם לא היה קיים לפני שבע שנים. נפגעת תקיפה מינית בבאר שבע לפני עשור הוסעה לתל אביב. ואתה צודק שאם אין חדר אקוטי אז אין גם ראיות ואי-אפשר להמשיך בהליך המשפטי, וגם לא מטפלים בכבוד וברגישות ובצורה כוללנית גם בהיבט הרגשי והנפשי של האירוע.

כאמור, המרכזים האקוטיים. הקימה בבאר שבע את המרכז הזה ד"ר איריס שהם, יחד עם ליזט, מנכ"לית מסל"ן, והמרכז הזה פועל, ופועל בהצלחה, וגם שם היו בעיות מימון כי כל כמה שנים זה תקציב תוספתי והוא מוטל בספק. באילת לא היה מרכז אקוטי. נאבקנו בוועדת הכספים שהוא ימומן והכסף הגיע, אבל אני לא יודע שהיישום של ההקמה שלו איכותי. ומה הסכנה? שאתה תיתן שירות בתחום הזה, כאילו תירגע, יש מרכז אקוטי, אבל אין לך את טובי הרופאים וכו'. ולפעמים אתה אומר, אני רוצה שהיא תטופל על ידי טובי האנשים באותו רגע, והיא תקבל מונית, ובשעה ורבע ותהיה בסורוקה. אם צריך ואם אפשר, עדיף שבאילת יהיה מרכז מעולה. אז רק תדייק את העובדות, המרכז הזה מומן והוא בהקמה, ואני עדיין לא יודע שהוא מופעל באיכויות גבוהות. על זה אני לא יכול להשיב לך מעל הדוכן, אבל זה נושא שעסקתי בו. ואתה צודק שזה בנפשנו, וזה בכלל לא קשור להיבטים פוליטיים. כולנו צריכים לטפל בזה.

תודה רבה, אדוני השר, על כל התשובות הענייניות והמפורטות. אני מזמין את שר המשפטים אבי ניסנקורן להשיב על שאילתה דחופה מס' 64, של חברת הכנסת מאי גולן, בנושא בקשה לקבלת עמדת משרד המשפטים בנוגע לרכישת קרקע בראש העין על ידי עתודת אפק,

כבוד שר המשפטים, עתודת אפק רכשה קרקע בראש העין מרשות מקרקעי ישראל, על ידי הגברת הפרקליטה ליאת בן-ארי ובן זוגה. במכרז היו תנאים לשימוש בקרקע ובנכס, שככל הנראה הופרו. רצוני לשאול: מהי עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא?

בדיקה בנוגע לטענות הקשורות לנכס שאליו נוגעת השאילתה, בראש העין, נערכת בימים האלה בנציבות תלונות הביקורת על הפרקליטות. במסגרת זו יתבררו העובדות, ואני סמוך ובטוח שהנשיא וכבוד השופט רוזן יקבל החלטה לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי. אני, כמו כולם, מצפה ומחכה לסיום הבדיקה. מבלי לגרוע מן החובה הברורה מאליה המוטלת על כל אזרח, ובוודאי על משרת ציבור, לפעול בהתאם לדין, ברצוני להתייחס לנושאים נוספים. בתקופה האחרונה גוברים הניסיונות החוזרים ונשנים להכפיש את עו"ד בן-ארי בפרסומים שונים

הקמפיין האישי המכוון נגד עו"ד בן-ארי נובע מהעובדה שהיא ממלאה את תפקידה המקצועי, והדברים הובילו, בין היתר, עד כדי הגברת האבטחה סביבה כתוצאה מאיומים מפורשים. המצב המחפיר הזה שבר שיאים כאשר האיומים הגיעו לאחרונה גם לבנה של בן-ארי. המקרה החמור הזה הוביל להגשת כתב אישום, ולבקשה למתן צו הטרדה מאיימת מטעם היועץ המשפטי לממשלה. העובדה שפרקליטה נאלצת להסתובב עם אבטחה, כאשר כלפי בני משפחתה מושמעים איומים ונעשים ניסיונות למרר את חייה רק בשל מילוי משימה לשמירת חוק שהוטלה עליה במסגרת עבודתה, היא בלתי נסבלת. כמי שעומד בראש משרד המשפטים, אני מצפה מכל עובדי המשרד לשמש דוגמה ומופת בהתנהלותם המקצועית והאזרחית. לצד זאת, אמשיך לעבוד כחומה בצורה נגד התקפות שלוחות רסן כלפי עובדי ציבור מסורים שכל חטאם הוא אכיפת החוק. אני רוצה לציין שאני קראתי היום בבוקר גם את ההתייחסות של חברי להצעה של סמוטריץ'. אז אני רוצה להגיד. זאת לא הצעה של סמוטריץ', זאת הצעה שלמיטב ידיעתי הוגשה על ידי כמה חברי הכנסת, גם חבר הכנסת קרעי, גם חברת הכנסת מארק.

אז אני רוצה להגיד שההצעה הזאת, כשיש לך קואליציה עם כחול לבן, זה שבירת כללים, זה שבירת כלים. ככה אני רואה את זה, ככה רואה את זה כחול לבן, ככה רואה את זה גם בני גנץ. אתם בסופו של דבר צריכים להחליט: אתם בשותפות או אתם במאבק מתמשך? רק לפני תקופה, לא לפני הרבה זמן, אתה דיברת על זה שהמערכת והקואליציה צריכה להתנהל בצורה נאותה ובצורה נכונה. לא מייצרים קרע, לדעתי, בקואליציה כזאת. הנושא של שמירה על שלטון החוק, הנושא של האפשרות ללכת לעבוד בעצמאות, הנושא של בירור נושאים בבית המשפט אלה דברים שהם בליבת האמונה של כחול לבן. ההסתה הפרועה, לדעתי, היא בלתי נתפסת. אבל יותר מזה, בלתי נתפס שאתה, כאחד מהמובילים של הליכוד, ובתפקיד הבכיר שלך, מתבטא ככה בלי תיאום עם כחול לבן, בלי הסכמה עם כחול לבן. אני חושב שזה שבירת כללים, שבירת כלים. אנחנו עברנו את זה לפני ההארכה. חשבנו שתקופת ההארכה תהיה תקופה יותר רגועה, וזה גם מונח לפתחך לדאוג לזה. אנחנו לא נוותר בנושא הזה. אני רוצה להגיד שאם יש טענות, ואני ראיתי את הטענות בימים האחרונים, בנושאים שונים, דרך אגב, בשני נושאים שונים לגמרי. אני לא איכנס לזה מעל הדוכן. אני חושב שאלה נושאים מאוד מאוד כבדים.

יידון בתיקים משפטיים שיתנהלו בבית המשפט המחוזי בתקופה הקרובה. הנושא השני הוא נושא אחר, באמת כואב מאוד, שצריכים להתייחס אליו. אבל יש הבדל אדיר בין התייחסות עניינית, בין התייחסות בבתי משפט, לבין ניסיון של מסע דה-לגיטימציה פרוע נגד מערכת המשפט,

במירכאות, זה שהיא פועלת לשמירת החוק, כל חטאה שהיא מצליחה לעבוד בעצמאות. ואני יודע שיש פערים בהשקפת העולם ביניכם לבינינו, פערים חריפים מאוד, אבל צריך לכבד את הפערים האלה ולדעת שלא שוברים את הכלים.

אני אומר לך, יריב: באופן ספציפי, לפתחך. אני חושב שאנחנו בתקופה הזאת צריכים להחליט,

שזה הליבה, מתעסקים עם המצב הכלכלי-החברתי, זה הליבה, או מתעסקים עם דה-לגיטימציה למערכת המשפט,

ומתעסקים בריבים פנימיים. אני חושב שזה בלתי נתפס, בלתי נתפס, והדבר הזה צריך להיפסק מיידית.

אדוני השר, קודם כול, יש שאלה נוספת לשואל. מאחר שאמרת ופנית אליי, אני גם אענה לך בצורה חדה וברורה. קודם כול, בכל הכבוד, שותפות היא משני הצדדים, וכאשר עולה נושא שכואב וחשוב לציבורים עצומים, ואני חושב שזה צריך להטריד כל אזרח במדינת ישראל, של דברים שמוגדרים על ידי מח"ש עצמה, ראשת מח"ש עצמה, כחשדות לעבירות פליליות חמורות, חובתנו לעמוד על כך שהדברים ייבדקו כפי שצריך לעומק.

אדוני, לא הפרעתי לך. שהדברים ייבדקו כפי שצריך ולעומק. עמדתנו היא חדה וברורה: שחייבים לבדוק את העניין הזה.

שותפות פירושה לא שאנחנו עושים את כל מה שאתם רוצים, אלא שלפעמים אתם גם מקשיבים לציבור ומקשיבים גם למה שאנחנו מייצגים ונענים גם לבקשות ולדברים שחשובים לנו.

אני רוצה לומר לך שזה בטח נכון כאשר מדובר בהקמת ועדה לבדיקה או ועדת חקירה. הרי בעניין הזה לא אמורות להיות מחלוקות. הרי כולם אמורים להיות מעוניינים שהדברים יתבררו. ומאחר שהדברים האלה אינם מתבררים והטענה שהם יתבררו בבית משפט איננה נכונה, משום שבית משפט איננו מברר את הסוגיות שהועברו לבדיקה במח"ש,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אל תפריעי לי. בית המשפט איננו המקום שבו מבררים בתיק כזה או אחר את הטענות שיש ביחס להתנהלות של גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק באופן שבו הם משתמשים בסמכויותיהם ועושים את הדברים, לפחות על פי טענות שישנן, באופן שהוא לא רק מהווה חריגה מסמכות אלא מהווה ניצול לרעה של הסמכות ונעשה בניגוד לדין. ואני אומר לך, אדוני שר המשפטים, שאם זה קורה כך בתיקו של אדם אחד, זה לא נעצר שם. מי יודע אם לא יושבים היום בבתי סוהר במדינת ישראל אנשים רק על שום כך שזכויותיהם נרמסו והם נאלצו להודות בדברים שלא עשו, או חמור מכך, עדים שנאלצו להעיד דברים שאינם אמת, כתוצאה מהחשש שלהם של מה שיקרה להם.

כשר משפטים, חבר הכנסת סעדי, אני לא צריך עזרה. לא צריך עזרה. לא צריך מכם עזרה, לא צריך ממך עזרה. תודה רבה.

חברת הכנסת תומא סלימאן, לא צריך ממך עזרה. שלוש שנים, כנגדנו, על מה שקרה באום אל-חיראן.

אני אומר לך, אדוני השר, כמי שיושב בממשלה שאני באופן אישי עמלתי לא מעט כדי שהיא תקום, חובתך, וזה הבסיס האמיתי שעליו הוקמה הממשלה, חובתך לברר את הדברים האלה, חובתך להבטיח שהדברים האלה ייחקרו וייבדקו, חובתך להיות הראשון שדורש את הבדיקה הזאת, לא זה שחוסם אותה, חובתך לשדר למערכת שאתה עומד בראשה שאתה תגבה את עצמאותה, וכולנו מגבים אותה בעניין הזה.

תגבה את חופש הפעולה שלה, אבל אתה לא תגבה ואתה תהיה ראשון הדורשים לברר ולבדוק ולהרחיק ממנה את מי שהשתמשו בסמכותם לרעה. ואתה, אדוני, לא עושה את תפקידך בעניין הזה. אז אני רוצה להגיד לך שאתם מקריבים את מערכת שלטון החוק בגלל נושא של תיקים שהולכים להתברר כרגע בבית המשפט. זה לא שלטון החוק, זה ההפך משלטון החוק. אני לא הפרעתי לך גם כן. ניצול לרעה. זה ההפך משלטון החוק.

אתם מנסים לשעבד את שלטון החוק ואת עצמאות המערכת בגלל תיקי נתניהו.

פשוט לא נכון. זה מה שקורה

השימוש הציני והמכוער במקרה המוות הטרגי באמת שקרה לפני כמה שנים, השימוש הציני והמכוער הזה שנעשה אתמול ושלשום, זה שימוש ציני ומכוער במקרה המוות שקרה.

אנחנו נאבקים על הנושא הזה שנים ארוכות. אתה יכול לחכות שנים ארוכות. אני מזמין אותך לראות את נאום הבכורה שלי בכנסת לפני יותר מ-11 וחצי שנים. יכול להיות, יכול להיות. בדיוק על הנושאים האלה. יכול להיות, אבל עם כל הכבוד, ולכן, תמלא את תפקידך.

תמלא את תפקידך. אתה לא ממלא את תפקידך. אל תטיף לנו מוסר. אתה לא ממלא את תפקידך.

עם כל הכבוד. יש מדינה שלמה שמרגישה, אתם עושים פה, לוקחים גם את כנסת ישראל למסע הרפתקאות מכוער נגד הדמוקרטיה,

ונגד שלטון החוק. ואמרתי לפני זה: שימוש מכוער במקרה מוות מלפני כמה שנים.

מקשרים מקרה מוות אומלל לתיקי נתניהו.

פשוט שימוש מכוער. לקחת אוכלוסייה שלמה.

לא יכול להיות שציבור שלם ימשיך להרגיש שאתה לא מייצג אותו. ציבור שלם מקבל הסתה מתמדת. חברת הכנסת מאי גולן, אני מזמין אותך למיקרופון לשאלה נוספת, שם תוכלי לומר את אשר על ליבך.

הבסיס להקמת הממשלה זה שיש פה, לא סתם התעקשנו על תיק המשפטים. יכולנו לתת אותו לכם. התעקשנו בשביל לשמור על שלטון החוק, בשביל שהדרך שלנו תהיה. זה לא שלטון החוק. לגונן על עבירות פליליות זה ההפך משלטון החוק. ולא להתעסק כל היום, כל היום עם ניסיונות להסית, להתעסק כל היום עם ניסיונות לפגוע בשלטון החוק, חברת הכנסת מאי גולן, אנא, לגשת למיקרופון.

תיקי נתניהו יתבררו בבית המשפט, לא בפרלמנט.

חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה, שאלה נוספת.

לא שכל פעם שדודי קם לדבר הוא ידבר רק על בתי המשפט, לא שדודי ימנע את הקיום של ועדת שרים לחקיקה בגלל נושאים משפטיים של חקיקות שקשורות בצורה כזאת או אחרת לתיקי נתניהו. לא בשביל זה קמה ועדת שרים לחקיקה. היא כבר לא מתכנסת שלושה שבועות בגלל נושאים שאין בהם שום עניין. ואני אומר לך,

גם של ועדת השרים לחקיקה, אולי בגלל שיושב-ראש, זילות של הכנסת, זילות של ההתנהגות. אני רוצה לענות לו.

אני אאפשר לך, אבל אחרי השאלה הנוספת של חברת הכנסת מאי גולן. אני רוצה לענות לו רק על זה.

אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אם תרשה לי רגע, ואני מסיים. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. ביום חמישי דודי אמסלם אומר: אני רוצה מעט חוקים שיעלו ביום ראשון, חוקי קורונה. ואנחנו הצענו שני חוקים. שני חוקים. חוק אחד זה איזון תשלומים, בקשה של משרד הבריאות ומשרד האוצר. איזון תשלומים בין קופות החולים לבתי החולים, בקשה של משרד האוצר ומשרד הבריאות, ובחוק השני, רחמנא ליצלן, בקשה של השרה לשוויון חברתי ובקשה של שר הכלכלה. ומה החוק? שתהיה רשימה של קשישים, שלא יעשקו אותם בעושק קשישים עם הפרסומים האלה. זאת הייתה ההצעה, ובלי דרישה תקציבית. אנחנו סופגים את זה במשרדים האלה. אלה היו שתי הדרישות. מה התשובה שקיבלנו במוצאי שבת מדודי אמסלם? הוא לא מוכן לתת לעושק קשישים לעלות. אז שני החוקים לא עלו. ואני ביקשתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובגלל זה החוק של עושק קשישים לא עלה ביום ראשון, הצעת חוק ממשלתית. אני אאפשר, כמובן, לשר אמסלם להתייחס. ביזיון. בגלל זה, ביזיון.

חברת הכנסת גולן, חברת הכנסת השכל, רק רגע. אני רוצה להגיד לך עוד משהו.

יש את נושא ההתעללות בפעוטות, שאופיר כץ העלה,

ומסית כל היום נגדי, למרות שאני הולך איתו. ובחוק הזה אני עשיתי הצעת חוק ממשלתית, ובניגוד לעמדת משרד המשפטים אמרתי שתהיה הוראת שעה של מאסר מינימום. אני לא יכול למנוע את האפשרות של שופט להמיר לעבודות שירות, כי זה קיים בכל חוקי ישראל, אתה מכיר את זה. גם החוק הזה מחכה לעלות ביום ראשון. וגם זה לא עלה. גם החקיקה הפרטית שלנו לא עלתה. בבקשה, השר, וגם החקיקה הפרטית. גם את החקיקה הפרטית שלנו עצרת בצד. חברת הכנסת גולן,

חברת הכנסת גולן.

מסיבות פוליטיות.

חקיקות שהן חברתיות עוברות. חברת הכנסת גולן, ברשותך, לפנים משורת הדין, אני רוצה לאפשר לשר אמסלם להתייחס למה שנאמר לגביו, ואז נאפשר לך את השאלה הנוספת.

אתה יכול

אבל אתה רואה את תפקידך, כולל בתוך המפלגה שלך, אתה נושא כליו של מנדלבליט. אתה אל תיתן לי ציונים על המפלגה שלי. אני אומר לך. עכשיו, זאת האמת, ואני אשיב לך בדיוק עוד מעט על השיבושים שקורים שם, שאתה מגן עליהם. דרך אגב, אתה שר המשפטים. אני רוצה רק להזכיר לך שאהוד אולמרט כראש הממשלה, על שיבוש חקירה קיבל שבע שנים. שם, בכל רבע שעה קורה שיבוש, שעוד מעט אני אספר לך בעדויות. אבל אתה, מה אכפת לך? התפקיד שלך זה שהם ימשיכו לחקור את תיקי ראש הממשלה, ובשקט.

דרך אגב, זה גם התפקיד שלהם, ככה הם רואים את זה. שי ניצן הרי אמר את זה. זה היה מייל של שי ניצן. לכן אתה מתחבא. אתה אמור להביא את ההגנה מפה, והם אמורים להמשיך את החפירות משם. זו חלוקת העבודה. עכשיו לגבי מה שאמרת על ועדת שרים.

אתה שיקרת לי, אתה. הרי בחוק ההסדרה אתה באת לפה 15 דקות לפני ההצבעה,

אמרת לי: אנחנו מצביעים בעד החוק. אמרתי לך: אבל זה לא עבר בוועדת שרים.

ככה החלטנו. אמרתי לך: אבל סיכמת איתי. לא דיברת איתי מילה וחצי מילה, בגלל שאתה שיקרת. אתה והמפלגה שלך. הבוס שלך בא לטלוויזיה ומה אמר? אני שומע, לא להפריע לי. אל תפריע. חבר הכנסת סעדי, אני מתפלא עליך. מתפלא עליך.

אני שומע את בני גנץ בא לטלוויזיה, לפעמים יש התלהטות רוחות מקומית. מתפלא עליכם, אתם צריכים לא להפריע לרגע.

לא להפריע לי, שנייה. אני שומע את בני גנץ בטלוויזיה. מה הוא אומר על הדבר הזה? הוא בא לטלוויזיה ואומר: אנחנו הבטחנו בבחירות, לפני שלושה חודשים, עכשיו אנחנו מקיימים. זאת אומרת, יש פה תכנון, ויש פה ביצוע שלך, ויש רמאות מולי. זה פן אחד. אמרתי לך: עד שלא נסדיר את הסוגיה הזאת, בגלל שאתם בכל שבוע תרמו אותנו. מי תוקע, הרי אתם אנשים לא אמינים. אמרתי כרגע, עד שזה לא יוסדר אצל ראש הממשלה בישיבה,

גנץ וראש הממשלה,

לך תעשה סדר. לך תעשה סדר.

אתה בכלל, בכל ועדת שרים שאני דן איתך, אתה מחליט שמשרד המשפטים זה שלך. הבאת אותו כנראה מההסתדרות איתך. אסור לאף אחד פה לחוקק חוק שנוגע למשרד המשפטים,

כשהייתי בהסתדרות דיברת איתי אחרת. עכשיו יש לך בעיה עם ההסתדרות? הרי דיברת איתי אחרת כשהייתי בהסתדרות. לא, אמרתי הבאת את זה כאילו זה רכוש פרטי שלך. אל תהפוך את זה עכשיו, אתה מתייחס לזה כאילו זה רכוש פרטי שלך.

יש פה 120 חברי כנסת שרוצים להסדיר דברים של אזרחי מדינת ישראל מול משרד המשפטים. אתה מתנגד לכל דבר. ממש לא.

כל דבר, מה פתאום, אתה מפתח עצבנות.

למה, זה עסק פרטי שלך? זה לא עסק פרטי שלי,

אז הגישו את ההצעה, רק שנייה, אני הגשתי הצעת חוק בנושא של זכות הערעור הבלתי-מוקנית של המדינה. קורה בכל מדינות העולם.

בכל מדינות העולם, אני אראה לך. לא נכון. דרך אגב, זה מחזיר זכויות לאזרחי מדינת ישראל.

הם רוצים שרירים, כוח, הפעלה.

אם אפשר לרמוס את התושבים, למה לא? אתה מתנגד.

גדעון סער הגיש את החוק של פירות העץ המורעל, שקורה בהרבה מדינות בעולם. מי מתנגד?

מנדלבליט אמר לך. השר אמסלם, תודה רבה.

אתה תוכל להגיב, אני רק אתן לחברת הכנסת גולן לשאול.

מאה אחוז, בבקשה. מילה אחת לפני זה.

אני רוצה להגיד לך,

אני רוצה להגיד לך משהו. יש דברים שאמרת, אני אתייחס אליהם, אבל יש דבר אחד שלא ייעשה. יש דבר אחד שלא ייעשה. אני רוצה להגיד לך משהו: עם כל הכבוד, אתה כבר כמה שבועות מדבר ככה. אתה לא סוטה פה ממה שאמרת, לא, ממך לא. גם עליי. אבל אני רוצה להגיד לך, דבר שאני לא עשיתי. אני רוצה להגיד לך: עם כל הכבוד, אני לא מתבייש במה שאני אומר בקבינט הביטחוני, ובדעותיי, ובהסברים שלי שם בכל דבר. אבל ממה שאני יודע, הקבינט הוא חסוי.

אני לא יודע מה ראית בעיתון. אני יודע מהעיתון. תן לי עוד פעם להגיד משהו. אני יודע שהקבינט הוא חסוי, אז אני לא אתייחס למה שהיה בקבינט. ואני חושב שאתה צריך לעשות עם עצמך איזשהו חשבון נפש, או שצריך להחליט, קבינט חסוי או לא חסוי? אני אשמח לדבר. יש דברים שאני אשמח לדבר עליהם. בקבינט.

אז ראיתי את זה דרך העיתון. אז לכן אני בא ואומר. מה אתה רוצה, שאני לא אתייחס למה שכתוב בעיתון? אז אני חושב, עוד פעם, שיש דברים שצריך, גם היום, גם כשמתווכחים צריכים לדעת על מה כן לדבר ועל מה לא לדבר, אלא אם כן מחליטים שאפשר לדבר על הכול. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רק שכחת להזכיר ששבועיים לפני ההמרה אתם הלכתם בדיוק על אותה ועדה נגד השופטים,

זה אותו דבר, לא אותו דבר. תוך הפרה של הסכמות, תוך הפרה של הבנות.

תוך שאתם הלכתם חד-צדדית נגדנו.

ובדיוק באותה צורה, אתם התנהגתם יותר גרוע, רק שכחתם להזכיר את זה. דיון בוועדה? רק שכחתם להזכיר שגם היום יו"ר הכנסת בא ואומר: אני הולך, בלי לתאם ובלי לסכם.

תודה רבה. ככה לא מתנהלת קואליציה. תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן, שאלה נוספת.

חברת הכנסת מארק, תודה. חברת הכנסת אוסנת מארק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

זה הכי דמוקרטי,

בשביל זה יש בתי משפט. חבר הכנסת קלנר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. חברת הכנסת מארק, מספיק. חברת הכנסת מאי גולן, בבקשה. שומעים אותי? בבקשה. שומעים אותך.

רוצה עזרה?

הכנסת אבידר, הינה, קראתי בשמך.

חברת הכנסת

אדוני יושב-ראש הכנסת, אני לא אגיב על הדברים שהוא אמר,

את תאמרי מה שאת רוצה.

רק ממש במשפט,

אדוני שר המשפטים, על מה שאמרת, שאנחנו מתנהלים בגלל תיקי ראש הממשלה. אמר לך יושב-ראש הכנסת לראות את נאום הבכורה שלו לפני 11 וחצי שנים. אני יכולה להראות לך את המאבק שלי, מעל עשור וחצי שנים, אל מול מה שקורה במערכת המשפט, מה שקורה כאן זה שאתם חושבים שאתם יכולים לגזול את המדינה הזאת ככה, מתחת לאצבעות שלנו, ואנחנו נשב בשקט. אז זה לא יקרה, בוודאי.

אני לא הפרעתי לך, אתם בראשות הממשלה כבר 11 שנים. כי בית המשפט לא יכול לקחת לעצמו סמכות לא לו, לפסול חוקים ולהמשיך בעצם בפועל, תרתי משמע, לנהל את המדינה הזאת, ואנחנו נהיה בובות על חוטים. נבחרנו כדי לייצג מדיניות, וכך אנחנו נעשה. בקשר לשאלה השנייה שלי.

נגמרו השאלות, בקשר לשאלה השנייה שלי. לא, יש לי שאלה שנייה. אדוני שר המשפטים, אין.

כנושא במשרה שהיא חוד החנית, אין גבולות? אין גבולות?

יש, יש גבולות, הכול מותר. פשוט אנחנו לא חיים תחת הגבולות שלכם יותר.

מה לעשות,

חברת הכנסת מארק,

בבקשה. ישראל השנייה התעוררה. ולנו מותר גם להציב גבולות משלנו.

אדוני שר המשפטים, כנושא במשרה שהיא חוד החנית בשמירה על שלטון החוק, אף אדם אינו מעל החוק, ודין אחד לכולם, גם לעובדת בכירה מאוד ברשות המדינה,

הפרקליטה ליאת בן-ארי, אשר כפופה לחוק ולתקנות שירות המדינה, וממשיכה בעבודתה כאילו כלום לא קרה. דיברת קודם, אדוני השר, על ההתקפות, שהיא ובנה אומרים,

אז כידוע לאדוני יש סמכות מכוח תקנות שירות המדינה להשעות את הגב' בן-ארי מעבודתה ולזמנה לשימוע, וזאת לאחר שברור לכולם כי ביצעה עבירות פליליות,

בתוך הפיקוח, מ-26 בפברואר 2020, את גם השופטת וגם המרשיעה.

שבו נקבע, ואתם רוצים להעביר דברים שהכנסת תכריע.

שבו נקבע מפורשות כי הגברת בנתה ללא היתר, משהו שלא היה עובר עם שום עובד מדינה אחר.

חוסר המעש של לשכתך בעניין מוציא מסר חד לציבור בישראל כי עבריינים יכולים להמשיך לשרת בשירות המדינה וכי כל אזרחי ישראל יכולים להמשיך לבנות, ולפצל דירות ללא היתר.

תודה רבה, חברת הכנסת גולן. אני מסיימת.

אני מסיימת את השאלה. כי אם לליאת בן-ארי, זה לא משפט. זה

אין בעיה.

לליאת בן-ארי מותר, אז לכולם מותר.

חבר הכנסת גינזבורג. אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. חוצפן.

חבר הכנסת גינזבורג, זה לא עוזר.

אתה לא תוריד אותי. אתה לא תוריד אותי. חברת הכנסת גולן. חברת הכנסת גולן, משפט קצרצר לסיום.

השאלה: מהי תשובתך בעניין, והאם אתה מתכוון לעשות שימוש בסמכותך ולהשעותה מעבודתה ולזמנה לשימוע,

עכשיו,

מורה ומחנך, מושמץ, מושמץ. יעקוב אבו אלקיעאן, קראו לו דאעש, קראו לו מחבל, למרות שכולם ידעו מהרגע הראשון, מהרגע הראשון ידעו שהוא נורה ונהרג בדם קר. ולכן, אני שואל אותך, למען ההגינות, אדוני השר, אני לא שמעתי אותך ביומיים האחרונים מורה על פתיחת חקירה מחדש. שי ניצן ורוני אלשיך תיאמו עמדות, תיאמו עמדות כדי לקבור את הפרשה הזאת, הם אחראים לרצח יעקוב אבו אלקיעאן. אני רוצה לשמוע מה עמדתך, אדוני השר. אני חושב שלמען ההגינות אתה אמור להכריז על פתיחת חקירה. האנשים האלה גרמו סבל נורא למשפחת אבו אלקיעאן ולמת יעקוב אבו אלקיעאן. אני אשמח לשמוע את תשובתך, אדוני, ואני מתכוון בשעה הקרובה להגיש בקשה לוועדת חקירה פרלמנטרית, שתעלה כבר בשבוע הבא. תודה, אדוני היושב-ראש.

שאלה נוספת,

לחבר הכנסת שלמה קרעי, ואחר כך השר ישיב על כל השאלות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי, נא לשמור, חברת הכנסת אוסנת מארק. חברת הכנסת מארק, אני אומר לך, אני כבר קראתי אותך לסדר פעמיים. אל תאלצי אותי להוציא אותך. מספיק. חבר הכנסת טיבי, שומעים אותך מצוין גם בישיבה.

חבר הכנסת איימן עודה, נא לשבת. תודה רבה. חבר הכנסת פורר, אתה יכול לשבת. יש מספיק מקום לכולם. תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, אתה יכול לשבת. הכול בסדר. חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני שר האוצר, אומרים בכירי מח"ש, חבר הכנסת טיבי, אני מבקש לשבת. בחייך, נו. בבקשה, חבר הכנסת קרעי. אומרים בכירי מח"ש בתצהירים לבית המשפט שאלשיך דרס את מח"ש כדי לא לעזור לנתניהו. עמית סגל,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

בבקשה. חבר הכנסת טיבי, אתה מפריע. די, מספיק. מספיק. בבקשה. חבר הכנסת טיבי, מספיק כבר. מספיק, מספיק. בבקשה. מכובדי שר המשפטים, אומרים בכירי מח"ש שאלשיך דרס את מח"ש כדי לא לעזור לנתניהו. מפרסם עמית סגל תמלילים שחור על גבי לבן, תמלילים שהיו צריכים לזעזע אותך, אדוני שר המשפטים. היית צריך לעלות לכאן,

ולקרוע קריעה, איך יכול להיות. פרקליט המדינה אומר: אני מסתיר, תסתירו את הצדק, בלי להתבלבל. זה לא בלחישה באוזן, זה כתוב שחור על גבי לבן,

מסתירים את הכול. מסתירים את הצדק,

כדי להחליף כאן שלטון, בקלפי. הבוקר קיבלתי גם תשובה, אדוני שר המשפטים, קיבלתי הבוקר תשובה מהשר לביטחון פנים לגבי היועץ המשפטי שלך, שהפך את עצמו גם לפרקליט המדינה, המשטרה לא קיבלה פנייה מהפרקליטות לגבי סגירת התיק שלו. כלומר יש לך יועץ משפטי שתיקו לא סגור מחוסר אשמה. תשובה רשמית של לשכת השר לביטחון פנים.

יועץ משפטי לממשלה, מפכ"ל משטרה, כנופיית שלטון החוק של ממש, מי יבדוק את העניינים האלה? למה אתה מתנגד לוועדת חקירה פרלמנטרית? מה יש לכם להסתיר, אדוני שר המשפטים? תודה. רבותיי, אני מבקש לשמור על השקט ולאפשר לשר להשיב. אני מבקש, חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת פינדרוס, תודה רבה. אני מבקש לאפשר לשר להשיב. בבקשה, אדוני השר. למקרה הטרגי שאתה ציינת אני אתן התייחסות מסודרת בהמשך היום, ואז נוכל להמשיך לדון בנושא הזה. אני אתן התייחסות מסודרת שלי. המסלול עוד לא גובש.

בהמשך היום. בנושא שהעלית, חבר הכנסת קרעי, אני רוצה להגיד בצורה ברורה: קודם כול, העובדות שאתה מתאר, הפרקליטות נתנה את התשובה העובדתית שלה.

לחזור על התשובה העובדתית של הפרקליטות, היא פורסמה. אבל מעבר לזה, הנושא של תיקי נתניהו מתברר בבית המשפט המחוזי, שם המקום לברר את זה. אני לא מתכוון להתייחס לתיקים האלה, אני לא מתכוון, אדוני שר המשפטים. אל תפריעו לו, בבקשה. תנו לשר להשיב. חברת הכנסת מארק, די כבר. אחרי שהיא תגמור לפרק את לשכת עורכי הדין היא תמשיך הלאה. בבקשה, אדוני השר. אל תפריעו לו. מספיק כבר.

חברת הכנסת שטרית, אתם לא נותנים לו לענות.

דווקא בגלל שאני עונה עניינית ואומר בפנים,

המראה מול הפנים, זה אולי קשה קצת לראות. לא, לך קשה לראות את המראה. לי שום דבר לא

חברת הכנסת מארק, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא לצאת, בבקשה. איזה אידיליה פה. איזה כיף. איזה כיף, איזה אידיליה. (חברת הכנסת אוסנת הילה מארק יוצאת מאולם המליאה.) בבקשה,

חבר הכנסת מיקי לוי, הכול בסדר. אנחנו מסתדרים. שליטה. הוא התעורר. הרי אתה שלחת בקשה לבטל את תיק 2000,

סליחה, מיקי זוהר שלח בקשה לבטל את תיק 2000 לאור הכתבות. אני רוצה להגיד בצורה ברורה: המקום לברר את נושא תיקי נתניהו, זה לא אני ביקשתי, שר המשפטים. שאלתי שאלה אחרת. שנייה, אבל אני רוצה לתת תשובה.

אני רוצה לתת תשובה, עם כל הכבוד. אתם כבר, חבר הכנסת קרעי, תאפשר לו להשיב. אתם כבר, הרי, זה לא סוד, כל הציבור רואה את זה. מיום שהוחלט על הגשת כתבי אישום

ההסתה נגד שומרי החוק עלה מפה לפה. זה לא סוד.

אנחנו שתלנו, זה לא סוד. זה לא סוד שזה כל יום,

היה, חן קוגל, לא מהליכוד, הוא קיבל טלפון משי ניצן: שנה את חוות הדעת, תעלה להתקפה. חבר הכנסת אבידר, הוא מסתדר נהדר, תאמין לי.

אני מסתדר טוב.

דבר שני,

גם בצורה שקטה אפשר להגיד את אותם דברים. אני רוצה להגיד: יש פה ניסיון להעביר את הדיון בתיקי נתניהו מבית המשפט לכנסת ישראל ולמשפט ציבור. אי-אפשר לעשות את זה. תיקי נתניהו יש פה תפירה.

הינה, הוא כבר מחליט שיש תפירה. זה יתברר בתיקי נתניהו. אתה רוצה לברר את זה פה? אתה רוצה לברר את זה פה? תקים ועדת חקירה ממלכתית. אתה רוצה שבכנסת ישראל תהיה ועדה שתעקוף את השופטים ותברר פה את המשפט?

אדוני שר המשפטים, תראה את המיילים,

של בירור תיקי נתניהו מוכנים להקריב את כל הדמוקרטיה ואת כל השלטון החוק. זה מה שאתם רוצים לעשות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו רוצים פרקליטות נקייה.

לא לא, שנייה. תן לי לסיים, אבל. תיקי נתניהו, רבותיי, אתם לא מאפשרים לו להשלים שני משפטים. תיקי נתניהו יתבררו בבית המשפט המחוזי.

כל הטענות, כל, נברר.

כל הטענות המקדמיות וכל הטענות האחרות וכל הטענות שעולות חדשות לבקרים, שיכול להיות שהן נכונות ויכול להיות שהן לא נכונות, זה לא התפקיד שלי להחליט על זה, זה גם לא התפקיד שלך,

גם לא התפקיד שלך, דודי, זה התפקיד של בית המשפט המחוזי, והדברים האלה צריכים להתברר שם. הניסיון, כל היום, לקחת את החוקרים ולקחת את הפרקליטים,

ולקחת את השופטים, תענה על זה, עזוב. ולקחת את כולם ולהפוך אותם לנחקרים והאשמים, לא יצליח.

תענה עניינית.

ואני אענה לך מעבר לזה: עדיין יש שפיות בכנסת ישראל. אני אומר לכם: אין סיכוי שוועדת חקירה כזאת תקום.

אין סיכוי, כי אנשים בסופו של דבר יודעים שהם לא ייתנו יד לזה, וכחול לבן לא תיתן יד לזה, מבני גנץ בראשות כחול לבן עד אחרון חברי הכנסת בכחול לבן, ואני בטוח שגם רבים, ורוב חברי הכנסת בכנסת ישראל.

אבל אני אומר לך, מה שחמור זה עצם העלאת הנושא. מה שחמור, שבימים האלה, כל שבוע, כל שבוע יש הסתה. אסור לדבר. מותר לדבר, מותר להעביר ביקורת.

מה שקורה היום,

זה פשוט ביזיון. עכשיו, אתם יכולים להיות בעד המערכת, נגד המערכת,

זה לא מה שקורה היום. מה שקורה היום, ואפשר לראות את האנשים, אפשר לראות את האנשים: את ההתנפלות על היועץ המשפטי לממשלה, את ההתנפלות על הפרקליטה שמייצגת, את ההתנפלות על שופטים בבית המשפט העליון, ושופטים מסוימים בבית המשפט העליון.

את האמירות שהתחילו להיות לגבי הנשיאה, שעומדת לדין, את ההתנפלות שקיימת על שר המשפטים. כל אחד, אפשר לראות את זה, זה מכוון, זה בכיוון מסוים. זה שיש חברי כנסת כמו סמוטריץ', שאתה בכלל לא מבין מה הוא רוצה ממדינת ישראל,

יש לו אמירות שאלוהים ישמור אבל הוא גורר את כל כנסת ישראל ואת הליכוד,

כבר לפני חודשיים,

הליכוד היה מפלגה, עם ערכים דמוקרטיים. בני בגין אמר: יש שופטים בירושלים. דרך אגב, ראש הממשלה עצמו, ראש הממשלה עצמו, נתניהו, ניקח הקלטות שלו ואמירות שלו מלפני חמש שנים, 180 מעלות. 180 מעלות. אני רוצה להגיד לכם, יש, אדוני שר המשפטים, בני בגין לא התכוון לשופטים. אה, טוב שאתה מפרש את בני בגין. אתה עכשיו מייצר היסטוריה. אתה מחדש את ההיסטוריה. ואני אומר לכם מעבר לזה: אם אתם חשבתם שכניסה לקואליציה, המשמעות שלה שאנחנו צריכים לתת לכם על מגש של כסף,

פגיעה במערכת שלטון החוק, זה לא. אז לא הבנתם את הכניסה לקואליציה, גם לא נאמר ולא,

אז למה התעקשנו על התיק המשפטי, בשביל לתת לכם עכשיו לפגוע בשלטון החוק? זה אבסורד. אז מה חשבתם, שלא

שלא נייצג את מדיניות הציבור שבחר בנו? אתם מייצגים, אבל צריך להבין שיש פה ממשלת אחדות. עם כל הכבוד, כשתהיה לכם ממשלה רק שלכם, גם אז יש כללים בדמוקרטיה, אבל היום, כשיש ממשלת אחדות, אתם צריכים לכבד את זה. לא יכול להיות שאחרי ההארכה, השתלחות. אני רואה טוויטר של מיקי זוהר: בלי פסקת התגברות לא תהיה ממשלת אחדות.

אני שומע היום את יריב לוין: הולכים עכשיו לוועדת חקירה בלי הסכמה עם כחול לבן. ואני אומר לכם, אתם יודעים מה, בסופו של דבר, צריכים גם להתנהג בצניעות. יש לך אירוע מז'ורי. במדינת ישראל לא היה אירוע כזה, זה אירוע כבד, של ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום. אנחנו הסכמנו לשבת בממשלה עם ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, ולשבת לאורך זמן, ואנחנו חשבנו שזה דבר נכון בסיטואציה המשברית הזאת של מדינת ישראל. אבל מה שגם חשבנו הוא שנתעסק ב-80% שהם העיקר ולא ב-20% שיש עליהם מחלוקת. עכשיו, מה זה ה-80% שהם העיקר? עכשיו אתן לכם את הנושא המשפטי, בסדר? אתן לכם את הנושא המשפטי. אתם מקיימים דיונים בוועדות שלכם,

שהם לא במחלוקת, אתן לך כדוגמה: שיפור השירות לאזרח. כשאנחנו מדברים אל האזרחים בדיגיטציה, כשאנחנו מדברים על בית משפט קהילתי, כשאנחנו מדברים על תקופת הקורונה, כשאנחנו מדברים על עזרה, זה ה-80%. אתה יודע איפה ה-20%? אני רוצה חקיקות מסוימות, הייתי רוצה אותן, ואני לא יכול להביא אותן, ואני גם לא מגיש אותן. ואותו דבר, יש חקיקות שאתם לא יכולים להעביר בתקופה הזאת. אלה ה-20%. עכשיו, צריך להבין, זה המצב. המצב הזה, או שמכבדים אותו או שלא מכבדים אותו. לצערי, אתם לא מכבדים אותו.

תטפל בחוליים קשים שיש במערכת שאתה מופקד עליה. זה תפקידך, בכל הכבוד. החוליים הקשים, בעיניך, בעיניך. זה תפקידך, לא לטייח אותם. אבל בעיניי לא. לא לטייח אותם, זה הכול. אבל בעיניי לא. אתה יודע מה?

תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, עד כאן פרק השאילתות הדחופות. מכאן אנחנו עוברים להצעות חוק בדיון מוקדם, והראשונה שבהן, הצעת חוק נכנסי נפקדים (תיקון, החזרת נכסים לנפקד שהפך לאזרח), התש"ף 2020, של חברת הכנסת היבה

אני מזמין אותך לנמק את הצעת החוק. בבקשה. חברי הכנסת היקרים, אני מבקשת קצת שקט.

חברת הכנסת.

לשבת במקומות. חבר'ה, יש התקהלות מאוד מאוד גדולה באולם מאחור. אני מבקשת לפזר קצת. תמצאו כיסאות עם הפרדה של מושב אחד. תודה רבה.

כבוד היושבת-ראש,

נכסי נפקדים, שבגללו העליתי את הצעת החוק הזו, נחקק ב-1950. החוק מגדיר כנפקד את מי שגורש או עזב את גבולות המדינה אחרי נובמבר 1947, בעיקר בעקבות הנכבה, וכן את כל נכסיו, אם זה מקרקעין או מיטלטלין, כמו אדמות, בתים וחפצים. רכושם של הנפקדים הועבר לחזקתה של מדינת ישראל, בניהולו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים. חוק נכסי נפקדים היה הכלי העיקרי ששימש את המדינה להשתלט על אדמותיהם של הפליטים והעקורים הפלסטינים וכן נכסי הווקף המוסלמי ברחבי המדינה. עם כניסת החוק לתוקפו נעשה בו שימוש נרחב. בחלק מהנכסים שוכנו אזרחים ישראלים שהיגרו למדינה ממדינות אחרות, וחלקם משמשים מבני ציבור שונים. בחלקם כנראה גם מעולם לא נעשה שימוש אך הם לא הושבו לבעליהם. חוק נכסי נפקדים הוא מקור לעוול מתמשך עד היום, לא רק למי שנפקדים אלא גם למי שנמצאים כאן ועכשיו, נוכחים אבל נפקדים, נפקדים בעל כורחם. יש כאן חוק שעדיין משפיע על אזרחים במדינה, לא נפקדים אלא נוכחים, שהמדינה מעולם לא הכירה בעוול שנעשה להם ולא פעלה לתקן אותו. המדינה בכלל לא מכירה בהיותם עקורים. חלק מהנפקדים נוכחים ומעולם לא עזבו את בתיהם, אבל יישוביהם לא היו בשליטת ישראל בתאריך הקובע, כמו למשל הכפרים במשולש וחלק מהגליל, וישראל השתלטה עליהם רק בתאריך מאוחר יותר, אפילו. החוק הזה לא עוצר ב-48'. לעובדה שמצב החירום שהכריזה מועצת המדינה הזמנית לא בוטל מעולם יש השלכות על תחולת ההגדרה "נפקד", ולמעשה ניתן לעשות בחוק שימוש גם כלפי מי שעזב את המדינה לאחד האזורים המפורטים בהגדרה גם זמן רב לאחר המלחמה. בפועל, השימוש בו בתקופות מאוחרות יותר מוגבל. בדיקת ארגון עדאלה העלתה כי במהלך שנת 2014 מינהל מקרקעי ישראל מכר 77 נכסי פליטים פלסטינים, דבר האסור על פי החוק הבין-לאומי. בשנת 2009 חשף עדאלה את העובדה שישראל החלה למכור את נכסי הפליטים הפלסטינים, והארגון דרש לעצור את המהלך. מכירת הנכסים מהווה הלכה למעשה הפקעה סופית של זכויות הקניין של הפליטים בנכסיהם חרף מעמדם המיוחד של נכסים אלה מבחינה משפטית, היסטורית ופוליטית. בשנים 2007 עד 2014 נמכרו בשיטה הזו יותר מ-800 נכסי פליטים. למרות המידע הזה, אין שום שקיפות בנושא הנכסים שהופקעו. אנחנו לא יודעים באמת עד היום כמה אנשים הושפעו מהחוק, כמה נכסים נתפסו כתוצאה ממנו ובאיזה היקף מדובר. העוול שנגרם בחוק נכסי נפקדים הוא לא עוול מקרי אלא חלק ממדיניות כוללת וברורה שמטרתה לנשל את הציבור הערבי מנכסיו, להפקיע את אדמותיו ולהתייחס אליו כפולש וזר במולדתו. את אותה המדיניות אנחנו רואים בהתעמרות ארוכת שנים באזרחים הערבים בנגב, בהריסת בתיהם, בסכנה המתמשכת של גירוש שמרחפת מעל לראש שלהם וביחס הקיצוני אליהם כפושעים, כפולשים וכזרים באדמה שבה גדלו מזה דורות כילידים. את אותה המדיניות אנחנו רואים שוב ושוב באופן שבו המדינה חנקה במשך שנים ארוכות את הכפרים והערים הערביות, מנעה מהן זכויות תכנון נאותות, מנעה מהן ליהנות ולהתפתח באופן חוקי. כל זה לא מקרי. כל זה מוכתב על ידי האידיאולוגיה של הפרויקט הציוני לייהד את המרחב ולמחוק את הזכר, ההיסטוריה והמורשת שלנו כפלסטינים כאן, בארצנו. כחמישית מהאזרחים הערבים הם עקורים וגם צאצאיהם. אנחנו משתמשים במונח "עקורים" למי שנעקר מביתו וכיום הוא אזרח החי כאן, בתוך המדינה, אבל במקום אחר ממקום הולדתו,

מדובר באנשים שחיים היום במרחק כמה דקות, חצי שעה או שעה מהמקומות שבהם גדלו, מהנכסים שלהם, אבל אין להם שום אפשרות לשוב. המטרה של החוק שלפניכם היא לתקן את העוול ההיסטורי הזה או לפחות להתחיל לנסות. בהצעת החוק אנחנו מבקשים לשנות את ההגדרה "נפקד", כך שתחריג מתוכה אדם שקיבל אזרחות לפי הוראות חוק האזרחות של שנת 1952. כלומר אנחנו רוצים להוציא מהחוק את מי שנחשבו נפקדים עד כה למרות שהם אזרחי המדינה.

הצעת החוק מבקשת להשיב את הנכסים שהופקעו לאותם אזרחים שיחדלו מלהיחשב כנפקדים, או לחלופין, במידה שהועברה הבעלות בנכס לאדם שאינו הנפקד שהיה לאזרח, ימסור האפוטרופוס לנפקד שהיה לאזרח או לעיזבונו נכס חלופי שווה ערך או יפצה אותו בהתאם להחלטת הוועדה לקביעת גובה הפיצויים. למען הסר ספק, מדובר באחת מהצעות החוק הכי הוגנות, הכי מוסריות שניתן להציע. גם החלטת האו"ם מס' 194 הציעה דבר דומה ואמרה במפורש: "הפליטים אשר ברצונם לשוב לבתיהם ולחיות בשלום עם שכניהם יורשו לעשות זאת במועד המוקדם ביותר האפשרי מבחינה מעשית. בעבור רכושם של אלה אשר יעדיפו לא לעשות כן ישולמו פיצויים לפי עקרונות המשפט הבין-לאומי"; "על ועדת הפיוס לסייע לשיבתם למולדת, ליישובם מחדש, וכן לשיקום הכלכלי-החברתי של הפליטים".

כדי לתקן עוול צריך לרצות להכיר בכך שנעשה עוול. כדי לתקן עוול צריך להתנשל מפריבילגיות ולהיות מוכנים להודות שנעשו כאן פשעים ונישול. כדי לתקן עוול צריך לשאוף לחיות במדינה שוויונית באמת, ולא רק הצהרות עלובות. גם לחברי הקואליציה ולרוב חברי האופוזיציה מלבד הרשימה המשותפת אין רצון אמיתי להצביע בעד תיקון עוול היסטורי זה. זה לא אומר שהוא לא קיים, זה לא אומר שאפשר לטאטא אותו מתחת לשטיח ולהעלים אותו, וזה בטח לא אומר שנפסיק לנסות. הפלת הצעת החוק רק מדגישה את חומרת העוול, ותיקונו אולי יקדם אותנו צעד נוסף לקראת צדק,

תודה רבה לחברת הכנסת היבה יזבק. ישיב על ההצעה סגן שר האוצר יצחק כהן. לרשותך עד עשר דקות. כן, מזכירת הכנסת, בבקשה, הודעה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 34) התש"ף 2020, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

עשר דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון, החזרת נכסים לנפקד שהפך לאזרח),

2020, של חברי הכנסת היבה יזבק, אנטאנס שחאדה וסמי אבו שחאדה. תפתיע, תפתיע. תפתיע

אתה, תפתיע. אחרי מה שהיה פה קודם, השמיים הם הגבול. לא, תגיד לו, המקסימום זה, מה שהיה פה קודם,

גברתי היושבת-ראש, התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת וטרם נקבעה עמדה לגביה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. לא. בהיעדר עמדה כאמור, הממשלה מתנגדת להצעת החוק,

באופן מפתיע, לגוף הצעת החוק, שהועלתה בנוסחים דומים גם בכנסות הקודמות, לא פעם על ידי ד"ר אחמד טיבי. אסביר כי המחוקק קבע כבר בשנת 1950 את המנגנון של שחרור נכסי נפקדים בסעיפים 28 ו-29 לחוק נכסי נפקדים. מנגנון זה הופעל ביחס לנפקדים-נוכחים בעלי מעמד הנמצאים כדין בישראל. ובשנת 1973 נקבע בחוק נכסי נפקדים (פיצויים), התשל"ג 1973, כי חלף מנגנוני השחרור שנקבעו בחוק נכסי נפקדים יהיה ניתן לתבוע פיצויים רק לפי חוק הפיצויים.

נקבע כי ככלל הזכות לתביעת הפיצויים תתיישן לאחר 15 שנה. כיום משוחררים הנכסים לנפקדים-נוכחים לפנים משורת הדין,

מבלי לגרוע מסמכות האפוטרופוס לנכסי נפקדים לבחון ולשנות מדיניות זו לאור חלוף השנים הרבות, הנזק הראייתי הממשי שנגרם בחלוף הזמן ונוכח הוראות חוק הפיצויים. תיקון החוק באופן המבוקש בהצעת החוק יבטל,

את הוראת ההתיישנות שנקבעה בחוק הפיצויים וימנע את שיקול הדעת המסור לאפוטרופוס בכלל למימוש סמכויותיו, וזאת בניגוד למדיניות הממשלות לאורך השנים והמדיניות ארוכת השנים בנושא זה.

הצעת החוק שוללת את האפשרות של אי-שחרור נכס הנדרש למדינה מטעמים שונים, וזאת בניגוד לקבוע היום בדין, שלפיו נכסים בעין אינם משוחררים באופן קטגורי אלא רק לאחר שהתקבלה המלצה של הוועדה המיוחדת לאפוטרופוס והאפוטרופוס אישר את המלצתה. שינוי הכללים האמורים יכול לפגוע באפשרות האפוטרופוס להשתמש בנכסי הנפקדים בהתאם להוראת הדין הקיים. מנוסח הצעת החוק לא ברורה תחולתו. ככל שתחולתו רטרואקטיבית, הרי שהצעת החוק משנה את מודל הפיצויים הקבוע לפי דין ונוהל ביחס לשחרור נכסי נפקדים. שינוי מודל הפיצויים עלול להביא להגדלת הפיצויים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, אשר יובילו לחשיפה תקציבית של המדינה. שינוי המודל כמוצע בהצעת החוק יפגע בשוויון ובמדיניות הראויה אל מול אותם נפקדים-נוכחים שנכסיהם, או תמורת נכסיהם, שוחררו בעבר לאור בקשות שהוגשו וכעת יופתעו לדעת שדווקא מי שהמתין ולא הגיש בקשה במשך שנים ייהנה מפיצויים מוגדלים.

אין סיבה נראית לעין שמי שיכול היה להגיש בקשה ולא הגישה עד כה ייהנה מעליית שוויים של הנכסים הנפקדים לאורך השנים, ובכלל זה עקב פיתוח הארץ והשקעות שביצעה המדינה,

שינויי יעוד שחלו במקרקעין. הצעת החוק אינה מבחינה בין נפקדים שכבר שוחררו להם הנכסים או תמורתם לבין אלו שלא. דבר זה עלול ליצור בלבול רב ואי-סדר בכל הקשור לשימוש בנכסי נפקדים וביכולת המדינה להתמודד עם פניות ובקשות בנושא זה. נוכח האמור, אבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. ואם כבר מדברים,

על פליטות, יש גם את הפליטות היהודית במדינות ערב. אותה החלטה שהיא ציינה,

מתייחסת גם לפליטים יהודים ממדינות ערב.

תפרט כמה כסף

עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. מה, בבקשה? ועדת שרים? אני אמרתי: זה לא עבר ועדת שרים לענייני חקיקה, אולי בגלל שהיא לא מתכנסת. היה פה דיון קודם למה היא לא מתכנסת.

למה הוועדה לא מתכנסת?

בבקשה? זה לא יעבור אותה אף פעם. רגע, איפה שר המשפטים? הלך לעשות שיעורי בית. לעשות שיעורי בית,

להחזיר תשובה, הלך לדבר עם מנדלבליט לגבי מה הוא אומר,

לא, את יכולה מהצד. לא. חברת הכנסת היבה יזבק, את מעוניינת להשיב לאחר מכן? אחמד טיבי, ההצעות שהגשת בכנסות הקודמות דומות להצעה זו. והצבעתם נגדן.

אל תתייאש. אתה סיסטמטי, על כל פנים, אם כבר מדברים על נכסי נפקדים, יש גם בחברון וגם בירושלים, כמעט בכל הארץ, בפקיעין, שלא לדבר על נכסי נפקדים של יהודים בארצות ערב, בלוב, בתוניסיה ובעיראק. הנשיא קלינטון,

ניסה לעשות פעם סדר גם בנכסי הנפקדים של הפלסטינים וגם בנכסי נפקדים, צודק,

כן, נכון.

עליזה, תורידי אותו. אנחנו נגד. לרדת? טוב, על כל פנים, יזבק, בואי נחלום שיהיה שלום. בואי נתפלל שיהיה שלום. אנחנו רוצים שלום צודק. תודה רבה. האם את מעוניינת להשיב? אנטאנס, חבר הכנסת שחאדה, בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק מדברת על אזרחים. אנחנו מדברים על אזרחים שעדיין חיים במדינה הזאת ושאין להם יכולת לחזור לנכסים שלהם, לבתים שלהם, ושבמקרים רבים הם גרים באותו יישוב או ביישוב קרוב. מדובר בתופעה, כבוד סגן השר, שבה גם בתי המשפט לא מועילים, גם פניות לממשלה לא מועילות, ולכן יש צורך דחוף בחוק זה, לחוקק ולקבל חוק זה, כדי לעשות במקצת למען הזכויות של אותם אזרחים, לקבל אותן בחזרה. דרך אגב, אותם אזרחים שנשארו על האדמות שלהם, בארץ שלהם, ולא היגרו, אדוני השר, עדיין כאן. הם חיים באותה קרקע, או באותן אדמות, במקומות אחרים.

הצעת החוק יכולה לפתור הרבה בעיות, גם אם אנחנו מדברים על המקרה של אבו אלקיעאן, על הרצח שהיה, ההרג. תתארו לכם שהאזרחים הפלסטינים מקבלים את רכושם בחזרה וחוזרים. אין לנו בעיות,

נפתור את בעיות התכנון והבנייה. אין צורך לבנות בתים ללא רישיון, אין מצוקת קרקעות, אין מצוקת יישובים. בכל היישובים, אף יישוב לא הוקם מאז קום המדינה. אנחנו מבקשים לחזור לאדמות, לקרקעות וליישובים שלנו שנגזלו. זה מקצת הצדק הדרוש לאותם אזרחים כדי לקבל את רכושם בחזרה. ראוי שהממשלה,

תיזום דבר כזה ולא תמשיך בגזל, לא תמשיך בהפקעות קרקעות, בהריסת בתים, במניעת תכנון ובנייה, במניעת פיתוח יישובים ובמניעת התפתחות יישובים ערביים. לתכנן את המרחב כך שבכמעט כל היישובים הערביים, יש גדר של יישובים או התיישבות יהודית מכל הצדדים של היישובים הערביים.

מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת, שמדברת על כך שאזרחי המדינה, מן הראוי שיחזרו לקבל את הנכסים שלהם, יחזרו לבתים שלהם, לקרקעות שלהם. תודה רבה. תודה לך, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, כולם, נא לשבת. מי בעד הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון, החזרת נכסים לנפקד שהפך לאזרח), התש"ף 2020, של חברי הכנסת היבה יזבק, אנטאנס שחאדה וסמי אבו שחאדה? נא להצביע, בעד ונגד. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון, החזרת נכסים לנפקד שהפך לאזרח), התש"ף 2020, לא נתקבלה. 13 בעד, 51 נגד. הצעת החוק לא עברה והיא יורדת מסדר-היום. נעבור להצעת החוק הבאה בסדר-היום: הצעת חוק הבטחת פיצויים לתושבי מתחם פארק חורשות (אבו כביר), התש"ף

טלפונים לא מורשים בתוך אזור המליאה. נא לשמור על השקט.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, לפני שנה וחצי הכרתי את תושבי שכונת אבו כביר. מדובר על כ-20 משפחות, אנשים טובים ויקרים שסבלו שנים רבות מאפליה ומהזנחה, מדחיקה לשוליים ומשכחה, ובעשור האחרון, מפינוי אלים והפקרה לחיים ברחובות. אינני יודע כמה מכם מכירים את שכונת אבו כביר בדרום תל אביב. בעבר היה במקום כפר פלסטיני בשם אבו כביר, שתושביו גורשו בנכבה. בבתיהם שיכנה המדינה יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם, ובאפליה מכוערת הזניחה והפקירה אותם ואת שכונתם עשרות שנים. את הכביש ואת הביוב שם הניחו התושבים, ולא העירייה. אחרי כמה סבבים של פינוי תמורת פיצוי, מה שנשאר מהשכונה כיום הוא מתחם קטן בין רחוב בן צבי לפארק החורשות, ובו מתגוררות כמה משפחות קשות יום, אלמנות ונשים ששיקמו את משפחתן מהריסות, הורים טובים העובדים יומם וליל למען ילדיהם הקטנים, קשישים, נכים וחולים. לפני כעשור קיבלה לידיה עיריית תל אביב את השליטה בשטח והחליטה לפנות את השכונה לטובת פארק החורשות הסמוך. העירייה החליטה לנצל אח העובדה שמרבית תושבי השכונה לא מחזיקים ברישומי טאבו ולזרוק אותם לרחוב ללא כל פיצוי, ללא כל תמורה. התושבים הנותרים כבר שנים לא עוצמים עין מפחד שייזרקו לרחוב, ואחרים, אלו שכבר נזרקו לרחוב, בקושי מתקיימים וחיים מהיד לפה. התושבים יצאו למאבק. הם הפגינו, שכרו עורכי דין והגיעו לבניין העירייה וגם כמה פעמים לכנסת. העירייה הגיבה בבריונות יוצאת דופן כשכינתה אותם פולשים ושלחה להם חשבונות ארנונה רטרואקטיביים, עשר שנים אחורה. משפחות קיבלו חשבונות של 60,000 ש"ח, 230,000 ש"ח ואף יותר מכך. לאנשים האלה אין איך להתמודד עם עירייה ששולחת להם הוצאה לפועל, והם נאנסו לשלם חובות עתק פיקטיביים, שהופקו רק כדי לגרש אותם ממקום מגוריהם. לאחר שנים של מאבק הכריזה העירייה כי לפנים משורת הדין, כלשונה, ומבלי להכיר בזכויות, היא מוכנה לפצות בסכום ממוצע של 100,000 ש"ח את מרבית המשפחות. אני ודאי לא צריך לספר לכם כי הסכום הזה לא מספיק לחדר בתל אביב, וודאי שלא עבור קורת גג למשפחה. בינתיים אפילו את כספי הלעג לרש לא קיבלו המפונים. אחת מהם היא אורה גריב, אישה אמיצה ויקרה המובילה את מאבק התושבים. אולי בגלל זה היא עדיין לא ראתה שקל מהעירייה שמונה חודשים לאחר שהרסו את ביתה. נראה שהגענו למבוי סתום. עיריית תל אביב מפנה את התושבים בקצב, ובמקביל מסרבת לפצות.

תביעות פיצויים בבתי המשפט יהיו ארוכות ויקרות מדי עבור מרבית התושבים. הם לא ישרדו את זה. חברי הכנסת, החוק שלפניכם, חוק הפיצויים לתושבי אבו כביר, אמור לעבור כאן בקלות. בכנסת העשרים היו חתומים עליו, בין היתר, דב חנין מחד"ש, נורית קורן ויהודה גליק מהליכוד, איילת שקד מימינה, אילן גילאון ממרצ, עמיר פרץ מהעבודה, אורלי לוי אבקסיס ועוד. בכנסת העשרים-ושתיים היה חתום עליו גם השר מיכאל ביטון מכחול לבן. קורת גג היא זכות היסוד הבסיסית ביותר, ומי שלוקח קורת גג חייב לתת אחרת בתמורה. על החוק הזה לא אמורה להיות כל מחלוקת. חברי הכנסת, רק שלשום דנו בוועדת החינוך, במסגרת המעקב אחר ביצוע דוח ועדת ביטון, בדיכוי ובאפליה שממנה סבלו ועדיין סובלים בישראל יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם. רוב מוחלט של תושבי אבו כביר הם יוצאי ארצות אלה וצאצאיהם, ותוכנית גירושם אף היא חלק מן הדיכוי והאפליה של הציבור הזה. אומנם פיצוי לתושבים אלה כשלעצמו לא יחסל את האפליה הזו, אך מניעת פיצוי תהיה ללא ספק נדבך נוסף בהדרתם ואף בהחרפתה.

הנכים, ההורים, הילדים, האלמנות של המכורים והמשוקמים, שבנו מחדש את חייהם בקושי ובאומץ, כולם קוראים לכם להצביע היום בעד חוק הפיצויים לתושבי אבו כביר. העלות התקציבית של החוק הזה, בין שתוטל על העירייה ובין שעל המדינה, היא זניחה. בשביל התושבים אלה החיים עצמם. לא מוגזם להגיד שבשביל כמה מהם זה עניין של חיים ומוות ממש. אל לנו להפקיר אותם לגורלם. בסיכום עם הקואליציה, תשובה והצבעה יינתנו במועד אחר, בתקווה שבקרוב מאוד נוכל להגיע להסכמות ולתת פתרון הוגן והולם לתושבים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת עופר כסיף. אנחנו נעבור להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון, טיפול נפשי לילדים), התש"ף 2020. תשובה והצבעה במועד אחר. ינמק חבר הכנסת אחמד טיבי. כבוד היושבת-ראש, קטינים וקטינות נפגעי אלימות פיזית מינית נזקקים לרוב לטיפול משקם נפשי ופיזי על מנת להמשיך בחיים תקינים ונורמליים ככל האפשר. העלות של טיפולים פסיכולוגיים גבוהה מאוד. רבות מהמשפחות מתקשות לעמוד בתשלומים הגבוהים, ולכן נוצר מצב שבו הקטינים לא זוכים לשיקום. אשר למרכזי הסיוע במימון משרד הבריאות והשירותים החברתיים, אלה לרוב עמוסים וקיים זמן המתנה ארוך, בעוד שנחיצות הטיפול היא קריטית. בהרבה מקרים מרכזי הטיפול והסיוע לנפגעי אלימות במשפחה נאלצו לדחות ילדים, בני נוער ונשים כתוצאה מהפער בתקציב שהקצה משרד הרווחה והשירותים החברתיים לבין הביקוש הגבוה בשטח. הצעת החוק קובעת שקטין, לרבות מי שהיה קטין בעת תחילת הטיפול, שנפגע בעבירות אלימות במשפחה, אלימות פיזית, אלימות נפשית, אלימות מינית, זכאי לקבל טיפול שהינו טיפול פסיכולוגי וטיפול על ידי עובד סוציאלי, והטיפול יינתן במימון המדינה בתוך זמן סביר ובמרחק סביר מהמקום שבו מתגורר או שוהה הקטין. גם זמן וגם מיקום. הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגורר קטין שנפגע מעבירת אלימות במשפחה היא-היא האחראית למתן טיפול לקטין. מה מטרת הצעת החוק, גברתי היושבת-ראש? מטרת הצעת החוק היא לאפשר לקטינים נפגעי אלימות במשפחה לקבל טיפול זמין מקצועי בעלות נמוכה וללא דיחוי,

הצלחתי, יחד עם חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי, להעביר את ההצעה הזאת בקריאה הטרומית בכנסת העשרים. הממשלה תמכה אז, דודו. הממשלה תמכה בכנסת העשרים, ואתה יודע זאת, כי היית קשור, ברוב של 48 נגד אפס,

והיא נעצרה אך ורק בשל פיזור הכנסת. אציג כמה נתונים. אחד מכל חמישה ילדים ובני נוער בישראל עובר פגיעה מינית. משנת 2010 ועד מאי 2018 דווח למשטרה על 9,900 מקרים שבהם קטינים נפגעו מינית, כאשר 48% מהם בני 12 ומטה. קיימים שבעה מרכזי הגנה בארץ לטיפול בקטינים מגיל 13 עד פחות מ-18 שהם נפגעי אלימות מינית, הפועלים תחת סמכות משרד הרווחה. כ-75% מהמקרים המטופלים במרכזי ההגנה הם על רקע פגיעה מינית. קיימים חמישה חדרים אקוטיים. אני מקווה שזה יעלה אחרי מה שהיה בוועדת הכספים. הם פועלים תחת סמכות של משרד הבריאות. כשליש מהקליטות בחדרים הן של קטינים.

שליש מהמקרים הם של קטינים שעברו תקיפה מינית או אונס. לאחרונה הייתה הצעה בוועדת הכספים, שעברה, והייתה הבנה לגבי הקמת חדרים אקוטיים, אחד מהם בנצרת, על פי הדרישה שלנו. ילדי הגיל הרך עד גיל חמש נפגעים יותר מכולם, כ-34% מכלל הנפגעים, גברתי היושבת-ראש.

לא קיים נוהל לטיפול ראשוני בפגיעה בילדי הגיל הזה, הגיל הרך, במשרד הבריאות או במשרד הרווחה. דעתנו, וזה כבר התפרסם, ואמרנו את זה בהצעה הקודמת, שיש לנסח, לפרסם ולהטמיע נוהל מקיף ומחייב לטיפול החירום הראשוני בקטינים, מגיל אפס עד פחות מ-18, שהם נפגעי אלימות מינית.

הצעת החוק מתייחסת גם לאלימות פיזית. יש לפתוח מרכזי הגנה בכל אזורי הארץ ולהכשיר רופאים, רופאי ילדים,

פסיכיאטרים ועובדות סוציאליות למניעה, זיהוי וטיפול בפגיעה מינית בקטינים ולתעדף הכשרות צוותים מאוכלוסיות שונות ומגוונות. יש להכשיר רופאי ילדים לדגימת ראיות פורנזיות בחדרים האקוטיים ולהתאים את החדרים האקוטיים לטיפול בילדים נפגעי אלימות מינית, כולל ילדים בגיל הרך. גברתי היושבת-ראש, ההצעה הזאת, אני חוזר ואומר, עלתה בכנסת העשרים, והיא עברה פה אחד, 48 מול אפס, ואין שום סיבה שהכנסת לא תסכים ולא תתמוך בהצעה הזאת. רק בשל השיתוק בממשלה, שוועדת שרים לא מתכנסת ואין הסכמה בתוך הגוף המשונה הזה שנקרא קואליציה, ההצעה הזאת לא מוצבעת היום. לדעתי, השר המקשר, חברי דודו אמסלם, למרות הסכסוכים ביניכם, מה הבעיה להצביע בעד חוק כזה, סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות?

אתה דיברת היום. אל תצביע עכשיו. כשתתכנס הוועדה אני אעזור להעביר אותו. עזוב, הרי זו לא שאלה של מהות. יש פה ויכוח על פרוצדורה רצינית. אתה מתחייב לתמוך בוועדת שרים? אני מתחייב להיכנס איתך, ללמוד איתך את הנושא, כדי שאני אראה את הנושא. אבל אתה תמכת בה בכנסת העשרים והיא עברה, ועברה ועדת שרים. אז בעזרת השם, כן. יש לך צפי מתי תשלימו בתוך הקואליציה?

אבל אני אומר לך, חבל להעביר. חבל לי. אחמד, זו הייתה הצעה טובה. לא רק זו, היה גם הסיפור של השיניים. טיפול שיניים חינם לילדים עם שיתוק מוחין.

משכתי אותה בשבוע שעבר, לפי ההבטחה שלך. גם את זה. גם את זה?

אז אני מודיע לך, גברתי היושבת-ראש, שאני מבקש שהצבעה ותשובה יהיו במועד אחר. טוב מאוד.

תודה רבה. תודה לך, אחמד. אני מודה לך.

אני מאוד שמחה לשמוע. תודה רבה. הצבעה ותשובה במועד אחר, לבקשתו של השר דודי אמסלם, על מנת לדון. הצעה מאוד מאוד חשובה. אגב, חבר הכנסת אחמד טיבי, מהנתונים אנחנו רואים שכל ילדה עד גיל 12, אחת מכל חמש

אחת מכל חמש. אנחנו נעבור להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון, כשירות מועמדים לכהונה כנשיא המדינה), של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמינה את חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לבוא ולנמק את ההצעה. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, ללא קשר להצעת החוק זאת הזדמנות לאחל נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין יום הולדת שמח. זהו יום הולדתו ה-81 היום, אז שיהיה לו יום הולדת שמח. רצה הגורל שגם התיקון שהגשתי יצא באותו יום, אבל זה מנותק לחלוטין. אני מעוניין להתחיל, בפתח הדברים, להקריא לכם קטע מתוך בג"ץ מ-2007, פלונית א' נגד היועץ המשפטי לממשלה. זה היה בג"ץ שדן בהסדר הטיעון שנערך בין היועץ המשפטי לממשלה דאז לבין הנשיא קצב. בעקבות אותו הסדר טיעון הוגש בג"ץ ועליו אמרה השופטת פרוקצ'יה, ואני מצטט: "הנשיא מסמל את המדינה ואת ערכיה המוסריים והדמוקרטיים, הוא מייצג במעמדו את הממלכתיות, ואת הקווים המאחדים והקושרים בין פלגיה השונים של החברה הישראלית. הוא אמור לשקף באישיותו את הטוב, היפה הערכי והייחודי המאפיינים את הציבור בישראל. הוא אמור לשמש דוגמה ומופת בדרך מילוי תפקידו ובאופן מילוי אורחות חייו הפרטיים גם יחד". חוק-יסוד: נשיא המדינה מעגן את אי-תלותו ומקנה לו חסינות מהותית לגבי כל דבר שקשור בתפקידו ובסמכויותיו. בזמן כהונתו נתונה לנשיא חסינות דיונית ולא ניתן להעמידו במהלכה לדין פלילי למשך שבע שנים, זמן כהונת נשיא המדינה הקבוע בחוק. סמכויות הנשיא הן ההסבר הטוב ביותר מדוע תיקון החוק נחוץ. חוק נשיא המדינה מסמל ופועל בכל הנושאים הקשורים ליוקרת התפקיד, לכל הדברים המשמעותיים,

היוקרתיים של נשיא מדינת ישראל. מילוי התפקידים שיוחדו לנשיא בחוק-יסוד: הממשלה, קבלת דין וחשבון מהממשלה על ישיבותיה, קבלת אמנת הנציגים הדיפלומטיים של המדינה וקבלת אמנתם של נציגים דיפלומטיים שמדינות חוץ שיגרו לישראל, הסמכתם של נציגים קונסולריים של המדינה וקיום מינויים של נציגים קונסולריים שמדינות חוץ שיגרו אותם לישראל, חתימה על אמנות עם מדינות חוץ שאושרו על ידי הכנסת, מילוי תפקיד, כל תפקיד שיוחד לנשיא בחוק, בקשר למינוי שופטים ונושאי משרות אחרות ולהעברתם מכהונתם. בנוסף לסמכויות אלה נותן חוק-היסוד בידי הנשיא את הסמכויות לחון עבריינים ולהקל בעונשם. חוק-היסוד מוסיף וקובע כי הנשיא ימלא כל תפקיד אחר, ונותן לו כל סמכות אחרת שיוחדה לו בחוק. חלק גדול מסמכויותיו של הנשיא הינן סמכויות טקסיות באופיין, אך חלקן הן סמכויות ייחודיות שלנשיא המדינה יש שיקול דעת בהפעלתן. הסמכות המזוהה ביותר עם נשיא המדינה היא סמכות החנינה. כאמור, הנשיא מוסמך לחון עבריינים ולהקל בעונשם. במסגרת זו אף נתונה לנשיא הסמכות לקצוב את עונשם של אסירי עולם. בהפעלת סמכות זו יש לנשיא שיקול דעת רחב, ייחודי ובלתי תלוי. יצוין כי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מקנה לנשיא גם את הסמכות לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק. סמכות נוספת הנתונה לשיקול דעתו של הנשיא הינה הסמכות הקבועה בחוק-יסוד: הממשלה להטיל את הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת לאחר התייעצות עם נציגי הסיעות.

יש שורה ארוכה של חוקים המטילים על הנשיא סמכויות ותפקידים נוספים, שלהלן עיקריהם: מינוי שופטים,

דיינים ושופטים צבאיים אשר נבחרו על ידי ועדות הבחירה הקבועות בחקיקה, המצהירים אמונים, מצהירים אמונים, מצהירים אמונים, בפני הנשיא טרם מינוים, מינוי נגיד בנק ישראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים ועוד ועוד. על פי החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, 1992, הנשיא מוסמך להעניק תעודות הוקרה למי שתלונתם נמצאה מבוססת על ידי הגורמים המוסמכים הקבועים בחוק על תרומתם לטוהר המידות במוסדות הציבור בישראל.

הנשיא פותח את ישיבתה של הכנסת החדשה. הנשיא השביעי עזר ויצמן, בשנת 1999 פורסם, ובהמשך אף נחקר, כי הנשיא ויצמן קיבל סכומי כסף בניגוד לדין. היועץ המשפטי לממשלה אכן סגר את התיק בעילות של חוסר ראיות, חוסר אשמה והתיישנות, אך הביע ביקורת וחיווה דעתו על כך שקיבל כספים ללא דיווח בניגוד לכללי ועדת אשר. הנשיא ויצמן התפטר ביולי 2000. בשנת 2006 נחקר הנשיא השמיני במדינת ישראל, הנשיא קצב. אני באופן אישי ניהלתי את החקירה הזאת. ניהלתי את חקירתו של הנשיא קצב בעבירות מין מהחמורות ביותר, או החמורה ביותר, שיש בספר החוקים. אני מזכיר למי שצעיר או מי שלא זוכר את המהומה והמבולקה שהייתה פה בכנסת, מה עושים עם נשיא שיש לו כתב אישום על עבירות חמורות?

כיצד הוא ישביע שופטים? אני מזכיר לכם שבזמנו היו צריכים להשביע את נשיאת בית המשפט העליון ושופטים נוספים, והוא ביקש נבצרות מהכנסת ל-16 שעות. הוא הלך ל-16 שעות, דליה איציק השביעה,

לאחר מכן הייתה נבצרות נוספת שהייתה לא בדיוק לכבודה של הכנסת. הוא המשיך להיות נשיא, אבל נבצר. חלק מהטירוף באותה תקופה היה טירוף שנראה לנו רחוק, אבל כבר אז היה דרוש לעשות תיקון בחוק-יסוד: נשיא המדינה. בכנסת, בשנת 2006, הוא היה אמור להשביע את הכנסת החדשה. קבוצת חברי כנסת באה ואמרה: אנחנו לא מוכנים להיות במשכן כשהוא זה שמשביע אותנו.

הצעת החוק שלפנינו עושה דבר אחד בלבד: היא אומרת את הפשוט. היא אומרת שמי שרוצה להיות מועמד לנשיא המדינה לא יכול להיות אדם שעומד נגדו תיק פלילי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה של עוון או פשע או שנדון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת מועמדותו טרם חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 1981. במדינה שבה השאלה היחידה שקיימת היא אם יש עבירה או אין עבירה, יש כתב אישום או אין כתב אישום, יש הרשעה או אין הרשעה, יש הרשעה עם קלון או יש הרשעה ללא קלון, במקום שערכים הם המלצה אך אינם עמוד האש לפני המחנה, במקום שהשקר

במקום שרק מה שלא אסור הוא מותר, והוא מותר ערכית, וגם הבלתי-חוקי הוא לעיתים רק המלצה, במקום כזה יש לחוקק וחובה לחוקק את המובן מאליו. המובן מאליו הוא שמועמד להיות סמל המדינה לא יכול להיות נאשם בפלילים. יש לחוקק את המובן מאליו. אני קורא לחבריי להצביע בעד המובן מאליו, ולהיות שותפים לאמירה הברורה מהו המובן מאליו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. להצעה זו מוצמדות עוד שתי הצעות חוק. הראשונה, הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון,

של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמינה את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי לבוא ולנמק. שלוש דקות לרשותך. לאחר מכן, חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, למה אנחנו לא מאמינים להחלטות ממשלה? למה אנחנו לא סומכים עליכם? למה אזרחי ישראל לא רואים עין בעין איתכם, מה שאתם עושים בממשלה? המחזה היה פה רק לפני כמה דקות, ההתנהלות והמריבה המתוקשרת בין יו"ר הכנסת, שר המשפטים והשר המקשר. אבל בנוסף לזה,

אנחנו נמצאים במערכה הזאת כבר חצי שנה, ואתמול התבשרנו שהמערך לקטיעת שרשרות ההדבקה יכול לפעול אולי בנובמבר. נתוני תמותה, חברים, כולנו מסתכלים בדאגה על כמה אנשים נפטרו מקורונה. אף אחד לא יודע להגיד כמה נפטרו מקורונה או אולי ממחלות אחרות. אולי זה סרטן? אולי קורונה זה משהו בנוסף? עד עכשיו משרד הבריאות לא מפרסם את הנוהל לקביעת סיבות המוות.

פשוט לא יודעים. בנתוני התחלואה, אדוני השר המקשר, משרד הבריאות שינה לאחרונה את ההגדרה "חולה קשה", וזה גרם לכך שהתווספו כ-40% למספר החולים הקשים. אז נאמר לנו שזה קרה בגלל ההוראות של ארגון הבריאות העולמי. ביררנו, אני מרגישה בלשית. כל דבר שנאמר לי, אני צריכה ללכת ולבדוק. אני לא יכולה לסמוך עליהם, כי הם לא מדייקים, במקרה הטוב, או שהם משקרים. אז מתברר שלפי ארגון הבריאות העולמי חולה קשה מוגדר כך כאשר כמות החמצן בדם שלו נמוכה מ-90. במדינת ישראל קבעו שזה נמוך מ-94, גם זה שקר. לא ארגון הבריאות העולמי ולא שום דבר, הם קבעו את זה בעצמם. וככה הקפיצו את מספר החולים הקשים, שיהיה ברור.

אנחנו מכניסים עכשיו מדינה שלמה לסגר. הממשלה לא מתבססת על נתונים מלאים במקרה הטוב, ובמקרה הרע, נתוני שקר. בדיקות בישראל: אדם בארץ שעושה בדיקה והיא יוצאת חיובית, רוב הסיכויים שבגרמניה, בארצות הברית ובסינגפור זה יהיה שלילי, כי מה התברר אתמול? הבדיקות בארץ מחמירות, אז אנחנו לא יודעים את הסיבות האמיתיות לתמותה, אין לנו קטיעת שרשרת הדבקה; אין לנו נתוני תמותה אמיתיים, והבדיקות שלנו הן המחמירות ביותר בעולם. זה המצב. כל זה קשור לדרך קבלת ההחלטות, גברתי היושבת-ראש. כאשר החלטות מתקבלות מסיבות אישיות, משיקולים פוליטיים, אזרחי ישראל לא יכולים להאמין, אני מסיימת. וכאשר ראש ממשלה נמצא תחת כתב אישום זאת עוד סיבה למה לא להאמין. אדרבה ואדרבה, אני לא רוצה לראות מועמד לנשיא שיש לו כתב אישום. אף אחד לא חשב שיהיה לנו ראש ממשלה עם כתב אישום, ובגלל זה המחוקק לא הכניס את זה לחוק. עכשיו אנחנו מבקשים להכניס לחוק, שלא יהיה מועמד לנשיאות המדינה שיש נגדו כתבי אישום חמורים.

תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. ההצעה המוצמדת הבאה היא של חברת הכנסת מרב מיכאלי, הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון, איסור מועמדות וכהונה לנאשם או למורשע בפלילים). לרשותך עד שלוש דקות. לאחר מכן ישיב במשותף על שלוש ההצעות השר דודי אמסלם. למה הקואליציה מצביעה נגד נשיאות בלי שחיתות?

חברות וחברים, למה הקואליציה מצביעה נגד נשיא בלי כתבי אישום? למה הקואליציה הזאת לא מוכנה לחסום בפני אנשים עם כתב אישום פלילי את הדרך למוסד הנשיאות, האזרח מספר אחת במדינת ישראל? זאת קואליציה שהאזרח מספר אחת שלה זה בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו, יש נגדו שלושה כתבי אישום.

מבחינתם זה ממש ממש הגיוני שהאזרח מספר אחת יהיה אולי, עלול להיות, אשם בשחיתות. זאת אומרת, בנימין הנאשם נתניהו חייב שתהיה פתוחה בפניו גם הדרך לנשיאות. אסור בשום אופן לחסום שור בדישו, כמו שאסור לחסום אותו מלתקוף כל גורם וכל גוף בדמוקרטיה שלנו. כמו שאסור לחסום אותו מחמגשיות או מכל דבר אחר שיעלה מלפניו הרצון, כמו שאסור, חס וחלילה, להחליף אותו בשום מצב ועניין, אז אותו דבר, אסור לחסום את בנימין נתניהו מהאפשרות להיות מועמד לנשיאות.

תסבירו לי איך אפשר להצדיק את העובדה שאתם תצביעו נגד הצעת חוק שכל עניינה שהנשיא או הנשיאה במדינת ישראל יהיו בלי כתבי אישום, בלי הרשעה פלילית? כל הסיפור הוא לאתרג את בנימין נתניהו, לא משנה באיזה עניין, לא משנה באיזה נושא, לא משנה מה המחיר שמשלמת על זה מדינת ישראל, החברה הישראלית, הכלכלה הישראלית, לא משנה מה המחיר שמשלמות ומשלמים המובטלים, המובטלות, אלה שקרסו העסקים שלהם, הפרילנסריות והפרילנסרים, העובדות והעובדים בתרבות.

כולם וכולן צריכות להיות ממש השטיח שעליו בנימין נתניהו יחד עם כתבי האישום שלו מהלכים ומהדסים בגאון אל עבר האופק הבא שלו לחסינות נשיאותית מהממת. חברות וחברים, הדבר הזה לא יכול לקרות. בנימין נתניהו יעמוד למשפט ככל אזרח, מספר אחת, מספר 12, מספר 15, מספר 15,000, מה שזה לא יהיה. הצעת החוק הזאת תעבור, אם לא במשמרת שלכם, זה יהיה אחרי שנחליף אתכם. בחלומות שלכם. תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. יעלה וישיב על שלוש ההצעות חבר הכנסת והשר דודי אמסלם. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, תראו, לפני שאני אענה, אני רוצה לומר שני דברים: 1. כל מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, אני מציין בפניכם עובדות על מפגש אישי שלי עם ראשי מערכות שלטון החוק במדינת ישראל. זאת לא איזושהי המצאה, זאת לא רכילות. 2. תזכרו ברקע של הדברים שאני אומר שיש לנו את פרשת גל הירש, שאנחנו יודעים מה עשו לו כשרצו למנות אותו למפכ"ל, וגם אנחנו מכירים את מסמך יצחקי. זה ברקע, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל כשאני אומר את הדברים כאן, תתחילו להכפיל אותם וגם לקחת אותם למחוזות האלה ולהבין שזה לא מקרה רגיל.

מבחינתי כל המערכות האלה, גם מה שקורה בראש יחידת להב, גם מה שקורה בפרקליטות ואצל היועץ המשפטי, אני מדבר על הצמרת שם, מבחינתי כאזרח הגולם קם על יוצרו ומאיים עליו על בסיס יומי. אני מבקש, דרך אגב, מה שאני הולך לתאר לכם לדעתי יכול להיות אחד הפרקים הטובים מאוד בסדרה מנאייכ שמשודרת היום בערוץ 1. אני מבקש לדבר על מערכת יחסים של תן וקח, שמבחינתי ולהבנתי זה בעצם שוחד, או לפחות לכאורה, בין מנדלבליט, שי ניצן ואלשיך. עכשיו אני אספר לכם: הם מקבלים את תיקי נתניהו בשקט, אלשיך מקבל את ראשו של ראש מח"ש אורי כרמל, והם ממנים במקומו איזה בובה בשם קרן בר-מנחם, שדרך אגב עם כניסתה לתפקיד היא אומרת, לא ייאמן, שר בישראל, התפקיד שלי זה לסייע למשטרה. שר בישראל, בלי שום ראיה, לא להפריע לי, בסוף. סיפור העלילה מתחיל בתקופתו של דנינו. בשלהי תקופתו של דנינו מתקבל מידע במח"ש על קצינה שבעצם מנהלת, כנראה, רומן עם קצין מסוים, ואז מח"ש חוקרים. בעצם, מה שהם עושים בפעולה ראשונית, הם עושים מה שנקרא חיקור תקשורת. אתה מכיר את זה,

מה זה חיקור תקשורת?

לחברות התקשורת ואומרים: מספר פלוני, למי הוא מתקשר?

ואז רואים שיש שם שיחות בשעות לא שעות, בשבת, בלילות, כל הזמן. אז הם מבינים שיש פה איזשהו קשר שהוא חריג, סיפור. מסתבר שכשהם מקבלים הם רואים שבחיקור התקשורת יש עוד מספר שעולה. סגלוביץ', עוד מספר עולה, שתבין למה אני חושב ככה.

של דנינו. הם באים עם החומר הזה, למי? רצים-אצים לשי ניצן. אומרים לו: תקשיב, יש לנו פה אירוע דרמטי גם עם המפכ"ל. אומר להם שי ניצן: תשבו פה, תעמדו כאן, מתקשר לדנינו בנוכחותם, ואומר לו על הסיפור: תקשיב, דנינו, גם אתה עלית בחיקור. עכשיו, תזכור תמיד ששי ניצן ודנינו שירתו באותה פלוגה בצנחנים. אנחנו מתקדמים. בינתיים דנינו משתחרר. מה זה קשור להצעת החוק? עוד מעט, עוד מעט.

יש לי זמן מוגבל, תנו לי. משתחרר דנינו ואז אלשיך מתמנה. ואז אותה קצינה הולכת ומגישה תלונה נגד ריטמן על הטרדה.

מי מינה את אלשיך? טעות, טעות,

מח"ש חוקרת, ומחליטה להגיש כתב אישום נגד ריטמן. דרך אגב, הפרקליטות איתה, שי ניצן איתה. מי מינה את מנדלבליט? מי מינה את מנדלבליט?

ואז פתאום שי ניצן גם משנה את עמדתו.

לא משנה שאחרי זה זה הגיע לבית המשפט העליון וכו'. בינתיים מה עושה מר אלשיך? ראש מח"ש דאז אורי כרמל חלה במחלה, וישב כמעט על ערש דווי בביתו. הוא מקבל טלפון מאלשיך שהוא רוצה לבקר אותו. הוא חשב: הינה, הכנסת אורחים. בא לבקר.

בא הבן אדם עם צוות אליו ומתחיל לאיים. דרך אגב, הביא לו גם סרטונים. כאילו הבן אדם יכול עכשיו לקום מהמיטה.

על החוקר הראשי דובי שרצר, שעוד מעט נדבר גם עליו. עכשיו, הוא נכנס בעצם לאורי כרמל, ומאיים עליו, אומר לו: תקשיב, אני מומחה בפירוק ארגונים. אני אפרק אתכם. שני החבר'ה האלה מזועזעים, אנשי מח"ש ששם. מגישים תלונה,

למנדלבליט. אומרים לו: הוא מאיים עלינו.

מי שאנחנו אמורים לחקור אותו. שום דבר. שמים בצד. אומרים להם: רבותיי, לא עכשיו, לא מעניין. התגלגלנו מייד, אחרי חודש וחצי-חודשיים, לסיפור אום אל-חיראן.

קופץ המפכ"ל ואומר שוב פעם: פיגוע חבלני. אחרי שעתיים בערך גם מח"ש, שחוקרת,

המשטרה לא אמורה לחקור את זה, וגם השב"כ, שזאת המיומנות שלו,

זה לא מחבל, זה אזרח. כמובן, אלשיך חייב לטשטש את הכול ומשבש את החקירה של מח"ש.

שוב פעם מתפתחים שיחה ודיון, כשאלשיך מאיים עליהם שוב פעם, וגם על זה הם מגישים תלונה, ראש מח"ש. ואז אומר לו שי ניצן: שמע, יש לנו פה אירוע קצת יותר חשוב. אל תסיט אותנו מהאירוע הלאומי. אנחנו מתקדמים ואז אנחנו מגיעים לשלב ב'. מר סגלוביץ', תבין מה קורה עכשיו. אנחנו, מח"ש, ממשיכים עם סיפור דנינו. מסתבר, דנינו כבר אזרח, שכשהם חקרו את צ', היא אמרה להם: רבותיי, יש לי הקלטה שלי עם המפכ"ל. הם באים לשי ניצן ואומרים לו: תקשיב, אנחנו הולכים לחקור את דנינו,

אבל תדע שיש לנו פה חומר נפץ. אומר להם שי ניצן ומנחה אותם: כשאתם פוגשים את דנינו, איך שאתם פוגשים אותו, דבר ראשון אתם אומרים לו: יש לה הקלטה שהיא הקליטה אותך. אומרים לו: אבל תשמע, זה לא בעבודה, בביזנס של החקירות. אתה יודע, את ההקלטה מפעילים בסוף. אתה מכיר את זה, סגלוביץ'. וכך היה, הם באו לדנינו, זו ההנחיה. דרך אגב, הם כתבו למנדלבליט את כל הסיפור, עם מזכרים, ב-real time. אבל מה עושה מנדלבליט? זורק את הכול בצד. למה זורק את הכול בצד? בגלל שזה לא חשוב. יש לנו אירוע מרכזי. אז הם מפרסמים מכרז לראש מח"ש. את מי הם מביאים? את קרן בר-מנחם.

זה החוב מול, איך אמר להם אלשיך, אני אפרק אתכם, אז הביאו איזו מישהי מהפרקליטות שלא מבינה דבר וחצי דבר במח"ש ובכלל, ושמים אותה, את הבובה על החוט. והיא אומרת: התפקיד שלנו זה לעזור למשטרה.

חלק מחקירות ראש הממשלה, בתוך המשטרה היה גורם בכיר שרצה לבוא למח"ש ולהגיד להם: רבותיי, נעשות פה עבירות פליליות בחקירות. היא לא רצתה לקבל את המידע.

זה מפריע. דרך אגב, לא אני אומר, הכול מגובה במסמכים ובכתוב. כשדוד רוזן פתאום נכנס היום, הוא פתאום נחשף למסמכים. זה הסיפור, שתבינו, שלא תתבלבלו לשנייה. זה המשטרה, זה אלשיך, זה שי ניצן. ויש לנו אחד, מנדלבליט, שאנחנו מכירים את ההקלטות שלו. אנחנו גם יודעים שהוא פנה ללמברגר אז,

ושהוא סגר לו את הסיפור בפרשת הרפז. ואנחנו גם יודעים שעכשיו הוא רוצה למנות אותו כפרקליט המדינה. תראו, לכל אחד יש תן וקח. דרך אגב, בעולם שלי זה שוחד מלא. אני רוצה לספר לך משהו. ראש הממשלה אהוד אולמרט קיבל שבעה חודשים על שיבוש חקירה. כל אחד מהם עשה פה כמה שיבושי חקירה. כמה, לא אחד. דרך אגב, גם היה סיכום שהוא מקבל שישה חודשים. השופט רוזן אמר: לא,

חמור מאוד,

הוא ישב בבית סוהר שבעה חודשים. לכן יש פה אירוע דרמטי. המערכות האלה מושחתות עד היסוד. שלושת האנשים האלה.

ואתם עולים לי פה, שר המשפטים, דרך אגב, שגם לו סגרו תיק, מאותו מנדלבליט. דרך אגב, אף אחד לא יודע. נראה לך סביר שאם סוגרים לעוזר שלי תיק אף אחד לא יודע בעיתון,

אני רואה את זה כדבר חמור. מאיר רבין נכנס לארבע שנים לבית סוהר על כלום, על רבע ממה שמנדלבליט עשה פה עם מומי למברגר. אז לכן אני רואה פה משהו איום ונורא. יש אנשים שאמונים על החוק אבל בעצם מותר להם הכול, אף אחד גם לא בודק אותם. עולה לפה שר המשפטים. הוא חושב שכל תפקידו זה להגן עליהם. אחי, שמע את העובדות. יש אזרחים בחוץ, טפל בהם. נראה לך שאם אני בא למשרד שלי ואני מבין שהמנכ"ל שלי או מישהו עשה פשע אני לא הולך לטפל בו? אבל שר המשפטים לא שם. עולה לי לפה, מתחיל לבלבל את המוח. בגלל שגם הוא כנראה בקנוניה. זה הכול האירוע. עכשיו, אתם מושכים את זה לחקירות נתניהו.

דבר איום ונורא שקורה במדינת ישראל, ומכל זה הדבר הכי חשוב זה להפיל את ראש הממשלה נתניהו. אני רוצה להגיד לכם עוד משפט אחד לסיום,

באום אל-חיראן, הרי מה קרה, סגלוביץ'? אני מסיים עוד דקה. חשוב שתשמע את זה. היושבת-ראש. נגמר הזמן.

באום אל-חיראן נהרג או מחבל או אזרח.

או מחבל או אזרח. השב"כ, שזה תפקידו, אומר: אזרח. מח"ש אומר: אזרח.

מה אומר נתניהו? ארבע שנים, עד היום, שנייה, אני אקריא לך. מה שהמשטרה אמרה. הוא אמר מה שהחוקרים אמרו ומה שאלשיך אמר. ארבע שנים, עד היום, אף אחד לא חוקר את זה.

אני אקריא לך מה הוא אמר, אבל מה חוקרים 200 חוקרים? סיגרים של ראש ממשלה. בושה, בן אדם נהרג או נרצח במדינה, לא חשוב. זה מה שאומר נתניהו,

אתה מהמשטרה, אתה היית שוטר.

נתניהו אמר: רוצח בן עוולה. נתניהו חוזר על המילה הראשונה, רק שנייה. אתה החלטת, אבל הוא לא, אתה החלטת, רק שנייה. אתה שוטר, אתה חלק מהמשטרה.

אז אני מבין, הוא עוסק

תודה רבה לך, השר דוד אמסלם. וביקשו להגיב, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. לא.

אה, סליחה. במקום יואב סגלוביץ' חבר הכנסת יאיר לפיד, לבוא ולנמק. לרשותך שלוש דקות. הודעה אישית זה אחרי.

פה שר המשפטים ואמר: לא נתעסק כל היום בתיקי נתניהו. ואז התעסקו כל היום בתיקי נתניהו.

אחד, משבר קורונה-כלכלה,

בישראל יש שני משברים: משבר קורונה-כלכלה ומשבר נתניהו, משבר חוקתי, משבר משפטי, משבר שקרני ומשבר עברייני. והמשבר העברייני הזה מנהל את משבר הקורונה והכלכלה. כל היום התעסקו בבניין הזה רק בזה. מתעסקת ממשלת ישראל רק בזה. בחוץ נמצאים אנשים שהולכים לסגר בחגים, שהעסקים שלהם מתפרקים, שההורים שלהם מתים מקורונה. וממשלת ישראל מתעסקת רק בדבר אחד: בתיקי נתניהו. וזה לא הולך להשתנות. זה כך מהיום הראשון שהממשלה הזו קמה. וזה כבר לא ישתנה. אנחנו מסתכלים על הממשלה, אנחנו מסתכלים על המרכיבים שלה, אנחנו מסתכלים על הוויכוחים שלה, אנחנו מסתכלים על מה שנאמר פה על הדוכן. מה שאמר היום שר המשפטים, מה שאמר היום השר המקשר, מה שאמר יושב-ראש הכנסת, למען השם, כל היום:

תיקי נתניהו,

תיקי נתניהו,

אין קורונה בבניין הזה. אין כלכלה במשרדי הממשלה. הדבר היחיד שיש זה בן אדם אחד שמטרלל מדינה שלמה. הוא עומד אתמול בבית שמש, עיר כתומה, שכונות אדומות, בדרך לסגר, ומתעסק בתיקים שלו, מתעסק במשפט שלו, מתעסק רק בעצמו. ועד שלא נחליף אותו ואת הממשלה הזו לא יהיה פה מי שיטפל בכלכלה ולא יהיה פה מי שיטפל במחלה. כולכם צריכים ללכת הביתה, כי איבדתם כל קשר לאזרחי ישראל. מנותקים, נמאסתם. תודה רבה, חבר הכנסת לפיד. מיקי, ואנחנו נעבור להצבעה.

רגע, שנייה. רגע. חבר הכנסת לוי, בבקשה לשמור על השקט. אני מבקשת. רוצה להשיב גם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. לרשותך עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, תקשיבו: כן נתניהו, לא נתניהו, החוק הזה מדבר על נשיא המדינה. אנחנו ראינו מחזה שבו ראש הממשלה התייצב בבית משפט ולידו סוללה של שרים. זה מחזה לא טוב.

חוץ מראש הממשלה יש מדינת ישראל, יש אזרחים, יש חיים. מדינת ישראל הייתה לפני ביבי ותהיה אחרי ביבי. תפנימו את זה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשפחתו זה לא הכול. אנחנו צריכים לשמור על המדינה שלנו. אנחנו צריכים לחשוב על דבר מאוד פשוט, מה ילמדו הילדים שלך ושלי בשיעורי אזרחות? מה יכתבו בספרים שם? איך אנחנו נדבר על הסיטואציה הזאת

תבינו, אין מה לעשות. בן אדם הכי חזק בעולם, לא משנה מה, ברגע שיש לו את העול הזה על הכתפיים זה משפיע על דרך קבלת ההחלטות, תרצו או לא תרצו. זה הטבע של האדם. הוא לא מנותק מהחיים שלו, מהמשפט שלו. אז מה אתם רוצים? שיהיה לנו נשיא עם כתב אישום? אתם רוצים שזה יחלחל לאזרח מספר אחת? תבינו את זה. במדינת ישראל לא הכול זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. יש המון דברים אחרים שהם הרבה יותר חשובים. חשוב מה ילמדו הילדים שלנו בספרי ההיסטוריה. חשוב מה יגידו עלינו בעולם. חשוב איך אנחנו נרגיש כאזרחים. חשוב, אם אני רואה, כאזרחית, איך מתקבלות ההחלטות: בבוקר סגר, בערב לא סגר, 30 ערים, 40, 10. תפנימו, איבדתם את האמון. למה איבדתם? כי החלטות מתקבלות על סמך שיקולים פוליטיים ואישיים, ולא על סמך ידע מקצועי והיגיון בריא. אז אותו הדבר. אני לא רוצה לראות נשיא מדינה שמכהן תחת כתבי אישום. זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא מכובד. על זה החוק הזה. תעזבו אותי מביבי, כי לא הכול במדינת ישראל זה בנימין נתניהו, עם כל הכבוד לתרומתו. הוא צריך לנהל את המשפט שלו. אני מאחלת לו שהוא יצא מזה זכאי. יכול להיות שלא.

הדבר האחרון שאני רוצה לראות הוא שהוא נכנס לכלא במדי אסיר. מי שנאשם באלימות, הוא לא יכול להיות? מי שנאשם בעבר באלימות כלפי, גם לא יכול להיות? זה גם בחוק? תבינו, יש חיים, יש כבוד, יש אזרחים, יש ילדים שלנו. אני מאחלת לבנימין נתניהו שיצא זכאי. אבל גם כן, אני כאזרחית לא רוצה לראות את המחזה המביש הזה. ובסוף, אני רוצה לדעת דבר פשוט, שהקודקודים של המדינה מקבלים החלטות על סמך השכל הישר ולא על סמך שיקולים פוליטיים ואישיים. על זה החוק. אני לא רוצה לראות נשיא תחת כתב אישום. תודה רבה. מה עם מי שנאשם בעבר באלימות כלפי ילד בן 13, גם כלול בחוק שלך? קרעי, לך עדיף לסתום את הפה. זה הרבה יותר

ורוצה להשיב גם חברת הכנסת מרב מיכאלי. תשאל את אלי ישי מה קורה איתו. יוליה מלינובסקי קונין (ישראל ביתנו): תקשיב למשהו, זה ייגמר בזה שאני ארביץ לך. תסתום את הפה.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, לרשותך עד שלוש דקות. דודי אמסלם, אבל לא ענית לנו. איך יכול להיות נשיא עם כתב אישום? איך יכול להיות נשיא עם כתב אישום? לא הבנתי. איך יכול להיות נשיא עם כתב אישום? הרי אפילו ראש ממשלה עם כתב אישום זה אסון, וזה לא יכול להיות, וזה בלתי מתקבל על הדעת וזה בלתי סביר. הרי מרגע שיש לנתניהו כתבי אישום, הוא מתעסק רק בזה. הוא לא עושה שום דבר אחר. ואומנם הוא גם קודם היה כזה, אבל מאז הוא הפך להיות באמת בלתי ראוי, בלתי סביר, בלתי הגון, אפילו בלתי יעיל, בלתי מתקבל על הדעת. ממש, נתניהו הוא בלתי מתקבל על הדעת. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, והוא בטח לא יכול להיות נשיא. בקיצור, אדוני, הדבר שאמור להיות מובן מאליו, ראש ממשלה צריך להיות נקי מחשדות בשביל שהציבור תוכל להאמין לו בדברים שהוא עושה, כי היום הציבור לא מאמינה שבאמת רוצים לעשות משהו בשבילה. המציאות מוכיחה את זה, הכסף לא מגיע אליהם, הקצבאות לא מספיקות בשבילם, העסקים שלהם נסגרים,

אין שום הגינות בהתייחסות אליהם. הציבור לא מאמינה לאדם שיש נגדו שלושה כתבי אישום,

איך היא תאמין לנשיא שיש נגדו כתב אישום? בקיצור, אדוני: בלתי סביר, בלתי מתקבל על הדעת. ביבי הוא פשוט בלתי.

הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. ואנחנו חייבות וחייבים לוודא שלא יהיה לנו כזה נשיא, בלתי ראוי, בלתי הגון, בלתי מתקבל על הדעת. ביבי, הוא בלתי.

מה יש לך לומר על כנופיית

חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, השר דוד אמסלם מבקש את הזמן להשיב לכם, בנוסף. הוא יכול להשיב רק בהסכמתכם. האם אתם מסכימים לתת לו את ההזדמנות להשיב לכם? לא לא לא.

אוקיי. לצערי, הם מסרבים. אני מתנצלת, כבוד השר, ולכן אנחנו נעבור להצבעה. האופוזיציה ביקשה הצבעה שמית על ההצעה הראשונה, הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון, כשירות מועמדים לכהונה כנשיא המדינה), של חבר הכנסת יואב סלגוביץ' וקבוצת חברי הכנסת. מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה השמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד

משה ארבל, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, נגד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יוסף ג'בארין, בעד יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, נגד אבי דיכטר,

צבי האוזר,

ניצן הורוביץ,

עמית הלוי,

צחי הנגבי, נגד יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וונש, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר,

תמר זנדברג,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אליהו חסיד,

אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' נגד משה יעלון,

אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, בעד עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

אוסנת הילה מארק, נגד פטין מולא,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי, נגד יעקב מרגי,

משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, בעד ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר,

יצחק פינדרוס, נגד טלי פלוסקוב, נגד אורלי פרומן, בעד תהלה פרידמן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

אנטאנס שחאדה, אינו נוכח

אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

הילה שי וזאן,

מיכל שיר סגמן, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת נא לקרוא שוב את רשימת חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת

אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח מיכל וונש, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח תהלה פרידמן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש עוד חבר כנסת במליאה שטרם הצביע ונמצא, או רוצה להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) איתן גינזבורג,

תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, נא לספור את הקולות.

רק מזכירה: לאחר ההכרזה, שתי הצבעות אלקטרוניות. אני מבקשת מכולם לשבת במקומם. התוצאות הן: 30 בעד,

נגד. ההצעה לא עברה, היא מוסרת מסדר-היום. אנחנו נעבור להצבעה הבאה, אלקטרונית. הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון, כשירות), של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין וקבוצת חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? ומי נגד? ההצעה

התוצאה היא 26 בעד, 35 נגד. אני מוסיפה גם את קרן ברק כקול נוסף נגד. ההצעה לא עברה, היא מוסרת מסדר-היום. אנחנו נעבור להצעה השלישית: הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון, איסור מועמדות וכהונה לנאשם או למורשע בפלילים), של חברת הכנסת מרב מיכאלי. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון, איסור מועמדות וכהונה לנאשם או למורשע בפלילים) לא נתקבלה. 27 בעד, כולל חבר הכנסת אחמד טיבי, 35 נגד, כולל חברת הכנסת קרן ברק. ההצעה לא עברה, ולכן גם היא מוסרת מסדר-היום. הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת יבגני סובה, אנדרי קוז'ינוב, ניצן הורוביץ ושרן מרים השכל בנושא: מתן פתרון מיידי לזוגות לפני הנישואים שנמנע מהם

נעבור להצעה

עשר דקות כדי לנמק את ההצעה. שלום, צוהריים טובים. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת להביא בפניכם את הצעת חוק הביטוח הלאומי, שמתייחסת לתיקון לדמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית. למשבר הגלובלי שיצרה מגפת הקורונה, ובוודאי להיקף התחלואה בישראל, אנחנו יודעים שאנחנו מובילים בעולם, לצערנו, יש השפעה ישירה על היקף המובטלים ועל שוק העבודה. התעלמות מהנסיבות החדשות שנוצרו בשל השינויים בכלכלה, בחינוך ובתעסוקה, לא תאפשר לנו למקסם את היתרון המובהק ביותר שלנו, היתרון האנושי. מצופה מאיתנו, בבית המחוקקים, לקדם חוקים המותאמים לשינויים הגדולים העוברים עלינו בעולם ובארץ בכל תחומי החיים, ובכללם ההשלכות שיש לקורונה על שוק העבודה. כנבחרי ציבור עלינו להכיר בשינויים, ובעיקר להיות רלוונטיים ומותאמים לצרכים. בישראל יש כיום מאות אלפי מובטלים. אני לא יודעת להגיד את המספר, כי כל אחד מפרסם מספר אחר, ואצלנו, בהיעדר בסיס נתונים, כל מספר קובע, סדר גודל של 20% אבטלה זה פחות או יותר המוסכם על רובנו. אנחנו צריכים לחשוב על דרכים יצירתיות לעודד חזרה מהירה למעגל העבודה, הן בשל החשיבות שיש לעבודה על החיים של כל אדם והן בשל ההשפעות שיש לכך על הכלכלה בטווח הקצר וארוך. הקורונה פה כדי להישאר, וכשהיא תחלוף, מי יודע איזה משבר יכול להגיע ומה יחייב אותנו להתנהל אחרת. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה, זה ברור, גם בהקשרים רחבים של מציאות החיים שלנו, ובוודאי בהיבטים של שוק העבודה. לצערי, גם בעולם העבודה נשים נפגעות ראשונות. אנחנו רואים את זה בכל תחומי החיים ושוב, גם כאן. נשים נמצאות בחזית המאבק בקורונה. הן מהוות סדר גודל של 70% מכוח העבודה הרפואי, הן רופאות,

עובדות מעבדה, מטפלות סיעודיות ועוד. נשים הן גם הרוב בתחומי העבודה הסוציאלית והחינוך, מערכים שהוזנחו ודורשים הכרה בחשיבותם ובהשפעה שיש להם על האזרחים דווקא בעיתות משבר. אם זה לא מספיק, השבתת מערכת החינוך הוכיחה כי נשים הן הראשונות לשאת את נטל הפגיעה ולאבד את מקום עבודתן.

לא פלא שרוב המובטלים הם למעשה נשים מובטלות. חלק מהשינויים כבר קורים, והם מראים לכולנו את הכיוון שאליו צועד עולם העבודה. קריירות מפוארות אינן רלוונטיות יותר, מקצועות רבים נוצרים בעוד אחרים נעלמים, פתרונות טכנולוגיים מוטמעים יותר ויותר בכל מקומות העבודה ומחליפים מפגשים פרונטליים. דרכי ניהול משתנות, מצטמצם הפער בין האקדמיה והפרקטיקה, ועובדים רוכשים בעצמם כלים הכרחיים לשינויים בעולם העבודה הדינמי, כשהאחריות הופכת יותר ויותר, על הפרט, האדם עצמו, מודלי העסקה גמישים וחדשים נוצרים: עובדים בחלקי משרה ושכירים שהם גם עצמאים. אחד השינויים המשמעותיים שהאיץ משבר הקורונה והצורך בריחוק חברתי הוא מודל עבודה מרחוק, תקראו לזה מרחוק, תקראו לזה כזה שחלק ממנו בבית, אבל מודל שמאפשר לאנשים לא להגיע למקום עבודתם ועדיין לתרום, להשפיע ולהיות חלק משוק העבודה. הצעת החוק שאני מביאה בפניכם היום, מציעה תמרוץ למעסיק המאפשר לעובד עבודה מהבית. מומלץ לבצע שינוי בשיעור ההפרשה של המעסיק לביטוח לאומי. עבור כל יום עבודה מהבית של העובד ישלם המעסיק 10% פחות מדמי הביטוח הלאומי, עד לתקרה של 50%. אנחנו מבינים שזה win win, גם למעסיק וגם לעובד. השינוי יכול להתחיל בהצעת החוק ולהתרחב לתחומים נוספים: מיסוי, תמרוץ ואטרקטיביות מקום העבודה. מובן שעבודה מהבית אינה מתאימה לכל מקום עבודה, וגם לא לכל עובד. אבל לאלו שיכולים לאמץ אותה היא יוצרת יתרונות רבים לעובד, למעסיק, לקהילה ולמדינה. אני הסתכלתי, יש פה מגוון של תחומים שבהם זה יכול לשפר את איכות החיים של כולנו, ודי אם אני אדבר על תחבורה, צמצום העומס בכבישים. על פי בנק ישראל עלות העומס בכבישים רק ב-2019,

הייתה יכולה לעמוד על 35 מיליארד שקלים. הגנת הסביבה, פחות מקום למשרדים, פחות זיהום בכבישים. אם מתבוננים בראיית מאקרו, יש ועדה, שהגישה את הממצאים שלה רק השנה, מטעם משרד התחבורה והגנת הסביבה ביחד, שאומרת שהעבודה מהבית יוצרת חיסכון למשק של 850 מיליון שקל בשנה. את אותם מיליונים אפשר להשקיע בחזרה בכל הנפגעים היום בגלל הקורונה,

בסדרי עדיפויות נורמליים של מדינה מתוקנת שרואה את האזרח במרכז. יש לכך השפעה גם על פריון בשוק העבודה, על שביעות רצון והתאמה לצרכים השונים של עובדים במנעד רחב עם צרכים שונים. אנחנו יודעים ששוק העבודה הולך לכיוון שבו אנחנו צריכים לתפור חליפה לפי מידה כדי לשמר את העובדים הטובים ביותר. זה מקל על גיוס עובדים. אני מגיעה מעולם משאבי אנוש. אני אומרת לכם, זה בהחלט יכול לסייע. זה מוריד את קצב תחלופת העובדים, זה מאפשר לספק למעסיקים כלי ניהול נוסף לשימור עובדים הרואים יתרון בעבודה מרחוק,

כל אחד על פי צרכיו. זה גם מאפשר הקטנת עלויות למעסיק, גם של שכירות, גם של מינהלות, גם של ציוד, ואם החוק יתקבל, אז בוודאי, גם בהיבט של תשלום ביטוח לאומי למי שעובד מהבית. אם זה לא מספיק, אז בואו נדבר גם על התייעלות בסקטור הציבורי. על פי מחקר בממ"מ שלנו כאן,

שפורסם לאחרונה, עבודה מהבית של 22% מהעובדים במגזר הציבורי, רק 22% מהם, בהיקף של יום אחד בשבוע, לא יותר מזה, תחסוך למשק עשרות מיליונים בשנה. לא נעלמת מעיניי החשיבות של שיפור תהליכי עבודה בסקטור הציבורי, ומה אם לא זה יכול לקדם ולהחיש את השירות המקוון, שממילא נדרש כדי לשפר את השירות לאזרחים? אתם יודעים שאנחנו, הסקטור הציבורי, סדר גודל של שליש משוק העבודה. אז אם דיברתי רק על 22%, מה המשמעות כשאנחנו מסתכלים על כל השליש, ואיך זה יכול להשפיע ולקדם. צמצום פערים ושוויון הזדמנויות, ברור לנו שבעלי מוגבלויות יכולים לראות בחוק הזה סוג של הזדמנות, פריפריה, מגזרים שונים,

מגזרים: חרדים,

בהיבט של יכולת לעבוד מרחוק, לעבוד מהבית ועדיין להיות חלק משוק העבודה. זה ברור לגמרי. כשאני מסתכלת על מגדר, רק השבוע צוין יום השכר השווה ולמדנו כולנו שאישה בישראל מרוויחה פחות מ-70% בהשוואה לכל גבר, והפער רק הולך וגדל. אז מה אם לא החוק הזה יכול לסייע לה גם להיות שייכת למעגל העבודה וגם לעבוד מהבית במידה שהיא תרצה? אנחנו נמצאים היום,

במקום השלישי בטבלת ה-OECD מלמטה בפערים בשכר בין גברים לנשים. לסיכום אני רוצה לומר שאם הקורונה כבר כאן ויש לנו הרבה מאוד נקודות תורפה שמשפיעות גם על הכלכלה,

גם על החיים של כולנו כאן, בואו ננסה לפחות לשפר במה שאנחנו יכולים את איכות חייהם של האזרחים, ונקדם חקיקה המאפשרת גמישות תעסוקתית לעובדים ותמריצים כלכליים למעסיקים. אני מבקשת מהח"כים להצביע בעד החוק ולשים,

את טובת האזרח מעל שיקולי אופוזיציה קואליציה.

תודה רבה לחברת הכנסת אורנה ברביבאי. יעלה וישיב על ההצעה סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת משולם נהרי. לרשותך עד עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת ברביבאי, חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, קובע את שיעור דמי הביטוח לענפי הביטוח השונים שעליהם מופקד המוסד לביטוח לאומי. שיעור דמי הביטוח לענף נפגעי עבודה כיום הוא 0.47% בגין שכר

6,331 שקלים, ומעל לשכר זה, 2.06%. תקופת משבר נגיף הקורונה הצריכה שינויים רבים בהתנהלות ציבור העובדים והמעסיקים כאחד ואף היערכות של הרשויות השונות, לרבות המוסד לביטוח לאומי. כמו כן, בתקופה זו של ריחוק חברתי נדרשו עובדים רבים למצוא הסדרי עבודה חלופיים, לרבות הסדרים שונים ועבודה מהבית. הצעת החוק מבקשת לקבוע שיעור דמי ביטוח מופחתים בענף נפגעי העבודה לגבי עובד המועסק בהסדר עבודה מהבית בידי מעסיק של 20 עובדים לפחות. שיעור ההפחתה המוצע הוא בשיעור של עשירית משיעור דמי הביטוח לענף נפגעי העבודה בעד כל יום בשבוע שבו מועסק העובד בביתו ולא פחות ממחצית השיעור לענף. מטרות חשובות אלו של הצעת החוק, מה זה, חלוקת תיקים? מטרות חשובות אלו של הצעת החוק, ובעיקרן תמריץ להעסקה מרחוק, אף שתכליתן ראויה, אינן עולות בהכרח עם תכליות הביטוח הסוציאלי, שעליו מופקד המוסד: ביטוח המבוטחים למקרה של אירוע מזכה או נזקקות,

דמי הביטוח הלאומי מהווים מקור עיקרי לתשלום הגמלאות שעליהן מופקד המוסד, והפחתת מקור זה משמעו פגיעה בהכנסות המוסד, וחלילה, ביכולתו לשלם גמלאות. יש לציין כי כיום נגבים דמי הביטוח הלאומי על בסיס הכנסה חודשית ואין למוסד לביטוח לאומי מידע על היקף העסקה ברמת השבוע או היום. בנוסף, ההצעה מבקשת ליתן את ההטבה רק למעסיק המעסיק מעל 20 עובדים, וזאת ללא התייחסות למעסיקים קטנים ועצמאים. לכ-10% מהמעסיקים יש 20 עובדים ומעלה. אף על פי שייתכן שהסיכון להתרחשות תאונה בדרך לעבודה יפחת כתוצאה מהעסקה מהבית, הרי שלא ניתן להעריך אם תהיה לכך השלכה על התשלומים בענף נפגעי העבודה, כמו גם על הסיכון הנוסף להתרחשות תאונות בבית. משכך, המוסד סבור כי הגם שתכלית ההצעה ראויה, מוצע לקדם את העניין בדרך של מתן תמריצים אחרים למעסיקים במישור התעסוקתי-כלכלי ולא במישור הביטחון הסוציאלי. עלות ההצעה, בהנחה שלפיה ל-20% מהעובדים תינתן אפשרות לעבוד מהבית, היא כ-0.5 מיליארד ש"ח בשנה, וזה על בסיס הנתונים שהיו בפועל ב-2019, ואז היה מדובר ב-6.5 מיליארד ש"ח. זאת הייתה העלות לנפגעי העבודה, כאשר לפחות 75% מהשכירים עובדים אצל מעסיקים שיש להם למעלה מ-20 עובדים, מה המצב? תמשיך. אני רק לא מבין למה ההצעה הזאת לא באה לוועדת שרים לענייני חקיקה. כי אין ועדת שרים לענייני חקיקה. זו הסיבה? כן, אבל אני חושב שהצעות כאלה, כשמדובר בהצעה טובה, הצעה ראויה אבל הצעה שיש לה גם השלכות, צריך לבדוק את כל ההיבטים ולקיים דיון בנושא הזה. חבל, זאת יכולה להיות הצעה טובה אבל חבל להביא אותה ובסוף היא נופלת, כשאפשר לקיים דיון, לבדוק ולראות. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים היום בתקופת הקורונה, ובתקופה הזאת נבחנים הרבה דברים שיש להם השלכות. בכל פעם אנחנו מגלים תחום אחר שפוגע ואנשים נפגעים שם, אם אלה מעסיקים ואם אלה עובדים, ומנסים לחפש פתרונות. כל הזמן אנחנו עוסקים בתיקון של ליקויים או בדברים שצריך לעשות לטובת העובדים. אני הייתי מציע לך לדחות את ההצבעה ולהביא את זה לדיון. לנסות לקדם את הנושא הזה. לדעתי חבל שההצעה תיפול. בכל זאת מדובר פה במשהו שהוא לטובתם של העובדים, אורנה.

מתעקשת להצביע. טוב. אני רוצה לומר משהו שקשור לימים האלה, לימים שלפני ראש השנה. פרשת השבוע. כן, כן. או פרשת השבוע או מענייני דיומא, וגם פרשת השבוע היא מענייני דיומא, מפני שפרשת ניצבים, יגיד לך גם מאיר, היא תמיד סמוך לראש השנה. זו פרשה שמדברת על אחדות. "אתם נצבים היום כלכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם,

ראית את הקרקס שהיה פה קודם? מישהו אמר: אם כל אחד ינקה לפתח ביתו, והייתה החצר נקייה. בוא נתחיל בקואליציה שתנקה את פתח ביתה,

כל אחד צריך לתרום את חלקו ולא להמתין שהשני יעשה. משה רבנו, אדם שהנהיג את הציבור לאורך תקופה ארוכה, אדם שתרם את חייו, את משפחתו, את כל-כולו להנהגה של עם ישראל, היה אכפת לו הציבור שלו, לפני שהוא נפרד מן העולם, מה הוא בוחר להגיד להם, איזה טיפ הוא נותן להם? הוא אומר להם: רבותיי, אני מכיר אתכם. אני עברתי איתכם הרבה. תמיד הייתם מתלוננים, תמיד היו ויכוחים.

תמיד הייתה שנאה, תמיד היו מחלוקות, תמיד אנשים לא היו מרוצים, תמיד אנשים רצו יותר וכשנתנו להם, התלוננו. אני אומר לכם, מכיר אתכם טוב. אתם רוצים לשרוד, אתם רוצים להתקיים? "אתם נצבים היום כלכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושטריכם, טפיכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחטב עציך עד שאב מימיך". כל המעמדות,

כולם בלי יוצא מן הכלל. אין הבדלי מעמדות, עד חוטבי עציכם. עליזה מאשרת לך לסיים. אם אתם תלכו יחד ותתחברו יחד, אף אחד לא יכול להזיק לכם, אף אחד לא יכול לפגוע בכם. גם הקורונה לא תפגע, אם תהיה אחדות, אם כולם יהיו מאוחדים. ואני מסיים במשל יפה, לסיכום. היה זקן שהגיע זמנו להיפרד מן העולם, והוא שכב על ערש דווי וידע שימיו ספורים. קרא לבניו לצוות אותם ורצה לתת להם איזה טיפ לחיים. אמר להם: בניי, היו לו בנים חסונים, חזקים, אמר להם: הביאו לי חבילת קנים. הביאו לו חבילת קנים.

החזקים, אני רוצה לראות מישהו שיכול לשבור את החבילה הזאת. הראשון מנסה, השני והשלישי וכן הלאה, אף אחד לא מצליח. הוא אמר: הביאו אליי את חבילת הקנים, ואני אראה לכם איך אני שובר אותה. אתה, שכיב מרע? הביאו לו. התיר את הקשרים, עוד קשר ועוד קשר. ואחר כך שלף קנה אחד ושבר אותו, ועוד קנה ושבר אותו, עד ששבר את כל החבילה. אמר להם: בניי, אם תהיו מאוחדים וקשורים כמו חבילת הקנים, אף כוח שבעולם לא יכול לשבור אתכם, אבל אם אתם תורידו את הקשרים ותיפרדו אחד מהשני, כל שכיב מרע יכול להזיק לכם ולפגוע בכם. מכאן, אמר להם משה רבנו: אחדות. אחדות זה הקיום שלנו, זה סוד קיומנו וזה מה שייתן לנו לחיות זה בצד זה, ולא זה תלוי ליד זה.

סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משולם נהרי. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, האם את מעוניינת להשיב?

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית), התש"ף 2020, של חברת הכנסת אורנה ברביבאי. מי בעד? מי נגד? נא הצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי ביטוח מופחתים בעד עובד בעבודה מהבית),

במערכת, 14 בעד, 37 נגד. אני מוסיפה בעד את חברי הכנסת אורנה ברביבאי, יבגני סובה, אלי אבידר, עודד פורר, היית בתוך המליאה? וחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, כולם בעד. 19 בעד, 37 נגד. ההצעה לא עברה, ולכן היא מוסרת מסדר-היום. נעבור להצעה לסדר-היום בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: המחסור באלפי חדרי לימוד בבתי הספר בחברה הערבית, מס' 1351, של חבר הכנסת ווליד טאהא. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש. חבר הכנסת ווליד טאהא, אתה מוזמן לבוא ולנמק את הצעתך. לרשותך עד עשר דקות. כבוד היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, בבוקר התחלנו את היום בדיון בוועדת החינוך בנושא שקשור בקליטת מורים ומורות ערבים למערכת. הדיון היה סביב נושא שיטת הניקוד שבאמצעותה קולטים מורים ומורות ערבים. היא איננה קיימת בחברה היהודית. החברה היהודית כנראה איננה סובלת מעודף של מורות ומורים, ועל כן כל מי שמסיים את לימודיו ומבקש להיכנס למערכת, אין לו בעיה להיקלט ולהמשיך את עבודתו שם. בניגוד למה שקורה בחברה היהודית, בחברה הערבית יש עודף של למעלה מ-13,000 מורות ומורים שמחכים להיכנס לעבודה שלהם ומתקשים. הם מחכים שנים על גבי שנים כדי להיכנס. אבל אני עכשיו אדבר על נושא אחר, שגם הוא מלווה את מערכת החינוך בחברה הערבית, וגם הוא מהווה עוד נושא כאוב וקשה מאוד במערכת החינוך הערבית, שמן הסתם הוא תוצאה של עשרות שנים של אפליה ואי-שוויון של המערכת. הכוונה שלי היא למחסור חמור מאוד בכיתות לימוד, לא רק בנגב, שידוע לכולם ששם סובלים סבל רב מאוד ממחסור בכיתות לימוד ואפילו מאי-קליטת אלפי ילדים בגילאי שלוש עד חמש, כמעט 3,000 ילדים נמצאים ללא מסגרת חינוך בכלל; אני מדבר על מחסור של למעלה מ-2,500 כיתות לימוד ביישובים הערביים, מחסור שמשרד החינוך הכיר בו, בצורך. כלומר, הרשויות הגישו בקשות להכרה בצורך של כיתות לימוד, משרד החינוך הכיר בכך שצריך לבנות את הכיתות האלה, ואולם עד היום הם לא עשו את זה. למעלה מ-2,500 כיתות לימוד, אלה נתונים של המשרד עצמו. ואני כמובן אינני מדבר על ירושלים המזרחית, ששם הקטסטרופה והאפליה הם תהומיים, אבל זה נושא אחר. נושא המחסור בכיתות הלימוד בלט בכל הקושי שלו דווקא בתקופת הקורונה, כאשר התחיל הצורך ללמוד בקבוצות קטנות ובשיטת הפיצולים. אנחנו מדברים על מחסור שבפועל קיים במרבית היישובים הערביים. לבית ספר חסרות כיתות לימוד, הוא משתמש בכל חדרי השירות שברשותו כדי לנצלם ללמידה בפועל, ואז באה הקורונה והגיע הצורך לעשות פיצול ולעשות קבוצות והקבצות. בית הספר, שבלאו הכי סובל ממחסור חמור של כיתות לימוד, מבקשים ממנו להסתדר בלמידה בקבוצות במצב של תחלואה וקורונה. הרי הנושא הזה היה צריך להדאיג כל ממשלה, ואני לא מדבר על האזרח הערבי שהיה צריך להיות מודאג. כל ממשלה בישראל הייתה צריכה להיות מודאגת מהמחסור החמור הזה, מהמחסור המזעזע בכיתות לימוד בחברה הערבית, והיא לא הייתה צריכה לחכות לנציג של הציבור הערבי כדי שיעלה לדוכן ויעלה צעקה כלפי המחסור החמור הזה, מחסור שאת תוצאותיו רואים בכל ההיבטים של החינוך. מדינת ישראל מככבת בעולם בפערים בין התלמידים על רקע לאומני, והיא נמצאת בראש הטבלה של הפערים הבין-לאומיים בתחום הזה. התוצאות של מבחני הפיז"ה הראו נתונים מזעזעים על הפערים בין התלמיד הערבי לבין התלמיד היהודי. תוצאות מבחני הבגרות שהתפרסמו מעידות על פערים אדירים בין התלמיד הערבי לתלמיד היהודי, ובכל הרמות שאנחנו רק נוגעים בהן אנחנו רואים את הפערים המדהימים בין ילד לילד במדינת ישראל. בין ילד לילד. ילד בן שש הוא ילד, בין אם הוא גר ביישוב יהודי ובין אם הוא גר ביישוב ערבי. ואולם ילד שגר ביישוב ערבי מוענש, מוענש, לעומת ילד שגר ביישוב יהודי. גם הפערים התקציביים, ברמת תקצוב, ידועים לכולם ומתפרסמים מדי פעם. בחינוך היסודי הפער בין תלמיד ערבי לתלמיד יהודי מגיע עד כדי 15%, בחטיבות הביניים הפער קופץ לכדי 35%, ובחינוך העל-יסודי הפער מגיע עד כמעט 70%. זה לא משהו שאי-אפשר לתקן, זה עניין של מדיניות, עניין של רצון, זה עניין של סדר-יום, מה כן רוצים, מה לא רוצים. המצב הזה צריך לבייש כל שר בממשלה, צריך לבייש את ממשלות ישראל לדורותיהן, ומישהו צריך לתת על זה את הדעת. אי-אפשר שבשנת 2020 מערכת החינוך הערבית תסבול ממחסור של אלפי כיתות לימוד. זה עניין של כסף, עניין של החלטה פוליטית, זה לא מכה משמיים, זה לא משהו שאי-אפשר לסדר אותו. זה משהו שאפשר לטפל בו באמצעות החלטה. ולצערנו, החלטות,

ועל כן התלמיד הערבי מפגר בכל התחומים מכל תלמיד במדינת ישראל, והמצב הזה בלתי נסבל, בלתי סביר, וצריך לשנות אותו. אי-אפשר להמשיך עם המצב הזה. אי-אפשר להמשיך להתייחס לחינוך בחברה הערבית כאל משהו שצריך להוכיח בו ריבונות, ולא משהו שצריך לתת בו חינוך. זה משהו אבסורדי, שמתמשך לאורך כל העשורים ולאורך כל השנים, והגיעה העת לשנות אותו. אני העליתי את ההצעה שלי לוועדת חקירה לבחינת נושא המחסור בכיתות לימוד. אבל לצערנו, מכיוון שאני יודע שהמחסור הוא פוליטי ולא מחסור אחר, והוא נוצר בכוונה תחילה ולא נוצר כתוצאה ממכת טבע, ואני יודע שאפילו שזו הצעה שכל חבר כנסת אמור לתמוך בה, לצערי היא הולכת להיזרק לפח וח"כים יתנגדו לה משיקולים זרים ולא לעניין ולא חינוכיים, גברתי היושבת-ראש, אני הופך את ההצעה שלי להצעה לסדר לדיון בוועדת החינוך.

כהצעה לוועדה פרלמנטרית זה חייב להיות בוועדת הכנסת. הוא יכול? בעצם, אתה הופך את זה להצעה רגילה.

תודה.

מאיר פרוש, סגן שר החינוך.

בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע ווליד טאהא, בשנת 2020 הוכר הצורך ב-2,838 כיתות לימוד בבתי הספר ובגני הילדים במגזר הלא-יהודי. המספר הזה, 2,838, זה כ-18% מהצורך הקיים בכל הארץ, זאת, כאשר חלקה של החברה הערבית בקרב האוכלוסייה הכללית עומד על כ-21%. כפי הידוע, על מנת שניתן יהיה לתקצב פרויקט לבינוי יש צורך בהגשת מסמכי קרקע על ידי הרשות, זה דבר בסיסי ראשון, אם יש מסמכי קרקע, וכאשר יש מסמכי קרקע, מתבקשים גם להביא תוכנית אדריכלית, פרויקט שהוא זמין לתקצוב. נכון להיום, לצערנו רק כ-200 כיתות במגזר הלא-יהודי נמצאות בסטטוס זה, וכמובן, הן יובאו לדיון בוועדות התקצוב הקרובות. חשוב גם להביא כאן, מאחר שדובר על הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין הזה, אם כי זה הופך בסוף להצעה לסדר-היום, למרות שזה עובר לוועדת החינוך,

אבל בכל אופן, חשוב להביא כאן את הניצול התקציבי של הרשויות במגזר הלא-יהודי.

בכפר קאסם הניצול התקציבי של הרשאות שכבר הועברו לרשות בשנים 2012 2020 עומד על כ-40% בלבד. באל-קסום הניצול התקציבי של הרשאות שהועברו לרשות בשנים 2012 2020 עומד על כ-55% בלבד. אני מבקש להדגיש שבעשור האחרון הושקעו משאבים ומאמצים רבים לבינוי כיתות לימוד במגזר הלא-יהודי, והדבר גם ניכר בשטח. ואני אומר כאן במאמר לא מוסגר אפילו: גם כאשר נעשה מאמץ ברור שיש חסר גדול, אני לא מתכחש לכך. בשנים 2010 2020 הושקעו כ-23 מיליארד שקלים בבניית כ-30,000 כיתות לימוד חדשות בכל המגזרים, ומתוכן 7,056 כיתות לימוד במגזר הלא-יהודי, בהשקעה של קרוב ל-6 מיליארד שקלים.

24% מכלל הכיתות החדשות שנוספו בתקופה הזו נבנו במגזר הלא-יהודי. מדי שנה בודק מינהל הפיתוח במשרד החינוך את הצורך בכיתות לימוד בכל רחבי הארץ ומתקצב רשויות לבינוי בהתאם לזמינות ובכפוף לתקציב הקיים. לנושא הבדואים בדרום, ישנה החלטת ממשלה, 2397, אשר המשרד פועל לפיה, לתקצוב בניית כיתות שלא יפחת מ-236 מיליון

לשנים 2017 2020. לנושא הדרוזים, ישנה החלטת ממשלה, 959, שהמשרד פועל לפיה, לתקצוב של בניית 38 כיתות בשנה לשנים 2016 2020, וגם 8 מיליון שקלים בשנה לחידוש מבנים. במזרח העיר בירושלים כל פרויקט הזמין לתקצוב, מתוקצב. בנוסחה לתקצוב כיתות לימוד קיימים קריטריונים אשר מיטיבים עם הרשויות במגזר הלא-יהודי, כמו למשל קריטריון המצב הסוציו-אקונומי של כל רשות. וככל שזה נמוך, הציון גבוה יותר.

אני רוצה לומר כך: ביחס לעבר, אני חושב שלא הייתה תקופה כזאת משגשגת בתחום הבינוי של כיתות. ברור, כמו שאמרתי קודם, החוסר הוא גדול, אבל הבעיה היא גם בזמינות של קרקעות. אני רוצה רק לציין דוגמה. תוכנית החומש לכיתות, שהסתיימה ב-2016, עמדה על כ-8,000 כיתות בשנה. משרדי החינוך והאוצר הפעילו תוכנית חומש חדשה לשנים 2017 2021, ובתוכנית הזו מספר הכיתות לשנה הוכפל מכ-8,000 לכ-16,000 כיתות בשנה. כמובן, המגזר הערבי מקבל את חלקו, וכבר כעת החלו במשרד לגבש תוכניות חומש לשנים 2022 2026. כמובן,

יש חסר גדול גם במגזר הערבי,

ובמגזר היהודי, אני אומר לך, יש חסר גדול מאוד במגזר החרדי. אנחנו משתדלים להדביק את הקצב, אבל מאחר שגם המציע

להעביר את זה לדיון בוועדה, אני באופן עקרוני מסכים לכך, והכנסת תחליט לאיזו ועדה זה עובר.

מאחר שההצעה עברה מבקשה לוועדת חקירה פרלמנטרית לדיון בוועדת החינוך, אנחנו עוברים להצבעה על המחסור באלפי חדרי לימוד בבתי ספר בחברה הערבית, בעצם להעברת הדיון לוועדת החינוך, בעד ונגד. כולם במקום? בבקשה, חברים, הצבעה. ההצעה להעביר

כן, בבקשה.

בעד, סעיד אלחרומי, בעד, אוסאמה, בעד, אימאן ח'טיב,

קטי, בעד,

פרידמן בעד, רם שפע, בעד, דיכטר, בעד. סך הכול

בעד. ההצעה עוברת לדיון בוועדת החינוך.

אנחנו ממשיכים מכאן להצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: הפערים בין הצהרות ראש הממשלה ושר האוצר לבין ביצוע התקציב בפועל בתקופת משבר הקורונה,

1443, של חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת פורר, בבקשה.

ישיב? אמור להשיב לך סגן שר האוצר יצחק כהן. אני מקווה שהוא יגיע עד אז. איך הוא ישיב על הצעה כשהוא לא נמצא? אני מקווה שהוא מאזין לך ממקום כלשהו במליאה. עשר דקות, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, בתחילת הדרך זה קרה אחת לשבוע, אחר כך זה קרה אחת לכמה שבועות. אבל תמיד, גברתי, זה דרמטי. תמיד זה קורה סמוך למהדורות החדשות של השעה 20:00. ואם יש משהו שממשלת ישראל הנוכחית מצטיינת בו זה הפקת מסיבות עיתונאים או תדרוכי עיתונאים או הצהרות לתקשורת או כל כינוי שתחליטו שמשמעו נתניהו, נתניהו,

דגלים מגוהצים מאחוריו, והרבה איפור ותפאורה. וכך, פעם אחר פעם, גברתי, מתכנס הציבור אל מול המסכים וממתין בקוצר רוח לשמוע איזו תוכנית יציג הפעם ראש הממשלה כדי להוציא את המשק מהבוץ. ואני חייב לומר את האמת, אם יש משהו שנתניהו מצטיין בו זה להציג תוכניות. הוא יודע להישיר את המבט אל המצלמה, הוא יודע לכוונן את קולו בדיוק לטון הנכון ולהניף את ידיו בדיוק בזמן. בהצהרות הללו הוא מצטיין. ההצהרות הן בזמן הנכון, עם תאורה מושלמת, עם אווירה מחשמלת. הוא טורף את המצלמה, אין מה לומר.

האורות כבים, את הדגלים מאחסנים עד למסיבת העיתונאים הבאה, שבה יצהיר נתניהו בדיוק ההפך ממה שהצהיר במסיבת העיתונאים הנוכחית. שר האוצר עוד מגיע לתדרוכים הללו, אבל רק כדי שיהיה ברור ההבדל מי מציג מצוין ומי מציג פחות, מי בדיבור שוטף ומי פחות, שלא תתבלבלו ושלא תטעו לחשוב שאולי יש גם שר אוצר שיודע להציג כמו נתניהו. אין ספק שנתניהו הוא שחקן התיאטרון הטוב ביותר על המגרש הפוליטי. אולי בגלל זה,

הוא השאיר את התיאטראות סגורים עד לאחרונה, כדי למנוע את התחרות הזאת. הוא לא כל כך אוהב את התחרות, הוא אוהב אותה רק כשהיא נעשית בין חברי מפלגתו המשחרים לפתחו כדי לקבל עוד איזה ג'וב, עוד איזה תפקיד. אבל כשהמסך יורד, כשמגיעים לשלב הקשה שבו צריך לבצע, לא רק להציג, זה כל הסיפור. הממשלה הזו לא מנהלת,

היא מתנהלת. רואים את זה בגיבוש התוכניות. וכתוצאה מהשליפות האלה, שאתם עוד מעיזים לקרוא להן תוכניות, יש לכם, רבותיי, בעיה גם בביצועים. לפני זמן לא רב עמדתי כאן והזהרתי אתכם מהתוכנית המטופשת של משרד האוצר לבזבז 6 מיליארד שקלים שהקציבו, כביכול, להחזרת עובדים לעבודה. אמרתי, או יותר נכון אמרנו, כל חברי ועדת הכספים, שאתם בונים את התוכנית הזאת עקום, באופן בלתי סביר, שלא תוכלו לבצע אותה, ומה שכן תבצעו ממנה לא יסייע לעסקים. אז בסוף מה קרה? ה-6 מיליארד התכווצו ל-5.4 מיליארד, אבל מתוכם בוצעו רק 200 מיליון שקלים. אדוני השר, 4% ביצוע. הסיוע לענף התיירות עומד על 43% ביצוע, פרק ההמשכיות העסקית, שמרכז את הסיוע לעסקים, שאתם ממשיכים לפגוע בהם בדרך ההתנהלות שלכם לעניין פתיחה וסגירה של המשק בתהליכי קבלת ההחלטות העקומים, שם רק 43% ביצוע. אבל יש נושא אחד שהייתי מראה אותו גם כנושא הדגל שמייצג את ביצועי הממשלה, הכשרות מקצועיות. אדוני השר, שר התקשורת, אדוני שר התקשורת יועז הנדל,

להכשרות מקצועיות תקצבה הממשלה 275 מיליון שקלים, יש לך מושג כמה ביצעה הממשלה בנושא הזה, יש לך השערה? אני אקל עליך, אפס. אפס בביצוע. 275 מיליון שקלים, בוצעו אפס. הבעיה היא שלא משנה כמה הייתם שמים על הסעיף הזה, 300, 400,

כשהביצוע אפס, אין משמעות למה שאתם מתקצבים. מתחילת המשבר דרשנו סיוע למגזר השלישי. חברת הכנסת, השרה אורית פרקש הכהן, היית חלק מוועדת הכספים כשדרשנו סיוע למגזר השלישי והיית חלק מוועדת הכספים כשהעברנו ודרשנו שזה יופיע בחוק, 230 מיליון שקל סיוע למגזר השלישי. כמה ביצעה הממשלה?

אפס מתוך התקציב הזה. זה לא שאין כסף, זה לא שהתקציב לא קיים, זה שאתם פשוט חסרי יכולת.

זה בגלל

אבל אני אומר לך, חבר הכנסת קרעי, מה אתם עושים, על כל שלל השרים שלכם וסגני השרים שלכם, אם בסוף בביצועים יש לכם אפס? הממשלה הזאת, שהרשימה של ביצועי האפס שלה עוד ארוכה, נלחמתם, ודרשתם בוועדת הכספים 700 מיליון שקלים לטובת תווי מזון לאוכלוסיות מוחלשות, כמה ביצעתם מתוך ה-700?

אפס ועוד אפס ועוד אפס שווה אפס בביצוע.

יש לכם פעמים שאתם מבריקים. למשל, בפרק האצה ופיתוח של המשק, 31% ביצוע, בנושא של האצת פרויקטי דיגיטציה למרחוק, אולי אחד הנושאים הכי קריטיים וחשובים כדי שלדור הצעיר לא תהיה עוד שנה אבודה, אתה יודע מה אחוזי הביצוע שם? 10% ביצוע בלבד, שמצטרפים ל-12% אחוזי ביצוע בהאצת פרויקטי תשתית בתחום ההייטק. בסך הכול הצלחתם לבצע 52% מהתקציב שיועד לתקופה הזאת כדי לסייע למשק הזה במשבר הקורונה. המשמעות, רבותיי וגברתי וגבירותיי, שבין ההצהרות של ראש הממשלה ושר האוצר לבין המציאות בשטח קיים נתק,

תהום פעורה בין ההצהרות לבין הביצוע, ונראה לי שאתם צריכים תקציב מיוחד שיאיץ בכם ללמוד איך מבצעים,

איך מובילים. לאחרונה התפטר הממונה על התקציבים, תוך שהוא משאיר כתב אישום חמור על דרך ההתנהלות של הממשלה. חשוב לי להבהיר: יש לי והיו לי מחלוקות קשות עם אגף התקציבים, ביושבי כיושב-ראש ועדת הכספים לא חסכתי מהם ביקורת מעולם, אבל לא העזתי מעולם לחשוב שאני לא צריך לשמוע אותם. לא רק שאני צריך לשמוע אותם, גם להקשיב להם,

ואחר כך לקבל את ההחלטות בוועדה גם אם הן בניגוד לדעתם. כך גם אתם, תפקידו של שר האוצר הוא להחליט, תפקידה של הממשלה הוא להחליט, אבל יש לה עוד תפקיד, היא צריכה לחשוב לפני שהיא מחליטה, היא צריכה לדון, לרתום להחלטה את כל המנגנון הממשלתי ולהוביל אותו. וכשכותב הממונה על התקציבים שתהליכי קבלת ההחלטות מושפעים מאינטרסים צרים, לא ענייניים, קצרי טווח, בשליפה מהמותן וללא עבודת מטה מקצועית ודיון מוקדם, ברור לכל בר-דעת שאתם מועלים בתפקידכם ומנהלים בדיוק הפוך, הפוך מהדרך שבה צריך לנהל כדי לרתום את הממשלה לביצוע ולא לחנוק את יכולת הביצוע. דוח ביצוע התקציב שפרסם החשב הכללי מצטרף לדבריו של מרידור. הם מביאים אותנו לכלל מסקנה, חבריי חברי הכנסת: או שתוכניות הממשלה, אדוני סגן השר, אני שמח שהצטרפת אלינו, הן קטסטרופליות ובלתי ניתנות לביצוע ובשל כך הממשלה צריכה ללכת הביתה, או שהתוכניות הן מצוינות אבל ממשלת ישראל פשוט לא מסוגלת לבצע אותן, ובשל כך הממשלה צריכה ללכת הביתה.

בכל מקרה, בכל מקרה המסקנה היא אחת: נכשלתם. לכו הביתה, זוזו הצידה. נכשלתם ביצירת תוכנית כלכלית מקיפה, גדולה,

שמייצרת ודאות ומאפשרת להתמודד עם המשבר, נכשלתם בניהול הממשלה, ברתימת כל הכוחות לטובת ניהול המשבר הזה. אתם לא מסוגלים לקבל החלטה, וכשאתם כבר מקבלים איזושהי החלטה, אתם משנים אותה ברגע.

כי יש לחץ קטן מהכיוון של דרעי או של ליצמן. אין לכם יכולת הכרעה. ובמצב דברים כזה, כשהממשלה לא מתפקדת, כששרי הממשלה לא מצליחים לבצע את המוטל עליהם וראש הממשלה לא מצליח לקיים אפילו אחת מההצהרות וההתחייבויות שלו לציבור, אין לכם מנדט ציבורי למשול. זוזו הצידה ותאפשרו למי שיודעים לנהל, שיודעים לעשות סדר, לתקן את כל מה שקלקלתם. בכל מקרה, הנתונים הם חד-משמעיים. הפערים בין ההצהרות של ראש הממשלה לבין הביצוע מחייבים הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את הכשל. ובזה אני אסיים: לדעתי, חבריי מהקואליציה, זה אינטרס שלכם. אתם כל הזמן מאשימים את כולם בכישלון, את הפקידים, את המנכ"לים, את ראשי האגפים. לשיטתכם, כולם אשמים, לכם אין שום אחריות. אז אם זה המצב, ובזה אני מסיים, בואו נבדוק את זה. בואו נבדוק מה לא בוצע, למה לא בוצע. אל תפחדו, אור השמש יחטא את המוגלה הזו שהבאתם אל תרבות הניהול בממשלה, והוא היחיד שיכול להחזיר את האמון. ולכן הקמתה של ועדת חקירה שתבחן את הפער הזה זה אינטרס שלכם והיא תהיה תחילתו של התיקון. אני מצפה מראש הממשלה ומכם לתמוך. אבל מה, כנראה שלא תעשו את זה, כי אתם מ-פ-ח-דים. תודה רבה לך, חבר הכנסת פורר. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן, בבקשה. אני מחכה ליום שתעלה ותיתן את רשימת ההישגים של ישראל ביתנו. כבר עכשיו. בבחירות הבאות אתה לא נכנס בכלל.

רשימת ההישגים של אלי ישי.

קשור עכשיו? תן לי הישג אחד של ליברמן. ההישגים,

את רשימת ההישגים של אלי ישי, הפטרון שלך. בבקשה, חבר הכנסת איציק כהן. רבותיי. כן, בכבוד. תודה, גברתי היושבת-ראש. הצעה של ידידי חבר הכנסת פורר לגבי הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הפערים בין הצהרות ראש הממשלה ושר האוצר ובין ביצוע התקציב בפועל בתקופת משבר הקורונה. אני מכיר את עודד הרבה שנים. אדם מאוד ישר, יש לו יושר אינטלקטואלי. הוא בטוח לא בדק את הדברים, כי אם הוא היה בודק את הנתונים הוא לא היה מגיש את ההצעה הזו. דוח של החשב הכללי, אדוני. הכול בסדר, עודד.

להתמודדות עם הקורונה, עם מגפת הקורונה, הינה נרחבת מאוד מאוד ומאוד מקיפה, וכוללת מענה ארוך טווח לעסקים, לעצמאים ולאזרחים, לכולם, לכל הספקטרום,

אין אחד שנשאר בחוץ. לכולם דאגנו. ולאורך הזמן עולות ביקורות שונות לגבי שיעור הביצוע של התוכנית. אם הכול כל כך טוב, אז למה כל כך רע? אתה לא שומע אותי. אם הכול כל כך טוב, למה כל כך רע? אתה לא שומע. מחוץ לבניין, תצא החוצה, תשאל את האנשים. אתה לא שומע אותי. הממשלות הרעות האלה שהיו במשך עשור. לא ישבתם בממשלות האלה, פורר? חוץ מאבידר.

החיקוי ב"ארץ נהדרת" טוב. היה עשר, נכון? מצוין, מצוין.

יש כאלה שמקבלים דמויות ויש כאלה שאפילו לא סופרים אותם. וואי, וואי, כמה מסביבך עכשיו, חבל על הזמן. חברים, אנחנו נאפשר לסגן השר להשיב.

גברתי היושבת-ראש, חברים, עודד, לאורך הזמן עולות ביקורות שונות, זה טבעי, לגיטימי, וזה אך מתבקש, לגבי שיעור הביצוע של התוכנית. אבל יש לציין כי לאחר אישור תוכנית הוודאות הכלכלית, שמעניקה זכאויות לדמי אבטלה ומענקים עד ליוני 2021, היקף התוכנית התקציבית גדל משמעותית, ולכן התייחסות לשיעור הביצוע רלוונטית פחות, בפרט שחלק גדול מן הזכאויות הן עתידיות ולכן לא היו יכולות להיות ממומשות עד כה. שיעור הביצוע היה, הכול בסדר. תצלול, תצלול למספרים. אתה הלוא איש מספרים, תצלול.

הפער שצוין בהצעה של סכומים שלא מומשו בחלק ההמשכיות העסקית הוא ברובו בגין הלוואות בערבות מדינה, הלוואות שעומדות לטובת הציבור והמימוש שלהן תלוי בביקוש להן. יצוין שבהלוואות לעסקים קטנים, אני לא שומע כלום, גברתי היושב-ראש. חברים, אתם מפריעים לו לדבר. בבקשה. חברים.

בשביל עודד אני חוזר. הפער שצוין בהצעה של סכומים שלא מומשו בחלק ההמשכיות העסקית הוא ברובו בגין הלוואות בערבות מדינה, הלוואות שעומדות לטובת הציבור, והמימוש שלהן תלוי בביקוש להן. יצוין שבהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שלהן ביקוש גבוה, קרוב ל-18 מיליארד,

כבוד השר. כבוד השר. חבר הכנסת פורר, הוא מדבר אליך. הוא שאל שאלות יפות וצריך לתת תשובות טובות. מה הפיצוי של המשרד, אני עונה לך,

אלו הלוואות שעומדות לטובת הציבור והמימוש שלהן תלוי בביקוש להן. יצוין שבהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שלהן ביקוש גבוה, קרוב ל-18 מיליארד ש"ח כבר בוצעו, עודד פורר. אנחנו מגדילים את היצע ההלוואות עוד לפני שהמכסה מגיעה לסיומה.

אנחנו עושים כך גם עכשיו, ונעשה את זה בעתיד. אם היית מקשיב לי, תקשיב רגע. ולכן ישנם 8 מיליארד ש"ח המופיעים כחלק מהמכסה ולא בוצעו, שכן 18 המיליארד שהועמדו להלוואות עוד לא מומשו במלואם. כשייגמרו 18 המיליארד יהיו להם עוד 8 מיליארד,

ואני מציע,

שלא להתמקד באחוזי מימוש התוכנית. זה נתון מטעה, מאחר שמדובר בתוכנית של זכאויות שמאפשרת לאזרחים, לעסקים ולעצמאים רשת ביטחון לשנה הקרובה, עד יוני 2021. מתוך 230 מיליון שקל לעמותות,

יקירי, אני מוכן שתבוא אליי למשרד, ללשכה באוצר, ונעבור סעיף-סעיף. ואתה רואה שכל האוהלים שהיו מחוץ למשרד נעלמו. כל ההפגנות שם כבר לא קיימות. כולם קיבלו מענה, עודד. כולם קיבלו מענה. היום אומרים לך ארגוני עצמאים: אנחנו לא סומכים עליכם, עכשיו בהחלטות, אני בקשר איתם.

היום, עכשיו, עודד, אם צריך לשפר, משפרים, וברוך השם זו תוכנית ענקית. זו לא תוכנית פשוטה. עשרות מיליארדים. ושר המשפטים מפריע לי עכשיו. אפשר? עודד, עליזה אומרת שאני יכול לרדת.

תודה. אז אני מבקש, מה אתה רוצה עם ההצעה הזאת? אני רוצה להצביע. אז נצביע נגד. אני אגיד לך יותר מזה, איציק: אם הכול כל כך טוב, תאשרו את הוועדה ויגידו שאנחנו, אתה כל שבוע מציע ועדת חקירה אחרת. בסוף כל הכנסת תהיה ועדות חקירה. מתי הכנסת תעבוד? הרי אתם עובדים קשה. בינתיים הצבעתם נגד כולנו. סגן שר האוצר, תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא,

אתה תוכל להצביע מפה. אורנה, אני אקבל את ההצבעות שלכם מכאן. אנחנו עוברים, שוב אני אומרת, להצבעה על הצעה לסדר-היום בנושא ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: הפערים בין הצהרות ראש הממשלה ושר האוצר לבין ביצוע התקציב בפועל בתקופת משבר הקורונה. אנחנו עוברים להצבעה אם להעביר את זה לוועדת הכנסת. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה.

שטרן, בעד, השכל, נגד; סובה? קושניר, בעד, פורר, כמובן בעד, מי עוד רוצה שאני אקח הצבעה? שלמה קרעי, נגד, קטי שטרית, נגד, אליהו חסיד, נגד, עוד מישהו? סך הכול 13 בעד, 29 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום, כמובן. אנחנו עוברים לקריאה ראשונה, מטעם ועדת הכנסת, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב-ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), התש"ף 2020. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה ראשונה את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב-ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), הצעת חוק שמוגשת מטעם ועדת הכנסת לאחר שאושרה בוועדה ללא מתנגדים. למי שלא מכיר, ועדת הכנסת אחראית לבחירת ועדה מייעצת שדנה בשכר חברי הכנסת ובתנאי שכרם. כהונת הוועדה היא לחמש שנים. כהונתה של הוועדה האחרונה פגה בחודש ינואר 2019, ועד היום לא מונתה חדשה בגלל שלוש מערכות הבחירות הרצופות שהתקיימו ולא אפשרו את הקמתה.

ומתוקף תפקידי וחובתי כיושב-ראש ועדת הכנסת, התחלתי לעסוק במינוי הוועדה ובהליך איתור של חברים חדשים שיסכימו לכהן בוועדה שאותה עלינו למנות, בהוראת חוק,

החוק קובע כי הוועדה תמנה שלושה חברים כאשר לפחות אחד מהחברים צריך להיות חבר סגל אקדמי ויושב-ראש ההרכב יהיה חבר ועדה שהוא חבר בסגל אקדמי. לפני כחודשיים, כשהתחלתי לפעול בשיתוף יושב-ראש הכנסת לגיוס חברים לוועדה, גילינו כי המלאכה אינה פשוטה כלל ועיקר. החברים בוועדה חייבים כמובן להיות אנשים ראויים, ראויים מאוד, שאינם בניגוד עניינים ואין להם השתייכות מפלגתית. הוועדה חייבת להיות בלתי תלויה ונקייה משיקולים זרים. פנינו ללא מעט גורמים ומועמדים. חלקם נפסלו בגלל חשש של ניגודי עניינים, בגלל עיסוקם ונגיעה לפעילות הכנסת, ויש רבים מאוד כאלה. ויש כאלה שסירבו לקחת חלק בוועדה מתוך החשש לעסוק בנושא הזה של שכר ותנאי חברי הכנסת,

אפשר להבין אותם. בתוך כך, כשלמדתי את הנושא ראיתי שהחוק מחייב שיושב-ראש הוועדה יהיה הנציג של הסגל האקדמי, דבר שנראה לי תמוה וחסר היגיון לאור העובדה שהדבר הנכון הוא שהאדם המתאים ביותר ייבחר. חזרתי אחורה לפרוטוקולים של דיוני הוועדה שדנה בהצעת החוק המקורית כדי להבין את הרציונל העומד מאחורי הקביעה הזו. מעיון בפרוטוקולים מצאתי שחקיקת החוק ארכה כמעט שלוש שנים. הקריאה הטרומית התקיימה בחודש נובמבר 1999, והקריאה השלישית, בחודש יולי 2002. אבל בעיקר מצאתי שרק בישיבה האחרונה של ועדת הכנסת אז, בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, אחרי שלוש שנות דיונים, בשנייה האחרונה, מה שנקרא, הוחלט על צמצום מספר חברי הוועדה מחמישה לשלושה, והייתה קביעה שיושב-ראש הוועדה יהיה חבר הסגל האקדמי בוועדה ובעצם ימונה באופן אוטומטי ליושב-ראש הוועדה. מהדיונים עולה שלא היה איזה היגיון מנחה ומסודר לטובת המינוי, למעט העובדה שביקשו שבראשות הוועדה לא יעמוד אדם בעל ממון, או "מיליארדר", כפי שכינה זאת חבר הכנסת לשעבר שאול יהלום. הניחו שאם חבר הסגל האקדמי יהיה גם יושב-ראש הוועדה, אז יובטח שלא יהיה מדובר באדם בעל שכר גבוה. צריך להגיד את האמת: הדרישה הזאת לא מאוד הגיונית. במקום לבחור את האדם המתאים ביותר מתוך השלושה שנבחרים לוועדה, זה שיהיה המוכשר ביותר גם לנהל את דיוניה וגם לייצג את הוועדה בדיונים מול חברי הכנסת, וגם, צריך לומר בכנות, לעמוד בפני הלחצים שמופעלים עליו על ידי חלק מחברי הכנסת וגופים אחרים וגורמים אחרים, במקום כל זה ייבחר לתפקיד באופן אוטומטי חבר ועדה שהוא נציג סגל אקדמי, בלי שיקולים של התאמה, בלי שיקולים של יכולת, בלי שיקולים של מוכנות, רק שיקול שרירותי וחסר היגיון. למה שלא ימונה, למשל, כלכלן או אדם שבקי בשכר הציבורי, או אולי איש מהמגזר הפרטי? מה ההיגיון בקביעה שרק מרצה באוניברסיטה יכהן כיושב-ראש הוועדה? בימים האחרונים ראיתי כבר כל מיני טענות כאילו אנחנו משנים את החוק כדי למנות יושב-ראש ידידותי יותר לחברי הכנסת ושיתאפשר לנו לשפר את התנאים שלנו. אז בלי להעליב את המבקרים, כמובן כמובן שמדובר בקשקוש ובחוסר הבנה של המצב. אנחנו משנים את החוק, או מבקשים לשנות את החוק, כי החוק דורש שינוי, ומכיוון שהחוק מחייב אותנו למנות ועדה חדשה לחמש השנים הקרובות בהקדם האפשרי, זה הזמן לעשות זאת. אין קשר לגובה שכר חברי הכנסת או לתנאי ההעסקה שלנו. אני לא מתכוון לדחות חקיקה נכונה רק בגלל איזה פחד מביקורת של כל מיני אנשים שחושבים שכל מה שאנחנו עושים זה ממניעים נסתרים ואפלים. הגישה הזו, כאילו מאחורי כל פעולה של חבר כנסת עומד איזה מניע מושחת ונסתר, זו גישה ותפיסה פופוליסטית. ואני לא מתכוון לתת לה יד ולא מתכוון שהיא תשתק אותי מלעשות את הדבר הנכון.

אבל מתפקידנו כמחוקקים, גם כשזה לא נעים, גם כשזה לא פופולרי, גם כשזה לא הטיימינג הנכון, לפעול לתיקון של חוקים שהם חסרי היגיון. לא סתם החוק הזה עבר בוועדת הכנסת בהכנה לקריאה ראשונה ללא התנגדויות. לא סתם חברי האופוזיציה, גם מיש עתיד וגם מהרשימה המשותפת, אמרו בוועדה ולפרוטוקול שאין בעיה בהצעת החוק, ואין היגיון בכך שחבר סגל אקדמי יתמנה באופן אוטומטי להיות יושב-ראש הוועדה. וגם כאשר קיימנו התייעצויות על החוק עם אנשי מקצוע בכנסת, עם הייעוץ המשפטי, עם חברי כנסת נוספים ונציגים מסיעות הבית, כולם הסכימו שאין בעיה בתיקון הזה. כולם מבינים שמה שצריך להוביל במינוי היושב-ראש הוא האיש המתאים ביותר, שיכול להיות כמובן חבר סגל אקדמי אבל גם יכול להיות שלא. הרי האבסורד הכי גדול הוא שאם נבחר שלושה חברי ועדה ששלושתם חברי סגל אקדמי,

בוועדת הכנסת ובמליאה היינו צריכים לקבוע מי מהם יכהן כיושב-ראש הוועדה, שיקול דעת שחייב, כמובן, להישמר

עכשיו, לגבי הטענות הכלליות על אופן קביעת שכר חברי הכנסת ולגבי העלייה הצפויה בשכר שלנו השנה בגלל העלייה הגדולה בשכר הממוצע במשק, אני אומר כאן, מעל דוכן הכנסת, קבל עם ועדה: העלייה הצפויה בינואר לטעמי לא צריכה להתקיים בשום צורה. אסור שהיא תקרה בשום אופן. ודרך אגב, זה בכלל לא קשור לוועדה שבה אנחנו דנים ומדברים עכשיו, כי זו עלייה חסרת היגיון, והיא אוטומטית בגלל המדד שהתעדכן. בדיוק מהסיבה הזו אני חתום על הצעת חוק שמבקשת לבטל את העלייה הצפויה בחודש ינואר הקרוב, ועומד על קידומה של הצעת החוק הזאת בהקדם. מאותה סיבה בדיוק אני, כמו כל שאר חבריי בסיעת כחול לבן, תורמים כל חודש משכרנו לעמותות ולפילנתרופיה. אז אני מבקש מחבריי פה היום לא לערבב בין הדברים. את החוק צריך לשנות כי הוא פשוט חסר היגיון. לכנסת צריכה להיות הסמכות להעמיד בראש הוועדה את נציג הציבור המתאים ביותר מבין חברי הוועדה, שהוא לא בהכרח מרצה באוניברסיטה או חבר סגל אקדמי. במקביל, בשכר חברי הכנסת צריך לטפל.

גם היא חסרת היגיון, אבל כאמור מדובר בשני דברים שונים לחלוטין.

אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה על מנת שתחזור לדיון בוועדת הכנסת להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, גברתי.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת אליהו חסיד, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.

רבה, גברתי היושבת-ראש.

תגיד, איתן, ידידי איתן גינזבורג, אתה לא מתבייש?

לא רועדת לך קצת היד לעלות לפה בזמן, קראת את החוק הזה?

בזמן, שאת חושבת שהדמוקרטיה רק אצלך. של חצי מיליון מובטלים? אני לא מתבייש.

במקום להתעסק בזה, חצופה. אתם מביאים לפה איזה חוק על שכר חברי הכנסת? אל, לא. אתה יודע מה, לא קראת את החוק. אני יודעת שהיד שלך כן רועדת.

דוגמה. תצהירי שאת מוותרת על השכר שלך, עכשיו. תגידי,

למה מי את בכלל? עכשיו. פטפטנית.

איתן, אני יודעת שכן רועדת לך היד. כל החיים שלך, אתה יודע איך אני יודעת? כי עמדת פה והצטדקת: זה הדבר הנכון לעשות,

זה? אתה יודע מה, למה לא באת היום לוועדה שלי? למה לא באת? אתה יודע מה? אני, שלמה קרעי, שלמה קרעי החתים, לא ראיתי אותך בשום דיון. לא רואים אותך, לא רואים אותך בשום

זה מה שהיה צריך לעשות עכשיו? זה מה שהיה צריך להביא? זה הדבר הכי חשוב? אין קורונה בעולם? לא הבטחתם ממשלת חירום לקורונה? אני שמעתי אותו, לא הבטחתם שלא תתעסקו בשום דבר חוץ מהקורונה? אז זאת בודקת לי נוכחות בוועדות, ואתה לא מתבייש, כי גם אם זה לא פופולרי אתה תעשה. באמת. סבבה, זה לא פופולרי. במקום להקדיש את מה שלא פופולרי לדברים שהציבור צריך, בזה צריך עוד פעם להתעסק, בעצמנו? שמישהו יסביר לי מה זה כל כך חשוב אם יושב-ראש הוועדה יהיה איש סגל אקדמי בכיר או לא? מה, מה, מה? עכשיו, ערב ראש השנה, במשבר כלכלי ודמוקרטי ובריאותי חסר תקדים, זה מה שיש לעשות? מה ניקח, שהחתול ישמור על החלב? לא מאוחר, באמת אני אומרת, סבבה, צעקנו, נהנינו. לא מאוחר, אפשר גם עכשיו למשוך את הצעת החוק הזאת, ולהגיד: נחכה לזמן יותר טוב בשביל להחליט אם זה יהיה איש סגל בכיר או לא איש סגל בכיר שיחליט על שכר חברי הכנסת.

תודה לך. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. חברים, אנחנו רוצים להמשיך.

שלמה קרעי, מבחינתו זאת הצעת חוק נגד האקדמאים, זה מה שאתה רוצה לעשות?

אני לא אמרתי את זה. אני תומך בהצעה של איתן. זה מה שאמרת כרגע. זה מה שאמרת כרגע. שלמה קרעי תומך במי שמדבר על הדוכן. יאללה, יאללה. חבר הכנסת גולן, שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, איתן, אני רוצה לומר לך,

חבר הכנסת קרעי, אנחנו רוצים להמשיך.

אני רוצה לומר לך שדיברת יפה, אבל אני רוצה להעיר לך דבר אחד פשוט: את החשדנות שלנו קניתם ביושר.

אבל נניח, לצורך דיוננו, שאכן הנושא הוא דחוף ונדרש ובזה צריכה לעסוק הכנסת,

האם לא היה ראוי שלפני שאנחנו דנים בנושא הזה,

לנושא החשוב הזה דיון בנושא יותר חשוב: סולידריות וערבות הדדית? שנדבר למשל, ככנסת, על ויתור על שכר, לא תרומות, ויתור על שכר, כדי לשמש דוגמה אישית לכל עם ישראל. האם לא היה ראוי שנדון כאן, מעל בימת הכנסת, בכך שכל בכירי השירות הציבורי, תהיה סולידריות ודוגמה אישית? שכולם יתרמו משכרם, לא יתרמו, יוותרו על שכרם, למען העצמאים הקטנים, למען הפרילנסרים, למען אלה שאין להם עבודה והם מובטלים עכשיו? אם יש דבר שחסר במשבר הזה זה דוגמה אישית, בלי יוהרה, בלי התפארות בדברים שלא צריך להתפאר בהם, אלא פשוט דוגמה אישית פשוטה. זה מה שהיום נדרש מהבית הזה. ואני ממליץ בחום, לפני שדנים בשכר חברי הכנסת, בתנאי השכר שלהם והשירות שלהם, לדון בדבר פשוט: סולידריות ודוגמה אישית.

אני מאוד מתפלא עליך. תודה לחבר הכנסת גולן, שגם הותיר לנו זמן. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

לי אין פנסיה מהצבא, גם אין לי שום נכסים, ואני חושב שחברי הכנסת צריכים לקצץ בשכרם, זו עמדתנו. בחודש דצמבר 2019, אם כבר מדברים על השכר של הח"כים, כל הסיעה שלנו הלכה לחשבות, ויתרנו על התוספת עבור שנת 2020, 1,300 שקל. לפחות את המינימום. חלק מהח"כים עשו את זה רק במרץ. זה, בהמשך לדיון. כל אחד בהתאם לעבודה שלו. כל אחד בהתאם למוסר שלו, לא קשור לעבודה. תוספת שכר על שנה שהח"כים כמעט לא עבדו. זה המינימלי שמצופה מכל ח"כ לעשות, ועשינו את זה בחודש דצמבר 2019, תסתכלו ותבדקו, ומי שלא עשה את זה, שיעשה את זה עכשיו. אני חושב שהציבור גם מעריך את הדבר הזה, לפחות בתקופה הזאת. אבל אני רוצה לספר, גברתי היושבת-ראש, סיפור מרגש מאוד שקראתי אתמול באתר ynet. בחורה בת שמונה, ליאן הרפז, החליטה לעזור להורים שלה, צבי ומירב, שמובטלים היום. אבא שלה עוסק בטיולים לחוץ לארץ ואימא שלה, ברפואה משלימה. הילדה בת השמונה החליטה יחד עם אח שלה לסחוט לימונדה ולהכין עוגיות בשביל למכור ולעזור להורים שלה. סיפור מרגש במיוחד. אתם יודעים למה זה מרגש? תקשיבו טוב לסיפור, כולכם תקשיבו טוב, כי כשאני שמעתי את זה נזכרתי בסיפור שלי. כשהייתי בן 13 זה היה בשנת 1993, שנתיים אחרי התפרקותה של ברית המועצות, אימא שלי חזרה מהעבודה בדמעות בגלל שהמפעל שלה נסגר, מפעל ענק למכונות השקיה, אלפי אנשים עבדו שם והמפעל הזה פשוט נסגר וכל 5,000 האנשים קיבלו ביום אחד מכתבי פיטורים.

הדמעות שלה אני זוכר עד היום, כי בסיטואציה הזאת אתה לא יודע מה תעשה. ואני בן 13, חושב: מה אפשר לעשות? התחלנו ממש לעבוד. ואני תלמיד מצטיין ולא מזניח את הלימודים. מכרנו דברים בשוק. והכי חשוב, התחלתי למכור מסטיקים בכיתה, גברתי היושבת-ראש. אצלנו בבית הספר ילדים בגיל 14-13 עישנו סיגריות, ועל עישון סיגריות היו יכולים להעיף אותך מבית הספר, זה כמו עבירה פלילית. אני קלטתי שבשביל שאנשים יסתירו את הריח מעישון הם צריכים מסטיקים. ככה נולד בי הרעיון להרוויח קצת כסף. הייתי מביא מסטיקים לכיתה ובשו-שו הייתי מוכר מסטיקים. אז יום אחד מכרתי חמישה, בשבוע אחר כך מכרתי עשרה, והגעתי לרמה של כמעט בלוק ביום, 100 מסטיקים ביום. וזה מה שעזר, לא רק לי, זה לא דמי כיס, זה דמי הישרדות. בשנות התשעים, במדינה שגדלתי, לא היה כזה דבר דמי אבטלה, גם סיוע לא היה, היית צריך לשרוד. חבר הכנסת סובה, תם הזמן. אני מסיים בחצי דקה את הסיפור הזה. לא, חצי דקה זה יותר ממה שנדרש.

ואני אומר גם לילדה הזאת מכפר סבא, הרפז, וגם להורים שלה וגם לאח: תהיו גאים בילדה שלכם, תהיי גאה במה שאת עושה. אם הממשלה לא מסייעת, לפחות את תעזרי להורים. ואני מאמין שיום אחד את תחליפי פה את האנשים ואת הדור הבא של מדינת ישראל, ואנחנו כולנו גאים בך. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת סובה. חבר הכנסת רם שפע, מוותר?

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

גברתי היושבת-ראש, לפני שעה קלה הגשתי בקשה לוועדת חקירה פרלמנטרית לחקירת אירועי אום אל-חיראן ב-18 בינואר 2017, שבהם נהרג מירי שוטרים המנוח המחנך יעקוב אבו אלקיעאן, ובהמשך הרכב שלו הידרדר ופגע בשוטר ארז לוי. נהרגו שני אנשים באותו בוקר מצער, באותו בוקר שההדים שלו נמשכים עד לרגע זה. כל הזמן בשנים האחרונות ביקשנו, אני וחבריי, ועדת חקירה בלתי תלויה שתבדוק את האירועים ובעצם תביא לחקר האמת ולהענשת מי שגרם לעוול הנורא הזה למשפחת אבו אלקיעאן וליעקוב אבו אלקיעאן, המחנך שנהרג באותו אירוע. אז כך קרו הדברים, שכוחות גדולים של משטרה פשטו עם שחר על היישוב אום אל-חיראן. ויעקוב אבו אלקיעאן, כשהגיעו השוטרים, לקח דברי ערך מהבית ועלה על הג'יפ שלו ויצא מהבית. הוא יצא בנסיעה איטית עם אורות דולקים, ופתאום השוטרים פותחים באש על יעקוב אבו אלקיעאן. הרכב שלו, אחרי הפתיחה באש, מידרדר, פוגע בשוטר, והמשטרה מכתרת את האזור. גם חבר הכנסת איימן עודה נפגע מירי באותו בוקר, גם אנשי ציבור ומתנדבים ערבים ויהודים היו באותו בוקר באום אל-חיראן. אבל יעקוב נהרג שלוש פעמים. פעם ראשונה, מירי שוטרים. פעם שנייה, מזה שהפקירו אותו שעות ארוכות בלי להגיש לו עזרה, עד שהוא נפטר. פעם שלישית, כאשר צמרת המשטרה, כולל השר לביטחון פנים באותו זמן, יצאו לתקשורת בהצהרות שיעקוב הוא איש של דאעש ויעקוב הוא מחבל. לאור הגילויים האחרונים בימים האחרונים, אני חושב שהגיעה העת לנקות את שמו של יעקוב אבו אלקיעאן. למען ההגינות ולמען הצדק, ראוי שאנחנו, בשבוע הבא אני מגיש את הבקשה לוועדת חקירה. כן, אני מבקש מכל מי שמבקש צדק לתמוך בהקמת הוועדה, אבל אני קורא לשר המשפטים לאזור אומץ ואכן שהוא, לפני השבוע הבא, יורה על פתיחת החקירה מחדש. תודה, גברתי היושבת-ראש.

תודה רבה, חבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת שלמה קרעי. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על שני דברים. דבר ראשון, איתן, יושב-ראש ועדת הכנסת, אני שמח על כך שאתם עושים את הצעד הראשון ברכישת משילות בבית הזה. סוף-סוף מחוקקים חוק בלי שכולם מלטפים אתכם. רק על המאמץ הזה ועל היוזמה הזאת מגיע לכם שנתמוך בחוק הזה, למרות שאני לא מבין גם כן מה החשיבות שלו כל כך בזמן הזה. לגבי הצעת החוק שהזכרת לתיקון חישוב עדכון השכר, הצעת החוק שהגשתי וחתומים עליה מכל סיעות הבית חברי כנסת, כך שדמי האבטלה ייכנסו לתוך חישוב השכר הממוצע במשק ולא תהיה עלייה בינואר בשכר חברי הכנסת.

למרות שחודש וחצי ההצעה עמדה על שולחנך בניסיון לקבל פטור מחובת הנחה ולא קיבלה את הפטור הזה, בגלל ההתנגדות של שר המשפטים, להבנתי, אני שמח שעכשיו אתה כן מצטרף אלינו וכן הודעת שתתמוך. אני הייתי חתום עליה. אתה היית חתום, אבל שר המשפטים, אתה בעצמך אמרת לי, אתה חתמת רק אחרי שחברים מכל סיעות הבית חתמו, ולמרות ההתנגדות של ניסנקורן, ולכן גם אני מניח שהיא לא קיבלה פטור מחובת הנחה. אבל בסדר, העיקר שההצעה הזאת תעבור. וחשוב לומר, מי שלא יתמוך בהצעה הזאת, כשיקבל את התוספת של ה-5,000 שקל בינואר, שלא יבוא ויגיד: אנחנו נתרום את הכסף הזה. אל תתרמו, תתקנו ותעשו את מה שצריך מראש. בנושא אחר, אני רוצה להזכיר את יאיר לפיד, וחבל שהוא לא נמצא כאן. יאיר מופיע אצלנו פעם בכמה זמן, עולה כאן כמו כוכב לבימה ומשתלח בכולם: יש מובטלים ויש עצמאים והממשלה לא דואגת להם. והינה הבוקר תשמעו ציוץ שהעלה עידן רול, הכול מגובה במסמכים ובצילומי מסך. כותב כך: היום תעלה הצעת החוק שלי ושל יאיר לפיד לביטול קיזוז 30% מדמי האבטלה בזמן הכשרות מקצועיות. הצעת חוק חשובה. הנתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא ממשיך, מראים כי למעלה ממחצית ממובטלי הקורונה רוצים לעבור הכשרה מקצועית, אך שני-שלישים מתוכם לא יכולים להרשות לעצמם לוותר על שליש מדמי האבטלה.

את הדבר הזה כבר תיקנו. מ-1 באוגוסט כל מי שעובר הכשרות מקצועיות מקבל 100% דמי האבטלה. זו הצעת חוק שלי. נכון. תיקנו את זה כבר. זה שדואג למובטלים, הוא לא כתב שזאת הצעת חוק שלך. זו עבירה אתית של חבר הכנסת. זאת הצעת חוק של חברת הכנסת אתי עטייה. זאת הצעת חוק שלי ושלה. וגם שלך. גם הצעת החוק שעלתה היום, חבר הכנסת שכח לציין, כפי שנהוג,

דומה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, אני ציטטתי את האתר לביטוח לאומי. לא ישבתי ובדקתי מה המקור של ההנחיה הזאת באתר לביטוח לאומי. חבר הכנסת קרעי, זמן.

זה שדואג למובטלים ולעצמאים לא טרח אפילו לבדוק בגוגל, אולי ההוראה הזאת כבר קיימת. ואני שמח שחברת הכנסת אתי עטייה וחבר הכנסת איתן גינזבורג וחברים נוספים בדקו את זה.

אז לפני שאתם באים ומאשימים את הממשלה ואת הכנסת שלא דואגים, לפחות תבדקו, אולי כן דאגו באמת. תודה רבה.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אפשר להחליש פה? מישהו מדבר בטלפון בקולי קולות. חברים. בבקשה, שלוש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, עשרות אלפי אנשים יוצאים כל שבוע לצמתים, לגשרים, לבלפור, להפגין. וגם אם תנסו להשתיק אותם, לעצור אותם, לחקור אותם, קולות המפגינים והשלטים שהם נושאים יישמעו גם כאן במשכן. כי המדינה צוללת, הדמוקרטיה מדממת. לנו יש עבר, אבל ליורשינו אין עתיד בגללך. אם לא תקום ותהיה אזרח, הם יעשו אותך נתין. מגיע לנו להיות עם חופשי מביבי. אתם מנסים לקבור את המחאה, אבל אנחנו זרעים שנובטים בחושך. לגדול בשקט, לא בשקר. מגיע לנו. צדק לאיאד.

די לכיבוש. לא באנו להתחיל מלחמת אחים, אלא לסיים אותה. חם לנו, כי ביבי שורף את המועדון. ביבי הוא מנהיג הפילוג והשקר. אומרים לנו: אם אין לחם שתו נפט מדובאי, אבל נתניהו הוא מנהיג רעיל. דע לך, ביבי, שחזירות זה לא כשר. תתפטר. כאלה שלטים שם יש הרבה. מר כלכלה, מר ביטחון, מר הסתה ומר לנו ממך,

צריכים לעשות פרמוט מחדש, לעשות קונטרול z. אז אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, והכי חשוב: שושקה לחופש נולדה.

תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ. אנחנו עוברים להצבעה. חברים, אני מציעה שתיגשו למקומותיכם. אני אמתין לך. אני אמתין. תעלו בבקשה, אני רוצה לעבור להצבעה. אני ממתינה. אני אקבל מכאן הצבעות, מי שנמצא פה במליאה.

אני רואה אותך,

כל הזמן לנגד עיניי, עם אותו צבע ז'קט היום. רואה וגם שומעת. גם שומעת. ז'קט. לגמרי. יותר מזה, קטי.

אני אוהבת את אורנה ברביבאי. הדדי לגמרי.

הורוביץ, הגעת למקומך. זנדברג, הגעת למקומך. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה מטעם ועדת הכנסת. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 48) (יושב-ראש הוועדה הציבורית לעניין שכר חברי הכנסת), התש"ף 2020. הציג אותה יושב-ראש ועדת הכנסת. ההצבעה היא בעד או נגד להחזיר לדיון את הצעת החוק ולהכין את החוק לקריאה שנייה ושלישית.

להעביר את הצעת חוק

בהצבעה האלקטרונית: 18 בעד, שישה נגד. תכניסו אותי, בבקשה. השרה ינקלביץ',

את לא יכולה להצביע, אני מצטערת. חברת הכנסת קטי, בעד, חבר הכנסת פינדרוס, בעד, חבר הכנסת חסיד, בעד, חבר הכנסת קרעי, בעד. 22 בעד, שישה מתנגדים. ההצעה חוזרת לדיון ולהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכנסת. תודה. אנחנו ממשיכים מכאן להצעות לסדר-היום בנושא: החוק לצמצום תאגידי המים לא מיושם ונתקל בקשיים רבים,

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אתה פעיל היום, קרעי. שלוש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה שבועות פנה אליי אזרח ושאל מדוע חוק שהכנסת חוקקה לפני כשנתיים לא מיושם. הוא דיבר על החוק לצמצום תאגידי המים מ-56 ל-30, שעבר בסוף הכנסת העשרים. זה חוק שעמלו עליו רבות חברים כמו דוד ביטן, שהיה יושב-ראש הוועדה, השר דהיום אלי כהן ונוספים, בדחיפה משמעותית ביותר של תוכנית טלוויזיה ומגישה עקשנית במיוחד בשם סיון כהן מ"הכול כלול". אני רוצה להדגיש: עמדותיי כלפי מעמדה של הכנסת בכלל ומול הרשויות האחרות בפרט ידועה לכול. לבית הזה צריכה להיות משמעות בלתי מתפשרת, ואת החלטות הכנסת כל הרשויות צריכות לקיים. כאשר חוק כל כך ברור, צרכני וחשוב לא מיושם בכלל בגלל שיש מי שלא מעוניינים שייושם, זה בלתי נתפס בעיניי. יש ריבון בישראל. גם עם אנרכיסטים כמו לפיד, ליברמן או בנט, שמבצעים דה-לגיטימציה לשלטון המרכזי וקוראים לאזרחים לא לשתף פעולה עם החלטות הממשלה או הכנסת, או פקידים, יועצים משפטיים ושופטים, שמנסים כל העת, ואף מצליחים, לדרוס את החלטות הריבון, אסור לקבל זאת בשום פנים ואופן, ולא משנה בכלל מה הנושא.

לא ליברמן,

וגם לא מפלגת צלאח א-דין, ששמעתי כי היא עובדת במרץ כדי להשתיק אותי במאבקי בכנופיית שלטון החוק והניסיון שלהם להפלת שלטון הימין שלא בקלפי, אף אחד מהם לא ימנע את מימוש החלטות הריבון. החשש קיים. אם מול ראש ממשלה מצליחים להתנהל באופן כל כך מושחת עד לתפירת כתבי אישום כאלה מופרכים והתנהלות כמו של כנופיה, מה אומר אני הקטן? החשש קיים. אשרי אדם מפחד תמיד, אבל זה לא ישנה את הדרך שבה אני פועל. מטרת החוק לצמצום תאגידי המים היא,

להשוות את שירותי המים והביוב לכלל אזרחי ישראל, תוך העדפה מתקנת וסבסוד צולב לרשויות המוחלשות, וגם להוזיל עלויות לצרכן. זה דבר שיתאפשר על ידי ייעול המנגנון והפחתת הוצאות. במקום שימשכו מהתאגידים דיבידנדים של מאות מיליוני שקלים לצרכים אחרים, יפחיתו עלויות ויתייעלו. אדוני היושב-ראש, אסור לנו לאפשר שהחוקים שהכנסת מחוקקת יהפכו לאות מתה בספר החוקים. לא ייתכן שגוף כלשהו במדינה יורה לאנשיו לא לשתף פעולה עם זרועות הביצוע של הממשלה, שפועלות מכוח חוק שחוקק רק לפני שנתיים. אם רוצים לשנות את החוק, יתכבדו ויבצעו את הנדרש לשם כך. אני יודע שהשר זאב אלקין קשוב לעניין הזה. שוחחתי איתו גם הבוקר על כך, וייתכן שזה באמת מה שצריך לעשות. אם תהיה כאן דרישה לעשות שינוי מסוים בחוק כדי שהוא ייושם באופן שיהיה לטובת אזרחי ישראל, ובהסכמה של כל הצדדים, אנחנו נשתף פעולה בעניין הזה.

שינוי החוק לא יקרה, יש לקיים את החוק ככתבו וכלשונו. לא ייתכן שכל דאלים גבר. תארו לעצמכם שחברי הכנסת כאן יחוקקו,

את החוק שלי שצפוי לעלות ביום ראשון בוועדת שרים לענייני חקיקה, בנושא ביטול עמלת פירעון מוקדם על המשכנתה, ואיגוד הבנקים יורה לבנקים לא לשתף פעולה עם הכנסת. זה נראה לכם סביר? אזרחי ישראל בחרו בנו כדי לשרת אותם וכדי לקדם חוקים לטובתם. יבואו בעלי אינטרסים ויאמרו: אנחנו מצפצפים עליכם? זו חוצפה. מטרת החוק היא לצמצם בעלויות המושתות על הציבור, להפרות רשויות מוחלשות ובשום אופן לא לחזור לשירותי המים והביוב שהיו כאן לפני 20 שנה. בכובענו כרשות המפקחת נוודא שהחוק יתקיים ככתבו וכלשונו.

חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

יש כמה רגעים שהכנסת מתחילה לעסוק בדברים של צורכי הציבור: תאגידי המים, מחירי המים, צרכני המים. בכל פרלמנט בעולם זה רוב הדברים שעוסקים בהם. הלוואי שנזכה לכך שיבואו ימים שגם בכנסת הזאת רוב העיסוקים יהיו בצורכי הציבור ולא בסערות הגדולות. מאז שהוקמו תאגידי המים, חברי הכנסת,

נציגי הציבור, מקבלים אין-ספור פניות מאזרחים. מדובר באזרחים אומללים שנתקלים בקשיים מול התאגידים. כבר הגשנו הצעות חוק לביטול תאגידי המים. כל השקר התועמלני שהיה נגד העיריות, שצריך תאגידי מים כדי לחסוך בשחיתויות הגדולות של מחלקות המים בעירייה, הרי העיריות מורכבות מנציגי ציבור שנבחרו, הם נבחרי ציבור, אז הם חייבים לציבור,

צריך להביא אנשים מהרווארד שלא חייבים לאף אחד, או שופטים, שיהיו הפקידים של המים, שלא תהיה להם שום בעיה שבאה אישה זקנה וענייה שאין לה מאיפה לשלם את המים. בעיריות היו הנחות במים.

בחוק תאגידי המים לא יכולים לוותר אפילו על פרוטה אחת לאלמנה המסכנה.

ואמרו שיחסכו. מה חסכו? בנו מנגנונים אדירים שהם הרבה יותר גדולים מכל מחלקות המים שהיו בעיריות. אז כבר דיברנו על זה שצריך להחזיר את תאגידי המים לעיריות. אבל לפחות ביקשנו כמה הצעות חוק: קודם כול, להקים ועדת הנחות בתוך תאגידי המים, עוד הצעת חוק שהגשנו בשעתו,

אף אחת מההצעות האלה לא התקבלו בגלל המנגנונים שמתפרנסים מהרוע הזה. ביקשנו עוד משהו: יש לתאגידי המים משהו שאין לחברת החשמל ולאף שירות אחר, יש להם מנגנוני גבייה שיש להם סמכויות כמו הוצאה לפועל. זאת אומרת, הם יכולים לבוא ולהחרים לאנשים. יש להם כוח שבשעתו ניתן להם, וביקשנו לבטל את זה. גם זה לא הלך.

אני מציע לחזור, בעזרת השם, כל כנסת חדשה, בערך כל שלושה חודשים, אנחנו מגישים עוד פעם את ההצעות האלה. הצוות המשפטי בלשכה שלי כבר הכין הצעות חוק בשני הנושאים: א. לבטל את סמכות האכיפה המיוחדת של תאגידי המים,

להקים ועדת חריגים שתתחשב במקרי רווחה, בשיתוף מחלקת הרווחה של העירייה ונציגי ציבור. והדבר הכי חשוב זה לבטל את תאגידי המים ולהחזיר לעיריות את מחלקות המים. כמו שהם נותנים שירותי כבישים, חינוך, תחבורה ודברים אחרים, שייתנו מים. שלא תהיה שחיתות, על זה כבר דיברנו היום הרבה, מה זאת שחיתות ומיהם המושחתים. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, יש הרבה יותר מושחתים בתוך החוק מאשר מושחתים שפועלים נגד החוק.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, תודה רבה.

השר למשאבי מים, השר זאב אלקין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת שהציעו את ההצעה לסדר-היום, אני ברשותכם אנסה לעשות קצת סדר, איפה אנחנו נמצאים, כי צודק חבר הכנסת קרעי שבגדול ברור שתפקידה של הרשות המבצעת לקיים את ההחלטות של הכנסת, אבל לא תמיד הכנסת מקבלת החלטות שלא סותרות אחת את השנייה. במקרה הספציפי הזה זה המצב החוקי, במקרה שלנו, של חוק תאגוד אזורי. כעיקרון, הרעיון לחבר יחד תאגידים שונים לישויות יותר גדולות הוא רעיון נכון משתי סיבות: 1. הוא מאפשר לחסוך משהו בסעיף ההנהלות, כי אם מחברים שני תאגידים, מספיק שתהיה להם הנהלה אחת, 2. כשיש תאגיד יותר גדול, הוא בא יותר חזק מול קבלני משנה וספקי משנה ויכול לסגור מחירים קצת יותר נמוכים. לכן למהלך הזה יכולה להיות השפעה מיטיבה מסוימת על משק המים.

לא כזאת גדולה, לא כזאת גדולה: מדובר במצטבר,

אם כל החוק יקוים ככתבו וכלשונו, בכמה עשרות מיליוני שקלים,

שהם כמובן אחוז מאוד מאוד קטן מכלל האמבטיה של משק המים.

ההשפעה על התעריף תהיה טובה, היא אמורה להוריד אותו, אבל זניחה, זה לא מה שיוריד את מחירי חשבונות המים של אזרחי מדינת ישראל, אבל עדיין זה צעד לכיוון הנכון. איפה הבעיה ביישום של החוק שאליו התייחסתם? במקביל, בחוק אחר כתוב שמי שצריך לקבל החלטה ושולט בתאגיד וצריך לאשר את החיבור זה הדירקטוריון, וחברי הדירקטוריון של התאגיד הם אלה שנושאים באחריות מלאה לגורלו ולעתידו. בדרך כלל הרוב המוחלט הם נציגי הרשות המקומית, באופן טבעי,

כי היא זאת שדואגת לצרכנים, שהם חלק מתושבי הרשות. כאן המבחן של החוק שחוקק כאן בכנסת למעשה פגש חוק אחר, שחוקק באותה הכנסת, והם התנגשו. כי במבחן המעשה התיקון שעליו אתם מדברים של תאגוד אזורי עבר כבר לפני כשנתיים, וחבר הכנסת ביטן אז הוביל את תהליך החקיקה. מאז השנתיים האלה, כמעט אף אחד לא התחבר, או אולי אף אחד לא התחבר.

כי קיימת התנגדות מאוד מאוד חריפה של השלטון המקומי, תכף אני אסביר אותה, וכתוצאה מההתנגדות הזאת, בכל הדירקטורים שהנושא הזה עלה הדירקטורים הצביעו נגד החיבור. לכן אין שום דרך חוקית לחבר בפועל בין התאגידים אלא רק דרך אחת, שהיא מאוד מאוד קיצונית: יכולה רשות המים לפזר את הדירקטוריון, לפטר את המנכ"ל ולמנות לתאגיד סוג של ועדה קרואה. לעשות את זה במקום של תאגיד כושל אחד זה אפשרי, ורשות המים גם עושה את זה מדי פעם, אבל לעשות את זה בכל מדינת ישראל, לפטר חברי דירקטוריון שנבחרו כחוק ולמעשה מייצגים את הרשויות המקומיות, ולהשתלט על כל התאגידים כדי לחבר אותם בכוח בניגוד לעמדה של כל השלטון המקומי ובניגוד לעמדה של חברי דירקטוריון התאגידים, זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט, כי הוא למעשה פחות או יותר מנטרל את הבחירה החופשית הדמוקרטית של התושבים באותן ערים שבחרו רשות מקומית, והיא זאת שבחרה את הנציגים שלה לדירקטוריון של התאגיד. לעשות את זה בהיקף ארצי, אני אפילו לא בטוח שזה יעבור איזשהו מבחן משפטי, פשוט לפטר את כולם. זאת התמונה. ממה נובעת ההתנגדות של נציגי השלטון המקומי בדירקטוריונים? הסיבה מאוד פשוטה. התנגדות שלהם, שאני יכול להבין אותה, לסבסוד צולב. הם אומרים: כרגע יש תאגיד שמייצג רשות או כמה רשויות, התאגיד הזה עובד בנוסחה כלכלית מסוימת, גם אחרי הרבה השקעות שנעשו וכו'; הוא מניב למשל דיבידנדים לרשות, כשמדובר על תאגידים חזקים, והרי ראש רשות וחברי המועצה לא לוקחים לכיס את הדיבידנדים האלה, הם מחלקים אותם לתוכניות השונות בתוך אותה רשות מקומית. לכן באים חברי דירקטוריון חזק ומצליח,

אנחנו לא רוצים לפגוע בתושבים של הערים שלנו. אנחנו דאגנו טוב למשק המים, השקענו ולכן העלויות אצלנו יותר נמוכות, או שזה מסיבות כאלה ואחרות, כי יש לנו תשתיות יותר טובות, השקענו לאורך כל השנים, עכשיו אתם מבקשים מאיתנו לקחת כסף, ולמעשה זה לא כסף, אלה שירותים שאנחנו נותנים כרשות מקומית, על סמך הדיבידנדים. זה כסף שהתושבים משלמים.

תושבים משלמים על המים, אבל תאגיד שהוא יעיל מביא לרשות המקומית דיבידנדים, ומהדיבידנדים האלה הרשות נותנת שירותים לתושבים שלה. ואז למעשה החלטה של חיבור בכוח מכריחה את אותן רשויות להפסיק את השירותים לתושבים שלהן למרות שהרשויות האלה עבדו טוב ועשו תאגיד יעיל והצליחו, ולמעשה להשקיע את הכסף הזה במקום אחר, שבו התאגיד היה פחות יעיל והפך להפסדי ויש תשתיות מים וביוב גרועות וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה מאוד מאוד לא פשוט.

זה לא תמיד קשור למצב הסוציו-אקונומי של הרשויות. למשל, יש יישוב שלאף אחד אין ספקות לגבי המצב הסוציו-אקונומי שלו, כפר שמריהו, שבכלל לא מתואגד, ותשתיות המים והביוב שלו נוראיות. זה קשור לסיבות שונות ומשונות שאני לא אפרט אותן כאן כרגע. לכן למעשה הגענו למבוי סתום.

לעיתים, וזאת תופעה יותר מוזרה, אבל לצערי גם היא קיימת, גם חברי הדירקטוריון החלש, שלכאורה צריך להיות מעוניין להיבלע, גם הם מתנגדים, כי באים נציגי הרשות המקומית של אותו תאגיד ואומרים: אנחנו רוצים לקבל החלטות, לא רוצים שמישהו מבחוץ יקבל החלטות עבורנו. ולפעמים יש עוד סיבות מורכבות יותר. חבר הכנסת אייכלר,

בוודאי מכיר את ההתנגדות של עיריית בני ברק שהתאגיד העירוני שלה יתחבר לעוד תאגידים.

כי התאגיד הזה, מהסיבות המיוחדות של בני ברק, פועל במתכונת מאוד מיוחדת, שאגב מייקרת את התהליך, כי היא משביתה בשבת את כל הקשר עם הרשת הארצית של המים דרך מתקנים יקרים יחסית, וכתוצאה מזה תושבי בני ברק משלמים יותר על המים, כי מבחינות הלכתיות חשוב להם שזה יפעל בצורה כזאת. אומרים אנשי התאגיד של בני ברק: אנחנו עושים את זה לעצמנו, זאת החלטה שלנו, מחר אנחנו נהיה חלק מתאגיד יותר גדול והוא יסרב לעשות את זה, כי הוא מממן את זה, ואז מה נעשה? לא נוכל לצרוך מים, או לפחות חלק מהתושבים שלנו לא יוכלו לצרוך מים. אז אל תחברו אותנו, אנחנו רוצים להיות עצמאיים, לקבל החלטות בעצמנו ולשלם קצת יותר בהסכמה כחלק מהרשות המקומית, כדי לתת שירות לאזרח מהסוג שהוא רוצה. לכן למשל התאגיד של בני ברק מתחנן שלא יחברו אותו. אתם רואים שיש פה מכלול שלם של סיבות והתנגדויות. מה הפתרון שאני מציע לעניין הזה? מייד כשנכנסתי לתפקיד, ראיתי שיש כאן בעיה: יש חוק, אבל הוא אות מתה.

אני רוצה שתבין את הבעיה מיסודה. כל הסיפור הזה של תאגידים היה כי לא רצו לחזור למקור, להחזיר לכל עירייה ועירייה,

חבר הכנסת אייכלר. אני זוכר מביטן שהייתה פשרה, שיעשו, לא, יש פה שתי סוגיות שונות, תפרידו ביניהן. יש ויכוח ישן-נושן, הוא כבר הרבה שנים בכנסת הזאת, ואני הייתי עוד בלידתה של הרפורמה של התאגידים, כבר אז הייתי חבר כנסת. הוויכוח הוא מה עדיף, האם שרשות תנהל או שתאגיד ינהל.

לא, לא, לא, אלה שני ויכוחים שונים. יש את הוויכוח הזה. אבל זה היה הוויכוח בוועדה שדיברה על הרפורמה,

אני הייתי חבר בכל הישיבות שם והייתי גם יושב-ראש תאגיד מים באותה עת, וזה היה הוויכוח הגדול: האם צריך להחזיר את תאגידי המים למחלקות מים בעירייה, אנחנו הצענו להחזיר את זה עם משק כספי סגור, ורשות המים מטעמיה

או להתחיל לצמצם. רשות המים אמרה שחזקות לא יתחברו, אם הן עומדות בקריטריונים. הן לא יתחברו, וחלשות יתחברו. חבר הכנסת גינזבורג, יש פה שתי סוגיות: יש אמירה אחת שאומרת שכשמשק המים לא מופרט

סגורה וההכנסות ממכירת המים לא משרתות ב-100% את העלויות של משק המים,

זה לא רק העירוני,

תחנות התפלה, זה גם צנרת של מקורות. הרי כל משק המים היום מתנהל כאמבטיה סגורה, ומהרגע שהוא התחיל להתנהל כך מדינת ישראל הפכה למדינה מובילה בתחום של המים, מה שלא היינו קודם. ברגע שנעשתה הרפורמה הזאת, הפכנו למובילים בתחום ההתפלה, הפכנו למובילים בתחום של החיסכון. היום אנחנו אחת המדינות שבהן הבזבוז של המים בצנרת מנקודת ההתחלה עד נקודת הקצה הוא הכי נמוך.

כי שינינו והשקענו סוף-סוף בצנרת שלנו וגם בטכנולוגיות שונות. אנחנו גם מדינה מאוד טכנולוגית, אז פיתחנו טכנולוגיות והיום כל העולם בא ללמוד כאן איך חוסכים מים ולא מבזבזים אותם באחוזים גבוהים. זה בזכות, זה בזכות הרבה דברים, בין השאר גם תאגוד. כי תאגוד גרם לכך, מה שקודם לא היה. הרי למה יש רשויות שבהן תשתית המים והביוב היא גרועה? כי הרשויות המקומיות לא השקיעו. כי לא רואים את זה. כשבונים מבנה רואים אותו, גם בבחירות רואים אותו, אפשר להצביע על משהו,

אפשר היה לפתור את זה בקביעה שזה משק מים סגור, כמו אבטחה וביטחון. כמו שיש אגרת ביטחון. הכסף הזה הולך, אבל משק המים הוא סגור לא ברמה עירונית, חבר הכנסת גינזבורג, משק המים סגור ברמה ארצית. כי אחרת יבואו וישאלו אותך: מי יממן מתקני התפלה? איך זה בדיוק יעבוד? משק המים הוא אמבטיה ארצית, הוא דואג לצינורות הובלה, הוא דואג לביוב, הוא דואג למט"שים, הוא דואג למתקני התפלה,

ועוד ועוד ועוד, וזה הכול מתאזן ביחד. ומאז שעברנו לעבוד בצורה כזאת, כפי שאמרתי, אנחנו היום מדינה מובילה בעולם בתחום ניצול משאבי המים שלנו. אפשר להמשיך את הוויכוח הזה, אבל לא על זה אנחנו מדברים כרגע. כי ברגע שההכרעה הייתה שכן נשארים עם מודל תאגידים אמרו שחיבור תאגידים ביחד יביא להוזלה מסוימת. וזה נכון, אני לא מתכחש לזה, רק שכחו לשאול את התאגידים. הם לא רוצים להתחבר. עכשיו אני אעבור מפה בכל זאת, חבר הכנסת אייכלר,

למה ההצעה שלנו. אמרתי מהרגע הראשון: יש פה מבוי סתום. השלטון המקומי, ובצדק מבחינתו, לא נותן להתקדם, כי הוא דואג לתושבים שלו, זה תפקידם של ראשי ערים. אבל למה לא, הרי הכנסת היא ריבון, אני אגיד לך. אבל הכנסת כריבון נתנה סמכויות, חבר הכנסת קרעי, הכנסת כריבון נתנה סמכויות לשלטון המקומי לדאוג לתושבים, נתנה לו אחריות, נתנה לו סמכות, ויושבים אנשים שעליהם האחריות, נבחרו כדין, ולהם הסמכות, ואומרים: אני לא הולך לפגוע בתושבים של הרשות שלי בגלל שאני התנהלתי טוב ויעיל ומישהו אחר התנהל לא טוב. אפשר להבין את זה.

יכולה לעזור לחלשים, אבל שואל התאגיד היותר-חזק: למה על חשבון התושבים שלי? הרי זה לא כסף שמישהו לוקח לכיס, זה בסוף כסף שנכנס לתקציבה של הרשות והופך לשירותים לאזרח. וכפי שאמרתי, גם רוב החלשים מתנגדים, מסיבות אחרות. ולכן אני מהרגע הראשון אמרתי, בואו ננסה למצוא לזה פתרון. אני נגד חוקים שהם אות מתה. יותר גרוע, במצב היום, אתם צריכים להבין שבגלל שהחוק כבר התחיל לפעול, המנגנון שלו, היום יש הרבה תאגידים שבאים לבנק, רוצים לקחת הלוואה לאיזשהו פרויקט תשתיתי, ואומרים להם: מי אתה? אתה בכלל לא חוקי, אתה היית צריך להתחבר לפי החוק, לא רוצה לתת לך הלוואה, אולי לא תהיה בעוד חצי שנה. זאת אומרת שזה הפך למכשול למשק המים, לא לבלוע ולא להקיא, תסלחו לי על הביטוי לגבי הסיטואציה שיש. ולכן אנחנו עשינו שולחן עגול. רשות המים, אנחנו כמשרד משאבי המים, משרד חדש שהוקם והוביל את התהליך הזה, משרד האוצר והשלטון המקומי. הגענו להבנות עם השלטון המקומי שאנחנו הולכים לשנות את המודל למודל של חברה מנהלת. מה המשמעות של זה? שתאגיד שהוא חזק יותר ויעיל יותר לוקח על עצמו אחריות על תאגיד חלש. למעשה אנחנו חוסכים ככה על שתי הנהלות. יש רק הנהלה אחת, אנחנו כן מייצרים את האפקט של הגודל כי הכול פועל ביחד ויש את היתרון הזה של היכולת לעבוד מול ספקים במחירים יותר טובים, אבל מצד שני אין סבסוד צולב מרשות לרשות. למעשה התאגיד החזק מנהל בנפרד את הקופה של התאגיד החלש יותר ומנסה לעשות אותה כמה שפחות הפסדית או יותר רווחית, כל אחד בהתאם למצב ההתחלתי, ובמקביל ממשיך לנהל את הקופה שלו. הרשות המקומית שהייתה מוצלחת יותר ממשיכה לקבל את כל מה שהיא קיבלה עד עכשיו, גם ברמת השירותים וגם ברמת הדיבידנדים במידה שהתאגיד מביא דיבידנדים בתוך אותה רשות. זה מודל שהוא יותר גמיש. זה נכון שהוא משאיר יותר קשיים לתאגידים שהיו מוצלחים פחות, אבל הוא עדיין מקדם אותם, זה בעיקר פוגע בשירות לתושבים.

זה בעיקר פוגע בשירות לתושבים. חבר הכנסת גינזבורג, המודל שאני מדבר עליו לא פוגע בשירות לתושבים. אגב, מי שהציע את המודל זה השלטון המקומי. מכיוון שאתם כופים עליו כל פעם. מועצת המים ורשות המים, שזה אותו גוף, הם עושים מה שהם רוצים. כמו שבהצעת החוק קבעו קריטריונים והודיעו לנו: אתם תאגיד שלא צריך להתאגד, כי אתם עומדים בקריטריונים א',

מה קרה חצי שנה אחרי זה? קיבלנו מכתב מרשות המים: אתם חייבים להתאגד. למרות, קודם שלא מחייב אותי להתאגד. כי הם עושים מה שהם רוצים. לא, חבר הכנסת גינזבורג, הם פועלים בהתאם לחוק. הם לא פועלים בהתאם לחוק. הקריטריונים שמופיעים בחוק הם סף שממנו הם יכולים להתיר לך שאתה לא צריך להתאגד, אבל הם לא חייבים להתיר לך לא להתאגד. אני שמעתי מה אמר לי אפי דביר באוזן, אני שמעתי מה יושב-ראש רשות המים אמר לי. אל תגיד לי

אבל אפשר לקרוא את החוק, חבר הכנסת גינזבורג. היום אתה מחוקק, אתה מוזמן לקרוא את החוק ולקרוא מה שכתוב שם.

רשות המים, יש לה סמכות במצבים מסוימים להתיר פטור מתאגוד אבל אין לה חובה לעשות את זה. היא צריכה לקבל החלטה מתוך התמונה הכוללת שהיא רואה של כמות השחקנים ושל התאגידים החלשים, וגם החזקים, כי בסוף צריך לדאוג גם לתאגידים חלשים. זה לא חוכמה שכל החזקים יגידו: אני ממשיך לעבוד לבד, אני אפילו לא מוכן להיות חברה מנהלת של תאגיד יותר חלש, גם אם זה לא עולה לי כסף.

אבל אני לא רוצה להתעסק עם החלש, שימות לבד. גם זו גישה לא הוגנת. ולכן יש כאן הצעה, שאגב, לזכותו של השלטון המקומי ייאמר שהוא הציע אותה כבר לפני שנתיים-שלוש, ומשרד האוצר התעקש, לדעתי בטעות, כנגד הנוסחה הזאת, כי הוא רצה ללכת בנוסחה של הכול או לא כלום. בסוף הנוסחה של הכול או לא כלום הסתיימה כרגיל, כמו שקורה בעולם ובחיים שלנו,

ולכן כרגע מדובר על נוסחה שאנחנו מדברים על יישום שלה בהסכמה, יחד עם השלטון המקומי: תאגידים שרוצים להתחבר,

יש כמה בודדים כאלה שרוצים להתחבר וכרגע לא עושים את זה בגלל כל המלחמה בין השלטון המקומי לרשות המים. תאגידים שרוצים להתחבר, יתחברו. תאגידים שמעדיפים מודל של חברה מנהלת ילכו על מודל חברה מנהלת.

יש מקום בארץ,

שבו זה כבר נוסה כפיילוט וזה מאוד מאוד מוצלח, עבודה משותפת של קריית אתא וקריית ים. קריית אתא כתאגיד חזק הפך לחברה מנהלת של קריית ים. החוק היום כבר מאפשר את זה, זה קיים בחוק. למעשה בצורה כזאת אנחנו נדע לתת מענה מיטבי לפחות בתנאים האלה. גם נדע להוביל חיבור, אולי קצת פחות מהודק מכפי שתוכנן מלכתחילה אבל חיבור אמיתי, שיעבוד ולא רק יישאר כאות מתה בספר החוקים. וגם נעשה את זה יחד עם השלטון המקומי, בלי לגרום לסבסוד צולב ובלי לפגוע בזכויות של התושבים של הרשויות המקומיות השונות, שהם למעשה אלה שבחרו,

הנהלות יותר מוצלחות ויש להם תאגידים יותר מוצלחים. איפה זה עומד כרגע מבחינת הביצוע? אנחנו קיווינו שיהיה חוק הסדרים יחד עם התקציב בצורה מסודרת, זה היה אמור להיות פרק בחוק ההסדרים. אנחנו נראה הלילה אם יהיה חוק הסדרים.

לפחות לפי מה שפורסם נכון לעכשיו בסדר-היום של הממשלה אין חוק הסדרים, ולכן כרגע בתוקף החוק שעליו דיברתם, שהוא כידוע מייצר קושי גדול. אני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר המחוקק כאן יאפשר לנו ליישם את המודל הנכון, שיש עליו כרגע הסכמה של כל השחקנים בתחום משק המים, גם של השלטון המקומי, גם של רשות המים, גם של האוצר, שסוף-סוף ירד מהעץ והתיאוריות הגדולות והבין שצריכים להיות מעשיים, וכמובן אנחנו, כאלה שמובילים את הנוסחה. אני מקווה שזה יקודם או בחקיקה פרטית או בחקיקה ממשלתית. אנחנו הצבענו בשלב הראשון לתת ארכה ליישום החוק, כדי לראות שהמודל אכן עובד ואכן כולם מתחברים, כפי שהובטח על ידי השלטון המקומי. לאחר מכן, ברגע שרואים שכולם נכנסים למודל הזה, לתקן כבר את החוק בצורה קבועה. במידה שיהיה, וכנראה לא יהיה, חוק ההסדרים אנחנו גם ננסה לקדם תזכיר חוק ממשלתי בתחום הזה. ניקח את פרק המים שתוכנן לחוק ההסדרים, אגב לא רק בנושא הזה אלא גם בנושא שאתה הארת, חבר הכנסת גינזבורג, של סוגיית הסמכויות בין רשות המים לבין הדרג הנבחר. אני חושב שאחת הבעיות היום היא שרשות המים, כמו שאמרת, הרבה פעמים עושה כרצונה, לזה גם אני פה. אני יודע, אני יודע. כבר דיברנו על, אבל זה לא דומה. מקרה אחד לא דומה למקרה שני, השרה פרקש הכהן.

נכון, את צודקת, צריך ללכת על נוסחה מאוזנת. אני חושב שאנחנו הגענו אליה, לפחות בהסכמה עם משרד האוצר. נוסחה שהיא יותר מאוזנת וכן מאפשרת, בכל זאת, לדרג הנבחר להשפיע על תחום משק המים. כרגע אני יועץ של רשות המים, כשהיא רוצה היא מקשיבה לי, אבל יש החלטות ממשלה. תקבע מדיניות בהחלטות ממשלה.

זה לא מצב נורמלי ולא מצב תקין. הינה, אתם מעלים מולי נושא, וגם אם אני מסכים איתכם במאה אחוז והכנסת תקבל החלטה ואני כשר ארצה לבצע אותה, כל מה שאני יכול זה לבוא לרשות המים ולייעץ. ירצו, יקבלו, לא ירצו, לא יקבלו. הינה, אתם מדברים על המחיר. אני למשל יזמתי, ומועצת רשות המים האחרונה,

לפחות בשלב הראשון הצביעה פה אחד בעד ההצעה שלי: בתקופה של משבר קורונה, סיטואציה מאוד מורכבת, אנשים נמצאים בבית בכוח כי מחזיקים אותם בבית בכוח, בדקנו בכמה גדל השימוש במים לצרכים ביתיים. אין סיבה שבגלל זה אנשים עולים לתעריף גבוה ומשלמים תעריף גבוה. ברור שצריך לשלם על המים, אבל אין סיבה שישלמו בתעריף גבוה ולא בתעריף נמוך. והצעתי להגדיל את המכסה של תעריף מסובסד בהתאם לגודל של השימוש, רואים את זה בניתוח של כלל משק המים במדינת ישראל. היה דיון לא פשוט, אבל בסוף כרגע מועצת המים לפחות אישרה לצאת לשימוע ולהתחיל להניע את התהליך הזה. אבל היא יכלה גם להגיד לי לא, ויכולתי עד מחר להסביר שיש משבר קורונה ושהכנסת מבקשת, יש הרבה מאוד חשיבות לשמור את השווקים האלה כלכליים,

אני לא חולק על זה.

והגוף שאתה מדבר עליו ספציפית מייצג גם אינטרסים של חקלאים ועוד הרבה אינטרסים, נכון מאוד. שהם לא רק משק

אמת, אמת. לכן צריך להיות איזון. אבל לא יכול להיות מצב ששר, שהוא מייצג את הממשלה, שהיא מייצגת של הכנסת, כל מה שהוא יכול לעשות אם הוא רוצה לשנות משהו זה רק לחוקק,

זה מצב לא נורמלי. למה אתה לא מדבר על מה

על זה גם מסכימים ראשי הרשויות. רק למי שרוצה: להחזיר את משק המים כמשק סגור עם החרגות מים, כמו שהיה בעבר. זה מצמצם לך את כל, איתן, אני עונה לך. משק המים צריך להיות סגור לא בתוך עיר אחת. הוא היה ככה.

משק המים צריך להיות, 60 שנה זה היה ככה.

משק המים צריך להיות סגור לא רק בתוך עיר אחת. הוא צריך להיות סגור גם בתוך האמבטיה הארצית כולה. אחרת לא יהיו פרויקטים להתפלה, ולא היו פה עשרות שנים. ולא יהיו עוד הרבה דברים, ונחזור, נחזור לבצורת.

אני אגלה לך שגם אם פתאום מישהו היום, תשאל בשקט את ראשי הערים, שהם גדולי הטוענים לביטול התאגידים, אם הם מוכנים בפועל לביטול הזה כשהמשמעות של זה היא לשלם בחזרה לתאגיד. הרי אם אתה מפרק תאגיד, אתה צריך לשלם לו בחזרה על כל מה שהוא קנה כתשתיות של מים וביוב מאותה רשות מקומית. הרי תאגיד לקח הלוואה וקנה, ועכשיו הוא מחזיר אותה, כל תאגיד בקצב משלו.

המשמעות של זה מבחינת הרשות המקומית היא לרכוש את זה בחזרה. אני עוד לא ראיתי תור ארוך של רשויות מקומיות שעומדות בתור להחזיר לאוצר את כל המענקים,

הבעלים של התאגידים?

לא, לא. זה לא משנה. אבל ברגע שאתה סוגר תאגיד, אתה צריך לעשות חוזה, זה שהעירייה הבעלים לא גורם לזה שהיא העבירה בחינם לתאגידים את משק המים והביוב. הם שילמו לרשויות המקומיות סכומים גדולים מאוד. כי זה מה שהאוצר עשה כדי שתסכימו עם זה. בוא, אנחנו מכירים, בסדר. אבל אתה רואה עכשיו רשות מקומית שעומדת בתור לעשות הפוך, לשלם בחזרה? לא לשלם. להחזיר לה. אבל היא קיבלה כסף על זה. מה זאת אומרת "להחזיר לה"? היא קיבלה כסף גדול על זה. היא תיקח לעצמה את

אתה מחזיר לך את הכול לרשות, כולל המים, כולל ארנונה, רווחים עתידיים. היא תיקח.

היא תיקח על עצמה. אבל היא לא תיקח על עצמה.

בנקים נתנו הלוואות לתאגידים. מי יחזיר כסף לבנקים כשאתה סוגר את התאגיד? מהמחיר של המים. מההפרשים העתידיים.

אבל מי ייקח על עצמו אחריות על ההלוואות האלה?

הרשות המקומית?

אני לא רואה תור. כשאני בשקט עם אותם ראשי רשויות שהם נגד תאגוד אזורי, ולכן אומרים: בואו נבטל את התאגידים, ואני שואל: אתה מוכן לקחת על עצמך את ההלוואה של התאגיד ולשלם? הם אומרים: לא, לא, לא, זה לא.

זה הרבה יותר מורכב מכפי שאתם חושבים, גם אם הכנסת הייתה מחליטה לבטל את התאגידים. אבל כרגע זה לא הכיוון, ובעיניי בצדק זה לא הכיוון. הכיוון לחבר ולהרוויח מהגודל הוא נכון, ובמודל שבהסכמה עם השלטון המקומי אפשר לעשות את זה. ועכשיו תורה של הכנסת לתת למודל הזה את הפלטפורמה החוקית והמשפטית הנדרשת, כדי שבאמת תהיה התאמה בין החוק לבין מה שיכול לקרות בפועל. זה אתגר של הכנסת, אם בחקיקה פרטית ואם בחקיקה ממשלתית, כפי שאנחנו ננסה להוביל. אם כבר מחוקקים חוק כזה,

החיבורים יהיו בהסכמה בלבד?

אבל השלטון המקומי, בשונה ממה שהיה בעבר, מוכן להוביל את כל החיבורים האלה. רשות או תאגיד שלא מוכנים להתחבר, לא יכפו עליהם חיבור? אם הוא חי ומתפקד, כן. לפי אותם קריטריונים שיש בחוק. עצמאי, מי שעובד, לפי אותם קריטריונים שיש בחוק, למי שעומד בזה. היום רוב הרשויות שלא מתואגדות בכלל, הן לא עומדות בקריטריונים. הן דווקא הכי חלשות ופשוט לא תאגדו את עצמן כי אף אחד לא רוצה לקחת אותן לאף תאגיד. זו הבעיה העיקרית. מכובדי השר, אני חושב שאם כבר מחוקקים ומתקנים את החוק כמו שאתה מציע, ואם יש הסכמה גורפת בין כל הצדדים, אז זה מקובל לגמרי. אבל מה שהזכיר חבר הכנסת אייכלר לגבי ועדת הנחות, שאין היום בתאגידי המים, אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים, יש משהו אחר. יש מנגנון שנוצר מראש בתהליך החקיקה שאפשר את המכסות של המים המסובסדים, של התעריף הנמוך לקבוצות האוכלוסייה החלשות, שהכנסת הגדירה אותן,

לא אף אחד אחר. ובאמת המשפחות האלה מקבלות למעשה מים מסובסדים בהיקף של פי שניים: במקום 3.5 קוב לנפש הן מקבלות 7 קוב לנפש. ולכן בפועל, כתוצאה מזה הן אף פעם לא חורגות וכן משלמות את המים בתעריף הנמוך. עכשיו, אם רוצים לשנות את החוק בהקשר הזה ולהגדיל או להקטין את הקבוצה הזאת,

אבל צריך להבין שבגלל שזה משק סגור כל פעולה שאתה עושה בתעריף,

אם אתה מגדיל את ההיקף של המים המוזלים, אתה מעלה בהיקף כזה או אחר את המים לכל השאר, גם לאזרחים שמשלמים תעריף יקר יותר כי הם משתמשים יותר במים, ומה שיותר משמעותי, לתעשייה ולמלונות. או על חשבון הדיבידנדים.

או על חשבון הדיבידנדים. התעריף בסוף מאזן את הכול. דיבידנד זה כבר שאלה של התנהלות של תאגיד פרטני.

אבל התעריפים בסוף מאוזנים. יש תעריף אמיתי: כמה עולה להחזיק משק המים במדינת ישראל. הוא די אי שם באמצע, בין התעריף הזול יותר, שהוא למגורים עד גובה מסוים, לבין התעריף היקר יותר. אם אתה מכניס עוד קבוצות אוכלוסייה או מוזיל להן עוד את התעריף או מגדיל את הגודל,

למה שהצעתי לעשות עכשיו יכול להיות שיהיו תוצאות גם לגבי התעריף היקר, אני לא מתחבא מאחורי זה. אני טענתי ברשות המים שיש כל מיני סיבות ספציפיות השנה ובשנה הבאה, ויכול להיות שלא יהיה צורך לייקר ויכול להיות שזה יתאזן ממקום אחר. אבל בפועל אין חוכמות, אין משחקים ואין ארוחות חינם: אתה רוצה לתת למישהו מים יותר בזול ממה שזה באמת עולה, מישהו אחר ישלם על זה יותר ביוקר, והמישהו אחר הזה הם גם גופים שאנחנו רוצים לעזור להם: אלה בעלי העסקים, תעשייה וכו'. אדוני השר, מדובר במיליונים שנמשכים כדיבידנדים.

זה לא רק המים, אבל הדיבידנדים האלה, מה זה למעשה דיבידנד?

חבר הכנסת קרעי, הדיבידנד הזה, אני מסביר לך מה זה. הדיבידנד הזה זה שירותים שמקבלים אזרחים ברשויות מקומיות שמנהלות נכון את התאגיד, בצורה יעילה,

שהשקיעו בעבר אולי במשק המים והביוב שלהן יותר ממה שהשקיעו, חבר הכנסת שלמה קרעי, זה לא דיון כרגע.

אפשר להמשיך, זה למעשה הגדלת תעריף הארנונה. משק המים לא סגור. אתה אומר שהם התייעלו,

התאגיד התייעל במשק המים. במשק המים אפשר להפחית את העלויות לאזרחים, אבל מושכים דיבידנדים ומעלים בעצם את, אולי כדאי להעביר את זה לדיון באיזושהי ועדה, אני מציע, לסגור את משק המים, אני מציע, שנייה, חברי הכנסת, זה לא דיון. אולי נעביר את זה לאיזשהו דיון באחת הוועדות? חבר הכנסת קרעי וחבר הכנסת גינזבורג, אני מסכים שהנושא הוא מרתק וחשוב, וצדק חבר הכנסת אייכלר שסוף-סוף הכנסת מתעסקת בנושאים שהיא צריכה להתעסק בהם. אני בהחלט אשמח אם תחליטו להעביר את הנושא הזה לוועדת הכלכלה, שהיא הוועדה בכנסת שהיא זאת שמפקחת על משק המים.

ואני מתחייב אישית, אם אתם רוצים לבוא לשם, יחד עם רשות, לשבח את כבוד השר, שבזמן כל כך קצר, למד לעבוד. הפך להיות מומחה בתחום. באמת יישר כוח גדול. אני יושב כאן ונפעם מרמת הבקיאות והידע.

לא, לא. זה לא מעכשיו, זה מהעבר, מהדיונים. לא, לא. חבר הכנסת גינזבורג, לא הייתה לי ברירה. חבר הכנסת אוסאמה, אתה רוצה דקה לפני ההצבעה?

אז לפני ההצבעה.

חבר הכנסת אוסאמה, עמדה, בבקשה. דקה לרשותך. כן. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, באמת אני הייתי שותף גם לדיונים בהצעת חוק כזאת בכנסת העשרים, בוועדה שחברנו דוד ביטן הוביל. אני חושב שיש ויכוח בעד ונגד התאגידים, כמובן שיש יתרונות ויש חסרונות, אבל ודאי שכולם תמימי דעים שבאמת צריך לצמצם את מספר התאגידים. אני פה מעלה שתי נקודות שכל הזמן אני מעלה, גם בזמן הדיונים בוועדה לפני אישור החוק וגם אז במליאה: אני מעלה את הנושא של ההיטלים. ההיטלים שגובים התאגידים פר מטר להיתר בנייה היו בערך 30 40 שקל, והיום זה בערך 160 170 שקל, וגם הנושא של תעריפי המים, למרות שזה לא קשור לתאגידים אלא לרשות המים, והתלונות הרבות על הניפוח ועל החשבוניות שעכשיו מקבלים האזרחים, כאשר בעבר, כאשר זה היה בעיריות ובמועצות, נא לסיים. האזרחים אומרים: לא היינו מקבלים את אותם חשבונות, וגם האמצעים שהתאגידים נוקטים לגבייה, יש הרבה תלונות על זה.

חבר הכנסת סעדי,

כשאתה אומר שכולם תמימי דעים, כנראה אתה לא מכניס ל"כולם" את ראשי הרשויות, בין השאר, של המגזר שאתה מייצג כאן בכנסת, כי כמעט כולם נגד, כמעט פה אחד, וכולם באים אליי להסביר לי למה זה לא טוב לחבר. כנראה שאתה לא מסונכרן איתם בהקשר הזה של "כולם". אבל לגבי שאר הדברים שאמרת, קודם כול זה נכון שפעם מחיר המים במדינת ישראל היה מחיר לא ריאלי,

ולכן מדינת ישראל השקיעה בפרויקטים תשתיתיים בתחום המים רק מה שנשאר תוך כדי דיון בתקציב המדינה. ולכן היא גם לא הייתה יכולה בפועל לעשות לא מתקני התפלה ולא שום דבר. היינו מדינה שבה בכל שנה של בצורת היינו בצרה. אנחנו היום במקום אחר לגמרי,

שארגנו את משק המים שלנו במחיר אמיתי. לגבי העלייה בתקופה האחרונה, שאליה אני התייחסתי,

הרי מחיר המים לא השתנה, אז מה קרה? מניתוח העומק שאני עשיתי, ובאמת יש הרבה תלונות מלא מעט אזרחים במהלך השנה האחרונה, החודשים האחרונים, הסיבה לזה היא שהות ממושכת בבית, שלא רק הגדילה את כמות המים, אלא בגלל שמשפחה ממוצעת היא בדרך כלל על הקשקש של הכמות המותרת, עברו אותה ואז התחילו לשלם תעריף שהוא יקר יותר,

ואז חשבון המים גדל ב-20% 30%, ומייד אזרחים מרגישים את זה. ולכן יזמתי את מה שיזמתי. יהיה על זה בטח ויכוח גם בשימוע הציבורי שאליו יצאנו. אני מאוד מקווה שבסוף אני אצליח לשכנע את מועצת רשות המים, כי אני רק יכול לייעץ לה, היא זאת שמקבלת החלטות, והיא אכן תתמוך בכיוון הזה עד הסוף,

כמה שבועות אכן תצביע על ההרחבה הזמנית של הכמות המוכרת עד שנסיים את משבר הקורונה ונחזור לאורח החיים הנורמלי.

יש לנו עוד עמדה מהצד של חבר הכנסת עמית הלוי.

דקה אחת לרשותך.

אני מנצל את זה לעוד נושא בהקשר הזה, אבל זה נוגע לתעריפים שהזכרת. יש טענה שכיוון שהתחשיב הוא חודשי, נדבר על הדירוג בין התעריפים, הזולים והפחות, הוא לא תואם משק רגיל של בית, כיוון שהמשק הוא שנתי. אנשים שוכרים דירה לשנה והוצאות החינוך הן שנתיות. ההצעה שהתכוונתי לשלוח אליך בדיוק בימים האחרונים ואני מעלה אותה כאן היא שהתחשיב יהיה או שנתי או דו-שנתי, כך שאם אדם בחודש מסוים מחוץ לבית או שהוא בחופש, בחודש אחר הוא משתמש יותר. בסופו של דבר, ההוצאות הן שנתיות, והתחשיב היום, שהוא תחשיב חודשי, לא תואם את סל ההוצאות הרגיל, אני לא יכול לא להשיב. לפי התקנון, אני חייב. ולכן אשמח שזה ייכנס גם לתוך הדיון, הסיפור הזה. אנחנו נעביר את זה לדיון המשותף עכשיו, עם ההצעה הזאת, בעזרת השם, לוועדת הכלכלה. יש לי מה לענות, אבל היושב-ראש החליט שגם ככה הטרחתי אתכם יותר מדי בינתיים. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. עמדה נוספת מהצד. תודה רבה, כבוד השר. אני אעשה את זה ממש ממש קצר. אתה דיברת על שימוע ציבורי, ואני חייב להטיל זרקור נוסף על התנהלות מועצת המים בכל הנוגע לשימועים ציבוריים. היה לי גם שיג ושיח עם נציגי רשות המים. אי-אפשר להבין שום דבר מהנוסחים שמפרסמים לציבור לכאורה ביחס לכוונות של רשות המים.

גם לאנשים מאוד מקצועיים יהיה קשה להבין מה כתוב שם, על אחת כמה וכמה הציבור. ואם תבדוק לאורך השנים מי אותו ציבור שבא לשימוע, אתה תראה שם תמיד את בעלי אותם אינטרסים, שזה תאגידים ורשויות מקומיות, ואולי גם מפעלים. באמת,

ציבור אמיתי, ומי שבאמת נפגע בכל הנוגע לתעריפים, אותו לא תמצא שם לעולם. לכן הייתי מציע לך כשר ממונה, אומנם אתה שר מייעץ כמו שאתה קורא לעצמך,

ואנחנו צריכים לטפל גם בזה, תעזרו לי גם בזה. בהחלט, אם תרצה.

צריך שלפחות הקול-קורא שיוצא, ושהשימוע עצמו לא יהיה רק כל כך מקצועי, אלא שיבינו גם שיש ציבור אמיתי שלא מבין את כל המונחים והחשבונאות ואת כל הנוסחאות, אף אחד לא מבין מה כתוב שם. תודה רבה, אדוני.

תרשה לי משפט על זה. משפט אחד, בבקשה. אני לא יכול להתאפק שלא להגיב. חבר הכנסת גינזבורג, אני בהחלט יכול להבין על מה אתה מדבר, כמי שחווה הופעה ממש לאחרונה במועצת רשות המים כדי לשכנע אותם לתמוך בהצעתי. אני כן טרחתי לקרוא את המסמכים, שאכן היו מורכבים, ולרדת לעומקם. ואז כשנימקתי בדיון במועצה, הדרג המקצועי דווקא לא אהב את ההצעה שלי, אבל בנתונים שהם הביאו הבאתי הוכחות שזה נכון ללכת לכיוון שאני רוצה. במהלך הדיון האחרון נציגי רשות המים אמרו: רגע,

מה שפרסמנו זה לא בדיוק נכון,

ולכן הטיעון שלך לא עובד. בהחלט אני יכול להבין את החוויה שאתה מדבר עליה. אנחנו נעבור להצבעה להעביר את הנושא לדיון בוועדת הכלכלה.

אני אוסיף פה.

באלקטרוני יש לנו אחד בעד. אנחנו מוסיפים את השר אלקין, חבר הכנסת אופיר סופר, בעד, חבר הכנסת אייכלר, בעד, חבר הכנסת טייב, אוסאמה, חבר הכנסת גדי יברקן, סגן השר, חבר הכנסת עוזי דיין, חבר הכנסת קרעי, חבר הכנסת לוי. השרה פרקש, את הצבעת או שאיתן הצביע?

את לא מצביעה, אתה הצבעת.

יש תשעה נוספים בעד, אז יש לנו עשרה בסך הכול. ההצעה עוברת לדיון בוועדת הכלכלה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: הגברת האכיפה במקרי טרור ופשיעה חקלאית, מס' 1381, 1383 ו-1392.

בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סגן השר, השר, אני מבקש מחברי הכנסת, תהיו איתי לזמן קצר, אני רוצה לתאר לכם סיפור של איתן זאב, חקלאי שמעבד את אדמתו סמוך לאחד הכפרים. אני רוצה שתבינו טוב טוב את הסיטואציה. לאחר תקופה של כמה חודשים שהוא מעבד את אדמתו, פתאום, בבוקר אחד, הוא מתחיל לשמוע קריאות במסגדים, והוא מזהה תנועה של המון ערבי משולהב שמגיע לכיוון של השלוחה שבה הוא מעבד את אדמתו. אני רוצה לדבר רגע אחד על השלוחה הזאת. לשלוחה הזאת מרחק ההגעה של כוח צה"ל זה 40 דקות.

כוח צה"ל שירצה להתערב שם, ייקח לו המון המון זמן להגיע, ונתיב מילוט אחד אפשרי כדי לצאת מאותה שלוחה. איתן נוהג באיפוק רב, משאיר את החקלאים הבודדים שאיתו למעלה על השלוחה ויורד לכיוון הערבים, משאיר את הנשק הארוך שלו שם, כדי לא לעורר אנטגוניזם, ומנסה למנוע את הסיפור. מנסה למנוע את החיכוך. תארו לכם עשרות מכוניות שמגיעות, עשרות מכוניות שמגיעות, והוא נעמד מול ההמון הערבי הזה ומנסה למנוע את העימות. ובסופו של דבר, האירוע מתפתח לידי חיכוך ויש שם שני פצועים פלסטינים. אבל האירוע הזה יכול היה להיגמר בקלות בלינץ' כלפי כל החקלאים הישראלים שם. והאירוע הזה יכול היה להיגמר בקלות עם עשרות ערבים הרוגים שהיו שם. אני מדבר כאן על תופעה שלא קיימת רק ביו"ש, אלא אנחנו רואים שהיא קיימת גם בגליל וגם בנגב. תופעה שמלווה אותנו, צריך לומר, אדוני היושב-ראש, מראשית שנות הציונות, הנושא של החקלאי הישראלי והטרור הערבי. כשמדינת ישראל נותנת נשק בידי החקלאי הישראלי והיא אומרת לו שכנראה לכוחות ההגנה, ולא משנה אם זה צה"ל או משטרת ישראל, ייקח זמן רב להגיע, היא בעצם נותנת לו כלים כדי להגן על עצמו, כדי להגן על אדמתנו. מדינת ישראל צריכה להחליט אם כשהיא נותנת את הנשק היא נותנת כלים בידי החקלאי הישראלי כדי להגן עליו מפני הטרור הערבי או שהיא נותנת כלים בידי הטרור הערבי כדי להגן עליו מפני החקלאי הישראלי.

אדוני היושב-ראש, להעביר את הדיון לוועדת החוץ והביטחון, כי אני חושב שהדיון הזה נוגע גם בשטחי יו"ש, גם בגליל וגם בנגב, וזה דיון מורכב.

בבקשה. תודה רבה, חבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת משה ארבל, איננו. חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. תודה

אדוני היושב-ראש, חבריי הכנסת, אני ארחיב, מאוד בקצרה, את הסוגיה שעלתה כאן, כי היא רעה חולה בכלל בתחום הפשיעה החקלאית בישראל, והחקלאים ואנחנו הם קורבנות שלה. המרחב הכפרי בישראל משתרע על 85% מהשטח של מדינת ישראל. חיים בו יותר מ-800,000 תושבים ביותר מ-1,000 יישובים. ערך התפוקה הכלכלית בשנה הוא כ-30 מיליארד שקל. החקלאות נותנת מקורות תעסוקה ליותר מ-80,000 איש, ובעקיפין, לעוד כמה עשרות אלפי אזרחים.

ניתן לראות שהתרומה של החקלאים למדינה היא חיונית גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינת מניעת השתלטות עוינת על שטחים פתוחים. החקלאים סובלים שנים רבות מתופעות חמורות של פשיעה חקלאית, שפוגעת גם כלכלית וגם מורלית, ויש לומר שלפשיעה הזאת יש גם אופי פלילי-לאומני,

היא נעשית בצורה שמעמתת יהודים וערבים, בגלל שרוב הפשיעה היא נגד אזרחים יהודים. עכשיו, זה מאורגן על ידי כנופיות מסודרות, ואני לא אנתרופולוג פה, אני לא מדבר כי קראתי נתונים באיזשהו מקום, אני יותר מ-11 שנה שומר עם השומר החדש, עם קבוצת חברים שלי, פעם בחודש לילה שלם, מהשעה 22:00 עד 05:00, ואני רואה מה קורה בשטח: גנבות של תוצרת, גנבות של כלים חקלאיים, הצתות, ונדליזם. יותר ממיליארד שקל לשנה, רק הנזק הישיר. וכשמסתכלים על החקלאים, על כמה מדובר, אז למעלה מ-70% מהחקלאים חוו לפחות אירוע אחד של פגיעה, ו-20%,

לאחד מכל חמישה חקלאים יש כל חודש אירוע כזה. אין לזה מענה טוב. 62% מהתלונות נסגרות. למה הן נסגרות? מחוסר עניין לציבור. אז לציבור אולי אין עניין בזה, אבל לציבור החקלאים יש עניין גדול בזה. לכן גם פחות ופחות מגישים תלונה. יש הרבה יותר בעיות, אבל במושב שאני גדלתי בו כבר לא מגישים תלונות למשטרה, מקסימום לוקחים ידית של טורייה והולכים לחפש מי עשה את זה. נוסיף על זה שבזמן האחרון קו התפר פרוץ, וחלק גדול מהחדירות ומהפשיעה לאורכו הן חקלאיות. בגלל שיש לזה משמעויות, כפי שנאמר על ידי חברי אופיר סופר, שהן גם ביטחוניות, גם חברתיות וגם כלכליות, כדי לטפל בזה צריך שילוב של גופים. אז אני מבקש שתהיה פה הסכמה של חבריי, וגם של סגן השר, ידידי, להעביר את זה לטיפול של ועדת החוץ והביטחון. תודה רבה, חבר הכנסת עוזי דיין. סגן השר גדי יברקן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי מזכירת הכנסת, אקדים ואומר שהנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד. אני אפילו הייתי מכנה אותו הטרור החקלאי, ולא הפשיעה החקלאית. עבירות הפשיעה החקלאית הינן תת-קטגוריה ייחודית במסגרת עבירות הרכוש, המבוצעות על ידי כנופיות בהרכבים משתנים, הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית, ומהוות בעיה גלובלית המקשה על צמיחה והתפתחות כלכלית. מרבית המגזר החקלאי בישראל נמצא במרחב הכפרי. היקף הפשיעה החקלאית הינו קטן ביחס לכלל הפשיעה. עם זאת, ועקב החשיבות הלאומית המיוחסת להתיישבות החקלאית בישראל, נושא הפשיעה החקלאית הוכר כבעיה ומטופל על ידי המשטרה, ובמסגרת זו המשימה הוטלה על מערכי מג"ב, אשר משקיעים מאמץ רב במשאבים ובפעילות אופרטיבית לתקיפת התופעה. הוקמו בחטיבות המרחביות של מג"ב יחידות חקירה ומודיעין, להלן: ימ"ר כפרי, שייעודן הוא אכיפת החוק כלפי עבריינים המבצעים פשיעה כלפי ציבור החקלאים במדינה. בשנת 2018 הוקם מרכז בינה במטה מג"ב, המאגד בתוכו מגוון כלי עבודה טכנולוגיים ומודיעיניים במטרה להיאבק בתופעת הפשיעה החקלאית, הן בפן הפלילי והן בפן הכלכלי, באופן יעיל יותר. הוקצו אמצעים טכנולוגיים, הוקמה תקיפה כלכלית ייעודית לנושא הפשיעה החקלאית. הודק הקשר מול מערך התביעות והפרקליטות, תוך הצגת דרישה לענישה מחמירה. הודק שיתוף הפעולה בנושא עם גורמים נוספים. בהקשר זה, אדוני היושב-ראש, יצוין כי מג"ב פועל רבות ליצירת שותפויות לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפרי, לדוגמה עם רשות הטבע והגנים ויחידת הפיצו"ח. האכיפה מתבצעת בכל סוגי ורמות הפשיעה החקלאית, החל בגנבת תוצרת חקלאית וגנבת ציוד חקלאי ובעלי חיים, וכלה באירועי היזק לרכוש. מבחינת הנתונים, בניגוד לנטען בהצעה לסדר-היום, נתוני מג"ב מצביעים כי לאורך השנים ישנה ירידה מתמדת בעבירות הפשיעה החקלאית. בעשור האחרון ישנה ירידה של 56%. עם זאת, חשוב לציין כי בשנה האחרונה ישנה עלייה של 36% בפשיעה החקלאית בהשוואה לאשתקד, כאשר עיקר העלייה הינה במספר האירועים של גנבת תוצרת בהיקפים קטנים. בהקשר זה יוער כי גנבת תוצרת הינה עבירה קלה יחסית לביצוע, היא מבוצעת לעיתים על ידי אובייקטים אקראיים ואינה דורשת כלים מיוחדים או מיומנויות מיוחדות. כל עובר אורח יכול להיכנס למטע, שלעיתים גם אינו מגודר, ולקטוף את הפרי מהעץ. בעבר מרבית תיקי החקירה, בדגש על תיקי גנבת התוצרת ה"קלים", נסגרו מחוסר עניין לציבור.

המצב השתנה ויש מענה לתיקים אלה בהליך של הסדר מותנה. בתחום האכיפה הכלכלית, מתחילת 2019 ועד לאוגוסט 2020 נתפס רכוש לחילוט בשווי של מעל 25 מיליון ש"ח. עוד יצוין כי מאז הקמת מרכז בינה במטה מג"ב פוצחו 58 פרשיות, נעצרו 311 חשודים בפשיעה החקלאית, מתוכם 148 נעצרו עד תום ההליכים וכן הוגשו 441 כתבי אישום בעבירות חקלאיות, ומתוכם 156 תיקים הסתיימו בהסדר מותנה, כ-35% מסך כתבי האישום. לסיכום אומר, אדוני היושב-ראש, היקף הפשיעה החקלאית הוא קטן ביחס לכלל הפשיעה. יחד עם זאת, מדובר בתופעת פשיעה בעלת השלכות משמעותיות, הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית. יצוין כי בעקבות ההכרה בחשיבות הנושא, הטיפול הוטל על מג"ב כאשר במסגרת זו נערכו שינויים ארגוניים ותהליכים במג"ב אשר ייעלו את הטיפול בעבירות הפשיעה החקלאית, והובילו לפיתוח פרשיות משמעותיות על ידי הימ"רים הכפריים שתוצאותיהן ניכרות בירידה משמעותית ועקבית בכמויות התיקים, 56% בעשור האחרון. משנת 2007 נערכו שינויים בחקיקה לאור ההבנה כי מדובר בעבירות חמורות המצריכות התייחסות מחמירה יותר במטרה להגביר את ההרתעה. חרף השינויים שנערכו בחוק, עדיין יש צורך להחמיר את מדיניות הענישה הננקטת בבתי המשפט נוכח הנזקים המשמעותיים הנגרמים כתוצאה מעבירות אלו, וכן נוכח ההשפעה הקריטית שיש לעבירות אלו על המשילות במרחב הכפרי ותחושת הביטחון של החקלאים. באשר לאירוע המתואר בהצעה לסדר-היום,

היות שמדובר בכתב אישום שהוגש על ידי הפרקליטות, יש להפנות את הנושא למשרד המשפטים לקבלת מענה. חשוב לי לציין, אדוני היושב-ראש, שבתחילת דבריי אמרתי שלכנות את זה "פשיעה חקלאית" זה להקל. זהו טרור לכל דבר ועניין. החקלאות העברית, לצערי הרב, עם השנים, עם קידמת הטכנולוגיה, הדבר הזה נשכח. אפילו החקלאים הישראלים שמייצרים בארץ ישראל, מעבדים את השדות ואת האדמה, הולכים ונפגעים הן מבחינת התוצר והן מבחינת המעמד שלהם, ובוודאי ובוודאי גם כשהם עמלים לעבד את אדמות ארץ ישראל ולהביא אל שולחננו, מה שנקרא, תוצרת כחול לבן. על הדבר הזה אי-אפשר לעבור בשתיקה. בוודאי המשרד לביטחון הפנים יעשה הכול כדי שהנושא הזה והחקלאים והתוצרת הישראלית תהיה בטוחה. אני חושב שזה יהיה כישלון נחרץ של הממשלה אם לדבר הזה לא יהיה מענה. והנושא הזה, גם מבחינת המשילות, מזכיר לי את הוויכוח הסוער, יותר נכון, החשיפה הסוערת של עמית סגל בנושא של מח"ש, שאני השכם והערב מדבר עליו כבר כמעט מהרגע שנכנסתי לכנסת. הבעיה של מח"ש זה שהרבה אנשים חשבו שלחקור את מח"ש, זה תויג עם חרדים, עם אתיופים או עם ערבים, כשאנחנו הגשנו בקשה לחקור אלימות שוטרים או בכלל עובדי מדינה. והנושא הזה עכשיו התנפץ לכולנו, שבעצם מח"ש הוא חותמת גומי של הרבה אנשים קטנים, במספר וגם אולי באישיותם, לבוא חשבון עם הרבה אנשים שלא מוצא חן בעיניהם. אני חושב ששר המשפטים עושה טעות שהוא טומן את ראשו בחול, וזה לא עניין פוליטי. לחקור מי ששוגה במילוי תפקידו, ולגבות,

כל עובד מדינה, המדינה צריכה לגבות אותו. כי היא שולחת אותו. אבל יחד עם זאת, אם מתוכם יש כמה סוררים שמשתמשים בחוק ונעזרים בחוק, ועוברים עבירה, גם הדבר הזה צריך לבוא לחקירה. אני מקווה מאוד שבנושא הזה, סוף-סוף כולם יודעים על מה אנחנו מדברים, נמצא את הנתיב להתעלות מעל הפוליטיקה הקטנה הזו כדי שכולנו בסוף נבין שאנחנו פה כדי לשרת את הציבור, ולציבור יש משמעות בהתנהלות של מערכת אכיפת החוק. ואני רוצה להודות לך,

על הזמן הסביר מינוס שקיבלתי. תודה רבה. לפני הצבעה יש עמדה מהצד של חבר הכנסת עמית הלוי.

חברי סגן השר יברקן, אני לא מקבל את ההפניה שלך, של חבר הכנסת סופר וחבר הכנסת דיין למשרד המשפטים בגלל שהוגש כתב אישום. אתה דיברת בשבח הימ"ר במרחב הכפרי. אני אומר לך מה ימ"ר מחוז ש"י עשה. ימ"ר מחוז ש"י, אחרי האירוע המזעזע הזה, המצמרר הזה, כמו שתיאר אותו כאן חבר כנסת סופר, שיכול היה להסתיים בלינץ' של חמישה חקלאים ישראלים, הגעתם, עצרתם את הישראלים, החרמתם להם את הנשקים. הגדלתם לעשות אחר כך, להגיע ולהחרים את הנשק הצבאי של איתן זאב, בניגוד לעמדת המפקד הצבאי. כי מה אתם מצפים, שהוא ישמור על הילדים שלו עם אבנים? מה אתם מצפים? והכי חמור, הגעתם אליו אחרי ארבעה ימים, לחקלאי הצדיק הזה, זרקתם אותו על הרצפה, אזקתם אותו כאילו שהוא איזה עבריין של משפחת פשע. על מי מדובר? אתם יודעים על מי מדובר? הוא התנגד? הייתם קוראים לו לחקירת משטרה, אין סיכוי בעולם שהוא לא היה מגיע. זאת התנהגות של ימ"ר במדינת ישראל? זה לא יעלה על הדעת הדבר הזה.

תחזירו לו את הנשק, את הנשק הצבאי, את הנשק האישי, תתנצלו, לא ככה עוצרים אזרח במדינת ישראל, לא אזרח כמוהו. מה, אין הקשר לעבירה הזאת? היה אירוע, היה אירוע ביטחוני. מה, זה פושע פלילי?

אנחנו נעבור להצבעה על העברת הדיון לוועדת החוץ והביטחון, לפי המציעים. סליחה, בבקשה, רגע אחד.

מי שירצה, נוסיף אותו פה

ההצעה להעביר את

אז באלקטרוני אין מצביעים בעד. פה יש לנו את חבר הכנסת אופיר סופר, חברת הכנסת קטי שטרית, חבר הכנסת עוזי דיין, חבר הכנסת הלוי וחבר הכנסת קלנר, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת טייב וחברת הכנסת אורלי פרומן, גם חבר הכנסת גדי יברקן. תשעה יש לנו בעד מחברי הכנסת הנוכחים, אז ההצעה התקבלה לעבור לדיון בוועדת החוץ והביטחון. תודה רבה. נעבור להצעות הבאות לסדר-היום: הקפאת תקציב התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון (תוכנית 360) מס' 1382, 1416,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תוכנית 360 היא התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון שהחלה בשנת 2009 במטרה לסייע לילדים ולבני נוער במצבי קיצון. הייתה לי הזכות להכיר את התוכנית ממש בראשיתה, עם חבר הכנסת יעקב אשר, שהיה ראש העיר בני ברק, והוא אחר כך יוסיף על העניין. מדובר בילדים ובני נוער שחוו הטרדות ואלימות, ילדים שהוצאו מבתיהם, ילדים עם בעיות בריאות והתפתחות ובעיות רווחה או בעיות נפשיות. במסגרת התוכנית הזאת פועלים מעונות, גני ילדים, מועדוניות, יחידות להתפתחות הילד, מרכזים לגיל הרך, מרכזי נוער, מרכזי הדרכה להורים, חדרי שלווה למענה רגשי, וכשמה כן היא, תוכנית 360, ונועדה להעניק לילדים האלו טיפול מקיף ומשמעותי כל היום וכל השנה. בעשור האחרון טופלו במסגרת התוכנית כרבע מיליון ילדים ב-185 רשויות מקומיות, והיא הוכתרה על ידי תהליך הערכה כאפקטיבית ומוצלחת. 40,000 ילדים יצאו מכלל סיכון בכלל וכ-100,000 ילדים נוספים השתפרו משמעותית ורמת הסיכון שלהם פחתה. מה הבעיה? התקציב של התוכנית עומד על 220 מיליון שקל לשנה, ובסך הכול נותרו ל-2020 31 מיליון שקלים להפעלה מספטמבר עד דצמבר, והם לא מועברים לתוכנית. למה? באמת מצב בלתי נסבל. בסך הכול 31 מיליון. ושוב הגענו למצב שבו החלשים הם שנפגעים. כמו תמיד, הרשויות החזקות לוקחות על עצמן את מימון התוכנית. וכמו תמיד, הרשויות החלשות מחליטות על סגירת התוכנית כי הן לא מסוגלות להמשיך ולממן אותה. אז אני מבקשת, ביום ראשון האחרון הודיעה הממשלה על אישור תוספת תקציבית מיוחדת של 11 מיליארד שקלים. מתוכם יש כמיליארד שקלים למערכת הבריאות והרווחה, ועוד 400 מיליון שקלים לישיבות. אז מתוך כל הסכומים הגדולים האלה, משרד האוצר וחמשת המשרדים השותפים לתוכנית לא יכולים למצוא 31 מיליון שקלים, כפי שהמדינה כבר התחייבה? זאת לא בקשה חדשה. ואף אחד מחמשת המשרדים, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה והמשרד לביטחון הפנים, כל אלו שותפים לתוכנית הזאת, לא מצא את 31 מיליון השקלים כדי שהתוכנית תמשיך ותציל את עשרות אלפי הילדים שלוקחים בה חלק. אני שמחתי לראות שחברי כנסת גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה הצטרפו להצעה לסדר-היום שהגשתי, מתוך הבנה של חשיבות הנושא והדחיפות של המשך הפעלת התוכנית. אני הייתי שמחה, אני מבינה שסגן השר נהרי פה, לא להעביר את זה לשום ועדת כספים, אלא שתבשר לנו פה שנמצא התקציב ונוכל להמשיך ולטפל באותם ילדים. ואם לא, אז כמובן הבקשה היא להעביר לדיון בוועדת הכספים.

תודה רבה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת יוסף טייב,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, המוכרת כתוכנית 360, היא תוכנית בין-משרדית ומשותפת למשרדי הרווחה והשירותים החברתיים,

עלייה וקליטה וביטחון הפנים. את התוכנית מוביל משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומטרת התוכנית היא לשנות את הדרך שבה החברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ובני נוער בסיכון ולהיטיב ולעבות את השירותים בקהילה המיועדים להם. לרשויות הועמד תקציב ייעודי נוסף והועברו אליהן האחריות והסמכות לעשות שימוש בתקציב זה כדי לפתח מענים לילדים ולבני נוער בסיכון, בהתאם לצרכים, למאפיינים שמייחדים אותם לפי כל יישוב ולשיקול הדעת של היישוב. בבחירת הרשויות הייתה הקפדה על הרמה החברתית והכלכלית הנמוכה ביותר בדרך כלל וייצוג לקבוצות אוכלוסייה חלשות ושונות תרבותית, עולים, ערבים, חרדים. היקף התקציב לכלל התוכנית הוא כ-220 מיליון שקלים, תקציב משותף לכלל המשרדים, כפי שאמרה חברת הכנסת אורלי. כל המשאבים מיועדים לפיתוח מענים בקהילה. כשליש מהמשאבים מוקצים לתוכניות התערבות ושירותים עבור ילדים בגיל הרך. אני רוצה לומר לכם שדווקא בזמן הזה, בזמן הקורונה, אנחנו רואים שהתופעה של נוער בסיכון הולכת וגדלה, לצערי. זה הזמן לבוא ולמצוא את 30 מיליון השקלים האלה. לא מדובר פה בסכומים שאי-אפשר להשיג. זאת תוכנית שיש כמה משרדים ששותפים לה. חובתנו כחברי כנסת לבוא ולדרוש מאותם משרדים למצוא את הכספים האלה. התוכנית הזאת נותנת מענה וגם נמצאה כאפקטיבית. היא נותנת מענה. דווקא בתקופה הזאת של הקורונה אנחנו עוצרים את המענה הזה?

התוכנית הזאת חייבת להימשך וחובתנו למצוא את התקציב הזה,

כדי שהתוכנית הזאת תוכל להמשיך. אני בעצמי מסתובב בערים גדולות כמו נתניה, לצורך העניין, ואני רואה עולים מכלל האוכלוסייה, מברית המועצות, אתיופים, צרפתים, שמשתמשים ומקבלים את המענה דרך התוכנית הזאת. אני לא אוכל לישון בלילה אם אני אדע שמחר בבוקר אותם נערים לא יוכלו לקבל את המענה. אדוני סגן השר, אני משתתף בקריאת חברת הכנסת אורלי פרומן, אנא מכם, אנא תמצא ותבשר לנו כאן בשורה, שלא נצטרך להעביר את הבקשה לוועדת הכספים.

חבר הכנסת יוסף טייב, תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שאחת התוכניות המוצלחות שעשתה מדינת ישראל הייתה התוכנית שבאה אחרי ועדת שמיד לילדים ונוער בסיכון. היא בעצם איגמה משאבים של חמישה משרדי ממשלה, שזה לא דבר קל לעשות היום, אף פעם לא היה קל לעשות את זה, שחמישה משרדים יעבדו באותו כיוון, לאותה מטרה, וישימו את המשאבים שלהם שם. כמו שאמרה קודם חברת הכנסת פרומן, זכיתי אז גם להיות ראש עיריית בני ברק ולהקים את המערך הזה בבני ברק, מתוך 20 יישובים,

שהיו בפיילוט. אם אני זוכר נכון,

את היית מנהלת מחוז במשרד החינוך ועמדנו מולך בעניין הזה. בבני ברק עשינו מהפכה גדולה בתוכנית הזאת לנוער וילדים בסיכון. מהפכה אדירה עם הצלחה גדולה, שממשיכה עד היום, עם איגום משאבים, עם איגום תקציבים ועם עבודה נהדרת בשטח. אני רוצה לומר שילד בסיכון,

אחת ההגדרות לילדים בסיכון היא גם ילדים עם צרכים מיוחדים. הם בסיכון מובנה, מה שנקרא. הם בסיכון מובנה וגם הם נמצאים בתוכנית הזאת. הטיפול בהם והעבודה הגדולה שנעשית איתם, אם זה בקבוצות ואם זה כיחידים, בזמנו אני הכנסתי מדריכי רחוב,

מדריכים שהיו מסתובבים בגינות הציבוריות ואוספים ילדים כאלה, ומכניסים אותם למסד הנתונים. הם היו אחראים לכל מדריך היו את הילדים שהוא היה אחראי להם. נמצא פה הרב משולם נהרי, הוא מכיר היטב את הפרויקט הזה, עם פרויקט נוח"ם, שעשינו ביחד. מדובר כאן בהצלת נפשות אמיתית, אדוני היושב-ראש. ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו בעצם העבירו להם תקציב לשמונה חודשים ובזה נגמר התקציב לשנה הזאת. אז רשויות חזקות, יכול להיות שיכולות לתת את התקציב הזה בינתיים, עד שיגיע הכסף מהממשלה, אני מקווה שזה נמצא בתוך ה-11 מיליארד שקל, אבל רשויות אחרות צמצמו באופן דרסטי את הפעילות הזאת. אני רוצה לומר שדווקא עכשיו, בימי הקורונה, שהם ימים שבהם הילדים נמצאים פחות במסגרות, גם הילדים הללו נמצאים פחות במסגרות, נמצאים יותר בבית. חלק מהם מבתים שהם סיכון בפני עצמם. הגדרה של ילד בסיכון מגיעה מהרבה פרמטרים. זה לא ילד חולה וזה לא, חלילה, ילד שיש לו מום, הוא ילד בסיכון בגלל הרבה מאוד דברים.

העברת התקציב הזאת היא קריטית, היא מיידית. חייבים לעשות כל דבר ולהודיע לרשויות, גם אם ייקח שבוע-שבועיים. נשמע תכף את דברי התשובה, אבל אני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת מתוקצבת במלואה בתיקון שהממשלה אמורה לעשות הלילה ולהעביר את זה לכנסת לאישור. אבל אני אומר, צריך להוציא מכתב לראשי הרשויות ולהגיד: תמשיכו לממן את התוכנית הזאת באופן מלא, כי אתם תקבלו את הכסף, בעוד שבועיים, עוד שבוע, עוד שלושה שבועות. להפסיק דבר כזה זה לקחת ילדים, לגדוע טיפול שלם ברצף ומי יודע איפה נמצא אותם. לאחר שכבר יאושר התקציב, מי יודע אם זה לא יהיה מאוחר. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב אשר. ישיב סגן שר העבודה

משולם נהרי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, אני לא אחזור על הדברים שאמרתם. זו אמת לאמיתה, התוכנית הזאת חיונית מאוד, במיוחד לקיומם של בני נוער בסיכון, כפי שציינת. התוכנית הזאת הייתה אחת הבשורות בזמנו לנוער בסיכון, לטפל בהם ולהקיף אותם ב-360 מעלות, בכל התחומים, כאשר משרד הרווחה הוא המשרד המתכלל, יש את משרד הביטחון, משרד החינוך, משרד הקליטה, יש את הרשויות המקומיות, את השלטון המקומי,

כולם חברו יחדיו כשהמטרה שלנו היא באמת להציל כמה שיותר ולמנוע הידרדרות של בני נוער, לתת להם מענים עוד לפני שהם מגיעים למצבי סיכון. הבעיה היא תקציב. אני בכוונה לא מביא את כל הרקע, כולנו יודעים כמה זה חשוב, אין פה מחלוקות כמה זה חשוב וחיוני, אבל הייתה בעיה של התקציב. התקציב לא קוצץ, התקציב הוא מלא כפי שאמרתם, זה 218.5 מיליון, אבל העודפים לא הגיעו. העודפים המחויבים? העודפים המחויבים. משרד הרווחה קיבל את העודפים המחויבים,

בעיקר מי שלא קיבל את כל העודפים, את מרב העודפים, נדמה לי 50%, זה משרד החינוך, כאשר חלק הארי של התוכנית זה גם כן בתחום החינוך, ועוד משרדים לא קיבלו. אנחנו ניהלנו משא ומתן עם האוצר,

החשיבות של התוכנית הזאת, ושאי-אפשר, במיוחד בתקופה הזו, בימים טרופים אלה, צריך להתאמץ ולהביא את הכסף. ההתחייבות הייתה שהעודפים יגיעו עכשיו, בפנייה הראשונה שתהיה לוועדת הכספים הם יוחזרו. אבל אנחנו לא הסתפקנו וההבטחה של האוצר הייתה: אנחנו נממן את זה, אם העודפים לא יגיעו מייד בזמן הקרוב, אנחנו נדאג למימון ביניים, אבל לא יהיה שום קיצוץ וכל ארבעת החודשים הללו, שזה הרבעון האחרון של השנה, יהיו כרגיל ללא שום קיצוץ.

אתמול הייתה גם כן ישיבה אצלנו עם האוצר, וזו ההתחייבות, כי אנחנו יודעים מה זה עודפים מחויבים, אני חייתי עם זה הרבה שנים.

עודפים מחויבים, עד שהם מגיעים, ותמיד יש ויכוחים בוועדת הכספים. אבל ההתחייבות שלנו, וזה מה שעודד אותנו, היא שמשרד האוצר מוכן לממן מימון ביניים עד שיהיו העודפים, והעודפים הם אלה שבעצם צריכים לתת את המענה לתקופה הזו.

זו בשורה. אבל מה לוחות הזמנים?

התוכנית תפעל מעכשיו. אתם תוציאו הודעה על התוכנית? הכול, כן. התוכנית תמשיך כרגיל. אבל תוציאו את ההודעה הזאת, כדי שגם הרשויות לא יעצרו ושגם, אני שמחה על כך. אני רוצה לדעת לוחות זמנים. אנחנו נודיע. כיוון שרק אתמול הייתה ישיבה על זה, ויכול להיות שבגלל שהנושא עלה, זה גם חשוב, יכול להיות שזה גם כן, זירז. המריץ אותם, זירז אותם. כמו שעשינו במעונות, אנחנו נודיע לרשויות המקומיות. היו לנו הרבה נושאים עם הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות, דבר ראשון שהן עושות, הן מודיעות שאין, מכניסות את כולם לפניקה, אבל אנחנו ודאי שנודיע. תודה רבה.

ההכנסה לפניקה היא בעיקר ברשויות החלשות. אנחנו נודיע ונעדכן אתכם בשבוע הבא. בשבוע הבא תעדכן אותנו? מתי שזה יהיה, אפילו השבוע או בתחילת שבוע הבא אני אעדכן אתכם. סגן השר, תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום. הצבעה.

הוא הודיע שהוא קיבל. יש על מה להצביע?

זה לא עניין של להצביע.

זה צריך לעלות לוועדת כספים,

לוחות זמנים של מה? הוא אמר שהתוכנית ממשיכה כרגיל. בסדר, אבל, לוחות זמנים למה?

שיוצאת הודעה לחברה שמפעילה את התוכנית ולרשויות המקומיות שלא עוצרים את התוכנית, התוכנית נמשכת,

מול האוצר שיעביר לכם מהר את הכסף.

אנחנו מודיעים לכל הגורמים שזה ממשיך.

רוצים הצבעה? שום שינוי לא יהיה.

מה אתם,

אני חושב שנסתפק בהודעת סגן השר. אתה תודיע לנו? אני אודיע לך. אתה מודיע לי.

אז אתם מסתפקים בתשובת השר? כן, כן. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום בנושא: הנגשת מבני ציבור וחינוך, בדגש על בתי ספר לתלמידי החינוך המיוחד, מס' 1440. חברת הכנסת סונדוס סאלח, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני רוצה לדבר היום על 260,000 תלמידים ותלמידות של חינוך מיוחד, על 260,000 הורים מודאגים שהנושא והסוגיות והאתגרים שעומדים בפני הילדים שלהם מדירים שינה מעיניהם, על האמירות ועל הסוגיות הקשות העומדות בפני אוכלוסייה מיוחדת זו במיוחד במערכת החינוך, כך שהמצב היום מקשה עליהם גם בהנגשת המבנים פיזית וגם בהנגשת החומרים הלימודיים. הזכות לחינוך, כפי שאנחנו כולנו מסכימים, היא אחת הזכויות החברתיות הבסיסיות ביותר, זכות שצריכה להיות חוצה מגדרים,

אוכלוסיות או כל שונות שהיא, זכות שוויונית בהקצאת המשאבים, בנגישות למשאבים והזדמנות לחינוך שווה לכולם. חינוך הוא תהליך מובנה של הקניית ידע, אבל לא רק ידע: זה גם ערכים, אמונות, השקפות, תפיסות עולם, מתוך כוונה לשנות את הפרט כך שהפרט ישנה את הסביבה שלו וגם את החברה שלו. בגלל היותו תהליך, מי שלמד כימיה, זה תהליך אנדותרמי ואקסותרמי, זה שואב אנרגיות ופולט אנרגיות, זה תהליך חשוב מאוד, שדורש משאבים וחוזר בחזרה ומשפיע על המשאבים, משפיע על כל החיים שלנו, על כל התחומים: הפוליטיים,

הבריאותיים.

בשונה מזכויות אחרות זו זכות שכולנו צריכות וצריכים להילחם עליה, על הזכות האינדיבידואלית וגם על הזכות הקולקטיבית לחינוך שווה לכולם, במיוחד לאוכלוסיית החינוך המיוחד. האמירות ההצהרתיות של משרד החינוך על חינוך שווה לכולם, חינוך איכותי, הנגשת המבנים, התאמת החומר הלימודי לאוכלוסייה מיוחדת זו, הן לוטות בערפל, הן מנותקות מהמציאות. היום יש פער גדול בין המצב הרצוי למצוי, פער אחד גדול, שמקשה על אוכלוסייה זו. ועכשיו בצל המשבר, משבר הקורונה, המשבר הבריאותי, הכלכלי, החברתי, החינוכי, הנתונים אף מדאיגים יותר. המצב מדאיג יותר עבור תלמידים עם מוגבלות. היעדר נגישות פוגע לא רק ביכולת לממש את הזכות אלא בזכות לשוויון בחינוך. האוכלוסייה מופקרת בכלל ובחברה הערבית בפרט. אף אחד לא בוחן את מצב שירותי התמיכה, את האבחון, הטיפולים שמקבלת אוכלוסייה זו, את הנגשת המבנים לאנשים עם מוגבלות מיוחדת זו. תארו לעצמכם את הסבל של תלמידה ושל תלמיד כאלה, עם אתגרים מיוחדים, להתנייד בתוך בית ספר. קיימים פערים גבוהים בהשכלתם של אנשים עם מוגבלות בין החברה הערבית לחברה היהודית, בין תלמידים בלי מוגבלות לבין תלמידים עם מוגבלות.

מבדיקת הנציבות עולה כי תלמידים רבים אינם זוכים למימוש זכויותיהם להנגשה פרטנית ומגיעים למערכת החינוך, לעיתים למשך שנים, כאשר אינם זוכים להתאמות הנדרשות. לילדים עם מוגבלות אין גישה למקומות רבים בבית הספר, לא לספרייה,

לא לשירותים.

אין שירותים מותאמים למוגבלים, אני מסיימת. כל בית ספר שהוא לא מונגש, גם פיזית, גם חינוכית, לתלמידים עם מוגבלות הוא בית ספר מפלה,

פוגע בתלמידים אלה, והוא נמדד על פי פגיעה זו, גם אם הוא עם 100% זכאות לבגרות,

או מצוינות בבגרות.

אותה אוכלוסייה, אנחנו צריכים לשלב אותה בתוך בית הספר ובכל תחומי החיים.

בבקשה. תודה רבה, חברת הכנסת סונדוס סאלח. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית כול, אני לראשונה עומד מעל הדוכן כשאתה מכהן כיושב-ראש

אז אני מאחל לך הרבה הצלחה.

ותזכה לקדש שם שמיים. אמן. חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת המציעה, משרד החינוך עוסק זה שנים רבות בהנגשת מוסדות החינוך לתלמידים, להורים ומורים עם מוגבלויות, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הפיזית והכללית. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998, ותקנותיו, על המדינה, מוסדותיה וארגוניה להנגיש את שירותיהם ומבניהם עבור אנשים עם מוגבלות, זאת בכדי לאפשר להם תפקוד ללא חסמים עד כמה שניתן כדי שיוכלו להתנהל בחיי היום-יום ככל אדם ואזרח במדינה. מערכת החינוך מקיימת מערך שלם ומסודר של הנחיות, נהלים ותקצוב על מנת לקיים את החוק ותקנותיו ולאפשר לתלמידים עם מוגבלות לתפקד וללמוד ככל שאר התלמידים. יש הנחיות ונהלים ובהם הסבר מפורט מה יש לעשות על מנת לממש הנגשות עבור תלמידים, הורים ומורים. רמת ההנגשה במוסדות לחינוך מיוחד היא גבוהה לאין ערוך מבמוסדות חינוך רגילים בשל הצורך הרב בהנגשה שקיים במוסדות אלה. יודגש כי החוק מטיל את אחריות ההנגשה על הרשויות המקומית והבעלויות, ומחובתן לבצע את ההנגשה במוסדות החינוך, על כל מרכיביה ורבדיה. משרד החינוך מסייע בתקצוב מהלכי ההנגשה. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו, כל בעלים של מוסד חינוך נדרש לבצע בהדרגה, עד מאי 2019, נגישות כללית בכל מוסדות החינוך שבבעלותו. נגישות כללית כוללת התקנת פיר מעלית, הנגשת דרכי גישה והנגשת שירותים בבניין המרכזי של המוסד החינוכי. בנוסף להנגשה הכללית, תלמיד עם מוגבלות אשר הוריו מבקשים עבורו הנגשה פרטנית בגין לקותו ותפקודו, למשל התאמת תאורה,

טכנולוגיה מסייעת ועוד, מקבל הנגשות אלה על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשנ"ח 2018, אפשר בבקשה להנמיך קול? אפשר, בבקשה, ביציע למעלה?

אם אפשר בבקשה. הליך הגשת הבקשה להנגשה פרטנית עבור תלמידים עם מוגבלות פיזית וחושית מתבצע באופן שוטף על ידי השלטון המקומי מול משרד החינוך. הצוות המקצועי של משרד החינוך מנחה ומסייע להורים בהפניית הבקשה לרשות, והיא פונה למשרד

ככל שישנם מקרים שבהם הדבר לא מתבצע, נבקש להביאם בפנינו לטיפול מול נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, אשר קיבלה את המנדט לאכוף את החוק. חשוב לציין כי משרד החינוך כלל בתוכניות העבודה שלו בשנים האחרונות תקציבים ייעודיים לנושא התאמות נגישות במוסדות חינוך בהתאם לנדרש בתקנות הנגישות. להלן הנושאים המתוקצבים: הנגשת כיתות שמע עבור לקויי שמיעה, בחמש השנים האחרונות תקצב המשרד את הרשויות המקומיות בגין 7,632 כיתות ללקויי שמיעה, בתקציב כולל של מעל 229 מיליון ש"ח. עלות תקצוב כל כיתה היא 30,000 ש"ח. בכל שנה מתוקצבות בממוצע כ-1,500 כיתות. להלן פירוט תקציב נגישות אקוסטית לפי שנים: ב-2016 סכום התקציב היה יותר מ-46 מיליון שקל ל-1,540 כיתות, ב-2017 הוא היה 51.6 מיליון בעבור 1,729 כיתות, ב-2018 היה הסכום 49 מיליון ו-856,020 שקל בעבור 1,662 כיתות, ב-2019 הסכום היה 49 מיליון ו-856,800 שקל עבור 1,668 כיתות, ב-2020, נכון ל-8 באוגוסט 2020, התקציב שהושקע היה 31 מיליון ו-394,000 שקל עבור 1,046 כיתות. הנגשה פרטנית פיזית עבור תלמיד או הורה עם מוגבלות, בהתאם לתקנות נגישות פרטנית: בחמש השנים האחרונות תקצב המשרד הנגשה פרטנית פיזית ב-845 מוסדות בסכום של כ-151.6 מיליון

להלן נתוני תקצוב הנגשה פרטנית פיזית לפי שנים: ב-2016 הוקצבו 24 מיליון ו-272,752 שקל עבור 120 מוסדות, ב-2017 היו 37 מיליון ו-737,585 שקל עבור 170 כיתות, ב-2018 היו 39 מיליון ו-393,726 שקל עבור 215 כיתות, ב-2019 הושקעו 50 מיליון ו-233,245 עבור 340 כיתות. הנגשה כללית: בחמש השנים האחרונות תקצב המשרד תשתית להנגשה ב-2,110 מוסדות בעלות של 110,000 שקל למוסד. התשתית כוללת פיר מעלית, שירותי נכים והנגשת הדרך למבנה משער בית הספר. להלן נתוני התקצוב לפי שנים: ב-2016 השקיעו 32 מיליון ו-279,059 שקל עבור 293 מוסדות, ב-2017 היו 36 מיליון ו-387,000 עבור 330 כיתות, ב-2018 היו 39 מיליון ו-392,724 שקל עבור 358 כיתות, ב-2019 השקיעו 10 מיליון ו-230,000 שקל עבור 93 מוסדות. הנגשת מוסדות חינוך חדשים: המשרד כלל במפתח העלות לבניית מ"ר תוספת של 2% עבור התאמות נגישות במבנה חדש על פי הנדרש בתקנות. בכל שנה מתוקצבות 3,400 כתות. התאמות הנגשה מסוג טכנולוגיה: המשרד מספק הנגשה זו ל-5,000 תלמידים מדי שנה, בעלות של 20 מיליון ש"ח. דוגמה לסוגי הנגשות: ערכה לעיוור הכוללת מחשב, מקלדת ברייל ומנוע קולי, טלוויזיה במעגל סגור, אייפד הכולל אפליקציית עזר לדיבור, מערכת להגברה קולית לפעילות חוץ בית ספרית ועוד.

משרד החינוך מסייע במימון הנגשת טיולים לתלמידים. בשנים האחרונות תוקצב הנושא ב-20 מיליון ש"ח.

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בהנגשת המוסדות והלמידה לתלמידים עם מוגבלות, פועל ליישום החוק ומעמיד סיוע תקציבי להנגשה כללית ופרטנית לרשויות המקומיות ולבעלויות על מוסדות החינוך, האמונות על הביצוע. המשרד מצוי כל העת בשיח עם השלטון המקומי על מנת לשפר את שיעורי הביצוע ולהביאם לכדי מימוש מלא לטובת התלמידים. תודה, אדוני.

אנחנו מסתפקים בתשובת השר? ועדת החינוך.

ההצבעה היא אם להעביר לדיון בוועדת החינוך. בבקשה. אם מישהו לא במקומו, אנחנו נוסיף אותו מפה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך,

שניים בעד. אנחנו נוסיף את אוסאמה, סעיד אלחרומי, חברת הכנסת סונדוס סאלח, חברת הכנסת קרן ברק. אז יש לנו שישה בעד העברת ההצעה לדיון בוועדת החינוך. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: הקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בנבטים, מנוע צמיחה לאומי חדש בנגב,

1227,

שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, השרים, זה דווקא מצוין שגם שרת התחבורה נמצאת פה וגם השר במשרד הביטחון, כי זה נושא נבטים, שדה התעופה בנבטים.

אז בול בשביל זה טוב ששניכם נמצאים פה. אפשר לסגור את זה ביניכם ובא לציון גואל. זו החלטה של משרד התחבורה ולא של משרד הביטחון. זה לא שדה צבאי, זה שדה אזרחי. בסוף האחריות האזרחית על התעופה היא של שרת התחבורה. השאלה היא מדוע, אבל אני שמחה שמיכאל ביטון ובני גנץ הפעם תומכים בעמדתי.

קרן,

משרד התחבורה, השאלה היא למה תוכנית המתאר ממשיכה לפעול ומוקצים מיליונים לרמת דוד. זו השאלה. תעצרי את התוכנית הזו. נכון, היא לא תהיה. אבל ממשיכים אותה. ועכשיו יש תקן סביבה, זה ממשיך. זה ממשיך. אוקיי.

הליך התכנון להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג הוא אבסורד מתמשך המתפרס מעל 40 שנה.

בשנת 1975 החליטה ממשלת ישראל על הקמת שדה תעופה בין-לאומי נוסף, ומאז התחיל ונמשך עד היום הוויכוח על מיקומו. החלופות הן, כידוע, רמת דוד או נבטים.

אני עומדת בראש המאבק הזה בכנסת, ולאחר אין-ספור סיורים ופגישות, וגם ברגע זה יושבים אצלי בחדר בישיבה בדיוק בנושא הזה, שאני עורכת בנושאים של הקמת שדה התעופה, אני סבורה שהמקום הנכון הוא נבטים. אני שמחה שקלעתי לדעת חכמים, שרת התחבורה. אני רק אגיד כמה נתונים ברורים: אורך המסלול ברמת דוד הוא קצר מאורך המסלול בנבטים. גודל המטוסים בנבטים הוא גודל מטוסים לא מוגבל: כל מטוס יוכל לנחות שם בכל גודל, מכל יעד, טיסות טרנס-אטלנטיות. גם המסלול הכי ארוך, גם

אין שום הגבלה ביכולת של שדה התעופה בנבטים. לעומת זה, ברמת דוד זה מוגבל גם לטיסות קצרות, גם למטוסים קטנים, גם המסלול הרבה יותר קצר וגם רק לטיסות לואו-קוסט,

קצרות ואלה יעדים קרובים. נוסף על כל זה, שדה התעופה ברמת דוד, התושבים אינם מעוניינים בו. אם יש שם סקר סביבתי שתומך ברמת דוד, אני אהיה מאוד מאוד מופתעת, וזה רק יראה שקרה שם משהו מאוד מוזר. זה בלב התושבים, קרוב לכל השכונות. לעומת זה, נבטים, כידוע, זה רחוק מאוד. העלות בנבטים היא תשיעית,

בין שישית לעשירית, מהעלות שברמת דוד. אורך הזמן לשדה ברמת דוד הוא פי חמישה: זה 15 שנה, ובנבטים אפשר לגמור את זה תוך חמש שנים מקסימום.

התשובה ברורה לכולם: הקמת שדה תעופה בנבטים זה המהלך הנכון והחיוני ביותר. אז איפה הבעיה?

השר ביטון, אתה איתי? איפה הבעיה, למה לא מקימים את השדה במקום שהכי הגיוני להקימו? היחידים שעומדים מנגד הם אנשי חיל האוויר. לדברי חיל האוויר, קיימת בעיה עם פעילות בית הספר לטיסה בחצרים. אומנם אני לא טייסת לשעבר, ואפילו לא שירתי בחיל האוויר, אני מהירוקים, חי"רניקית, אבל מתוקף תפקידי וכמי שמעורבת בנושא הלכתי והתייעצתי עם גורמי מקצוע מהשורה הראשונה.

אנשי חיל האוויר לשעבר ובכירים בתחומי התעופה ותכנון שדות תעופה, אנשים שלא יעזו להציע רעיון או לזלזל,

בביטחון ישראל, חשוב להם רק ביטחון ישראל, אמרו שאין בעיה עם נבטים. חשוב להדגיש: כולם,

החל מראשי רשויות בצפון ועד הדרום, משרדי ממשלה,

מומחים מתחום שדות התעופה, הסביבה והבריאות, יוצאי חיל האוויר ומפקד חיל האוויר לשעבר והרמטכ"ל היוצא, כולם תומכים בחלופת נבטים.

מילה אחרונה: על פי אנשי המקצוע האלה, את בעיית חיל האוויר ניתן לפתור בכסף.

מדינת ישראל חייבת לקבל החלטה עכשיו להקים שדה תעופה נוסף על נתב"ג בנבטים. כבוד השרה, אנחנו סומכים עלייך. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. אני כאן כדי לחזק את דברי חבריי, את קרן ושאר החברים. אני חושב שהקמת נמל תעופה אזרחי בנגב היא צו השעה, הוא מאוד מאוד חיוני לתושבי הנגב. בנמל התעופה הצבאי בנבטים יש שטח עצום, ואפשר בקלות להקים. חברתי קרן ציינה גם את נושא העלויות, גם את נושא המסלול וגם את כל התנאים שיעשו את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר זול. הדבר העיקרי זה הנגישות לתושבי הנגב. הנגב מתפתח, גם מספר התושבים, גם נושא התעסוקה, אבל הנושא העיקרי הוא נושא התיירות וגם הקרבה לים המלח. מי שרוצה להגיע לנגב יכול להגיע ישירות בטיסה. נמל תעופה בנבטים יהיה קרוב לאזור ים המלח, קרוב לבאר שבע, בירת הנגב, ובכלל יש מטרופולין שמתפתח, ועכשיו כביש 6 מגיע לשם, עד צומת הנגב, וגם עוד ועוד פרויקטים. רק שלשום דיברנו על בית חולים נוסף בצד המזרחי, בכניסה המזרחית לבאר שבע, ולכן אני חושב ומצטרף לחבריי בתביעה להקים את נמל התעופה המשלים בנגב. רבותיי, אי-אפשר לדבר על פיתוח הנגב לכלל התושבים כאן בלי להקים פרויקטים לאומיים, בלי להקים פרויקטים שמהווים בעצם מנוע צמיחה לאזור כולו.

אנחנו מפצירים, אני מפציר במשרד הביטחון ובאנשי הביטחון להסיר את התנגדותם להקמת נמל התעופה באזור נבטים, לתת לעגלה הזו לעלות על המסלול ולקדם את הנגב, כלל הנגב וכלל תושביו. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, תודה רבה. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה.

הקרובה, כפי שהתפרסם, תתקבל החלטה חשובה מאין כמותה בעבור מדינת ישראל,

על המיקום שבו יוקם שדה תעופה בין-לאומי נוסף. צריך לומר שמדובר בהחלטה דרמטית בעלת משמעויות אסטרטגיות בעבור מדינת ישראל, וכשאני אומר אסטרטגיות איני מתכוון רק לביטחוניות אלא גם לכלכליות. וברשותכם, אמנה שלוש סיבות שיסבירו מדוע שדה התעופה חייב להיות מוקם בצפון, ובסיבה השלישית אציין גם ממה עלינו להיזהר. הסיבה הראשונה, גברתי השרה: הצפון משווע למנוע צמיחה מז'ורי, כלכלי, רב-ממדי, כזה שיעסיק עשרות אלפי עובדים, כזה שישרת את קריית שמונה, כזה שישרת את שלומי, כזה שישרת את מגדל העמק, כזה שישרת את עפולה, כזה שישרת את בית שאן, את חיפה ואת הקריות. כחבר כנסת שגר בגליל, זה שהנציגות הפרלמנטרית כאן מועטה, אולי גם נציגויות אחרות, אין זה אומר שצריך להזניח את הצפון. את הסיבה השנייה פחות אפרט, רק אגיד ככותרת: עמדתו החד-משמעית של צה"ל וחיל האוויר לשימור המרחב האווירי, אדוני היושב-ראש, ולשימור עליונותו האווירית של צה"ל במזרח התיכון, בג'ונגל של המזרח התיכון, היא חד-משמעית. הסיבה השלישית היא תמיכתם של גורמי המקצוע, ואני חושב שאני אומר את הדברים מידיעה, הן במשרד התחבורה,

אני אזכיר לך רק מי ישב במשרד התחבורה בשנה האחרונה. הן במשרד התחבורה, הן בעניינים התחבורתיים, הן בעניינים הכלכליים והן בעניינים התיירותיים, גורמי המקצוע כולם בעד הקמתו של שדה התעופה בצפון. ואני מציע רק להיזהר, אני מציע, אתה מטעה, חברתי חברת הכנסת ברק. אבל אתה מטעה. אתה אומר דברים לא נכונים.

מה להיזהר, אתה אומר, דברים לא נכונים. יש לנו שדה תעופה, את לא נותנת לי לדבר. אדוני, אני רוצה את השניות האלה אחר כך. יש לנו שדה תעופה ברמון בדרום, יש לנו שדה תעופה בן-גוריון במרכז, וראוי שיהיה לנו שדה תעופה בצפון. עלינו להיזהר מקבוצות לחץ קטנות, מינוריות ולא רלוונטיות. זה נכון, ההצעה שאני מציע כאן היא נכונה לכלכלת ישראל, היא נכונה, גברתי השרה, לביטחון ישראל,

ואני מבקש שיתקיים על כך דיון.

כיוון שכולכם, חברת הכנסת. נגעתם בסוגיה הביטחונית,

אבל כיוון שכולכם נגעתם בסוגיה הביטחונית כסוגיה המרכזית אני מבקש שיתקיים על כך דיון בוועדת החוץ והביטחון.

אחרי תשובת השר אנחנו נעשה הצבעה. אז אני לא מסכימה, לא בחוץ וביטחון.

ישיב השר מיכאל ביטון, השר במשרד הביטחון. זה לא בוועדת חוץ וביטחון. אחרי זה נעשה הצבעה. שלא יישמע שאני נגד הנגב. אני רוצה אחר כך גם להגיד איזה משפט. כבוד היושב-ראש, טוב לראות אותך בדוכן ובכנסת. בהצלחה.

גברתי שרת התחבורה, חברי הכנסת, מגישי ההצעה לסדר-היום, תרשו לי לסקור בפניכם את ההיסטוריה של הדברים, כי אני במקרה עוד לא ארבעה חודשים שר במשרד הביטחון אבל סוגיית שדה אזרחי בנגב זה דבר שאני עוסק בו שבע שנים בערך. אני רוצה לסקור בפניכם את ההשתלשלות של הדברים וגם להגיד לכם מה עמדת משרד הביטחון בסוף.

צה"ל עולה דרומה, עולה לנגב. אנחנו עומדים ביעד הזה: עיר הבה"דים הגיעה, טייסות גדולות ושלמות הגיעו לנבטים, יחידות נוספות מגיעות לנגב, גולת הכותרת, בשלושת החודשים האחרונים הסרנו את החסמים ופתחנו את המכרז של קריית המודיעין, פרויקט ענק שיקום בליקית ויצא לדרך אחרי עיכובים רבים, קריית התקשוב נבנית בבאר שבע, עוד בתי ספר של חיל האוויר, מודיעין ועוד משימות אחרות. מאסה קריטית של צה"ל עולה לנגב. השאלה שפה עולה עכשיו היא סוגיית שדה אזרחי בנגב. לפני כמה שנים הקמנו את מועצת הנגב, כמה אנשים טובים, מייסדים:

ראש מועצת חורה לשעבר, סגן ראש העיר של באר שבע טל אל על, סיגל מורן, ראשת המועצה האזורית בני שמעון לשעבר, ואנוכי הקמנו את מועצת הנגב ושאלנו מה אנחנו רוצים לעשות בנגב, למה הנגב לא מאורגן. היו כמה פה שהסבירו לנו בממשלה ובכנסת שאין סיכוי למועצה הזאת לעבוד ולקום ולפעול ולהשפיע, ובחרנו נושאים שבקונסנזוס, נושאים מוסכמים. נושא אחד מוסכם היה המאבק לשוויון בבריאות בנגב, ובמועצת הנגב, בהובלתי, עשינו בג"ץ נגד מדינת ישראל על אי-שוויון בבריאות, כי הבריאות בנגב פחות טובה מבמרכז הארץ. הבג"ץ הזה תלוי ועומד. נושא שני בהסכמה רחבה בכלל הנגב זה הקמת שדה אזרחי בעוטף באר שבע כמנוע לפיתוח כלכלי. נושאים נוספים היו הסדרת ההתיישבות הבדואית בהסכמה, בדיאלוג, ופתרון הבעיות האזרחיות, ועוד הרבה מאוד נושאים. באשר לשדה האזרחי בנגב, בזמן שלא הייתי כאן והייתי ראש עיר עמדת הממשלה משכה באופן חד-משמעי לכיוון שדה אזרחי ברמת דוד. גם כשהיו ויכוחים, המערכת הפוליטית הממשלתית, הפרלמנטרית והתכנונית קידמה את אופציית רמת דוד כשדה אזרחי משלים לבן-גוריון. מה שעשינו במועצת הנגב, במאבק, היה לדרוש שתיבחן אופציה של שדה אזרחי בנגב, והמאבק הזה הצליח, ואנחנו עומדים פה ודנים על הדרישה של הנגב לשדה אזרחי בנגב. ולכן, חבר הכנסת סופר, צריך להפריד, כי מה שנשמע פה,

באותה הצעה לסדר-היום נשמעו פה עמדות סותרות, גם של חברי כנסת. בואו נהיה קונקרטיים.

יש אחד בעד שדה ברמת דוד ויש אחד נגד. חבר'ה, עוד לא הקשבתם לי, אתם כבר חילקתם את המשימות לוועדות,

אולי לא יהיה דיון בכלל. בואו נביא כבר הצעה. אולי הם קיבלו את התשובה. אפשר לסיים. מה ההצעה?

אבל היית באמצע. אז יאללה, סגרנו. אז ביי.

אבל זה לא מכובד.

עשית שאילתה, הקשבתי לך בקשב רב, זה לא שאילתה, זו הצעה לסדר-היום.

ועכשיו אני רואה שסגרתם על ועדת חוץ וביטחון, אז תודיעו לי, חבל על הזמן. לא, אנחנו רוצים את התשובה שלך. אז יאללה, בואו נתקדם. דפדף, תתקדם. תתקדם, מיכאל. תתקדם,

ואת הדרישה שיקום שדה אזרחי בנגב, במטרופולין באר שבע, כולל בחינת האופציה של נבטים, כולל להחזיר את אופציית נבטים לשולחן. אני שמח שהיום קולות חדשים בממשלה אומרים: בואו נבדוק את נבטים. הרוח הממשלתית עד לפני ארבעה חודשים דחפה לכיוון רמת דוד. עכשיו יש קולות חדשים.

אנחנו נכנסנו למשרד הביטחון לפני ארבעה חודשים. מיקדנו מאמץ בלפתור את הבעיה של קריית המודיעין, להעלות אותה על סדר-היום ולסגור את המכרז, ועשינו את זה, ומייד קיימנו כמה דיונים על שדה משלים, אזרחי, בנגב. בתוך הדיונים הללו דנו באופציה של שדה אזרחי בנבטים. שמענו קולות מקצועיים, גם של אנשי צה"ל וגם של משרד הביטחון, שאומרים: לאירוע הזה יש השלכות כלכליות, ביטחוניות, תפקודיות, ואנחנו אנשי המקצוע בתוך צה"ל ומשרד הביטחון, לא בקלות ממליצים על סגירת האופציה של רמת דוד ומעבר אוטומטי לנבטים. הם רק לא קוראים לזה "צבא". הם אנשי מקצוע. בסדר, שמענו אותם.

שמענו אותם. שר הביטחון דרש מצה"ל ומשרד הביטחון בסיכום הישיבות, ואמר: אני מבקש שכל האופציות יהיו על השולחן. תלכו לעשות עבודת מטה יסודית ותביאו לי אופציה לשדה אזרחי במטרופולין באר שבע כמנוע לצמיחת באר שבע והנגב.

אתם רוצים נבטים, בבקשה, אתם רוצים חצרים, בבקשה. יש לכם רעיונות נוספים, שדה תימן, כל דבר אחר. אני רוצה לשמוע רעיונות לשדה אזרחי בנגב. הדיון על השדה בצפון, זה באמת מה שאמרה שרת התחבורה. הם קידמו את זה והם יחליטו, מקדמים או לא מקדמים.

אופציות רמת דוד התקדמה מאוד. עכשיו שרת התחבורה באה עם מדיניות חדשה, וזה, ההתקדמות היא אותו דבר. לא, לא אותו דבר.

ברמת דוד עברו תהליך תכנוני. אותו דבר. לא, לא.

זה לא אותו דבר. חברת הכנסת קרן ברק, זה לא דיון עכשיו. גם בוועדות ארציות לתכנון. מיכאל, מיכאל, שניהם עבדו במקביל.

כן, בגלל שעשר שנים, בואו נסכים. אני מסכים איתכם, אבל אני אדייק אתכם. בהתחלה רמת דוד,

אתה אומר לה איך המשרד שלה עבד? רגע, תאמיני לי. רמת דוד רץ קדימה, ואחרי זה אנחנו במועצת הנגב ביקשנו,

שמנבטים לא ירדו כאופציה. כרגע זה אותו מצב, בנקודת הזמן הזאת. אבל אמרתי שעכשיו שרת התחבורה אומרת: אני, לא יודע מה היא אומרת, היא תכף תגיד, אבל היא אומרת: אני דוחפת עכשיו לכיוון הנגב. זה בסדר, זה טוב, זה יפה, אני בעד. מכאן ואילך מה צריך לקרות? היא דרומית בנשמתה.

היא לא בנשמתה, היא גם בגופה, היא נולדה בקריית גת. קריית גת זה לא כזה דרום. זה כן דרום. זה דרום מאה אחוז.

אז אתם רוצים שני שדות במרכז. לא, עכשיו אל תכניס אותנו למלחמה. מירי, תני לו שדה, אני בעד שדה אזרחי בגליל ואני בעד שדה אזרחי בנגב, אני בעד שני שדות. ותיתן לו משהו קטן בחיפה וזהו. אני רוצה לסכם ולהגיד לכם את עמדת משרד הביטחון.

שר הביטחון הנחה את מערכת הביטחון וצה"ל להציג לו בחודשים הקרובים, אחרי עבודה תכנונית, כלכלית, ביטחונית, תפקודית, שילוב של אזרחי וצבאי, כל הסוגיות, עומס אווירי וכן הלאה, ועוד סוגיות שלא ניתן לפרט, בתוך כמה חודשים להציג את כל האופציות על השולחן. הוא ביקש מאנשי המקצוע לא לפסול שום אופציה. זאת העבודה הפנימית שלנו בחודשים הקרובים. וכמובן תהיה עבודה משותפת עם משרד התחבורה, שהוא דרמטי בהקמת שדה אזרחי, האוצר דרמטי במימון ובהשלכות כלכליות, משרד רה"מ כמתכלל, יש פה עבודה בין-משרדית שצריך לעשות אותה,

רגע, מתי זה יוצג? מתי גנץ מתכוון להציג? אמרתי, בחודשים הקרובים. מה זה חודשים קרובים, חודש או 11 חודש? לא, זה לא יהיה חודש, זה יהיה כמה חודשים. כמה, שלושה? אני לא יכול להגיד לך את זה, אבל זה לא יהיה חצי שנה, זה יהיה פחות מחצי שנה ויותר מחודש. יפה.

תודה רבה, השר מיכאל ביטון. שרת התחבורה, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ובהצלחה. לא התכוונתי לעלות ולדבר על הנושא הזה כי באופן עקרוני הצעה לסדר-היום,

לא שומעים אותך. אני אומרת שלא התכוונתי לעלות, לא ידעתי שאני אהיה היום שרה תורנית, ויצא טוב,

יצא שאני שרה תורנית, וגם ככה ההצעות לסדר-היום הופנו, את לא מגיעה לכנסת בכלל. אוסאמה סעדי,

ככה השאילתות הופנו למשרד הביטחון. אני רוצה להגיד ככה: קודם כול, תודה רבה לכם,

אני שמחה שהכנסת מתעסקת בסוגיות חשובות, בין היתר גם בהחלטות ששרים מובילים כדי לראות איך אנחנו מממשים אותן ודוחפים אותן. נכנסתי לתפקידי לפני שלושה וחצי חודשים, שמתי לי כמה עקרונות עבודה. משרד התחבורה הוא משרד גדול, משרד שיש לו אחריות אזרחית על אוויר, ים ויבשה, על כל הכניסה והיציאה אל הארץ ומהארץ החוצה. היה לי ברור שנצטרך לקבל החלטות חשובות ודרמטיות בתחום שדה תעופה שלישי. זה לא סוד, עשר שנים לא התקבלה החלטה. עשר שנים גררו החלטה לגבי שדה תעופה שלישי ורצו איתה בוועדות, גם נבטים, גם רמת דוד, כשמי שמוביל את ההחלטה על שדה תעופה אזרחי זה משרד הביטחון. זה לא היה מקובל עליי. משרד הביטחון, יש לו say וחלק בהחלטות, אבל בסוף יש ממשלה, יש שרת תחבורה, ושר התחבורה, שרת התחבורה, הם המחליטים, הם המובילים הצעת מחליטים לגבי כל מה שקשור לשדה תעופה שלישי, שדה תעופה בים, אולי תכף נדבר על זה, שאטלים ימיים, סחר ימי ואופציות לסחר ימי, וכמובן כל סוגיית התשתיות. תאמינו לי שלמדתי, בעיקר לך,

כי אתה הצגת כאן עמדת מיעוט, את הסוגיה הזאת. אני בן אדם מאוד יסודי. שום קבוצת לחץ לא יכולה להשפיע עליי, רק העניין,

וקידום הנושא לטובת החברה הישראלית. בוודאי אני לא יכולה להיות חשודה כמי שלא מתעסקת עם הפריפריה ולא מתעסקת עם הגליל, ההפך הוא הנכון. סוגיית הפריפריה,

גם איו"ש אבל כרגע אנחנו לא מדברים על איו"ש, היא סוגיה שמלווה אותי גם בתפקיד הזה, בחיבור מדינת ישראל. לא לחינם אמרתי שפרויקט הדגל יהיה לחבר ברכבת על ציר מזרחי מקריית שמונה ועד אילת, רכבת אזרחית שתהיה מקבילה לרכבת החוף. וגם את זה אני אעשה, בתיאומים עם כל הגורמים הרלוונטיים. ואתה יודע היטב, סגן שר הביטחון, שאת ההחלטה, הוא שר,

מה אמרתי? אמרת סגן, הוא לא סגן, הוא שר במשרד הביטחון. שר במשרד הביטחון. מה, הוא לא מגיע לישיבות ממשלה?

תקשיבי, זה השר האמיתי. אתם יודעים מה, הכי חשוב זה חברי וידידי מיכאל. אתה יודע שגם ארבע שנים משכו את הסוגיה של רכבת קלה לליקית, וגם את זה סגרתי. אני מכירה אותו שנים, מאז שהוא היה צוער, ולקחתי אותו בבה"ד 1 לסדרת טלוויזיה, "להיות קצין". מירי, איך הוא לא במפלגה הנכונה? מה לעשות, הוא התבלבל, אבל הוא יחזור. הוא יחזור הביתה כי הוא מבין שלא נשארה לו מפלגה. אבל זה לא הזמן עכשיו. מה עם עראבה, קודם כול, נעשה לך מחלף מירושלים ישר אליך לבית. אתה יודע גם שקיבלתי החלטה, שארבע שנים גררו אותה, בעניין ליקית, בעניין רכבת מהירה לליקית. תראה, סופר, סוגיית שדה תעופה שלישי, אני יכול להשחיל משפט,

לאחר שלמדתי את הסוגיה הזאת, והיו אצלי גם מחיל האוויר וגם ממשרד הביטחון וגם הגופים האזרחיים וגם רת"ע, קיבלתי החלטה ששדה תעופה שלישי יהיה בדרום. שמחתי לשמוע מנציגי משרד הביטחון שגם בני גנץ, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, חושב כך. אני קיבלתי, ונתתי זמנים שעד סוף אוקטובר הם מביאים לי את החלופה הדרומית וישתפו פעולה יחד עם משרד הביטחון. הם יבואו ויציגו לנו איפה נכון שזה יהיה. אני באופן עקרוני לא חושבת שנכון ששדה אזרחי צריך להיות בתוך שדה צבאי, בוודאי עם כל המשימות שיש לשדה צבאי, בוודאי עם כל בעיית הציפורים, שאתה מכיר אותה היטב ברמת דוד. צריך לתת מענה לצפון, ניתן מענה לצפון, אני עוד לא אגיד לך איזה, כי כרגע אני נמצאת בעבודה גם על זה. אין ספק ששדה שלישי יהיה בדרום, ניתן מענה גם לדרום, ואני אומרת לך שאין ברירה. תראה, זה לא סוד שהתחלנו לתכנן ושמנו כבר הרבה מאוד כסף בתכנון, שדה שני יהיה בדרום. אבל גברתי השרה, שנייה. אתה יודע ששמנו הרבה מאוד כסף על שדה, שדה תעופה בים. אתה יודע את זה, נכון?

משום שכבר אין שטחים במדינת ישראל. יש עבודה, עושים אותה שנה גופים בין-לאומיים, על שדה תעופה בים. לכן אני אומרת לך, יש מצוקות תחבורתיות למדינת ישראל בגלל השטח שלה. יש מצוקות גם בים, גם באוויר וגם על הקרקע. בעוד חמש שנים אנשים לא יוכלו לזוז כאן בגלל רמת הפקקים. אנחנו ניתן כאן פתרון מערכתי רחב לנגישות, לזמינות ולחיבור אזרחי מדינת ישראל. אני יודעת שיש גם בעיה בצפון, אנחנו נעסוק גם בה. אבל כרגע, שדה התעופה השלישי המשלים יהיה בדרום,

כל הכבוד, אנחנו מאוד שמחים לשמוע. גברתי השרה, אני יכול לומר משפט ? תודה רבה. שלום לך, מיקי זוהר. לא ראיתי שהתחלפת במהירות האור והחלפת את כבוד היושב-ראש הקודם.

זאת ההזדמנות, אני לא יודעת מתי תהיה לי שוב הזדמנות לדבר כאן מעל דוכן המליאה, וזאת ההזדמנות לברך גם את אזרחי ישראל וגם את מי שנמצא כאן בשנה טובה, שנה של בריאות, שנה שנהיה טובים אחד לשני ובעיקר נדע להוקיר את מה שיש לנו ולהודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו.

תודה רבה לשרה מירי רגב, דברים חשובים. ומכאן, לאחר שסיימנו את הצעות לסדר-היום, נעבור להצבעה. קודם נעבור להצבעה.

לאיזו ועדה אתם רוצים? אפשר להצביע, כן. לוועדת החוץ והביטחון. אני חושב שנעשה הצבעה חדשה, כי רק אחד הצביע. מיקי, איזו ועדה? אנחנו רוצים לעשות הצבעה מסודרת.

לוועדת החוץ והביטחון. לא, אנחנו מציעים כלכלה.

אולי פנים וזהו? אז ועדת הכנסת. אתה רוצה לתקוע את זה? ועדת הפנים? ועדת הפנים.

הצבעה למעבר לוועדת הפנים. אני מבקש להצביע מי בעד ומי נגד ועדת הפנים? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. תוצאת ההצבעה האלקטרונית: בעד,

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מצרף את חברת הכנסת סונדוס סאלח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת עופר כסיף, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חבר הכנסת ישראל אייכלר, הוא הצביע. חברת הכנסת קרן ברק, חבר הכנסת אופיר סופר וחברת הכנסת קטי קטרין שטרית. השרה מירי רגב לא הצביעה, אז אני לא יכול לספור אותה.

אני איתם. אז גם השרה מירי רגב מצטרפת. היא שחקנית קבוצתית. אתה לא מכיר את

השרה מרים סיבוני.

מרים סיבוני מירי רגב. מה שנוח למציעים, למרות שלי, התוצאה היא 11 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההחלטה אושרה, וזה יעבור לדיון בוועדת הפנים

עכשיו אנחנו עוברים לשאילתות. שאילתה ראשונה תופנה לשר הביטחון. לא מופיע לי פה מיהם השואלים. את שאילתות מס' 127 ו-128 יפנה חבר הכנסת עופר כסיף. איפה שר הביטחון, איפה סגן שר הביטחון? איפה מיכאל אדרי, סליחה, מיכאל ביטון? אם מיכאל אדרי צופה עכשיו בשידור הזה, הוא מרוצה, ויש אחד כזה, שאני מדבר איתו הרבה בזמן האחרון. מיכאל? נתחיל בשאילתה מס' 186 לסגן שר העבודה והרווחה. יעלה ויבוא חבר הכנסת ישראל אייכלר. בבקשה, משולם נהרי מוזמן לעלות לדוכן ולהשיב על השאילתות, משום שלאחר מכן יש גם שאילתה של חברת הכנסת סונדוס סאלח. אפילו שתי שאילתות, יש לה 188 ו-196. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן שר העבודה והרווחה הרב משולם נהרי, השאילתה שלי מדברת על משיכת מענק לכל אזרח לתושבים זכאים שהם אזרחי חו"ל: מי שאין לו חשבון בנק מקבל את כספי המענק בסניפי הדואר בהצגת תעודת זהות. אבל יש מספר רב של אזרחי חו"ל הזכאים למענק, ואין להם חשבון בנק. הם אינם יכולים למשוך את הכסף מאחר שאין להם תעודת זהות. רצוני לשאול: כיצד דואגת המדינה להעביר את המענק לאותם זכאים? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת הרב אייכלר, מענק לתושבי ישראל ולמקבלי קצבת ילדים בתקופת משבר הקורונה שולם בחודש אוגוסט 2020 לכל תושב ישראלי מגיל 18, נוסף למענק כפול ששולם למקבלי קצבאות שונות בעקבות משבר הקורונה. זכאים שאין ברשותם חשבון בנק הופנו להגיע לסניפי הדואר עם תעודה מזהה לקבלת המענק החל ביום ראשון 23 באוגוסט 2020. בעלי אשרת שהייה שאין להם חשבון בנק הופנו לקבל את המענק בבנק הדואר בהצגת דרכון וכרטיס שהונפק על ידי הביטוח הלאומי בעת קבלת המספר המזהה.

המוסד לביטוח לאומי מנפיק לכל תושב זכאי בעל אשרה א'2 וא'4 שיש לו אשרת שהייה בארץ וזכאי לקבל שירותי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, תעודה ייחודית מטעם הביטוח הלאומי, שנשלחת בדואר לכתובת התושב. תעודה זו, שמונפקת על ידי הביטוח הלאומי עם הגשת המסמכים הנדרשים לקבלת תושבות, כוללת את פרטי המבוטח, לרבות מספר הדרכון, תאריך הלידה ושמו המלא של המבוטח, וכן מספר מזהה זמני במוסד לביטוח לאומי. בעת ההיערכות לתשלום המענקים הנחינו את רשות הדואר לשלם מענק לתושבים שיזדהו באמצעות התעודה המצורפת בצירוף דרכון. תושבים שאין ברשותם כרטיס או שהחליפו דרכון התבקשו לפנות אל הביטוח הלאומי במייל ייעודי או בפקס לצורך הנפקת כרטיס מזהה חדש. רק שאלת הבהרה, אדוני, אני רוצה להיות ברור: אמרת שאם אין לו כרטיס הוא יכול לבוא לביטוח הלאומי ולקבל כרטיס.

דרך המייל

ולבקש כרטיס. וזה כרטיס מזהה שיזכה אותו בבנק הדואר והוא יוכל להוציא את המענק?

זה כרטיס מזהה חדש, או שאבד לו או שאין לו. הוא יכול לקבל כרטיס מזהה חדש שיש בו פרטי הדרכון והכול, ועם זה הוא יכול לקבל את הכסף.

תודה רבה. חברת הכנסת סונדוס סאלח תעלה ותבוא. יש לך שאילתות מס' 188 ו-196.

משאילתה מס' 188, שיעור המובטלים בעיר נצרת, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שיעור המובטלים בעיר נצרת עלה בתקופת משבר הקורונה ועומד כיום על כ-53%. שיעור זה מעורר דאגה לגבי עתיד העיר, תושבי העיר וההעסקה בנצרת. ברצוני לשאול: 1. האם משרדך מודע לנתונים אלו? 2. אם כן, האם יש למשרדך תוכנית לטיפול באבטלה? 3. אם כן, מהי התוכנית ומתי היישום? אכן, בתקופת משבר הקורונה עלה שיעור המובטלים בעיר נצרת בצורה משמעותית, ולפי פרסומי שירות התעסוקה, אני מדגיש, נכון לחודש מאי 2020 הוא עמד על 27.3%. זה מאי. זה עוד לא היה, אנחנו בספטמבר. שמתם לב שיש משבר?

אנחנו מסתמכים, מאי זה, אבל אני לא יודע מאיפה לקחו את המספר הזה. הניגשים לביטוח הלאומי. אנחנו מסתמכים על פרסומי שירות התעסוקה. יכול להיות שיש שוני, אבל אני לא יודע אם זה קפץ בכפול. בכל אופן נתייחס לפתרונות. נוסף לתוכניות שאותן מפעיל מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה בעיר נצרת, במסגרת פעילותו השוטפת, כמו מרכז ריאן, אשת חיל, תעסוקה ורווחה, לפני שבועות ספורים הכריז שר העבודה והרווחה על השקת תוכנית הכשרות מקצועיות בהיקף של כמיליארד ש"ח, אשר צפויה להחזיר כ-100,000 איש מבין כלל המובטלים במשק לשוק העבודה. התוכנית מבוססת על ליווי פרט אינטנסיבי עד להשמה, הכולל הכשרות והשמות מקצועיות איכותיות בשיתוף עם המעסיקים.

גובשו תוכניות, תמריצים ומנגנונים שיקדמו חזרה למעגל העבודה וצמצום היקף האבטלה. לפי האומדנים, תוכנית זו צפויה להוביל לחיסכון של כ-2 מיליארד ש"ח בדמי האבטלה. התוכנית שעליה עובדים כיום במרץ כלל גורמי המקצוע במשרד תוכל לחזק את המענים שהמשרד נותן כבר כיום במקביל להקמת מערך הכשרות שיחזיר ישראלים רבים לשוק העבודה ויספק תעסוקה איכותית והולמת לאוכלוסיות מגוונות תוך הקניית מיומנויות וכישורים.

כמו בכל דבר זה תלוי גם בתקציב שיעבור לזרוע העבודה. עקרונות התוכנית: הכשרה והסבה מקצועית מותאמת לצורכי המשק, ליווי אישי עד למציאת העבודה, שותפות הדוקה עם המעסיקים במשק ותמריצים לעובדים ולמעסיקים. התוכנית תתמקד באוכלוסיות הבאות: 1. צעירים מקבלי דמי אבטלה בעלי ותק תעסוקתי מצומצם יחסית, 2. מבוגרים בעלי ניסיון תעסוקתי עשיר המבקשים הסבה מקצועית וליווי פרטני אינטנסיבי, לטובת קליטה חוזרת בתעסוקה, 3. צעירים בני 18 24 ואוכלוסיות נוספות שלא היו בשוק העבודה, וכעת בזמן של שפל תעסוקתי וכלכלי מבקשים להיקלט לראשונה בשוק העבודה, 4. עובדים בשכר נמוך, בעלי סיכוי גבוה להיפלט משוק העבודה, אשר נרצה לשמר את משרתם. הליווי הוא פרטני להשתלבות בעבודה, הענקת ליווי אישי לכ-100,000 איש עד למציאת עבודה. זה כולל: אבחון מקצועי והכוון תעסוקתי אישי מול מאבחן או באופן דיגיטלי, קורסי אוריינות דיגיטלית,

לפי צורכי הפרט והמעסיק, סיוע בכתיבת קורות חיים, הצגה עצמית, עבודה בסביבה מקוונת ועוד, הפניה לראיונות וליווי עד קבלה לעבודה, הפניה להכשרה מקצועית במידת הצורך. עכשיו אנחנו גם מדברים על הכשרה מקצועית איכותית: מגוון מסלולי הכשרה בדגש על שיתוף המעסיקים משלב הגדרת הביקוש ועד להשמה, בניית הכשרות לפי צורכי המעסיקים ושיתופם בכל שרשרת התהליך, ביזור ופישוט של מערך ההכשרות, והמטרה היא השמות ולא תעודות, נכון שתעודה זה דבר חשוב, אבל כרגע המטרה שלנו היא להחזיר אותם לעבודה או לשלב אותם בעבודה, יצירת "מסלולים ירוקים" למעסיקים, דמי אבטלה מוגדלים, 20%, או דמי קיום לאורך ההכשרה, מיקוד כלל התקצוב בקורסים איכותיים על סמך המדד המתחשב בשכר, משרות פנויות והשינויים בהיקף המועסקים, הקמת בית ספר דיגיטלי להכשרות מקוונות ללא עלות,

יש גם שותפות עם המעסיקים, ואת זה אני רוצה להרחיב: איסוף מידע מהשטח על משרות פנויות וחיבור למועמדים, תפירת "חליפה אישית" למעסיק, עד להשמת העובד הנכון עם ההכשרה המתאימה, בנייה משותפת של ההכשרות והצפת צרכים לגבי הכשרות נדרשות נוספות, בניית מערכת טכנולוגית להנגשת הביקושים והמשרות במשק. כמובן שהם יקבלו תמריצים, גם המעסיק וגם העובד, זה חלק מהעלות, מהתקציב של מיליארד שדיברנו עליו ושהאוצר הסכים להעביר לצורך הנושא של הכשרות מקצועיות. למעסיק, המודל הגרמני: סבסוד שכר עובדים שצומצמה משרתם, מימון שכר מתלמד בתקופת ההכשרה אצל המעסיק, כיום המעסיק נדרש לשלם את זה, מענק על קליטת עובד שעבר הכשרה לאחר שישה חודשי עבודה, מעסיקים שיחזירו עובדים מחל"ת יקבלו הכשרה מתקדמת לעובד על חשבון המדינה. זה למעסיק. ולפרט, דמי אבטלה מוגדלים: מעבר לדמי האבטלה, תוספת של 20% או דמי קיום במהלך ההכשרה, קבלת דמי אבטלה חלקיים לאחר קבלה לעבודה, לעובדים בשכר נמוך, מענק התמדה בתעסוקה לאחר שישה חודשי עבודה, סל גמיש להורים לילדים צעירים: מימון שמרטף, צהרונים, קייטנות לטובת הכשרה ותעסוקה.

תודה רבה, אדוני. יש לך שאילתה נוספת, גברתי.

את קודם כול רוצה שאלה נוספת, שאלת המשך. כן, בבקשה, גברתי, שאלת המשך. כידוע לכם, לפי תוכנית הרמזור של פרופ' גמזו, העיר נצרת שובצה כעיר אדומה ויש בה סגר. כל התוכניות ששמענו עליהן הן כמו ללמד שחייה אדם שנמצא במדבר. טוב שעושים הכשרות, אבל אין שום עבודה. הכשרות לשוק העבודה שנסגר בנצרת. מה עושים למען העסקים, כדי להתקיים בתקופה הזו, עכשיו שהעיר נצרת היא אדומה וכל העסקים שם נסגרים? בסגר. כן, בסגר. אדומה, בסגר, וגם העסקים נסגרים שם. אנשים הגיעו לפת לחם, מה יעשו עם הכשרות? אבל הסגר ממתי עד מתי?

שבוע, אבל באיזה שעות?

19:00 עד 05:00. 19:00 עד 05:00. העבודה היא ביום, והלימודים גם ביום. אלה שעות שיא בפעילות שוק נצרת,

אין מסעדות. אין מסעדות, אין מרכזי קניות, אין חנויות. בלילה. אבל ההכשרה המקצועית שאנחנו מדברים עליה, השילוב,

וכל הליווי והכול, הם לא כשהאדם ישן אלא כשהאדם ער.

תודה רבה. שאילתה 196, של חברת הכנסת סונדוס סאלח: מס פיקדון על עובדים מבקשי מקלט, בבקשה, גברתי. מנתוני רשות האוכלוסין וההגירה, נראה שבעבור פחות מ-1% מכלל העובדים מבקשי המקלט הופקדו כספי הפיקדון המגיעים להם במלואם, בזמן שהמשרד העניש רק 30 מעסיקים בשל אי-הפקדת כספי הפיקדון. רצוני לשאול: 1. כיצד מתכוון משרדך לפצות את העובדים ולתבוע את הסכום מהמעסיקים? 2. כיצד מתכוון משרדך לסייע להם בתביעה ישירה של המעסיקים? תודה. בעקבות פסיקת בג"ץ בתיק 2293/17 בוטל הניכוי של סכומי פיקדון משכרו של מבקש מקלט, מה שנקרא "חלק העובד". בהתאמה, החל מיום 23 באפריל 2020 חל איסור לנכות משכרו של מבקש המקלט סכומי פיקדון כלשהם, ועל המעסיק חלה החובה להשיב למבקש המקלט כספים שנוכו משכרו לצורך הפקדה בפיקדון עד לאותו מועד. במקביל, על המעסיק להמשיך ולהפקיד בעד העובד מדי חודש בחודשו פיקדון בסכום השווה ל-16% משכר עבודתו של מבקש המקלט בעד החודש שבעדו משולם הפיקדון.

עם קבלת פסיקת בג"ץ ושחרור כספי הפיקדון, גם במשרד העבודה והרווחה התקבלו כמה תלונות, וכן עלו ממצאים במסגרת הליכי אכיפה שעניינם חשד לביצוע ניכויים משכר העובד מבלי להעבירם לפיקדון. במקרים אלו פתח מינהל הסדרה ואכיפה בהליכי חקירה. צריך לומר כי אין ביכולתו של המשרד לפתוח בהליכי חקירה במקרים שלא הובאו לידיעתו, אם במסגרת הליכי אכיפה ואם באמצעות תלונה.

ככל שידוע על מקרים שלא טופלו, אנחנו נשמח להתעדכן ולבדוק את הדברים. לעניין טענות לפיקוח לקוי על קליטת כספי הפיקדון והניהול שלהם, אנו ממליצים להפנות טענות אלו לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, שנושא זה מצוי באחריותה. לשאלתך בדבר האפשרות לקדם מנגנון שיטיל על המדינה חובה להשיב את כספי הפיקדון לעובד על חשבונה, ולתבוע את הכסף מהמעסיקים באופן פרטני, זאת אומרת שהמדינה תייצג את האנשים האלה, ובאשר להענקת סיוע משפטי על חשבון המדינה לעובדים המעוניינים לתבוע את כספם ממעסיק, שיש חשש שביצע ניכוי שלא כדין לפיקדון העובד, הרי שמדובר בהצעות מהפכניות בעלות השלכות רוחב, לא רק על אוכלוסיית מבקשי המקלט כי אם על אוכלוסיית העובדים הזרים באשר היא. יודגש כי ניתן לפנות לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרדנו במדיות השונות,

ווטסאפ, דואר אלקטרוני, למיצוי הליכים מול המעסיק, מבלי להידרש לערכאות משפטיות. לצד זאת, לאור העלויות המשמעותיות שעשויות להיות מושתות על קופת המדינה, נמליץ להפנות את השאלות גם למשרד האוצר. אבל אנחנו, מבחינת המשרד, כל מקרה שיגיע אלינו, ומישהו שיודע על מקרה כזה, שיגיע אלינו, וזה יכול להיות באמצעות הפייסבוק,

הדואר האלקטרוני, הפיקוח שלנו יטפל בנושא הזה. יש לנו אמצעים איך לאכוף את החוק על אנשים שמפירים אותו.

תודה רבה, אדוני. סיימנו עם השאילתות אליך למשרד העבודה והרווחה. עכשיו נוכל לחזור לתחילת השאילתות, לשאילתות הראשונות, שמופנות לשר במשרד הביטחון, וישיב עליהן כמובן חברי, השר מיכאל ביטון. נתחיל בשאילתה 127, של חבר הכנסת עופר כסיף: עלייה במספר צווי ההריסה בגדה,

תודה רבה. בשנתיים האחרונות חלה עלייה של 162% במספר צווי ההריסה שהוצאו למבנים בגדה, בטענה חדשה שהם נבנו על אתרים ארכיאולוגיים. רצוני לשאול: 1. מה מספר הצווים שהוצאו בשבע השנים האחרונות, בפילוח של ערבים ויהודים? 2. באילו התנחלויות ומאחזים ישראליים יש אתרים ארכיאולוגיים? 3. האם קיימת הסדרת מבנים באתרים ארכיאולוגיים?

בבקשה, אדוני, חברי השר מיכאל ביטון. יושב-ראש הכנסת, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת נכון, יש יושב-ראש לכנסת,

ויושב-ראש הקואליציה. זה כן. חבר הכנסת כסיף, חברי כנסת נכבדים ונכבדות, בהתייחס לשאילתה בנושא צווי הריסה בגדה, משנת 2015 הוגשו על ידי יחידת קצין מטה ארכיאולוגיה 361 צווי הפסקת הרס עתיקות. חלק מאותם צווים הם צווים חוזרים באותו אתר ארכיאולוגי, הניתנים לאותו גורם. צווים אלו כאמור ניתנו כתוצאה מהתעלמות מן הצו הראשוני, בעקבות המשך הרס העתיקות או לחלופין בעקבות הרס עתיקות נוסף בחלק אחר בתחום האתר. בסך הכול משנת 2015 הוגשו צווי הפסקת הרס עתיקות ב-147 אתרי עתיקות בשטחי איו"ש. פילוח צווי הפסקת הרס עתיקות לפי פילוח מגזרי: במגזר הפלסטיני ניתנו כ-307 צווים בכ-116 אתרי עתיקות, מתוך כלל הצווים הללו יש כ-191 צווים חוזרים, זאת אומרת אותו מקום, אותה עבירה, מקבלים פעמיים לפחות את אותו צו. במגזר היהודי, כ-43 צווים בכ-30 אתרי עתיקות, מתוך כלל הצווים, 13 צווים חוזרים. במגזר השומרוני, כ-11 צווים באתר עתיקות אחד, כלל הצווים שחילקו במגזר זה הם צווים חוזרים. זאת אומרת, 11 פעמים אוכפים על אותו מקום. בהתייחס לאתרים ארכיאולוגיים בתחומי יישובים יהודיים, יחידת קצין מטה ארכיאולוגיה מבצעת סקרים ארכיאולוגיים וחפירות הצלה קודם למתן אישורי הפקדה ומתן תוקף לתוכניות מתאר בכלל. בכפוף לתוצאות הבדיקה מחליט קצין המטה אילו מבין האתרים נועדים לשימור ואילו ניתנים להריסה. ברוב המקרים גם אם מדובר בביטול מגרשים או שינוי תוואי, המתפ"ש, מפקדת תיאום פעולות בשטחים, פועלת לשמר ולפתח את האתרים לטובת הציבור. קיימת רשימה של 82 יישובים ישראליים שבהם ישנם אתרי עתיקות. יצוין שבחלק מהיישובים האתרים נמצאים בסמוך או בתוך מובלעת בתוך תחום שיפוט היישוב. בהתייחס להסדרת מבנים באתרים ארכיאולוגיים, בנייה באתרי עתיקות, בין אם מוכרזים ובין אם לא, מחייבת קבלת היתר בנייה מקצין מטה ארכיאולוגיה. בפרק ח' לחוק העתיקות, סעיפים 41, 45, מותנית כל פעולה להקמת מבנים, בין אם שימוש במבנים או מתקנים קדומים כמו מערה או בור מים, בהיתר של קצין מטה ארכיאולוגיה. בעשור האחרון, ככל שידה של מערכת הביטחון משגת, לא הוגשו בקשות להיתר בנייה בתחומי אתרי העתיקות מהמגזר הפלסטיני, ובכלל כשהנושא הגיע לבג"ץ והעותרים נדרשו להגיש בקשות לקצין מטה ארכיאולוגיה. במקרים אחדים, שבהם הוכנה תוכנית בינוי ליישובים פלסטיניים קיימים, ביצעה היחידה סקר ארכיאולוגי לאיתור הגרעין הקדום של האתר. בתחום המוגדר כגרעין קדום על פי התב"ע ניתן לאשר תוספת בנייה לגובה, ואילו בשאר המרחב הבנייה מותנית בחפירת בדיקה, כפי שאנו נוהגים גם במגזר היהודי. דוגמאות לכך ניתן לראות בח'רבת א-תוואני בנפת חברון, ובפצאל שבבקעת הירדן. לסיכום, מדיניות הסדרת מבנים באתרים ארכיאולוגיים מותנית בהכנת תוכנית מתאר בכפוף להגדרת תחום הגרעין הארכיאולוגי הקדום וביצוע חפירות בדיקה בכל בקשה להיתר בנייה. שאלה נוספת, אדוני. שאלת המשך. כן, שאלת המשך. האם תוכל להגיד לי, בבקשה, מתוך אותם אתרים ארכיאולוגיים שבעטיים, או כתירוץ, נהרסו בתים של פלסטינים, כמה מהאתרים האלה הם אתרים שמזוהים עם יישובים או אתרים יהודיים וכמה מהם מזוהים עם אתרים אחרים? התקלת אותי, אין לי תשובה לשאלה הזאת. אני מוכן לבדוק עבורך את השאלה ולהשיבך בכתב. אודה לך מאוד. אתה תשלח לי המשך, ואני אשיב לך.

מעצר סטודנטים מאוניברסיטת ביר זית, שאילתה מס' 128. בבקשה,

לאחרונה התגברו המעצרים של סטודנטים באוניברסיטת ביר זית בשל פעילות פוליטית אזרחית חוקית במסגרת התא הסטודנטיאלי הדמוקרטי המתקדם. רצוני לשאול: 1. מהן עילות המעצרים? 2. מה הקשר בין הפעילות הסטודנטיאלית החוקית למעצרים? 3. האם הוגשו כתבי אישום כנגד העצורים?

כן, בבקשה, ישיב. מכובדי סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת עופר כסיף, חברי כנסת נכבדים, בהתייחס לשאילתה בנושא מעצר סטודנטים באוניברסיטת ביר זית, רשויות אכיפת החוק והגורמים המבצעיים בצה"ל אינם מחזיקים רישומים ביחס לעצורים שבהם נרשם אם העצור או הנאשם הוא סטודנט או לא. ההחלטות בדבר מעצרים או נקיטת הליכים משפטיים מתקבלות בכל מקרה לגופו, בהתאם לעילות המעצר והכללים במישור הפלילי או הביטחוני. מעצרים של חשודים אינם מתבצעים רק בשל היותו של האדם סטודנט, וכמו כן ההפך, אדם אינו חסין ממעצר רק בשל היותו סטודנט. לצד זאת חשוב לציין כי באוניברסיטאות רבות באזור יהודה ושומרון פועלים ארגונים המהווים התאחדות בלתי מותרת לאור אופי פעילותם או שהוכרזו על ידי המפקד הצבאי כהתאחדויות בלתי מותרות. ככל שאדם חבר בארגון שהינו התאחדות בלתי מותרת הרי שהדבר מהווה עבירה ועשוי להוביל לנקיטת הליכים פליליים. אשר לבקשה לקבל פירוט בדבר הליכים משפטיים שננקטו כנגד סטודנטים, לא ניתן להתייחס לבקשה כללית. ככל שיש בקשה לקבל מידע על אודות מקרה מסוים יש לפרט את שמו של הנאשם או פרטים מזהים אחרים, והפנייה תיבדק בהתאם. באשר לארגון בשם "התא הסטודנטיאלי הדמוקרטי המתקדם", שהופיע בגוף השאילתה, לא קיים ארגון המוכר למערכת הביטחון בשם זה. תודה רבה. שאלת המשך, בבקשה. שאלת המשך. אני מבין שעבור הכובש ארגונים של הנכבש באופן כללי לא ייחשבו חוקיים. זה מתבקש על פי הגדרה, אחרת לא היה מדובר בכיבוש. אבל מאחר שמדובר בכיבוש אין ספק שהכובש לא מעוניין שתהיה התנגדות, גם אם התנגדות בלתי אלימה לעצם הכיבוש, המנוגד, יש לציין, לחוק הבין-לאומי, שלא לדבר על כללי הצדק הטבעי. אבל, בהמשך לתשובתך הראשונה, אדוני, ידוע לי שחלק לפחות מאותם סטודנטים שנרדפים על ידי משטר הכיבוש נעצרו בתוך האוניברסיטה עצמה כאשר היו במסגרת לימודיהם. איך ניתן להגיד שלא ידוע לעוצרים שמדובר בסטודנטים? לא אמרנו לך שאנחנו לא עוצרים סטודנטים. כל סטודנט שהוא חבר בארגון טרור ופעיל בארגון טרור, מה שקראתי לו ביובש התארגנות בלתי מותרת, הוא בסכנת מעצר. טוב שיתמקד בלימודיו האקדמיים ולא בחברות בארגון טרור. אנחנו נשים יד על טרוריסטים בכל מקום שהם, גם באוניברסיטה. זה לא מקום לחסינות מפני טרור. תודה רבה, אדוני. שאלת ההמשך,

שאלת ההמשך נשאלה ובזה זה הסתיים. תודה רבה לשר במשרד הביטחון, חברי השר מיכאל ביטון.

ועכשיו נעבור לשאילתות למשרד לביטחון הפנים.

סגן השר לביטחון פנים, חבר הכנסת, ידידי היקר.

גדי, אתה מוכן?

טוב. נתחיל בשאילתות.

שאילתה מס'

של חבר הכנסת אוסאמה סעדי: רציחתו של תושב כפר עארה מוסטפא יוניס. בבקשה, אדוני. הריגתו. כן.

כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, בתאריך 13 במאי שנה זו, 2020, אנשי האבטחה בבית חולים שיבא ירו לעבר מוסטפא יונס, תושב כפר ערערה במשולש, הפגוע בנפשו, והמשיכו לירות בו גם בהיותו מנוטרל על הרצפה וכשלא נשקפת ממנו כל סכנה, וזאת תוך שימוש בלתי פרופורציונלי בנשק וכמעט וידוא הריגה. ברצוני לשאול: 1. האם המקרה מוכר למשרדך? 2. אם כן, האם המקרה נחקר? 3. מהן תוצאות החקירה? 4. האם המעורבים יושעו מתפקידם? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה מירי רגב, שאילתה חשובה. במענה על שלוש השאלות, נרכז אותן בקצרה: משטרת ישראל פתחה בחקירה מייד עם קרות האירוע המתואר. במסגרת ניהול החקירה המשטרה ביצעה ומבצעת פעולות חקירה רבות בתחומים ואפיקים שונים. בהקשר זה יצוין כי החקירה מתנהלת במרץ במטרה להגיע לחקר האמת בהקדם האפשרי. בסיום החקירה יועבר התיק לפרקליטות לשם קבלת ההחלטה. נוכח העובדה שהחקירה עודנה מתנהלת, לא נוכל למסור פרטים נוספים על אודותיה בשלב זה. כמובן, מענה זה הוא לסעיפי השאלות 1 עד 3. לשאלה הרביעית, השעיית המעורבים באירוע אינה בסמכות המשטרה, מאחר שמדובר במאבטחים המוחזקים על ידי חברת האבטחה ולא בשוטרים. הנושא הזה כמובן בבדיקה ונמצא במשרד המשפטים. אני מקווה שבמקרה הזה, שהוא קצת שונה וחריג, משום שזה גם בוצע על ידי מאבטחים ולא שוטרים, בכל אופן, אני רוצה להאמין ומקווה שחקר האמת יגיע. כל אדם שמקפח את חייו, לא משנה אם הוא יהודי, מוסלמי, לא משנה, בכל דרך, זו אבדה. אבל יחד עם זאת,

כפי שאמרתי, נמצא בבדיקה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. יש שאילתה נוספת לחבר הכנסת, שאלת המשך, אדוני.

כבוד סגן השר, למעשה אנחנו לא קיבלנו נתונים ועובדות חדשים. אנחנו מדברים על מקרה רצח של צעיר שבא לקבל לטיפול נפשי, ואנחנו כולנו ראינו את הסרטון. אנחנו, אני וחבריי, היינו אצל המשפחה. המשפחה מבקשת, איך שאמרת, לחקור ולהגיע לחקר האמת ולהעמיד את המעורבים ברצח של בנם לדין. אנחנו מדברים כמעט, על יותר מארבעה חודשים, ומה אני אגיד לך, כבוד סגן השר, החקירה מתנהלת בעצלתיים. אני לא רוצה שנגיע, גם פה וגם בשאילתה נוספת, על איאד אלחלאק, גם שם יש רצח של אדם שהוא בעל מוגבלות, אנחנו עכשיו לא רוצים לחכות ארבע שנים, כמו במקרה של השהיד יעקוב אבו אלקיעאן, שתבואו ותגידו לנו: עכשיו אנחנו מתנצלים. אז אנחנו אומרים: לא צריך לחכות שנים. אפשר לנהל את החקירה, לסיים את החקירה ולהעמיד את האחראים לדין על מנת שמקרים כאלה לא יישנו, בין שזה ערבים ובין שזה יהודים. חבר הכנסת סעדי, אני בהחלט זוכר את המקרה המתואר. אני מאמין שגם אתה זוכר. שני המקרים הללו הם שונים בתכלית, מאחר שבמקרה המדובר בשאילתה מס' 40 מדובר באדם שניסה לפגוע באנשים, והוא ניסה לדקור את המאבטחים. הוא נורה כשהוא היה על הרצפה על ידי חמישה מאבטחים. האיש זה, אתה ראית את הסרטון. אני ראיתי את הסרטון, כמו כל אזרחי מדינת ישראל וכמוך בדיוק.

זה לא המקרה שאנחנו צריכים לקום ולהזדעזע במובן הזה שהרגו בן אדם ערבי ולא בדקו. האיש בא לפגע, לא. ולפגוע באנשים, הוא בא לקבל טיפול. ורואים את זה במצלמות, הוא בא לקבל טיפול רפואי. אתה עושה חטא.

הוא בא לקבל טיפול, הוא לא בא לעשות פיגוע. אתה טועה ומטעה.

ואתה מערבב מין בשאינו מינו. שני האירועים הללו שונים בתכלית, מצערים ככל שיהיו. במקרה הזה הגיע אדם לפגע. בדיעבד, כשבודקים, האיש הזה מעורער בנפשו, יש לו מחלות נפשיות. זה בכלל סיפור אחר שצריך לבדוק, ואנחנו נגיע לשאילתה הבאה.

הוא בא לקבל טיפול בבית חולים בגלל שיש לו הפרעות נפשיות.

הוא לא בא לעשות פיגוע. לא ניתן לייצר פה פינג-פונג.

אני עובר לשאילתה 40, גם היא שלך, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בעניין איאד אלחלאק. בבקשה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, ביום 30 במאי 2020 נורה למוות על ידי שוטרי מג"ב צעיר פלסטיני מירושלים המזרחית,

בשם איאד אלחלאק, אוטיסט בעל צרכים מיוחדים שהיה בדרכו לבית הספר לבעלי צרכים מיוחדים בעיר העתיקה. ברצוני לשאול: 1. האם המקרה מוכר למשרדך? 2. אם כן, האם נחקר המקרה? 3. מה תעשה המשטרה כדי למנוע מקרים נוספים כאלה בעתיד?

חבר הכנסת. אשר לאירוע המתואר, בניגוד לשאילתה הקודמת, יצוין כי סמוך למועד התרחשותו פתחה המחלקה לחקירות שוטרים בחקירה.

שאלות נוספות הנוגעות לחקירה יש להפנות למשרד המשפטים. נחזור על זה בסעיף הבא. מענה על שאלה מס' 3: כבר בשבועות הראשונים לתפקידו השר לביטחון הפנים, שותפי למשרד, השר אוחנה, ביום 14 ביוני 2020, הוא יזם וקיים דיון בראשותו בנושא התמודדות המשטרה עם בעלי מוגבלויות, בהשתתפות ממלא מקום מפכ"ל, מפקד מחוז ירושלים ובכירי המשטרה, מנכ"ל המשרד, נציגי משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד הבריאות ומשרד הרווחה. הדיון התקיים בגישה המערכתית ולא נסוב סביב אירוע זה או אחר, ומטרתו הייתה טיוב אופן התמודדות משטרת ישראל בכל אירוע או מפגש שבו מעורב בעל מוגבלות, לצד חיזוק ההיבט המניעתי, בשיתוף פעולה עם כלל המשרדים והגופים, לבחינת דרכים להימנע מהצורך במעורבות משטרת ישראל מלכתחילה. במהלך הדיון סקרה המשטרה נתונים, נהלים ועדכונים רלוונטיים בהכשרת השוטרות והשוטרים אשר הוכנסו לשימוש וכאלה העתידיים להיכנס, מתוך הבנה כי יש להתאים את אופן הטיפול במפגש שבין שוטרות ושוטרים לאנשים בעלי מוגבלויות עם צרכים מיוחדים. במהלך הדיון אמר השר כי "מתוך אלפי ואולי עשרות אלפי אינטראקציות, בין שוטרים לאזרחים, רוב מוחלט ומכריע מסתיים באופן חיובי, המגשים את מטרות המשטרה. מטרת הדיון הזה היא לעסוק במיעוט שבמקרים, ובאופן ספציפי במפגשים שבין שוטר לאדם בעל מוגבלות, כדי לשפר את יכולת הזיהוי ואף הפעולה של משטרת ישראל ולהעמיק את ההבנה של השוטר בנושא זה",

לסיכום אומר, חבר הכנסת סעדי וחבריי חברי הכנסת, שהמשטרה, כמטרת-על, מחויבת להגן על שלומו וביטחונו של הציבור כולו, ועל ציבור בעלי המוגבלויות בכלל זה. על השוטרים לקבל כלים במסגרת הכשרתם כך שיוכלו לזהות ולהתמודד באופן מיטבי עם בעלי המוגבלויות כשיידרשו לכך. השר לביטחון פנים ואנוכי הנחינו לקדם את עבודת המטה בשיתוף משרד המשפטים ולהקים צוותי משבר משולבים של גורמי טיפול והאכיפה בהתאם למערכים הפועלים בעולם.

השר הנחה לקדם תוכניות הכשרה של מערכי המשטרה הרלוונטיים בנושא התמודדות עם בעלי מוגבלויות, ושיתוף פעולה עם גורמי מקצוע במשרדי הרווחה והבריאות, ולבחון בהקשר זה מפגש בלתי אמצעי של השוטרים עם בעלי מוגבלות. המשרד לביטחון פנים הנחה על הוספת לומדה לכלל השוטרים בנושא סימני זיהוי והקניית כלים לשיח ראשוני עם בעלי מוגבלויות, והנחה כי טרם הפצת הלומדות לשוטרים תתקבל התייחסותם של המשרדים והגופים הרלוונטיים. עוד הנחה השר כי באירועים שבהם מדווח שמדובר באדם בעל מוגבלות, יש לשלוח, במידת האפשר, שוטר ותיק ומנוסה.

על משטרת ישראל לוודא כי המידע המצוי ברשותה זמין לשוטרים בעת מענה לקריאות שבהן מעורבים אנשים בעלי מוגבלויות. יתר על כן, במידת הצורך יש לתחקר ולהפיק לקחים מאירועים שבהם היו מעורבים בעלי מוגבלויות. השר לביטחון פנים ומשטרת ישראל מחויבים לחיזוק והעמקת שיתוף הפעולה עם כלל הגורמים במשרדי הממשלה.

אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת, במקרה הזה היה אירוע מצער מאוד. אני יודע שבשנים האחרונות מצאו אנשים עם מוגבלויות את מותם במפגש עם המשטרה. אחד מהם שאנחנו זוכרים, לוחם לשעבר, חייל משוחרר, יהודה ביאדגה,

לפני שנה בבת ים, וגם איאד הצטרף לפני כמה זמן. בדיוק בגלל זה אנחנו במשרד לביטחון פנים ביחד עם המשטרה מנחים לפתח שיטות

על מנת להציל חיים ועל מנת להנגיש למשטרה את הציבור הזה, שלצערנו הרב הולך וגדל. הסיפור הזה יהיה מנת חלקנו כדי למצוא לו פתרון. בסיפור הזה, שהופנה למח"ש לבדיקת שוטרים, אני אומר לך, כחבר בממשלה: אני לא מאמין במח"ש. רציתי לשאול על זה בדיוק. אני חושב שראש מח"ש מזמן הייתה צריכה להתפטר. הגוף הזה לא קשור לשמאל,

ולא קשור לפוליטיקה. גדי, יש ישיבת סיעה. זה חלק מההצהרה בשעה 19:00, אדוני היושב-ראש?

אני רק רוצה להגיד לך שהנושא הזה לא קשור לא לערבים ולא לזה. אני לא מאמין שמח"ש יגיעו לחקר האמת, ואני אבוא להתנצל בפניהם במידה שיגיעו לכך. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה.

שאלת המשך, לא שאלתי. שאלת המשך, קדימה. אני יודע שאנחנו מתקרבים לשעה 19:00, כנראה שהקדימון הזה הוא קדימון לישיבת הסיעה. אנחנו שנים, אדוני היושב-ראש, סגן השר, השרה מירי רגב, אומרים שאנחנו לא מאמינים במח"ש. ומח"ש זו מחלקה לטיוח. זה מה שאמרנו כל הזמן. טוב שעכשיו אתם הגעתם למסקנה הזאת, כי זה קשור לכתבי האישום ולחקירות של ראש הממשלה.

טוב שאתם הגעתם למסקנה הזאת. אבל אנחנו דורשים, אל תטעה ואל תטעה. אל תערבב.

אנחנו באותו צד.

חבל. אל תערבב. סגן השר, אני אומר ואני שואל: מכיוון שעכשיו אנחנו שנינו לא מאמינים למח"ש ויש פה צעיר עם מוגבלות שנרצח, ויש מצלמות, וזה חלק מזה. איפה המצלמות? למה מסתירים את המצלמות? אנחנו דורשים. ההורים שלו,

אבא ואימא שלו, דורשים צדק לאיאד. תודה רבה.

אנחנו עוברים לשאילתות לסגן שר הפנים. תודה, אדוני. אתה סיימת את עבודתך להיום.

שיגידו תודה.

אני מודה לך, סגן השר לביטחון פנים חבר הכנסת גדי יברקן. עכשיו אנחנו עוברים לשאילתות לסגן שר הפנים, סגן השר יואב בן צור. שאילתה ראשונה, לחבר הכנסת עופר כסיף: תחקיר "המקור" חושף התעמרות שיטתית במבקשי המקלט. בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני.

בתאריך 18 ביוני השנה,

פקחים,

טרטור ויחס משפיל ומתעלל של פקידי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה בבני ברק. רצוני לשאול: 1. מהי תוכנית משרדך להתמודדות עם המוצג בתחקיר? 2. מהם מנגנוני הפיקוח והבקרה הקיימים כיום נוכח התנהלויות כאלה? 3. כיצד יבטיח משרדך שהתנהלויות כאלה לא תחזורנה? אדוני היושב-ראש, גברתי המזכירה,

חבריי חברי הכנסת, בעקבות שידור תוכנית "המקור" בערוץ 13 ראוי להעמיד דברים על דיוקם, מבלי לגרוע מהסוגיות שעלו בתחקיר ואשר דורשות התייחסות. בפתח הדברים חשוב להדגיש כי הצילומים בוצעו לפני יותר משנתיים, וכי מאז ועד היום נעשו פעולות רבות, אשר שינו לחלוטין את המציאות במקום. אנו ערים לכשלים שהוצגו בתוכנית וליחס שניתן על ידי חלק מעובדי הרשות למקבלי השירות, ואנחנו לא מתכוונים להתעלם מכך, על אף העובדה כי מדובר בעבודה מורכבת מאוד מבחינה רגשית. חלק מן ההתנהגות שנראתה בכתבה חורגת מן המצופה מעובד ציבור,

אינה מייצגת את דרכה של רשות האוכלוסין וההגירה. נושא השירות, האופן שבו הוא ניתן ותשומת הלב לשירות מכבד ושווה הם נושאים הנמצאים על סדר-היום באופן קבוע. ככל שיימצא שיש לפעול באופן פרטני בנוגע להתנהלותו של עובד כלשהו, תיבחן הסוגיה בהתאם. מתקן האכיפה בבני ברק הוא מתקן גלוי לכול, המקבל מאות אנשים ביום, ואשר אך לאחרונה, בחודש דצמבר 2019, ביקרו בו עיתונאים, ובהם גם רביב דרוקר, אשר הציג את התחקיר האמור. מר דרוקר שהה במקום ללא כל מגבלה, שוחח עם עובדים, וראה במו עיניו כי המצב כיום שונה באופן מהותי מהמצב שצולם בשנת 2018. בתקופה שחלפה מאז צילום התחקיר נעשו צעדים רבים לשינוי אופן התפעול של המקום, במטרה לשפר את השירות, לייעל את העבודה ולהנעים את השהות של כל מי שנמצא במתקן.

הוכנסו שיפורים טכנולוגיים, הוכנסה מערכת לזימון תורים, ולאחרונה אף החלו להישלח הודעות טקסט לניידים של מקבלי השירות, המתאימים להם את השירות באופן פרטני.

בתקופה זו הועברו לעובדי מינהל אכיפה וזרים הכשרות מגוונות, לרבות הכשרות מקצועיות, סדנאות להתמודדות עם לחץ ושחיקה, בניית חוסן רגשי, ניהול כעסים ועוד, והן הוטמעו בעבודה השוטפת של הרשות. תודה רבה. שאלת המשך. כן, שאלת המשך, בבקשה. האם אותם פקחים שבתוכנית ששודרה התעמרו בצורה כל כך ברוטלית במבקשי המקלט, האם אותם אנשים, נקרא לזה "נקראו לסדר", בצורה כזאת או אחרת? מהדברים שאמרתי, אני לא יודע אם שמת לב, בתוך הדברים שאמרתי, אמרתי שנעשה בירור עם אותם אנשים, והם אכן נקראו לבירור. אני לא יכול להגיד מה התוצאות של הבירור, אבל בעיקרון האנשים האלה,

חברת הכנסת קטי

שלילת תושבות של מייסד ה-BDS, עומר ברגותי. בבקשה. אדוני סגן השר, בעקבות הודעתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד דינה זילבר שבסמכותך לשלול את תושבותו של עומר ברגותי, הורית ב-6 באוקטובר 2019 על הכנת חוות דעת משפטית בעבורך. רצוני לשאול: 1. האם התקבלה חוות דעת משפטית? 2. האם בכוונתך לפעול לאלתר לביטול התושבות של מר ברגותי? חברת הכנסת קטי שטרית, מאחר שנכון למועד זה לא קיימת המלצה של גורמי הביטחון לשלול את תושבותו של מר ברגותי, הרי שלא נדרשה חוות דעת משפטית בעניין זה. שר הפנים ימשיך לבחון סוגיה זו,

בהתאם להתפתחויות במעשיו ובהתאם להמלצת גורמי הביטחון. ככל שיידרש לכך יפעל לשלילת תושבתו. שר הפנים כבר שלל תושבות למי שהיה צריך לשלול,

כיוון שאין חוות דעת ביטחונית המצריכה הזה, כרגע השר לא שולל. שאלת המשך.

מדובר בפגיעה בביטחונה האוניברסלי של מדינת ישראל. האדם הזה פועל בכל רשת אפשרית, מטיל חרם על ישראל, מבקש להטיל חרם גם על העולם התרבותי, גם על העולם האקדמי. האיש הזה רוצה לשלול לחלוטין את מדינת ישראל. איך זה ייתכן שהאיש הזה ממשיך להיות תושב המדינה? שלילת תושבות, יש לה נהלים ויש לה כללים. השר פועל לפי הכללים האלה ובעיקר לפי חוות דעת ביטחוניות. תודה רבה. אבל יש חוות דעת משפטית.

חוות דעת משפטית לא מזיזה את חוות הדעת הביטחונית. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה, אדוני.

הליך ביורוקרטי לעולים, שאילתה מס' 165. אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש, ארגון נפש בנפש פרסם מידע עדכני בדבר נוהל משרד הפנים המחייב בדיקת רקע פלילי על ידי ה-FBI ואישור אפוסטיל המעידה על אותנטיות המסמך. בדיקה זו עולה מאות דולרים, כך הובא לידיעתי, מעבר להעמסת ביורוקרטיה על העולה. רצוני לשאול:

בכוונתך לפעול בנדון? 2. האם הרלוונטיות היא רק לעולים מארה"ב וקנדה? 3. אם כן, למה? בראשית דבריי אציין, חבר הכנסת קלנר, ככלל, בכל בבקשה למתן מעמד עולה, מכל מדינה בעולם, בין אם התקבלה בארץ ובין אם מחו"ל, יש להמציא את כל המסמכים המצוינים בנוהל שמספרו 5.2.0001, מסמכים מקוריים ומאומתים כולל תעודת יושר. עולים מארצות הברית נדרשים להציג תעודת יושר מקורית ומאומתת ואפסוטיל החתומה על ידי FBI, וזאת מהסיבה שאדם בעל עבר פלילי ממדינה אחת בארצות הברית יוכל להביא תעודת יושר נקייה ממדינה אחרת. תעודת יושר המונפקת על ידי ה-FBI משקפת את המציאות ומסנכרנת את המידע הפלילי בין כל המדינות בארצות הברית. חוק השבות, התש"י 1950, מעניק לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל את הזכות לעלות לישראל ולקבל תעודת עולה. בשנת 1954 תוקן חוק השבות והוסף הסעיף המתיר לשר הפנים שלא להעניק אזרחות ישראלית ליהודי בעל עבר פלילי שעלול לסכן את שלום הציבור. לאור העובדה כי מידע פלילי הוא אחד מסייגי חוק השבות, נדרשת תעודת יושר מכל עולה ללא קשר למקום מוצאו. אנו נדרשים לשלום הציבור, ובבואנו לאשר בקשות למתן מעמד עולה עלינו לדעת שהמבקש לא יעמיד את חיי הציבור בסכנה. תודה. שאלה נוספת, לי נאמר שאנשים לא נדרשו להציג את התעודות האלה. זה ממש נהיה כמו ביורוקרטיה מיותרת. לפחות האם על בדיקת האפוסטיל ניתן לוותר? ברור שעל תעודת יושר אי-אפשר. אשמח לדעת אם משרד הפנים יהיה מוכן לוותר על כך. כרגע משרד הפנים עובד לפי הנוהל הקיים. כרגע לא הולך להיות שינוי בנוהל הזה, והוא ימשיך לבקש את התעודות הללו. תודה רבה לסגן שר הפנים. נעבור לשאילתה הבאה. שר התקשורת יעלה ויבוא. שר התקשורת יועז הנדל, בבקשה. אנחנו מדלגים קצת בסדר. נתחיל עם חבר הכנסת אריאל קלנר. כבוד השר, בבקשה. אנחנו מתחילים עם השאילתה של חבר הכנסת אריאל קלנר בגלל ישיבת הסיעה שיש לו, כדי שיוכל ללכת לשם. חבר הכנסת קלנר, בבקשה. לפי סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה, כ-42% מהציבור מתעדכן לפחות פעם ביום בחדשות בתחנות הרדיו הארציות. כיום ישנן רק שתי תחנות כאלו, כשלמעשה קיימים כללים ברשות השנייה המסדירים הענקת רישיון להקמת תחנת רדיו ארצית פרטית. רצוני לשאול: 1. מדוע אין תחנה כזאת? 2. מהן הפעולות שנוקט משרדך לעידוד פתיחת תחנות כאלה? תודה רבה. בבקשה, שר התקשורת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זה בגלל ישיבת הסיעה?

תודה רבה לחבר הכנסת קלנר. אני רוצה להתחיל דווקא בענייני היום. אור השמש מחטא. אין תחקיר עיתונאי שהוא לא ראוי. אין במדינת ישראל גוף שאסור לבקר אותו. אי-אפשר לדבר על רוממות הדמוקרטיה אבל כשיש חשיפה עיתונאית לא נוחה לבקש לפסול אותה. מי שבעד דמוקרטיה חופשית ותקשורת חופשית לא יכול לבקש שיגישו לו תחקירים רק אם הם מסתדרים לו על פי האג'נדה. תקשורת, תפקידה לחשוף הכול, לבקר פוליטיקאים, לא להתחנף אליהם, לבקר מוסדות ממשל, לחפש בעיות ולא רק מתחת לפנס. אני מאלה שעומדים כאן בכנסת שוב ושוב ומדברים על ממלכתיות, לתת גיבוי למוסדות המדינה. אבל איך אפשר לחשוב על פסילת תחקיר, בין אם זה של עמית סגל או בין אם זה של מישהו אחר, בשם הפוזיציה? אפשר וצריך לקבל את העובדה שהוגשו כתבי אישום נגד ראש הממשלה בישראל, וזו עובדה מצערת, אחרי תהליך סדור במשטרת ישראל ובפרקליטות. אפשר לתת להם גיבוי על התהליך ועדיין לשאול שאלות ולהשמיע ביקורת על אותו תהליך. אפשר וצריך לגבות את משטרת ישראל ואת השוטרים, אנחנו הרי שולחים אותם להתמודד עם המשימות הכי מורכבות בחברה הישראלית, ועדיין להרים דגל אדום כשיש התנהלות לא תקינה ואלימות משטרתית. רק לא מפוזיציה, רק לא לדבר מפוזיציה: להגן על המשטרה כשהיא חוקרת את נתניהו ולתקוף אותה כשהיא מייצרת סדר בהפגנות נגד נתניהו, או להפך: המשטרה טובה רק כשהיא מפזרת את ההפגנות נגד נתניהו וכשהיא חוקרת פתאום לתקוף אותה. זה לא מתקבל על הדעת. וזה המקום וההזדמנות להכות על חטא: אני חשבתי שיעקוב אבו אלקיעאן הוא מחבל. כך הבנתי, כך התבטאתי, כי זה החומר שהגיע לידיי. היו תחקירים עיתונאיים אז, הם לא הושמעו מספיק. אסור שזה יקרה. הטרגדיה של איאד, אסור היה שתקרה. המוות של יעקוב אבו אלקיעאן היה מיותר, טרגדיה מיותרת. וכדי שנפיק לקחים, כדי שנשתפר, כדי שנצמצם פגיעה בחפים מפשע צריך לחשוף הכול לאור השמש וללמוד מזה. גדולתה של מדינת ישראל היא לא ביכולותיה הטכנולוגיות ולא הצבאיות, גדולתה דווקא במילה הכתובה, ביכולת לשאול שאלות מוסריות, לפעמים עד הלקאה עצמית, לבדוק את עצמנו, לעשות חשבון נפש. מדינה יכולה וצריכה להתנצל כשהיא טועה, כשאנשיה, שאנחנו שלחנו לשם,

ומכאן לשוטרי משטרת ישראל, שנמצאים על המדוכה תמיד: נמצאים על המדוכה כשתומכי נתניהו לא אוהבים שהם מבצעים חקירות, נמצאים על המדוכה כשמתנגדי נתניהו לא אוהבים שהם מייצרים חוק וסדר בהפגנות, נמצאים על המדוכה כאשר הם עוסקים בהפגנות של חרדים, מתנחלים, או כל קבוצה אחרת במדינת ישראל. שוטרי משטרת ישראל, אני מאחוריכם. תעשו את תפקידכם נאמנה, תתחקרו, תבדקו את עצמכם, תפיקו לקחים. את התלונות צריך להפנות רק אלינו, אל הדרג המדיני. אנחנו אחראים להצלחות ולטעויות. ועכשיו, חבר הכנסת קלנר, לגבי שאלתך. הרשות השנייה, בסמכותה להעניק זיכיונות להפעלת תחנות רדיו אזוריות. הרישיון להפעלת תחנת רדיו בכיסוי ארצי נובע מתיקון חקיקה שבבסיסו עמד הרצון להפעיל תחנות רדיו דיגיטליות. בעבר ניסתה מדינת ישראל לקדם שידורי רדיו דיגיטליים,

נכון לעכשיו, שידורי הרדיו הם רק אנלוגיים באמצעות תדרי FM. אתה צודק. הגיע הזמן שנחשוב מחדש. יכול להיות שהגיע הזמן שיהיו תחנות ארציות מסחריות. יכול להיות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם גלי צה"ל, לא כדאי שתעבור שינוי. האם לא כדאי שיהיו תחנות נוספות שיהיו בפריסה ארצית ותהיה תחרות? אני מאלה שחושבים שתחרות תמיד תורמת, תחרות באקטואליה, תחרות בחשיפה, תחרות בעיתונות, תחרות בשוק, תחרות בתקשורת. ולכן אני אומר לך כאן שאנחנו נבדוק את זה, נקיים על זה בדיקה ודיון. יש עכשיו נושאים מורכבים שמלווים את משרד התקשורת, עיקרם תשתיות, כדי שתחנות הרדיו יעבדו, כדי שתהיה קליטה בבתים, כדי שאנשים ישתמשו בניידים שלהם ובאינטרנט בבית כשאנחנו מבקשים מהם לעבוד מרחוק, ללמוד מרחוק, לקבל שירותי רפואה מרחוק, במיוחד בתקופת קורונה. התשתיות במדינת ישראל במצב לא טוב, אנחנו עשור בפיגור בנושא הסיבים האופטיים, אנחנו במקום מהגרועים בעולם בנושא הטלפונים הניידים. יותר ויותר מידע עובר בטלפונים האלה שאנחנו מחזיקים ביד, ופחות ופחות תשתיות, כך שאנחנו מקבלים כביש צר שמעמיסים עליו המון המון מכוניות ואז יש פקק. אלה נושאים שבראש סדר העדיפויות, ואני מקווה שממשלת ישראל, שאני חלק ממנה, תדע להעביר את ההחלטות הנכונות, כי בינתיים זה תקוע. ואחרי זה, בוודאי יש מקום לשאול את השאלות לגבי שוק התקשורת.

הוקמה ועדה בראשות חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן. היא התחילה לעבוד והיא נוגעת בשוק השידורים הישראלי איך מייצרים רגולציה על השידורים במדינת ישראל, כי אנחנו נמצאים עם רגולציה של שנות התשעים. אנחנו מתעסקים בכלי ולא בתוכן. מייצרים רגולציה על ערוץ 12, 13, הוט, יס,

שמרבית התוכן עובר בכלל באינטרנט, ב-OTT. הגיע הזמן שנשאל את עצמנו גם על רגולציה בתחום הרדיו,

בהחלט תחנה ארצית מסחרית היא שאלה מהותית, שלי אין תשובה טובה למה לא הוחלט עליה עד עכשיו. אני מתכוון להיכנס לנושא, לבדוק אותו ולהחזיר תשובות מדויקות.

תודה, יש לי שאלת המשך. קודם כול, אני מודה לך על ההתייחסות בהתחלה בנושא התחקירים העיתונאיים, דבר חשוב מאוד. רק לחדד דבר אחד, המשטרה וכל הפרקליטות וכל הנושאים האלה, צריך לראות מי בודק אותם, כי מערכת שבודקת את עצמה זה לא בדיוק איזונים ובלמים. אני מסכים איתך, אריאל, חבר הכנסת קלנר, אני מסכים איתך. אנחנו צריכים לוודא שבודקים את מערכות החוק והמשפט,

כולם ראויים לביקורת. אין גוף שלא ראוי לביקורת, אבל דבר אחד אני לא אקבל, וזה לשפוך את התינוק עם המים. סבי, כשהוא עלה לארץ, הוא חלם על זה שתהיה לנו מדינה יהודית עם מוסדות

זה היה החלום שלו בגולה, כי בגולה הכול היה שלהם,

הוא רצה שיהיו פה שופטים יהודים ושוטרים יהודים. זה היה החלום הכי גדול שלו. אני לא מוכן לבטל את החלום הזה במחי חקירה של ראש ממשלה או חקירה של מישהו אחר, או במחי הפגנות נגד ראש ממשלה. אני לא רוצה שנדבר מפוזיציה.

יש הרבה דברים לתקן בה, בפרקליטות יש דברים לתקן, במערכת המשפט. אני מאלה שמבקרים את מערכת המשפט, אבל בסוף זה שלנו,

זה לא אנחנו והם. זה אנחנו וצריך לעשות את זה תוך ביקורת בונה ולא ביקורת הורסת. על כך אני לא חולק עליך, רק רציתי לחדד את השאלה. אני שמח על התשובה שלך בנושא התקשורת. שים לב רק לנקודה אחת, אדוני השר, תחנות רדיו ממשלתיות נהנות ממימון ציבורי כבד, ולכן יכולות להרשות לעצמן למכור פרסומות במחירי הפסד. מה שתחנה פרטית, גם אם תצליח להתמודד, לא תוכל להרשות לעצמה. זו נקודה שצריך לתת עליה את הדעת. אני מסכים. אני מזכיר לך עוד נקודה, סתם כדי להועיל בדיון. יש גם תדרים שאנחנו מעבירים לאותן תחנות רדיו, וגם זה נכס, משאב של מדינה, וגם אותו אתה צריך להביא בחשבון. מדינת ישראל עם משאב מוגבל של תדרים, וגם הם חלק מהחישוב הכללי.

אני בעד תחרות,

בעד הורדת רגולציה ככל שאני יכול אבל עם שמירה, בסוף שמירה על כך שתהיה פה תקשורת חופשית, מגוונת ומאוזנת.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אתה משוחרר לישיבת הסיעה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. נאום ההקדמה של השר היה צריך להיות אליי, אבל קלנר גנב את זה,

אני אתן גם נאום פתיחה בשבילך, חבר הכנסת סעדי. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, העיר עראבה, שזאת העיר שלי, אדוני, בגליל התחתון, מנותקת מרשת סלולרית, דבר הגורם למרבית האוכלוסייה בעיר לניתוק מהמוקדים שמחוץ לעיר, מה שמוביל לעיתים קרובות אף לפגיעה בחייהם של אנשים הנזקקים לעזרה רפואית מיידית. רצוני לשאול: 1. האם הנושא מוכר למשרדך? 2. מה ייעשה משרדך על מנת להביא לפתרון הבעיה הזו? חבר הכנסת סעדי, אתה תרשה לי גם נאום קצר. מכיוון שאנחנו יודעים לשתף פעולה בנושאים שחשובים לאזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, אני דווקא רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לדבר על תפיסתי, ואחרי זה לגעת בשאלה הנקודתית הזאת, ודווקא לדבר על איך אני רואה את שיתוף הפעולה בתוך מדינת ישראל. תראה, דווקא עכשיו, במשבר הבריאותי הכלכלי העצום הזה, יש כאלה שמבקשים,

לשבור את עמוד השדרה הציוני משני הכיוונים. יש כאלה שמבקשים לבסס ממשלה שכל תפקידה להישבע אמונים לאדם אחד במקום להישבע אמונים למדינה. אני מחויב רק למדינה ולא לאדם. ולערכים הציוניים. יש כאלה שמבקשים לייצר ממשלה על הקולות שלכם, של הרשימה המשותפת, ועם כל הכבוד, אני חושב שלייצר שותפות עם מפלגה שהיא אנטי-ציונית ולא מכירה בהסדר המכונן שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, זה משהו שאני לא מוכן לתת לו יד. למה? כי אין ברירה, וזה נוגע לשאלה שלך. בעיניי, אנחנו צריכים לדאוג לשילוב ערביי ישראל, לשילוב ערביי ישראל בזכויות וחובות. לתת שירות מלא לערביי ישראל. ואין כזה דבר, כדאי להפסיק עם השקר הזה, כי כולנו יודעים כאן במליאה שאין כזה דבר הצבעה אחת. יש, בסופו של דבר, צורך לשלב את ערביי ישראל. ואני חושב שהרשימה המשותפת, עם תפיסותיה, היא בדיוק הכיוון ההפוך. ולכן, אנחנו מנענו ממשלה שכל תכליתה הייתה להיות ממשלה שמצהירה אמונים רק לנתניהו במקום רק למדינת ישראל, ומנענו ממשלת מיעוט עם שותפות עם הרשימה המשותפת. ואני אומר את זה בקול, בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: אנחנו נעשה את זה גם בעתיד, כי זאת תפיסת עולמנו. אנחנו נהיה כאן ונמנע את זה גם בעתיד. אנחנו צריכים ממשלה שמבוססת על ההכרה בהסדר המכונן שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. וזאת לא גזענות, למרות שאני שמעתי כל מיני דברי ביקורת,

זאת תפיסה שאומרת שהשילוב יבוא והמחויבות לדאוג לערביי ישראל במדינת ישראל, דרך יצירת הסכמה על מה אנחנו, רוב ומיעוט, יהודים וערבים. ומהצד השני,

זה גם לא שנאת נתניהו אלא זאת תפיסת עולם. נתניהו בעד ונגד, זה לא המנוע האידיאולוגי שלנו. הוא לא יהיה הסיבה והמסובב לכל דבר פה. מדינת ישראל חשובה מכדי שכולם יתרכזו בו, בנתניהו. אלה דברים שאנחנו אומרים בראש חוצות מרגע שנכנסנו לפוליטיקה גם למי שלא רצה להקשיב, ואלה הדברים שנשמור עליהם בעתיד. נאמנים לציונות, לממלכתיות, לאחדות, אהבת הארץ והאנשים שחיים בה. תאהבו או לא, זה מה שאנחנו, דרך ארץ. ומכאן לשאלתך. זה קשור. זה קשור בהחלט, כי אני מחויב, ואתה יודע. ביקשת הקדמה. בכית על הקיפוח של ההקדמה שאריאל קיבל. לא, אני רציתי את ההקדמה ההיא.

את ההיא רצית? בקופי? נו, באמת. נדאג גם להקדמות אחרות. חבר הכנסת סעדי, אני מחויב לאזרחי ישראל הערבים, ואני מחויב להעניק שירות בכל מקום במדינת ישראל.

כמו שאמרתי קודם, נמצאים במצב לא טוב בכל מקום, אבל קל וחומר בשני מגזרים: במגזר החרדי ובמגזר הערבי. המציאות שם לא טובה, לא תקינה, נקודה. ואי-אפשר לעטוף את זה בצורות אחרות. בעיר עראבה אין היום אפילו מתקן סלולרי אחד. אין אנטנה, מה שאומר שיש יותר קרינה. בטעות חושבים, יש קבוצות מסוימות במדינת ישראל שחושבות שאיפה שיש אנטנות, יש יותר קרינה.

איפה שאין אנטנות יש יותר קרינה, ככל שתשים יותר אנטנות, יש פחות קרינה. דומה הדבר למעלית, כשאתה נכנס אתה לא יכול לדבר.

כי אתה מתנתק מהאנטנות ובעצם אתה חוטף יותר קרינה מהמכשיר שבידך. ולפעמים זה פי מאות. אגב, העיר שפרוסה עם הכי הרבה אנטנות זאת תל אביב, וכשאתה מסתובב בתל אביב אתה חוטף פחות קרינה. המושב שאני גר בו, יש בו יותר קרינה. איפה שאין אנטנות יש יותר קרינה.

ואת המציאות הזו צריך להסביר לתושבים, לראשי הרשויות, ומשרד התקשורת צריך לוודא שפורסים תשתיות איפה שאפשר. עכשיו, לא תמיד אפשר. תיקח את הדוגמה שאתה הצגת: היו מתקנים בעיר, הם פורקו.

בגלל דרישת בעלי הנכסים, לא בגלל שום דבר אחר, לא מעורבות של המדינה, בעלי הנכסים ביקשו לפרק אותם.

היה פירוק נוסף, בגלל איומים וחבלה בציוד, איומים באלימות. בעלי הנכסים החליטו שלא שווה להם להסתבך. אני מבין מאיפה נבעו האיומים, חשש מהקרינה, למרות שהמציאות היא בדיוק הפוכה. פשוט לא הסבירו לאותם מאיימים שמה שהם עושים זה שמקבלים תוצאה הפוכה לגמרי ממה שהם קיוו. היו נכסים או מתקנים שהועלו באש, לרבות תורן בבריכת המים, אתה מכיר את זה. היה ניסיון להקמת מתקן על כביש 804, ולמרות קבלת היתר ובניית בסיס התורן זה לא צלח.

כי הייתה התנגדות אלימה של התושבים. ופה טרקטור,

פגע בבסיס התורן כבר באמצע העבודות. ב-2018 2019 נעשו עוד כמה ניסיונות להקים אתרים בתוך העיר על ידי אחת החברות. למרבה הצער, כאשר הגיעו לשלב קבלת ההחלטות המעשיות, לא התקבלו החלטות על הקמת האתרים. אני אומר לך, בימים אלה ממש מתקיים שיח עם החברות להקמת מתקנים ואני מאוד מקווה שהשיח הזה יניב פרי ויהיה כיסוי לעיר, אבל זה לא יעבוד בלי שאנחנו נסביר לתושבים. ופה המחויבות היא גם שלך כשליח ציבור, גם שלי כשר התקשורת וגם של ראש הרשות. חייבים להסביר לתושבים שאיפה שיש אנטנות יש פחות קרינה, כי אחרת, בסוף, חברות זה עסק כלכלי. הן לא יקימו עוד אנטנה ועוד אנטנה ועוד אנטנה וכל פעם יחטפו נזקים.

ולכן צריך לשנות את הגישה למתקני התקשורת. ואני מציע שראש הרשות, וראיתי את זה, אגב, זה חוצה מגזרים, אני רואה את זה במגזר החרדי לפעמים, את החשש הגדול מאנטנות, ואני מוצא את זה במגזר הערבי. ועם ה-G5, שכידוע לכם עדיין רק בשלב החיתולים, אני מוצא את החשש הזה גם במגזרים אחרים.

לא תהיה ברירה אלא הסברה, וברגע שיש הסברה ותחושה שאפשר להקים את המתקנים, והמתקנים לא יינזקו ולא ישרפו אותם ולא יפגעו בהם, אז אני חושב שבשיתוף של ראש הרשות והחברות העסק הזה יכול לקרום עור וגידים, ונפתור את הבעיה די בקלות. אבל זה חייב להיות מבוסס על אמון שבין ראש הרשות, תושבים,

משרד התקשורת. תודה. תודה רבה. שאלת המשך? בבקשה. אחרי הנאום של כבוד השר חייבים. בבקשה. למרות שזה במסגרת של שאלת המשך, קשה להתמודד עם הנאום חוצב הלהבות של כבוד השר, שתמיד מתבלבלים, וגם הוא התבלבל, ודיבר על מדינה ציונית-דמוקרטית. מדינה יהודית-דמוקרטית.

אמרת מדינה ציונית-דמוקרטית וחזרת על העניין הזה של הציונות.

לא מדינה ציונית, מדינה יהודית. אנחנו נגד הציונות. אנחנו לא יכולים להיות ולחיות עם הציונות. ודמוקרטיה, אני מזכיר לך, היא אף פעם לא התנתה ולא מתנה זכויות בחובות. ואתה אומר: אנחנו נעמוד על זה שהאזרחים הערבים, גם זכויות וגם חובות. אני אומר לך, אני יודע למה אתה מכוון, והעניין הזה גם של השירות הצבאי וגם של השירות האזרחי, במסגרת השירות הצבאי, אתה יודע, גם המדינה פטרה את האזרחים הערבים. מסיבות מובנות ומסיבות עקרוניות אנחנו מתנגדים לזה. אבל אמרת שאתם נגד ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת, אז אני אומר לך, כנראה שהבחירות מתחילות להתקרב. הרשימה המשותפת תמשיך להתחזק ותמשיך לגדול, ודרך ארץ, אתם לא תהיו, ולכן אתם לא תמנעו כל ממשלה שתקום. אנחנו, הרשימה המשותפת, בנסיבות הקיימות ובטווח הנראה לעין אף פעם לא נהיה בממשלה ולא רוצים להיות בממשלה, אז תנוח דעתך. מכיוון, חבר הכנסת, תנוח דעתך. לענייננו, לנושא שלנו, אנחנו נפגשנו, ואני אמרתי בפגישה הראשונה שלנו שעם כל התהום האידיאולוגית הפעורה בינינו, בין הרשימה המשותפת לבינך, דרך ארץ, אנחנו בהחלט חושבים שכשר וכאחראי למשרד חשוב מאוד,

ויושב פה חברי סעיד אלחרומי, שמייצג את האזרחים הערבים בנגב, ששם בכלל אין מה לדבר על תשתיות, ויש לו שאילתה בנושא הזה, ותכף תענה על זה.

בעיר כמו עראבה, שהיא עיר של 25,000 איש, התשתיות גם שם, נכון ששרפו ופירקו חלק מהמתקנים, אבל יש חלופות. סיכמנו, גם בפגישה שהייתה במשרדך עם מודר יונס,

ועד ראשי הרשויות, שאנחנו נמשיך לשתף פעולה על מנת באמת לשרת את האזרחים הערבים ואת היישובים הערביים. נתנו פתרון ספציפי לעראבה, שיש אנטנה. כאשר האנטנות נמצאות בלב-ליבו של היישוב אז יש חשש של האזרחים, לא רק אצל ערבים ואצל חרדים, אצל כלל האזרחים, כאשר האנטנה היא מעל הבית שלך וצמוד אליך אז אנשים חוששים מזה. יש הר שנמצא ליד, ואפשר לשים את האנטנה שם ולפתור את הבעיה. ניסית להתקשר אליי בשישי-שבת, כשהייתי אצל ההורים, בשישי-שבת אין אצלנו קליטה, ולכן לא יכולים לדבר בכלל. אז תודה. דווקא נתחיל בסיפא של דבריך.

אנחנו נשתף פעולה בכל מה שקשור לתשתיות במדינת ישראל. אני מחויב לערביי ישראל כמו שאני מחויב ליהודים בארץ כשר תקשורת, ודווקא זה מחדד את הפער בינינו, חבר הכנסת סעדי, ואני גאה בפער הזה. אני מאמין במדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת לאום שבה למיעוטים יש זכויות פרט, שוויון בזכויות פרט, אבל לא זכויות לאום, וזה הוויכוח האידיאולוגי העמוק. אני לעולם לא אתן לערביי ישראל זכויות לאום במדינת ישראל, וזה ויכוח עמוק, ואני חושב שאפשר לנהל אותו בצורה מכובדת,

לעולם לא אהיה שותף פוליטי שלך. מכיוון שאני ראיתי את התהליך, לא מחפשים שותפים פוליטיים, מכיוון שראיתי את התהליך, לא נהיה שותפים פוליטיים. מכיוון שראיתי את התהליך שקרה בדרך עם הרעיון להקים ממשלת מיעוט, אז אני גם יודע שיש,

השותפות הזאת, זו הרי לא הייתה הצבעה אחת בלבד, שנינו יודעים, או כולנו יודעים, ולכן אני חושב שדווקא כן צריך לחדד את הפערים. אני מאמין במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אני מאמין בערכים הציוניים. חלק מהערכים הציוניים שלי זה שערביי ישראל הם שווי זכויות,

ילדיך ומשפחתך שווי זכויות פרט בדיוק כמו ילדיי ומשפחתי. כלאום, אני אומר לך חד וחלק, לא יהיו זכויות לאום לאף לאום חוץ מהעם היהודי במדינת ישראל. ואני אומר את זה בקול, אולי בנועם, אבל בצורה מאוד נחרצת ונחושה, וצר לי שבשם המאבק, כן ביבי לא ביבי, אנחנו מיעוט לאומי,

יש כאלה שמוכנים לוותר על התפיסה הזאת ועל עמוד השדרה הציוני. אנחנו מיעוט לאומי, אין מה לעשות. יש מיעוטים לאומיים בעולם. יש מיעוטים, אתה מיעוט, נכון. בוא אני אספר לך משהו: אתה יודע מה מוסלמי ויהודי,

עושים בבריטניה? נשבעים לראש הכנסייה האנגליקנית, וכשהדגל מורם הם מצדיעים. ואתה יודע מה עושים בשווייץ, למרות שיש צלב? גם יהודים וגם נוצרים מסתכלים על הדגל והוא הדגל שלהם. ובהולנד, הקתולים שרים את ההמנון למרות שהוא לא נוח, כי הוא המנון פרוטסטנטי, לכאורה. יש כאלה דוגמאות בעולם. מיעוטים יודעים לחיות עם רוב במדינה כאשר הדברים מוגדרים. כאשר יש ערבוב בשם המאבק בנתניהו או לא בשם המאבק בנתניהו, אז מתחיל ערפל שלא בריא לאף אחד. לכן, חידוד העמדות והפער בינינו הוא חשוב, חשוב להבהיר אותו. אני דואג לערביי ישראל, אני דואג לשילובם עם זכויות וחובות.

שאפשר לשרת בכל שירות במדינת ישראל, וערביי ישראל יכולים לשרת במכבי אש ובבתי ספר ובמשרדי ממשלה ובחקלאות ובאלף נושאים, ובבתי חולים. אין שום סיבה שלא, ואין שום סיבה שנתנגד לשירות לאומי. ואני רוצה שיהיו להם זכויות בדיוק כמו שיש לי, חוץ מזכויות לאום, שאותן אני לא אעניק לעולם במדינת ישראל מלבד לעם היהודי, כי זו מהותה של הציונות, הקמת בית לאומי לעם היהודי, כי אין לנו שום מקום אחר. ולכן, זה הפער בינינו, ועם אותו פער אני חי בשלום, גם עם הצורך שלי להגן על זכויותיך, על זכויות הפרט שלך, ולדאוג לכך שתהיה תשתית אמיתית וטובה גם במגזר הערבי, ואני אומר לך שנכשלנו בזה לאורך שנים. אני אשמח להמשיך לעבוד על זה ולמצוא כל פתרון. הסברתי לך איפה הבעיה מראשיתה. אני מקווה שהיא נפתרה, היא צריכה להיפתר בהסברה ובעבודה קשה של ראש הרשות, ואני מבטיח לך שאם יש אתר שאפשר שם להקים,

הייתה שם פגיעה בעבר, לכן זה לא סתם,

זה לא נובע מסתם. הייתה פגיעה בעבר בניסיון להקים שם אנטנה, עם טרקטור, ולכן הצורך עכשיו זה לראות קודם כול שהמקום מאובטח, ואפשר להקים שם, וזה לא נשרף ואין חבלה, ואז אני חושב שכולם יהיו שבעי רצון.

שנינו מסכימים, ופה אנחנו באותו קו: לא יכול להיות ש-25,000 תושבים במדינת ישראל,

לא משנה מה הם, יחיו בלי שתהיה להם קליטה של טלפונים ניידים בביתם, ואני יודע שגם יש בעיות באינטרנט בקווים הנייחים. לא יכול להיות, ואנחנו חייבים לטפל בזה. זה לא מתקבל על הדעת.

השאילתה הבאה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. שאילתה אחרונה להיום. תודה, כבוד היושב-ראש.

בית הספר היסודי עבדה הוקם בשנת 2001 כבית ספר צומח עד כיתה ט'. כיום לומדים בו מעל 300 תלמידים מהיישוב עבדה והסביבה. קיים קושי גדול בחיבור לאינטרנט, דבר המעכב את תהליך הלמידה וההתפתחות של בית הספר. רצוני לשאול: מדוע לא מניחים תשתית בזק בבית הספר? תודה רבה, חבר הכנסת אלחרומי.

אני רוצה קודם כול להדגיש, אין נאום?

השארתי אותו בלי נאום. נגמרו לי הנאומים. אני רוצה קודם להדגיש שאנחנו במשרד תקשורת עם דגש מאוד גדול על פריסת הסיבים האופטיים, האינטרנט המהיר, בעיקר בבתי ספר, כי יש את היכולת.

מתווה הסיבים, שחשוב לי מאוד שיעבור, כרגע הוא תקוע בממשלה,

אני מקווה שאולי היום נצליח לחלוץ איזה פקק, ואם לא אז זה מאבק שאני אנהל. הוא לא קשור לכך שבעצם יש חובת פריסה של סיבים אופטיים בבתי ספר, זה אינטרנט מהיר,

יש גם איזו עבודה על המחירים, אבל זה מה שאנחנו עושים. אני רואה את זה בכלל ואני רואה את זה באזורים מרוחקים בפרט, כי שם זה עוד יותר חשוב.

כי כנראה ההשקעה פר ילד, במרכז היא יותר גבוהה מאשר ההשקעה בפריפריה, בנגב בוודאי, ואני רואה חשיבות רבה בהנגשת תשתיות התקשורת בכל חלקי הארץ. בתאריך 26 במאי קיימנו סיור ליד בית הספר והמרפאה כדי לבחון הקמת תשתיות תקשורת באזור, ליישוב בכלל ולחיבור בית הספר בפרט. יש, אגב, כל מיני פתרונות. זה לא חייב לבוא עם סיב אופטי, זה יכול לבוא גם עם גלים מילמטריים. יש כל מיני פתרונות. בסיור השתתפו נציגי משרד התקשורת, נציגי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים, נציג המועצה האזורית ונציגים של חברות תקשורת. בסיור הזה של משרד התקשורת עלה הצורך המיידי בחיבור בית הספר, וחברת בזק, שהיא שמספקת את השירות הזה, בעיקר לבתי הספר, נערכה להקמת החיבור, כבר למעלה מחודש, היא מוכנה כבר מלפני חודש. אני בדקתי במשרד, ופה אני פותח את הערוץ הזה: למיטב ידיעתי לא התקבלה עדיין ההזמנה לחיבור התשתית, זאת אומרת, צריך הזמנה. הם לא באים לבד. הם צריכים הזמנה לחיבור התשתית, הזמנה של המועצה האזורית נווה מדבר. נווה מדבר או רמת נגב? לא, מהמועצה האזורית נווה מדבר. לא התקבלה הזמנה. ככה לפחות, זה הדיווח שאני קיבלתי, ואם אני טועה אני אשמח לקבל ממך פידבק. מאז הסיור פנה אחד מנציגיי במשרד התקשורת לנציגי המועצה האזורית, ניסה לברר איתם, בניסיון לזרז את ההזמנה, אחרי שקיבלנו את הפנייה. החברה טוענת שהיא גם פנתה בעצמה למועצה ולא נענתה, לא קיבלה תשובה, לא קיבלה את ההזמנה. אם תתקבל הזמנה, חברת בזק תפרוס ובית הספר יחובר לתשתיות, הם אומרים שתוך 22 יום. אז מה שאני מבקש הוא שתעשה על זה מעקב אישי, תבדוק שההזמנה יצאה, תראה, תתעד אותה, את ההזמנה, ובוא נספור מרגע ההזמנה 22 ימים ונראה אם יש איזו תקלה והחיבור לא התקיים. שאלת המשך, בבקשה. המועצה האזורית נווה מדבר היא בעצם קבלן משנה של משרד החינוך, שמטפל בבית הספר. זה עדיין יישוב לא מוכר, ולכן אני לא רוצה שהנושא ייפול בין משרד החינוך לבין המועצה האזורית. מי נושא שם בעלויות

בוא נשים רגע את העלויות בצד, כי העלויות, עכשיו אנחנו עוסקים בהן בכל מיני בתי ספר. קודם כול צריכה להיות הזמנה,

צריך את החיבור, צריך לחבר את בית הספר.

מועצת נווה מדבר צריכה לבצע את ההזמנה, חייבים להזמין, קודם כול חייבים להזמין כדי שתהיה תשתית. אחרי שתהיה תשתית אז כבר יש מעבר לעלות, ובעלות יש שני מחירים: אחד של החשכ"ל, יש פה ניסיון גם של משרד התקשורת וגם של משרד החינוך להפחית עלויות. אבל קודם כול שתהיה תשתית, כי הטענה היא, ומהבדיקות שלנו שלא התקבלה הזמנה. כשאין הזמנה אי-אפשר לחבר לתשתית, אז אני לא יכול לבוא בטענות לבזק או לכל חברה אחרת כשעדיין אין תשתית ואין הזמנה. המחיר זה השלב הבא. אוקיי, אז אנחנו נפנה למועצה ונהיה במעקב.

זה מה שאני מציע.

תודה רבה. תם סדר-היום.